חברי הכנסת, היום כ"ד באדר התשע"ז, 22 במרס 2017. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. אנחנו נפתח בשאילתות דחופות. אני מתכבד להזמין את השר במשרד ראש הממשלה, חבר הכנסת איוב קרא, לעלות לדוכן על מנת להשיב על שאילתה דחופה מס' 333 לראש הממשלה, מאת חברת הכנסת תמר זנדברג, בנושא: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קונה קובצי מידע מחברות סלולר. בבקשה. רק אגיד, לתשומת הלב של חברי הכנסת והשרים, שהשאילתה הייתה שאילתה רגילה במקור, לא נענתה בזמן, וכפי שניתנה לי הסמכות, הפכתי אותה לשאילתה דחופה. כך גם יהיה במקרה של שרים אחרים שלא יענו בזמן. בבקשה, חברת הכנסת זנדברג. נא לקרוא את נוסח השאילתה. תודה, אדוני היושב-ראש. רק שתי הערות מקדימות: יש הרבה ועדות שעדיין מקיימות דיונים וקיבלו אישור עד 11:30. אז עכשיו אנחנו צריכים לבחור בין תפקידינו בוועדות לבין תפקידנו כאן, וזה קשה. אני כבר מודיע, חברת הכנסת תמר זנדברג, שמפתיחת כנס הקיץ לא יהיה אף אישור לאף ועדה לקיים ישיבות בזמן המליאה. השבוע, בגלל הכנת החוקים לשנייה ושלישית, אפשרתי לכמה ועדות לשבת. בבקשה, גברתי.

וההערה השנייה היא, התודה לך, בדיוק על מה שציינת בפתיח, שבאמת זו שאילתה מסוף 2015 שהמתינה והמתינה,

בזכות ההתערבות שלך מקבלת עכשיו מענה, ובמתכונת הזאת של שאילתה דחופה. אז תודה לך, אדוני היושב-ראש. נוסח השאילתה: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קונה מכל חברות הסלולר קובצי מידע עם תעודות זהות של לקוחות ומספרי הטלפון שלהם,

ככל הנראה, הדבר נעשה מתוקף סעיף בפקודת הסטטיסטיקה, שמאפשר קבלת מידע סטטיסטי בלבד ולא מידע פרטני, תעודות זהות ומספרים. ברצוני לשאול: 1. מדוע הלשכה לסטטיסטיקה רוכשת נתונים אישיים של אזרחים מחברות הסלולר? 2. מתוקף איזה חוק? האם החוק מאפשר קבלה של נתונים פרטניים? 3. אם החוק מאפשר דבר כזה, מדוע הלשכה לסטטיסטיקה משלמת וקונה את המידע ולא מקבלת אותו חינם? תודה. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. חברת הכנסת תמר זנדברג, ראש הממשלה ייפה את כוחי לענות לך כדלקמן: מתוקף סמכותה לפי סעיף 15 לפקודת הסטטיסטיקה , התשל"ב 1972, דורשת הלמ"ס לקבל מחברות הטלפון מספרי טלפון לא חסויים של מנויים שמספרי הטלפון שלהם נחוצים לצורך עריכת סקרי הלמ"ס המחייבים התקשרות טלפונית עם נדגמים. מידע זה הוא מידע שלדעת הסטטיסטיקן עשוי לסייע להשלמתה או לתיקונה של הסטטיסטיקה, בלשון סעיף 15 לפקודה, בנושאים שאושרו לפי סעיף 7 לפקודה. יודגש שמספרי הטלפון המתקבלים הם בבחינת מידע גלוי שפתוח לעיון כלל הציבור דרך שירותי 144, ואינם כוללים מספרים חסויים. אין הלמ"ס רוכשת מספרי טלפון אלה מחברות הטלפון. היא מפצה אותן על עלויות ההפקה של המידע בהתאם לדרישת הלמ"ס, כנדרש לפי סעיף 3 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו בנוגע לאיסור פגיעה בקניינו של אדם וסעיף 8 לאותו חוק-היסוד לעניין התרת הפגיעה שלא מעבר למידה הנדרשת. אין הדבר שונה מכך שהלמ"ס משלמת לחברות המתחזקות את קובצי הארנונה עבור רשויות מקומיות בגין קבלת נתוני ארנונה על הרשויות, לאחר תהליך לפי פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות מול כל רשות מקומית בנפרד. יש להזכיר גם כי שנים רבות הלמ"ס, כמו משרדי ממשלה ויחידות סמך אחרות, שילמה לחברה הפרטית המתחזקת את מרשם האוכלוסין בגין קבלת קובצי מרשם הדרושים לעבודת הלמ"ס, שהעברתם ללמ"ס בוצעה הן מכוח סמכות הלמ"ס לפי סעיף 15 לפקודה ולפי פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות. המידע שהלמ"ס מקבלת מחברות הטלפון הוא מספרי טלפון לא חסויים ופרטי זיהוי, כדי לאפשר את השימוש במספרי טלפון לצורך עריכת סקרי הלמ"ס, הן מכוח הדין והן מכוח ההסכמים מול חברות הטלפון. הלמ"ס מחויבת בשמירת סודיות מספרי הטלפון שהיא מקבלת. סעיף 15 לפקודת הסטטיסטיקה קובע: אישרה הממשלה, לפי סעיף 7, איסוף סטטיסטיקה הנוגעת לעניין פלוני, יהא כל אדם השומר או הממונה על רשומות או תעודות של המדינה, של רשות מקומית, של עדה דתית, כמשמעותה בסעיף 2 לדברי המלך במועצה על ארץ-ישראל, מ-1922 עד 1947, או של כל אדם שלדעת הסטטיסטיקן אפשר להשיג מידע הנוגע לעניין האמור או העשוי לסייע להשלמתה או לתיקונה של הסטטיסטיקה הנוגעת לאותו עניין, חייב ליתן לסטטיסטיקן או לעובד מוסמך גישה אליהם כדי להשיג את המידע. תודה לשר קרא. שאלה נוספת לחברת הכנסת תמר זנדברג. בבקשה, גברתי. תודה, אדוני השר. סעיף 15, שאתה מתייחס אליו, וכפי שגם הקראת את הנוסח שלו, מסמיך קבלת מידע סטטיסטי, ולא נתונים אישיים.

שאלת ההמשך היא שתיים: 1. האם ראוי בעיניך שגוף ממשלתי יקבל מידע אישי מחברות על הלקוחות של אותן החברות בלי הסכמתם? 2. האם יש כוונה להפסיק את הנוהג הזה, לנוכח הסתירה בין לשון החוק לבין מה שנעשה בפועל?

בבקשה, אדוני השר. חברת הכנסת תמר זנדברג, התוכן שהקראתי מדבר בעד עצמו. כשמדובר בחומר חסוי, הוא בעצם לא נכלל באינפורמציה שמקבלת הלמ"ס. כאשר מדובר בחומר חסוי זה נשאר רק בתוך החברה ולא מוצג לציבור. כאשר אנחנו, או הלמ"ס מציגה נתונים, היא, אותם מספרים שבפועל אפשר להשיג אותם דרך 144, זה לא נתונים סטטיסטיים לצורך,

ברור.

מדובר במספרים לצורך סטטיסטיקה של מספרים שהם לא חסויים.

מסמיך לקבל מידע סטטיסטי לצורך עריכת סטטיסטיקה. לא מידע אישי בשביל להתקשר לבן-אדם.

זה ברור, אבל בסך הכול מדובר במספרים לצורך סטטיסטיקה. זה לא אומר שמשתמשים בהם מעבר לסטטיסטיקה בשום דבר, כי חל איסור על זה. על מספרים. זו לא סטטיסטיקה על מספרי הטלפון. מתקשרים לבן-אדם. זה נתון אישי, זה לא נתון סטטיסטי.

אבל אם אתה מקבל מספר לצורך סטטיסטיקה, אתה לא מקבל את התוכן מכך. אני חושב שמן הראוי לאשר קבלת נתונים. כשמדובר בעריכת סטטיסטיקה מאותו מספר,

משנה מי זה ומה עומד מאחורי הדבר הזה. תודה רבה לשר על תשובתו. כפאוזה עם חיוך אני יכול לומר שלפני 15 שנה בערך ניהלתי דיון, כסגן יושב-ראש הכנסת, והלך חבר הכנסת איוב קרא, והשר גילה ודיבר על כל מיני צווים והיטלים שעדיין קיימים במדינה ומזמן "עבר זמנו בטל קורבנו". אני 15 שנה זוכר את זה, למה? כשאתה מצטט ממועצת המלך משנת 1927 או משהו כזה, ואנחנו משתמשים בזה בחוק המודרני לסטטיסטיקה, אז מצאת היטל דיג בים-המלח.

חברי הכנסת, אם פקח תופס מישהו ליד ים-המלח עם חכה, אז זה קנס,

אבל כמה לירות,

לא,

אני לא חושב שאגרת הדיג בים-המלח בוטלה.

אה, בוטלה כבר? קחו חכות ולכו לים-המלח. בבקשה. אני מתנצל על הפאוזה, לא יכולתי להתאפק. בבקשה, אני מתכבד להזמין את השר שטייניץ להשיב לחבר הכנסת ישראל אייכלר על שאילתה דחופה מס' 330 שהופנתה לשר החינוך. הנושא: פסילת מוסדות בביקורת בימי הפורים. בבקשה, חבר הכנסת אייכלר, נא לקרוא את נוסח השאילתה. אני, דרך אגב, מודה לשר שטייניץ על הסכמתו להשיב. אנחנו אף פעם לא מאשרים תשובה בשם שר אחר. שר החינוך וסגנו נמצאים בחו"ל, וחבר הכנסת אייכלר מאוד ביקש לקבל את התשובה לפני צאת הכנסת לפגרה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

בשם הדגים שהתחילו לרעוד בים-המלח מפני החכות, שהיושב-ראש אמר לאנשים לקחת ולדוג אותם, אז אני מבקש רחמים על הדגים בים-המלח. עכשיו לשאילתה, אדוני היושב-ראש, יש לי הכבוד שהשר שטייניץ עונה לי, הוא יושב-ראש הוועדה למינוי דיינים.

והוא ממנה את האנשים שלומדים בישיבות, ולשאילתה. לכן הוא קשור לשאילתה. בתענית אסתר ולמחרת פורים נפסלו כמה ישיבות שלא עמדו במכסת התלמידים. דבר זה עלול לפגוע בתקציב הישיבות לקראת פסח. רצוני לשאול: 1. מדוע נפסלו המוסדות, אף שהביקורת נערכה בימי הפורים? 2. מתי יושוו הביקורות בישיבות, במכללות ובאוניברסיטאות המתוקצבות על-ידי משרד החינוך? תודה. בבקשה, אדוני השר.

אדוני היושב-ראש, ותודה לחבר הכנסת ידידי הרב אייכלר. התבקשתי לענות בשם שר החינוך, ואני מודה ליושב-ראש הכנסת וגם לך שהסכמתם לסידור הזה, שהוא בסך הכול סידור מקובל בהרבה מקרים. ובכן, בשם שר החינוך נפתלי בנט, אני עונה על שתי שאלותיך: לשאלה הראשונה, ככלל, חשבות משרד החינוך מתחשבת בחגי, מועדי ומנהגי ישראל לצורך קביעת מועדי הביקורת, ובפרט לשאלתך הפרטנית, לא נערכו ביקורות במועדי חג הפורים, החל מתענית אסתר ועד לשושן פורים, כולל,

מהסיבה האמורה לעיל. אשר לשאלתך השנייה, שעוסקת בביקורות על מוסדות אקדמיים, המוסדות להשכלה גבוהה, וההבדלים בינם לבין הביקורות על מוסדות תורניים, אם הבנתי נכון את שאלתך, אז עונה שר החינוך, משרד החינוך, כך: ביקורות השטח במוסדות התורניים נערכות על-ידי חשבות משרד החינוך במעורבות החשב הכללי ובהתאם לנוהל שר האוצר לעניין תמיכות. בשונה ממצב זה, הפיקוח על המוסדות להשכלה גבוהה בישראל במישור התקציבי נעשה על-ידי ות"ת, הוועדה לתקצוב. יש מוסדות מתוקצבים שהתנהלותם הכספית מפוקחת ומבוקרת באופן שוטף על-ידי הוות"ת, ומוסדות לא מתוקצבים שהפיקוח עליהם נועד להבטיח את איתנותם הפיננסית. ניתן לציין בהקשר זה כי הקביעה אם קיימת איתנות פיננסית מתבססת בין היתר על מספר הסטודנטים בפועל. למעשה, אופי הלימודים במוסדות התורניים שונה מהלימודים האקדמיים וכך גם ייעודם, אופן תקצובם והפיקוח עליהם. מתכונת פעולתם של המוסדות להשכלה גבוהה שהם מוסדות להוראה, מדע ומחקר, וכמובן, בראש ובראשונה לפילוסופיה,

זה לא כתוב בתשובה המקורית,

כל דוקטור שבאמת דוקטור ומקבל את הדוקטורט שלו מאוניברסיטה רצינית, באנגלית זה .Ph.D, זה Philosophy Doctor, גם אם אתה עושה דוקטורט בכימיה או בפסיכולוגיה או באסטרופיזיקה או בספרות,

דוקטור לפילוסופיה, שהיא הדיסציפלינה שעומדת בבסיס השאלות העקרוניות, מבררת את השאלות העקרוניות שנוגעות גם

עכשיו אני חוזר לתשובה הכתובה מטעם שר החינוך: מתכונת פעולתם של המוסדות להשכלה גבוהה, שהם מוסדות להוראה, מדע ומחקר המוכרים במסגרת חוק המועצה להשכלה גבוהה, שונה לחלוטין מן המוסדות התורניים הנתמכים על-ידי המדינה מכוח סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, ולפיכך הפיקוח על תפקוד המוסדות והשגת מטרותיהם נערך גם הוא במתכונת שונה.

נוספת לחבר הכנסת אייכלר. אני מקווה שאמצא דרך למצוא דרך לענות על שאלתך הנוספת.

נצל את הכלים הפילוסופיים, אדוני השר.

אני סומך על הפילוסוף, בדיוק. הרקע האקדמי.

כל מה שאמרת, אדוני השר, על זה נאמר, אומרים: על זה בוכה הנביא. על האפליה הזאת בעניין הביקורות. יש עוד הבדל בין המוסדות להשכלה גבוהה ובין הישיבות: שהמוסדות להשכלה גבוהה מקבלים 10 מיליארד שקלים בשנה, והישיבות, מיליארד ו-200 מיליון שקל. אתה יודע, אדוני היושב-ראש והשר, בישיבת מיר, שהיא הישיבה הגדולה ביותר בעולם,

אלפי תלמידים שלומדים בהמון המון בתי-כנסת בשכונת בית-ישראל, הייתה השבוע ביקורת. לקחו באופן שרירותי את האותיות מוי"ו ועד חי"ת, או אותיות של אנשים, ופסלו את הישיבה כולה, מפני שהאנשים באותיות האלה לא היו במרכז שם, בחדר האוכל, איפה שהם עשו את הביקורת, וכולם עומדים בספירה עם תעודות זהות, ממש דבר מביש. בשום אוניברסיטה לא בודקים כמה סטודנטים באים לשיעורים או לא באים לשיעורים. זה בכלל לא קיים, כל השיטה הזו של הספירה, כמו שציינת. אני חושב שהגיע הזמן שיהיה שוויון ביקורות בין כל מוסדות החינוך שהמדינה מתקצבת. אין שום סיבה להפלות דווקא את המוסדות התורניים, לספור אותם ממש כאילו הם היו בלשכה סוציאלית, לעומת מוסדות אקדמיים שיש להם העצמאות, שהוות"ת בודק אותם ואפילו לא משרד האוצר, את האיתנות הפיננסית, כפי שהזכרת. אני מוכן שתבדקו רק את האיתנות הפיננסית של המוסדות ושל הישיבות, ואולי יוסיפו קצת בתקציב. השאלה שלי חוזרת ונשנית, מתי יהיה שוויון בביקורות בין מוסדות מתוקצבים שנקראים השכלה גבוהה לבין מוסדות תורניים שמתוקצבים על-ידי המדינה? תודה, חבר הכנסת אייכלר. האם השר רוצה להוסיף? כן, אני אשמח להתייחס, הפעם על בסיס, איך אומרים? ידע אישי או רקע אישי, ולא מחייב את שר החינוך, אבל אני מניח שייתכן שתשובתו באיזה מקום הייתה דומה לתשובה שאני מאלתר כרגע על שאלתך הנוספת. ראשית, אני רוצה לומר, יש לי כבוד רב לישיבות ולישיבות הגבוהות, ואני חושב שלימוד תורה לשם שמים הוא ערך בפני עצמו. גם ערך יהודי וגם ערך בפני עצמו, כך שאין לי מחלוקת. כמו שאני בעד לימוד פילוסופיה ולימוד מוזיקה, וכל מיני מקצועות אחרים שאינם בהכרח תורמים לתעשייה או לפרודוקטיביות של המשק, אני חושב שלימודי תרבות והשכלה, גם בפילוסופיה, גם במוזיקולוגיה, גם בספרות, למשל, או בבבלית עתיקה, שלכאורה אין להם קשר מיידי לתעשייה, למסחר או לכלכלה, יש להם מקום בחברה מודרנית ומתקדמת, ולכן אני רואה באותו ערך חיובי גם לימודים רציניים, לימודים תורניים רציניים בישיבות ובמוסדות להשכלה גבוהה, מכבד אנשי רוח ואנשי ספר באשר הם, אם בפילוסופיה כללית או במחשבת ישראל או באוניברסיטאות או ישיבות. עד כאן הכבוד שאנחנו נדרשים לכל מוסדות ההשכלה וההשכלה הגבוהה. אבל כאן אני רוצה להגיע להבדלים שמהם התעלמת, שמצדיקים הבדלים גם בתקצוב. אני לא נכנס לתקציב עצמו כי אני לא שר אוצר היום ואני לא מכיר אותו לפרטיו. תראה, למשל, אני הייתי מרצה בכיר בחוג לפילוסופיה, מרצה, ואחר כך מרצה בכיר. ותאר לעצמך שהייתי בא וטוען שהחוג לפילוסופיה, מבחינת התקציב שהאוניברסיטה משקיעה בו, התקציבים נמוכים יותר מהחוג לביולוגיה או לכימיה. הייתי אומר: ראו, יש כאן מספר תלמידים כזה ושם מספר תלמידים כזה, אבל ההשקעות בחוג לכימיה

להנדסת מכונות או לאסטרונומיה גבוהות יותר מאשר בחוג לפילוסופיה. התשובה היא, רגע, אני עכשיו עונה. השאלה אם,

אני תכף אתייחס גם לנושא הספירה במוסדות האקדמיים, אבל קודם כול לנושא התקצוב כי אני מתייחס ברצינות להערותיך. הערתך הראשונה הייתה לכאורה על קיפוח בתקצוב. אז אני רוצה לומר לך שאני,

כמרצה לפילוסופיה שאלתי שאלה כזו. באה הנהלת האוניברסיטה ואמרה: מה לעשות? פילוסופיה לומדים מספרים, מאמרים ובעל-פה, שמחירם זול מאוד, וכימיה או ביולוגיה מחייבים מעבדות וציוד שחלקו ציוד מתכלה, ומיקרוסקופים אלקטרוניים יקרים ביותר או טלסקופים או מאיצי חלקיקים שעולים עשרות מיליונים ולעתים מאות מיליונים. ולכן, אף שהפילוסופיה והכימיה, שתיהן חשובות מבחינת האוניברסיטה,

במידה שווה, לטעמי הפילוסופיה חשובה יותר אבל נניח במידה שווה, ההשקעות פר-סטודנט ופר-מרצה בחוג א' יהיו גבוהות הרבה יותר מבחוג ב', ולא מדובר באפליה. כך, בכלל, ברור גם שבין אוניברסיטאות כלליות או אוניברסיטאות טכנולוגיות כמו הטכניון,

ההשקעות, הסיוע של המדינה בהתאם צריך להיות גדול בהרבה, כי ההשקעות לא נמדדות רק פר-סטודנט או פר-מרצה אלא לפי המשימות והאמצעים הנדרשים להשלים את המשימות. ואם מדינת ישראל רוצה אוניברסיטאות שיש בהן מחקר מדעי ולא רק פילוסופיה תיאורטית או לימודי יהדות, אז היא חייבת לתקצב את החלקים האלה באוניברסיטאות בסכומים הרבה הרבה יותר גדולים, פי כמה וכמה, באלפי אחוזים יותר גבוהים מאשר חוגים אחרים. זה מטבעו של עניין, ואין לראות בכך אפליה. כמו שאתה מציג את זה, זה נשמע אפליה, אבל אין כאן בהכרח אפליה. גם באשר לספירת הסטודנטים,

יש חוגים ויש שיעורים שבהם בודקים נוכחות וגם מדווחים עליה אחר כך, ויש שיעורים וחוגים שלא בודקים נוכחות, אבל גם זה שונה מבחינה מהותית אחת: באוניברסיטה, בלימודים האקדמיים,

אני לא אומר שזו שיטה יותר טובה או פחות טובה מאשר בישיבות, אבל בדרך הטבע נערכות בחינות ומוגשות עבודות כל סמסטר וכל שנה. וסטודנט שאיננו עומד בבחינות ובעבודות לא יכול להמשיך בלימודיו או צריך לחזור על אותה שנה, וזה עולה לו,

הוא לא יכול להתקדם הלאה. ולכן, באוניברסיטאות, מלבד הנוכחות, שגם לה יש לעתים חשיבות, יש מבחנים. ועובדה שגם בחלק גדול מהחוגים, למשל, בחוג לכלכלה, בערך מחצית מהסטודנטים בשנה א' לא עוברים את המבחנים ולא ממשיכים לשנה ב'. זאת אומרת, מעבר לנוכחות יש קריטריונים מאוד חדים ומובהקים אחרים לרצינות הלימודים של הסטודנטים ורצינות ההוראה של המוסד. ולכן, גם כאן אי-אפשר להשוות תפוחים ואגסים. אני מאוד מכבד את הישיבות, אבל הן שונות במהותן ממוסדות אקדמיים, בלי להתווכח על התרומה, התרומה חשובה גם של מדעי הרוח וגם של הישיבות, לא רק של מדעי הטבע או מדעי הכלכלה וראיית החשבון והמשפטים. אבל מבחינת המהות של הלימודים ואבני הבוחן להצלחה ולרצינות הלימודים, והאמצעים הנדרשים בחלק מהמקצועות והמסלולים והחוגים באוניברסיטאות ובמכוני המחקר, יש הבדל תהומי גם בין חלקים מסוימים באוניברסיטאות לחלקים אחרים, וכמובן, על אחת כמה וכמה, בין אוניברסיטאות לישיבות.

ודאי שהדברים שציינת, אפילו אם הם נכונים, לא מעידים בהכרח על איזו אפליה כנגד הישיבות או בעד המוסדות האקדמיים.

שנייה אחת, אדוני השר, היה פספוס שלי. מזמן ביקש שאלה נוספת גם חבר הכנסת שמולי, אז בוא נשמע את שאלתו. אם תוכל להתייחס, מה טוב, ואם לא, תעביר לשר החינוך. תראה, אתה מאתגר אותי מבחינה אינטלקטואלית. אני לא שר החינוך. אני שר האנרגיה, ואני נדרש לענות על שאלות שלא קיבלתי עליהן ניירות משר החינוך. זה לא פשוט. אני סומך על היכולות שלך.

מי שהיה פעם שר האוצר הוא בעצם שר בכל המשרדים אבל אם, כמו שאמרתי, לא תהיה לך תשובה ב"שלוף" כפי שאומרים, אז תוכל להעביר את השאלה לשר החינוך. בבקשה, אדוני, חבר הכנסת שמולי.

כבוד השר, יש לי שאלה אחת בענייני חינוך ואחת בענייני אנרגיה טובה. בעניין החינוך, נודע לנו כי בבית-ספר "בית יעקב" בטבריה, של החינוך העצמאי, יש איזו תחרות כרזות שנעשית בקרב תלמידים, כרזות נגד דחיית הגיוס של בחורי הישיבות. אוספים שם כסף מתלמידים להתנעת מאבקים נגד הדבר הזה. התכוונת: בעד דחיית הגיוס. כן, כן, סליחה. עכשיו, מדובר כמובן במשהו שהוא נגד החוק. לא ברור איך מנהלת בית-ספר הולכת לאסוף כסף מתלמידים בעניין הזה.

למה במקום ללמוד עושים שם תחרות כרזות. השאלה שלי: מה ייעשה כדי לעצור את התופעה ואת התחרות באופן ספציפי? אילו צעדים יינקטו נגד העוברים על החוק, והאם משרד החינוך בכלל מודע לתופעה הזאת? ונקודה נוספת קצרה, ברשותך, אדוני היושב-ראש. לפני כחודש ימים כל מדינת ישראל הזדעזעה מהתחקיר בבית-האבות בחיפה. הדבר הזה נחשף קודם כול בזכות בן-אדם אמיץ אחד, שבעיני הוא גיבור ישראלי, ובמקרה, לזכותנו, הוא יושב כאן היום אתנו, דאוד ותד, יושב כאן ביציע. בן-אדם שהוא לא פחות ובאמת גיבור ישראלי, שהקריב את עצמו, את פרנסתו, את משפחתו כדי לחשוף לכולנו מה קורה מעבר להרי החושך. רק שתבין הכנסת הזאת, במקום שהאיש הזה ידליק משואה ביום העצמאות, הוא עכשיו בגדר חשוד במשטרת ישראל. הוא ומשפחתו מאוימים על-ידי גורמים עברייניים. הוא איבד את משכורתו, והוא חי בחובות גדולים מאוד. אני חושב שכל הכנסת צריכה להתגייס כדי לסייע לו.

תודה לחבר הכנסת שמולי. אנחנו מקבלים בברכה את אורחינו. בבקשה, השר, אתה רוצה להתייחס לשאלה?

השאלות של איציק שמולי הן שאלות ראויות וטובות, אבל הן באמת שאלות אינפורמטיביות. כששואלים מה משרד החינוך מתכוון לעשות או האם ידועה לו עובדה מסוימת, גם אם אני אאמץ ואוגיע את מוחי, אינני מסוגל לענות על שאלה אינפורמטיבית, מה משרד החינוך יודע או מה הוא מתכוון לעשות. כמובן, בעיני, לפחות, כל תעמולה, הסתה כנגד גיוס או התגייסות לצה"ל היא פסולה, בין שהיא באה מדתיים או חילונים, מהשמאל או מהחרדים.

אנחנו רואים תופעות כאלה גם בחלק מהמוסדות הדתיים אבל גם בחלק מאנשי השמאל, שמסיתים נגד גיוס לצה"ל או בעד סרבנות. התופעות האלה הן בעיני מוקצות מבחינה מוסרית אבל איך להתגבר עליהן ומה משרד החינוך מתכוון לעשות טכנית עם אותן תופעות,

את זאת אני אשאיר לשר החינוך. באשר לשאלת השנייה, לא הייתה בה שאלה אלא קביעת עובדה: בלי להיכנס כמובן לשום סוגיה של חקירות, שגם בה אין לי מושג, ודאי שהמעשה של חשיפת ההתעללות הקשה, הנוראית, הפוגעת ממש בכבוד האדם, בקשישים, בבית-האבות בחיפה, ודאי שהחשיפה הזאת הייתה דבר חיוני מאין כמותו, כי חובה עלינו לכבד את זקנינו ואת קשישינו. "כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך", זה ציווי גם על הפרט אבל לדעתי גם על החברה כולה. ובמובן של החברה כולה, אנחנו חייבים לכבד את המבוגרים ואת אלה שהם באים בימים גם כאשר, ועל אחת כמה וכמה, הם נקלעים למצוקה כזו או אחרת, בריאותית או רפואית כזו או אחרת.

החשיפה הזאת כשלעצמה, כמובן רואים בה ערך חיובי מאוד, ואני מקווה שהיא תאפשר לתקן את המצב המזעזע, שאליו נחשפנו, בבתי-האבות או לפחות באותו בית-אבות, בוודאי במקצת מבתי-האבות. תודה רבה לשר שטייניץ על תשובותיו. התמודדות מאוד מכובדת הייתה לך. סגן שר הביטחון, חבר הכנסת אליהו בן-דהן, יעלה לדוכן להשיב על שאילתה דחופה מס' 329, מאת חבר הכנסת עפר שלח. הנושא: ביטול מבחן הכנסה לחיילים. חבר הכנסת עפר שלח יקרא את נוסח השאילתה. תודה, אדוני. בניגוד לכותרת, יש פשוט טעות בהדפסה גם אצלי, זה לא מבחן הכנסה לחיילים, זה מבחן הכנסה לנכי צה"ל. מבחן הכנסה לנכי צה"ל, צודק. והשאלה היא: באוקטובר 2015 מונתה על-ידי שר הביטחון ועדה לבחינת ביטול מבחן הכנסה לנכי צה"ל,

לא על-ידי שר הביטחון, על-ידי מנכ"ל משרד הביטחון. אני רוצה לשאול את השאלות האלה: 1. האם הוועדה כבר סיימה את עבודתה? 2. אם כן, מה מסקנותיה? 3. אם לא, למה לא סיימה את עבודתה? אנחנו עוד מעט חצי שנה מהמועד. 4. האם הסוגיה נבחנת במסגרת חוק הנכים החדש שהתזכיר שלו עוד מעט כבר מונח בפנינו? תודה, חבר הכנסת עפר שלח. בבקשה, אדוני סגן השר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

לפני כשנה וחצי הקים מנכ"ל משרד הביטחון דאז, האלוף דן הראל, ועדה לבחינת סוגיית מבחן ההכנסות לנכי צה"ל ועידוד התעסוקה, לא ועדה לביטול מבחן ההכנסות כפי שנכתב בשאילתה. הוועדה החלה בעבודתה וקיימה כמה דיונים, אך לא הגיעה לכלל סיכומים והמלצות. דיוני הועדה הוקפאו לפני שנה, בהנחיית המנכ"ל דאז, לאור המשא-ומתן שהתקיים עם ארגון נכי צה״ל בנושא תזכיר החוק לעיגון ההטבות ולאור העיסוק האינטנסיבי בנושא רפורמת גורן, בעקבות הסיכום התקציבי עם משרד האוצר. בספטמבר 2016, במסגרת מסמך ההבנות עם ארגון נכי צה"ל בנושא התזכיר, סוכם כי התזכיר ישקף את מבחן ההכנסות הנוהג בפועל, שהוא מרחיב לעומת המצב החוקי הקיים,

בלי לפגוע בטענות הארגון ודרישתם לבטל כליל את מבחן ההכנסות, דרישה שנדונה במסגרת עבודת הוועדה. סעיף 12 למסמך ההבנות קובע כי סוגיית מבחן ההכנסות נמצאת בבחינה נפרדת על-ידי הוועדה שהוקמה, וכי הסדרים בעניין זה יסוכמו בין הצדדים בנפרד. סעיף 19 למסמך ההבנות קובע כי סוגיות שהוסדרו בתזכיר החוק, לרבות עיגון מבחן ההכנסות הקיים, ארגון נכי צה"ל שומר על זכותו לקדם סוגיות אלו לאחר אישור התזכיר בכנסת.

ובהסכמת ארגון נכי צה"ל, הוחלט לחדש את דיוני הוועדה רק לאחר אישור הצעת החוק בכנסת, וזאת בהתאם למתווה שסוכם עם ארגון נכי צה"ל כמפורט לעיל.

הצעת החוק מעגנת את האופן שבו נוהגים היום באגף לשיקום נכי צה"ל בפועל בכל הנוגע לאי-קיזוז שורה של קצבאות מתגמול הנכה ולאופן הפעלת מבחן ההכנסות. מדובר בנוהג מרחיב לעומת נוסח החוק הקיים, הדורש קיזוז של כלל הקצבאות מהנכה.

לאחר אישורו של החוק תמשיך הוועדה ותדון בדיוניה במבחן ההכנסה. אפשר שאלת המשך?

אדוני סגן השר, מכיוון שאני עובד על החוק אחרי אישורו בקריאה ראשונה, לקראת דיוני הוועדה, שאני מתכוון להשתתף בהם, אין בחוק הזה שיקוף של שינוי מדיניות בנושא מבחן ההכנסה, שהוא דבר שמטריד נכי צה"ל רבים ונכי צה"ל קשים הטרדה גדולה מאוד. זה נראה קצת מוזר שהדיון בזה עם ארגון נכי צה"ל יהיה אחרי אישור החוק בכנסת.

כל מטרת החוק הזה היא בסופו של דבר אחת ולתמיד להסדיר, ואני לגמרי בעדה, וגם הצבעתי בעד החוק, את זכויותיהם של נכי צה"ל, שעוגנו בכל מיני הסכמים ובכל מיני תקנות וכן הלאה, להסדיר את זה בצורה חוקית. מדוע לא תהיה עמדה של משרד הביטחון, שאפשר יהיה לשלב אותה בתהליך החקיקה, אם כבר אנחנו מתכוונים לעשות את זה אחת ולתמיד בחקיקה? תודה לחבר הכנסת שלח. בבקשה, אדוני סגן שר הביטחון. אני לא רציתי להרחיב, אבל תרשה לי, אני קצת ארחיב כדי להסביר את העניין. יש שני סוגי תגמולים, אני מרחיב את זה לטובת הפרוטוקול, אתה בטח יודע את זה, ודאי יותר טוב ממני. יש שני סוגי תגמולים: יש תגמול בסיסי שנכה צה"ל מקבל, ולגביו אין שום מבחני הכנסה. הוא מקבל את התגמול הזה, וגם אם הוא יהיה הבן של שרי אריסון הוא יקבל את התגמול הזה. לעומת זאת, תגמולי המחיה, שהם תגמול שני, לגביהם כתוב בחוק הקיים היום, כתוב מפורש, שתגמולי המחיה יותנו במבחן ההכנסה. רק לאחר שיתברר שהנכה איננו יכול לעבוד, מלא או חלקי, ואין לו הכנסות אחרות, יזכה לקבל את תגמולי המחיה. זה החוק הקיים היום. בשנים האחרונות משרד הביטחון, אני אומר פה, לא נהג על-פי החוק הזה. משרד הביטחון נהג לפנים משורת הדין.

נכה צה"ל שלא עלינו הוא גם אב שכול, או נכה צה"ל שזכאי לקצבת נרדפי הנאצים, או נכה צה"ל שזכאי לקצבת זיקנה, הקצבאות הללו שמניתי כרגע לא נמנו במבחן ההכנסות, אף שעל-פי החוק הן צריכות להימנות ועל-פי החוק הקיים היה צריך לא לתת את קצבת תגמול המחיה למי שמקבל את הקצבאות שהזכרתי. אף-על-פי-כן משרד הביטחון נהג לפנים משורת הדין ולא התחשב בקצבאות הללו. אבל כידוע לך וכידוע לכולנו, זה היה בניגוד לחוק. במסגרת החוק הקיים היום משרד הביטחון הסכים, לאחר שמשרד האוצר שוכנע, וזה לא היה פשוט, היה לנו מאבק לא קל אתם, גם משרד האוצר הסכים כרגע לעגן את הנוהג הקיים היום,

אנחנו עושים מבחן הכנסות קל, דהיינו, כפי שאמרתי, יש כמה קצבאות שאנחנו לא מתחשבים בהן, ולכן הנכה יקבל את תגמולי המחיה למרות שהוא מקבל את הקצבאות שמניתי. זאת עמדת משרד הביטחון כרגע, שלדעתי היא עמדה, הייתי אומר, עמדת ביניים: היא לא אומרת לבטל את כל הקצבאות לגמרי, ומצד שני היא לא אומרת לנהוג על-פי החוק הקיים, שהוא חוק נוקשה, וברור לנו שכשהוא נחקק לפני שנים רבות הובאו בחשבון סוגי הקצבאות שמניתי. ולכן עמדת הביניים היא עמדת משרד הביטחון, והיא תעוגן בחוק הקיים היום. מכיוון שארגון נכי צה"ל אמר: אני עדיין שומר לעצמי את הזכות לבטל לחלוטין את מבחן ההכנסה, אמרנו: אנחנו לא נריב אתו על זה. קודם כול בואו נתקן את החוק ונעגן את מה שאנחנו מסכימים עליו כולנו, שהחוק הקיים לא טוב, ולכן אנחנו מתקנים אותו. לאחר שהחוק יאושר, יתחדשו דיוני הוועדה. אם נגיע למסקנה שיש לבטל לחלוטין את מבחן ההכנסה או להוסיף עוד קצבאות שלא יימנו במניין מבחני הכנסה, אם זאת תהיה מסקנת הוועדה, כך ננהג. תודה לסגן שר הביטחון חבר הכנסת אלי בן-דהן. אני מתכבד להזמין את השר לשירותי דת, חבר הכנסת דוד אזולאי. השר אזולאי ישיב על שאילתה דחופה מס' 332, מאת חבר הכנסת יצחק וקנין. נושא השאילתה: הנזק הכבד לבית-הכנסת במושב פורת כתוצאה מהשרפה הגדולה. בבקשה חבר הכנסת וקנין. אדוני היושב-ראש, אדוני השר לשירותי דת, בשבוע שעבר אירע פיצוץ במפעל זיקוקין במושב פורת. ניזוק גם בית-כנסת סמוך המשמש את תושבי המקום, ואין ידם משגת לממן את השיפוצים הנדרשים ואת רכישת תשמישי הקדושה. רצוני לשאול: מה ייעשה כדי לסייע לבית-כנסת במקרה זה?

תודה, חבר הכנסת וקנין. בבקשה, אדוני השר לשירותי דת. אדוני היושב-ראש, חברי חבר הכנסת וקנין, בעבר, לפני כארבע שנים, תקצבנו בית-כנסת שנשרף במסגרת חריגים, וזאת המסגרת היחידה שאנחנו יכולים לדון בה על הנושא המדובר. לכן, לצערי, אין מענה של המשרד למקרים מעין אלו. אני בודק אם ניתן לסייע באמצעות רזרבת שר. יחד עם זאת אני מציע, זה נושא שעליתי עליו בזמן האחרון: מתברר שחלק גדול מבתי-הכנסת אינם מבוטחים, לא ביטוח רכוש ולא ביטוח נזקי אדם.

אנחנו פועלים לעודד את בתי-הכנסת לבצע את הביטוחים האלה, כי זה מאוד חשוב. בכל מקרה, אני רוצה לציין שלא פנו אלינו,

לא הייתה שום פנייה אלינו בקשר לסיוע. אבל ברגע שתהיה פנייה כזו אנחנו בהחלט נדון בה, ונבדוק את האפשרות לסייע להם. שאלה נוספת, תודה לשר. שאלה נוספת לחבר הכנסת וקנין, ואחריו, גם לחבר הכנסת אורי מקלב. כידוע, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, בחלק מהמועצות האזוריות אין מועצות דתיות. זאת אומרת, כל שירותי הדת נעשים על-ידי המועצה האזורית. אני חושב שאפשר למצוא איזה מסלול שאפשר לסייע למועצה האזורית, והיא זו שתסייע לאותם יישובים שבתחום שיפוטה. אין דרך אחרת. אני לא רואה דרך, אבל אני חושב שחייבים למצוא פתרון.

מקדש מעט, ובדרך כלל במושבים האלו יש בית-כנסת אחד יחיד, זה לא שיש לך איזו אפשרות אחרת לאן ללכת.

אני חושב שכן צריך למצוא פתרון ספציפי לבית-הכנסת המדובר. תודה, אדוני השר. תודה לחבר הכנסת וקנין. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי השר, שאלה נוספת שלי, אני יודע שאתה לא תכעס עלי על השאלה הזאת, ואני רק מדמיין לעצמי שאם אתה לא היית סגן השר, אלא היה כאן מישהו אחר סגן שר, שר.

התכוונתי לסגן השר הקודם שהיה פה,

כחבר כנסת אזולאי, שואל את השאלה הזאת, והשאלה היא על המחירים במקוואות. המחירים במקוואות עלו באופן דרמטי, לא במשמרת שלך, במשמרת קודמת. הציבור עדיין לא התרגל למחירים, ומדוע?

המחירים מאוד מאוד יקרים, הדבר השני, כשהוא רואה שהמקוואות הפרטיים, לא הממשלתיים, לא הציבוריים, הם הרבה יותר זולים, וכאן תמיד הוא שואל: איך יכול להיות ששירות שהממשלה, שהמדינה נותנת, יותר יקר ממחיר של מקוואות פרטיים. כאן יש משהו שאני יודע שבאמת אכפת לך וכואב לך, ואתה בזמנך גם שאלת את השאילתות בעניין הזה. אבל היום כשאתה במשמרת שלך,

אני שואל מה נעשה, ומה עדיין לא נעשה, במה שאפשר לעשות במחירי המקוואות.

תודה, חבר הכנסת מקלב. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, חברי חבר הכנסת הרב וקנין, לגבי הפנייה שלך, אני, שוב, חוזר ואומר: אנחנו לא קיבלנו שום פנייה. יחד עם זה,

ברגע שתגיע פנייה נבדוק את זה בצורה ראויה, כי אני חושב שאי-אפשר להפקיר בית-כנסת שנשרף. נעשה הכול על מנת לסייע לו. וכשאתה אומר שמדובר במועצה אזורית שאין לה מועצה דתית אלא היא נשענת על כספי הרשות המקומית, אנחנו בהחלט נסייע גם שם, ונמליץ לאותה רשות מקומית למצוא את הדרך, יחד אתנו, לסייע לבית-הכנסת.

מה שאני מבקש לסיכום הנושא הזה, חבר כנסת וקנין, שיפנו אלינו על מנת לקבל סיוע.

לשאלתו של חבר הכנסת הרב אורי מקלב,

גם אני בזמני העליתי את העניין הזה כשהייתי חבר כנסת, ואכן פנית אלי גם בכתב, וקיימנו על זה גם ישיבה אצלי במשרד. אנחנו תלויים באוצר, ואני מאוד מקווה שהאוצר יאשר לנו את ההנחה. כי אני מסכים אתך: לא יעלה על הדעת שאדם שבא עם ילדיו לטבול במקווה פעם בשבוע יצטרך לשלם כל כך הרבה כסף, אין לכך שום הצדקה.

פנינו, ואני מקווה שנמצא את הדרך, אני לא אגיד לך שאני שמח שעד היום זה לא קרה, אני מאוד מקווה שזה יקרה בזמן הקרוב, ויאשרו לנו להוריד מחירים במקוואות. כי אני מסכים אתך שצריך להוריד מחירים,

מחירים כל כך גבוהים, במיוחד שהיו מחירים זולים עד שהגענו לתאגידי המים, ברגע שעברנו לתאגידי המים המחירים קפצו בצורה משמעותית בכל המקוואות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

אני מודה לשר דוד אזולאי. אני מתכבד להזמין את שר התחבורה והבטיחות בדרכים חבר הכנסת ישראל כץ. השר כץ ישיב על שאילתה דחופה מס' 323 מאת חבר הכנסת אורי מקלב. נושא השאילתה: עדכון הנחה אוטומטית לאזרח ותיק. חבר הכנסת מקלב יקרא את נוסח השאילתה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי השר,

שהגיע לגיל אזרח ותיק וזכאי להנחה נאלץ ללכת למרכז שירות כדי לעדכן את פרופיל הזכאות לאזרח ותיק. רצוני לשאול: 1. מה ייעשה לעדכון פרופיל הזכאי אוטומטית? 2. לחלופין, מדוע מנפיק הכרטיס לא ישלח לאזרח הוותיק כרטיס חדש לבית האזרח הוותיק?

תודה. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, השאילתה הועברה להתייחסות גורמי המקצוע בלשכת המשפטית של משרד התחבורה, ולהלן מובאת התשובה שהתקבלה: שאלת הצורך בכרטיס רב-קו לשם קבלת הנחת אזרח ותיק בתחבורה ציבורית, והזמינות להנפקת הכרטיסים הללו, תלויה ועומדת בבית-המשפט העליון בבג"ץ 8570/14 "כן לזקן",

נגד שר התחבורה והבטיחות בדרכים, השר לשוויון חברתי ואחרים. משרד התחבורה יכבד, כמובן, כל פסק-דין שיינתן. זו התשובה כפי שנמסרה על-ידי הלשכה המשפטית, והתבקשתי לדייק בה. תודה לשר כץ.

שאלה נוספת לחבר הכנסת אורי מקלב, ואחריו, גם לחבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. תודה רבה, אדוני השר. לא הייתי מודע שיש עתירה של "כן לזקן" או מישהו אחר, ארגון אחר שבעניין הזה עתר, אבל בגלל הנסיבות, ששאילתה, מטבע הדברים, מוגבלת במילים, לא דיברנו, זה לא רק הנושא של קשישים, אלא עוד דברים שעליהם הרב-קו לא נותן מענה. לדוגמה, אני יכול לתת לך,

ויש בו כמה חברות, כשיש הסכמים עם כמה חברות, זה לא שהוא בא לחברה אחת ושם הוא מקבל זיכוי על כל מה שאבד לו והכרטיס ניתן, אלא הוא צריך ללכת לכל חברה, חמש חברות, שש חברות,

עשרות שקלים או מאות שקלים, הוא צריך ללכת בנפרד. מיותר להגיד מה הטרדה: זה הרי לא נמצא,

צריך ללכת למרכז שלהם, שנמצא במקום אחד בעיר, גם לפעמים הוא איננו בעיר, לעמוד בתור בשעות מסוימות, להפסיד ימי עבודה. מה שאנחנו שואלים, כרטיס הרב-קו הוא כרטיס, יש שני מיליון כרטיסים מונפקים, מיליון כרטיסים בשימוש כל יום. כרטיס הרב-קו היה צריך להיות באמת שיא הטכנולוגיה, הוא כבר קיים תשע שנים או כמעט קרוב לעשור, ועדיין הוא לא נחשב, ממש לא כרטיס טכנולוגי משוכלל, עדכני. הוא מיושן, הוא מקרטע, ועם קצת מאמץ, ובכל אופן, בקשתי ושאלתי היא: מדוע שלא נהפוך את כרטיס הרב-קו לכרטיס חכם אמיתי שיודע לתת מענה לכל הצרכים, עם האוטומציה והטכנולוגיה המתקדמת שבהובלתך הקיימת היום בכל הנושא של תחבורה, הסעת המונים ותחבורה ציבורית. היום קיימת באמת תחבורה להמונים וברב-קו ממש יש פער גדול מאוד בין מה שהטכנולוגיה מאפשרת לבין מה שהוא יכול לבצע.

תודה, אדוני. שאלה נוספת, של חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, בבקשה. ואז, אדוני השר, תשיב לשניהם. אדוני

היושבת-ראש, שאלתי: מכיוון שאנחנו מתקרבים כבר, שבעה שבועות לל"ג בעומר,

ובמשטרה זה מוגדר כאירוע הגדול ביותר במדינה, העלייה בל"ג בעומר למירון, ואחרי שבשנה שעברה כשלה התחבורה הציבורית עם האוטובוסים, אז שמענו מהשר, שטביעת אצבעותיך בכל מקום במדינה, ורואים את זה בכל הכבישים ובכל הגשרים, ובכל המנהרות ובכל ההישגים האדירים בתחום התחבורה, שזה נזקף לזכותך, אז שמענו מפיך, ובעצם גם אני הצעתי את זה עוד לפני שבע-שמונה שנים והגדירו אותי "בעל חלומות", על רכבת שתצא לכיוון מירון שתגיע לצומת שבע, ובינתיים לכרמיאל. אולי ישכיל אותי השר כדי שנוכל לשמוע מה קורה בתחום הזה, וזה יכול להביא את הפתרון האמיתי לעלייה רבתי, לשנע קרוב לחצי מיליון איש. והפעם ל"ג בעומר במוצאי-שבת, הבא בחשבון, וב-24 שעות עוברים כמעט חצי מיליון איש שעולים למירון,

והרכבת יכולה מאוד לעזור בנושא. תשכיל אותי, בבקשה. תודה רבה לחבר הכנסת מוזס. בבקשה, אדוני השר. גברתי היושבת-ראש, לגבי השאילתה, אני עוד פעם אומר: אני הקראתי את התשובה כפי שהמסגרת המשפטית מתירה. לגבי האמירות הנוספות לגבי הרב-קו והשימושים בו והצורך להקנות עוד דברים, אני יכול לומר, מאחר שאני זה שיזם את הנהגת השימוש ברב-קו בישראל, עד כמה שזה נשמע מפתיע, אני מכהן כמעט שמונה שנים כשר תחבורה,

אבל לא היה רב-קו, ואני הנהגתי את הרב-קו, וזה לא היה דבר פשוט. בכל העולם יש את זה, וכאן לא היה. ואני יודע שזה מקנה יתרונות בלתי רגילים ביחס למה שהיה. עובדה שהשימוש הוא מאוד נפוץ, ואנחנו משכללים וממקצעים את הנושא יותר ויותר בתוך המערכות השונות, כחלק מהמהפכה הגדולה מאוד שאנחנו עושים בכל תחום התחבורה הציבורית, מתחנות המוצא עד הכבישים, עד נתיבי התחבורה הציבורית והאכיפה, וכל הדברים שאנחנו מקדמים עכשיו מאוד מאוד, בגלל הבנת הצורך, איכות האוטובוסים ומעמד הנהג, וכמובן כל האכיפה בנת"צים, והסמכת העיריות. זו מערכת אחת כוללת, שמתחברת בסוף ותביא את ישראל להיות מדינה מודרנית. הייתה גם כמעט שביתה אתמול, ואני שמח שמנעתי אותה, ואנחנו נחושים מול כל הגורמים לוודא שהתחבורה הציבורית תתקדם ותגיע למקום ששם נמצאות המדינות המתקדמות בתחום הזה. לגבי הנושא של מירון, הרב מוזס, יש לך הרבה זכויות בעניין הזה. האתר הזה, שהוא אתר קדוש ליהדות, הוא אתר עלייה לרגל גם בל"ג בעומר, אבל גם בראשי חודשים ובהרבה מאוד הזדמנויות אחרות, ולכן חשוב שאנחנו נביא ונארגן מערכת היסעים מסודרת, שגם תתחיל כמה שיותר מוקדם, אבל תימשך לדורות. חזון הרכבת למירון הוא חזון שמתממש. אתמול הייתה לי הזכות לנסוע נסיעת מבחן ראשונה ברכבת שהגיעה עד 170 מטר מהתחנה בכרמיאל כבר. הגענו לתחנת אחיהוד, הגענו ממש לפאתי תחנת כרמיאל, וכרגע עובדים להשלים את הקטע הנוסף ובונים את התחנה היפה שתהיה שם. בערב ראש השנה, השנה בתאריך לועזי ראש השנה יוצא ב-21 בספטמבר, זה יום ההולדת הלועזי שלי,

ויום לפני אני מקבל מתנה, אבל לא רק אני: ב-20, בערב ראש השנה, יתחילו הנסיעות המסחריות הרגילות לכרמיאל, ויוכלו להגיע לכרמיאל, לגליל בכלל. וכמובן, גם בהקשר של מירון, אנחנו פועלים לכך שבל"ג בעומר נוציא רכבת סמלית אחת לנבחרי, לסיירת מירון, שתהיה מורכבת מנבחרי ציבור, מאנשי תקשורת ומאחרים שיש להם עניין בנושא הזה. אתה מוזמן לבוא, כמובן. רצינו לעשות את זה במוצאי-שבת, אתה מייעץ לעשות את זה ביום ראשון עצמו. אנחנו נשקול את העניין הזה. אבל הבשורה הגדולה באמת שאנחנו ממשיכים גם את הקו לקריית-שמונה מכרמיאל. כבר תוקצבו 40 מיליון שקלים, שכבר מיועדים על-ידי חברת "נתיבי ישראל" לקידום התכנון. הם מתכננים רכבת שתחבר, יהיו שם גם שתי מנהרות ארוכות של כמעט 12 קילומטר לכל כיוון מתחת ההרים של צפת, בעומק מאות מטרים. אנחנו עושים שם מעשי בראשית כמעט, כן? לא מחליפים אותו, אבל אנחנו כאן ברמת הארץ, ומחברים את המדינה. אגב, זה דבר, מעבר לחשיבות הלאומית והכלכלית, זה עניין חברתי מהשורה הראשונה, לאפשר לכולם להיות מחוברים. אני רואה מה קורה בבית-שאן, בעפולה, לחיפה, למרכז. אנחנו גם הודענו שבשלושת החודשים הראשונים יהיו נסיעות חינם לכל מי שגר שם באזור לכל רחבי הארץ, כדי שיוכלו גם ליהנות וגם להסתגל,

ברכבת העמק נסעו בשלושת החודשים הראשונים כ-350,000 איש, ועכשיו זה בתשלום, אומנם בהנחה לשנתיים, ונוסעים שם, ואנשים יכולים לגור וללמוד ולעבוד שם. ואנחנו מפתחים את המדינה כמו שעשו בארצות-הברית,

באסיה, בתקופות קודמות. העניין הזה של מירון, אנחנו מאוד מקפידים להתחבר ולאפשר, לבני כל הדתות,

אף שזו מדינה יהודית ודמוקרטית,

להתחבר למקומות הקדושים. אני שמח שאחרי הרבה שנים שזה לא קרה, אני גם אפשרתי לבנות דרך נאותה לנבי שועייב, האתר הקרוב והקדוש לעדה הדרוזית, כל האתרים הנוצריים לבני העדה הנוצרית, האתרים לבני העדה המוסלמית, ולכל דת. אפילו הבהאים מטופלים בדרכים כדי להגיע לאתרים שלהם, יש להם גם ליד עכו, לא רק בחיפה. כמובן, כמדינה יהודית אנחנו צריכים לאפשר למירון. אני גם החלטתי, ומקדמים את הרכבת המהירה לירושלים, ובעזרת השם היא תתחיל בפסח הבא, מתל-אביב לירושלים בפחות מחצי שעה. תהיה עלייה לרגל מודרנית בפסח הבא. אנחנו גם נמשיך את הרכבת באופן תת-קרקעי עד אזור הכותל, שיוכלו להגיע מהארץ ומחו"ל וגם לנסוע ברכבת עד הכותל המערבי, עד אזור הר-הבית, האתרים הקדושים ביותר לעם היהודי. הרכבת מאפשרת לחבר את הדברים. היא הרבה יותר בטוחה, וחוסכת נסיעה בכבישים, וגם בבטיחות ובחיי אדם, וכמובן, בעומס תחבורתי. זו תשובתי הארוכה על שאלתך הקצרה, כי יש כאן בהחלט בשורות, וניפגש בעזרת השם בל"ג בעומר. תודה רבה לשר התחבורה והבטיחות בדרכים, חבר הכנסת ישראל כץ. הודעה למזכירת הכנסת. בבקשה, גברתי. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית:

חוק שדה-התעופה דב הוז (הוראות מיוחדות), התשע"ז 2017, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה. מסקנות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת נחמן שי, ג'מאל זחאלקה, אורי מקלב וטלי פלוסקוב בנושא: הקרב

תודה, גברתי. סיימנו עם השאילתות ואנחנו עוברים לחקיקה, רבותי. הצעת החוק הראשונה שאנחנו נדון בה היום היא הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 115), התשע"ז 2017, בקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת דוד אמסלם, שנמצא כבר כאן. חבר הכנסת דוד אמסלם, ממתינים לך, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 115), התשע"ז 2017. ההצעה היא מיזוג של הצעת חוק ממשלתית והצעת חוק פרטית באותו עניין שאני יזמתי. האמת היא, בלי להקריא, חבר הכנסת ברושי, אני רוצה להסביר לכם בעצם על מה הצעת החוק. הצעת החוק הזאת שאנחנו רוצים לדבר עליה, יש בה שלושה מרכיבים. המרכיב הראשון זה שיפוי. עד לפני תקופה לא ארוכה, מה שקרה במדינת ישראל כשמישהו רצה להקים איזה פרויקט או תוכנית, הוא הגיש אותם לעירייה או לוועדות התכנון, וברגע שהיה מישהו שהרגיש שהוא נפגע מאותה תוכנית הוא הגיש תביעה לשיפוי בוועדת התכנון, ובעצם היה שם איזה הליך כזה או אחר, ובסופו של דבר נקבע אם מגיע לתובע איזה פיצוי בגין ירידת ערך בשל אותו פרויקט שמישהו אחר בנה. המדינה התנהלה הרבה מאוד שנים כך שבאה ועדה מקומית ואמרה לאותו יזם: תן לי כתב שיפוי, ואם יהיו תביעות בגין ירידת ערך, בעצם אנחנו נגלגל את זה אליך, מפני שאנחנו הבאפר של העניין הזה.

אנחנו נותנים לך את ההיתר ואנחנו לא שותפים לעסקה. אנחנו נותנים את ההיתר, ואם יש תביעה בגין אותו פרויקט שלך, אתה תשפה את מי שהיה לו נזק. ככה התנהלו הדברים הרבה מאוד שנים. לא מזמן היה בג"ץ בנושא, לא אלאה אתכם בפרטים, זה לא חשוב, ובסופו של דבר בג"ץ החליט שכתבי השיפוי האלה, במתכונת שהתקיימו, לא חוקיים, ולכן הוא פסל את ההליך הזה. מה שקרה זה שהרשויות הפסיקו או עצרו את כל הנושא של אישורי התוכניות, מפני שהן לא רצו להיות חשופות לתביעות מהסוג הזה. הצעת החוק הזאת שלנו, אני הגשתי הצעת חוק פרטית, הממשלה גם הגישה ממשלתית, היא מפני שכרגע המצב הוא שהרשויות, הוועדות המקומיות, לא מקדמות תוכניות בגלל הנושא הזה. לכן אנחנו מיזגנו גם את שתי ההצעות. ההצעה בכללותה באה לפתור את העניין ומסדירה את הנושא של כתבי השיפוי כך שההליך הזה יהיה חוקי. זה אומר שהעיריות יוכלו לבקש את כתבי השיפוי, מפני שגם ברציונל העירייה לא שותפה בפרויקט,

היא רק נותנת את האישור. לכן זו בעצם הצעת החוק, אני חושב שיש בה הרבה היגיון, ובאנו להסדיר את הנושא שהיה קיים עד לא מזמן, ובזה אני מקווה שהדבר יבוא על פתרונו במובן זה שהרשויות יפסיקו לעכב, אני מדבר בעיקר על הוועדות המקומיות, את כל הנושא הזה של התוכניות שמוגשות אליהן בתקופה האחרונה. הנושא השני בהצעת החוק מדבר על שיפוי מועצות אזוריות בשל תוכניות דרך. מה שקרה עד היום, או המצב היום, נכון להיום כשהמדינה מבצעת תשתית תחבורתית של כבישים, מסילות ברזל וכו' וכו' וכו', יש גם אופציה, כמו בכל פרויקט, שמי שמרגיש נפגע הוא גם מבקש פיצוי מהמדינה בגין ירידת ערך או פגיעה כזאת או אחרת בין התשתית. עד כאן זה בסדר. מה שעשתה המדינה, היא בעצם חילקה את זה בינה לבין מועצות אזוריות בעיקר, ואני אסביר גם מדוע. היא חייבה את המועצה המקומית להשתתף בנושא הזה ב-30% והמדינה ב-70%. מדובר בעיקר על תשתיות כבדות, תשתיות לאומיות שעוברות,

זו לא תשתית שבאה לשרת את אותה מועצה אזורית, אלא היא עוברת דרכה. אני רוצה רק לסבר את האוזן של חברי הכנסת, חבר הכנסת ברושי, זה הסיפור של המועצות האזוריות. הרי הציבור לא יודע, אבל רוב שטח מדינת ישראל ורוב התשתיות עוברות במועצות האזוריות, והמועצות האזוריות האלה, יש להן שני וקטורים הפוכים: רוב השטח של המדינה יושב שם, ומיעוט תושבים. אז מבקשים מאותה מועצה אזורית, למשל עמק-חפר, זו הדוגמה, שם נחשפתי לנושא, מועצה של 15,000, 20,000 איש, שמשלמת ארנונה, שמתפרנסת,

מצפים ממנה שהיא תשלם כמה עשרות-מיליוני שקלים בגין הרחבת כביש תל-אביב חיפה.

מה זה קשור אליהן בכלל? אבל זה המצב היום. לכן באנו להסדיר את הנושא הזה. אני לא אלאה אתכם. בסופו של דבר, אנחנו בעד, דוד, אנחנו בעד. אני יודע, אבל אני מסביר למי שלא היה. דרך אגב, זו הייתה הצעת חוק פרטית שלי שהגשתי, ואני מיזגתי אותה עם ההצעה הזאת, כדי לקצר טווחים, מה שנקרא, ולקדם את העניין. היו לנו כאן ויכוחים גם עם האוצר בעניין הזה, כי בסופו של דבר העלות למדינה בסעיף הזה היא כ-40 מיליון שקל לשנה. ובסופו של דבר, כשתקראו את הצעת החוק, הגענו אתם לאיזו פשרה שהם יוכלו לחיות עם זה. אני חושב שבזה בעצם קידמנו את כל הנושא הזה של המועצות האזוריות. גם אתה דיברת אתי, חבר הכנסת ברושי, על הנושא הזה בהיבט של המועצות המקומיות, ושאפו לך גם בעניין הזה. על הדרך הכנסנו את הסיפור של היטלי השבחה, תמ"א 38. מה שקורה בתמ"א 38, כידוע לכם,

בכלל, סוגיית תמ"א 38 התחילה כחיזוק מבנים. באה מדינת ישראל, בצדק, ואמרה: יש מבנים, אהלן, בוקר טוב לקארין.

מבנים שהם בעצם ישנים מאוד, היה חשש שברעידת אדמה קלה הם יתמוטטו, בעיקר מבנים שעומדים על עמודים, ישנים מאוד. באה המדינה ואמרה: בואו ננסה לפתור את העניין בכך שאנחנו ניתן זכויות בנייה לאיזה קבלן, שהתושבים, הדיירים יוכלו להחליט מיהו, והוא יחזק להם את הבניין, ותמורתו תהיה בזה שהוא יקבל קומה נוספת שהוא יבנה וימכור אותה. במהלך השנים התברר שכנראה לא הייתה לזה היתכנות כלכלית, אז נתנו קומה אחת, ואחרי זה ראו שזה לא מספיק, אז קומה וחצי, עברנו לשתי קומות, ל-2.5 קומות, והגדלנו לעשות, וזה בסדר, ובתיקון האחרון אפשרנו גם שלוש קומות. הקומה השלישית. הבנתי, שנייה. בקומה השלישית, בעצם נתנו את התיקון של הקומה השלישית.

בתמ"א 38 יש פטור מהשבחה, כדי לתת את האינסנטיב הכלכלי ליזם. גם כאן הרשויות בעצם, חלק מהן, פנו אלי בעניין, אמרו שהן מעכבות את הסיפור של תמ"א 38, כי אין להן השבחות.

כידוע לכם, באה לפתור את כל סוגיית פיתוח התשתיות. ולכן גם כאן, לא אלאה אתכם, בסופו של דבר הגענו להסכמה גם עם התאחדות בוני הארץ, שבקומה השלישית, אנחנו מדברים על התוספת השלישית, יוכלו לגבות היטל השבחה בין 0% ל-35%, כשהיום ההשבחה היא 50% וזה לפי מדיניות עירונית שהעירייה תקבע. היא יכולה לקבוע 0%, היא יכולה לקבוע 25%, היא יכולה לקבוע כל מחיר, מה שנקרא "כל מספר זוכה", על הרצף. וזה כמובן בכפוף למדיניות עירונית, שתעבור את האישור של מועצת העיר. היא יכולה לעשות גם דיפרנציאציה בתוך העיר בהיבטים האלה, לא כל העיר חייבת להיות עם אותו היטל. היא יכולה להחליט שבשכונה א' אין היטל בכלל, בשכונה ב' יש, וכו' וכו'. אני חושב שכאן בעצם אנחנו איזנו את כל המספרים ככה שגם היזמים יוכלו, ויהיה להם אינסנטיב כלכלי להמשיך לבנות, וגם הערים יוכלו להחליט אם זה נכון או לא נכון לגבות את ההיטל. ובסופו של דבר אנחנו גם משחררים את כל השסתום שבעצם, את כל החסמים שהיו עד עכשיו בהיבט של תמ"א 38 וגם בנושא של כתבי השיפוי. אני משוכנע שלאחר שאנחנו נאשר את הצעת החוק הזו אנחנו משחררים בכלל חסמי בינוי. אני משוכנע שזה יקדם עכשיו, גם בוועדות המחוזית וגם במקומיות, את כל הנושא של ההיתרים. הורדנו את הסיפור הכספי מהעניין, הכול מתקדם. לפחות את זה הורדנו, בואו נראה, עכשיו זה תלוי בחריצות של הפקידים בעניין הזה. אז אני מבקש מכל חברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה לחבר הכנסת דוד אמסלם. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות ואין בקשות דיבור, ולכן אנחנו כרגע עוברים להצבעה. וכעת נצביע על הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 115), התשע"ז 2017, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. חברת הכנסת קארין אלהרר, את רוצה שאני אכניס אותך?

כי היא לא תחזור למקום. את תומכת, אני מבינה, נכון? כן. סעיפים 1 5 נתקבלו.

כולל חברת הכנסת קארין אלהרר, בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 115) עברה בקריאה שנייה. וכעת אנחנו נצביע על אותה הצעת חוק בקריאה שלישית. מי בעד?

בבקשה להצביע. חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 115), התשע"ז 2017, נתקבל. 40 חברי כנסת, כולל חברת הכנסת קארין אלהרר, בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 115), התשע"ז 2017, עברה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. הודעה למזכירת הכנסת. תודה. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הריני להודיעכם, כי הונח היום על שולחן הכנסת לוח

היושבת-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק תאפשר גם לעובדי משרד מבקר המדינה, כמו כלל עובדי המדינה ועובדים

תודה רבה לחברת הכנסת קארין אלהרר.

להצעת החוק הזאת לא הוגשו הסתייגויות, אך יש לנו שתי בקשות דיבור. חבר הכנסת דוד ביטן, אינו נוכח. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, בבקשה,

עד חמש דקות לרשותך, אדוני.

גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, חברתי יושבת-ראש הוועדה לביקורת המדינה, שבמהלך מהיר וחכם קידמה את הצעת החוק הזאת. תראו, מוסד מבקר המדינה הוא מוסד חשוב מאין כמוהו, אחד משורה של גורמים שנועדו גם לטייב את עבודת הממשלה, וגם כמובן לוודא שהיא מתנהלת בצורה חוקית,

אבל צריך לזכור שמוסד מבקר המדינה שונה מכל יתר הגופים בכך שהוא איננו שחקן פעיל על המגרש של הרשות המבצעת. יש לנו עוד שומרי סף, יש לנו כמה גורמים שמטפלים בטיוב המערכת, גורמי בקרה וביקורת, אבל הם כולם שחקנים בתוך המגרש. מבקר המדינה, הייחודיות שלו זה שהוא נמצא מחוץ למשחק, הוא לא שותף פעיל בתהליכים, הוא לא מעורב בתהליכי קבלת ההחלטות תוך כדי ההתהוות שלהם. נורא מרעיש לי, גברתי סגנית היושב-ראש. אתה צודק, אדוני. אני מבקשת. הצוות של סיעות הקואליציה, הצוות של סיעות הקואליציה, אני מבקשת מהסדרנים להגיע אליהם ולבקש להוריד קצת את הלהבות שם. קצת שקט, אנחנו לא שומעים מה הולך פה.

תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. אמרתי שמוסד מבקר המדינה שונה מיתר הגופים בכך שהוא נמצא מבחוץ למערכת, וזה מה שמקנה לו את היתרון היחסי, הפרספקטיבה המאוד-מאוד מיוחדת שלו. מי שמעורב בתהליכים, אז מנטלית הוא משועבד להם,

הוא לא תמיד יכול לראות משהו שמישהו שעומד מבחוץ, שהפרספקטיבה שלו היא חיצונית, יכול לראות.

מוסד מבקר המדינה, וכך זה מעוגן גם בחוק-היסוד של המבקר וגם בחוק המבקר, אמור להיות מחוץ לתהליכים. כפי שאמרתי, זה הערך המוסף שלו, זה היתרון היחסי. אם מבקר המדינה יהיה מעורב בתוך התהליכים, יהיה חלק מתהליכי קבלת ההחלטות, הוא יאבד את היתרון היחסי שלו, ואז הוא כבר הופך להיות חלק מהגופים האחרים, ואנחנו מייצרים כפילויות ודריכה על הרגליים ועודף רגולציה וביורוקרטיה שבסופו של יום מאוד מאוד מקשה על יכולת התפקוד. חלק מההבנה שמוסד מבקר המדינה מתעסק בביקורת אוחרת,

אחרי התהליכים, ולא מתערב בתוכם, אמרתי קודם שזה מעוגן בחוקים, ולכן התקציב שלו מאושר בנפרד, וזה לא במסגרת החוק של תקציב המדינה בכל שנה. אין עליו פיקוח, הוא עצמו לא גוף מבוקר,

גם לא צריך את זה בתפיסה, מכיוון שהוא נמצא מחוץ למערכת. הפוזיציה המאוד-מאוד מיוחדת וייחודית שמקנה למבקר את היתרון היחסי נשחקת מאוד בשנים האחרונות בגלל מעורבות-יתר של המבקר בתהליכי קבלת ההחלטות, וזה דבר מסוכן ששוב, בעיני בעיקר פוגע במוסד המבקר עצמו וביכולת שלו לעשות את אותה עבודה שכדי לעשות אותה הוא צריך את הפרספקטיבה המאוד-מיוחדת שלו, שנמצאת מבחוץ לתהליכים ולא מתערבת בתוך התהליכים. מאחר שזה המצב, אנחנו נדרשים היום גם לתיקון החוק הזה, שיאפשר לעובדים במשרד המבקר שרוצים להתריע על כל מיני מחדלים או כשלים בהתנהלות של משרד המבקר, וגם הם, כמו עובדים אחרים שחושפים שחיתויות במשרדים אחרים בממשלה או ברשויות אחרות, חשופים לא פעם להתנכלויות, אנחנו צריכים לאפשר גם להם את אותו מנגנון, את אותו מכניזם פשוט שיאפשר להם מצד אחד להגיש את התלונה, ומצד שני להיות בטוחים שלא יבולע להם ושמקום העבודה שלהם יישמר. התיקון הזה, ואני כמובן מברך את יושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת ביטן על ההובלה שלו,

את יושבת-ראש הוועדה, על הקידום החכם והטוב בוועדה, אבל התיקון הזה הוא תיקון ראשון בשורה של תיקונים שאנחנו צריכים, ובעזרת השם נעשה, ומבחינתי כבר בתחילת הכנס הבא, באמת כדי להחזיר את מוסד המבקר למקום הכל-כך חשוב וחיוני שלו כגוף שמבצע, כפי שאמרתי, בקרה תהליכית אוחרת, שלא מעורה בתהליכי קבלת החלטות, ומכיוון שכך הוא ייהנה או נהנה מאותה פרספקטיבה ייחודית שאין לאף אחד מן השחקנים שמשחקים בתוך המערכת. אני מבקש כמובן מכולנו לתמוך בחוק הזה.

תודה רבה לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. כעת נצביע על הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 49), התשע"ז 2017, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? בבקשה, להצביע.

בעד, 40 חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 49), עברה בקריאה השנייה. כעת נצביע על אותה הצעת חוק בקריאה שלישית. בבקשה, להצביע. חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 49), התשע"ז 2017, נתקבל. בעד, 40 חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 49), התשע"ז 2017, עברה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו חוזרים לדקה להצעת החוק הקודמת. חבר הכנסת דוד אמסלם מבקש להודות כיוזם החוק. בבקשה, אדוני. קארין, לא שמעתי מה את מבקשת. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אני באמת מבקש להודות לאנשים שנמצאים מאחורי הקלעים, שלדעתי עושים רוב את העבודה של החקיקה, בוודאי בכנסת, מה שנקרא באמת האנשים שלא רואים אותם, האנשים השקופים,

לך אני רוצה להודות על כל,

מה שעברנו בוועדת הפנים, אני בחיים שלי לא עברתי חודש אינטנסיבי כזה, וצוות הוועדה פשוט עמד כמעט על סף קריסה, בכל הנושא של החקיקה. אז באמת, תומר, אני מודה לך. אני מאוד אוהב אותך, לירון, רוני, גלעד, באמת תודה לכם על כל העבודה המקצועית שעשיתם ועל כל ההשקעה,

לצוות הוועדה היותר-טכני,

מנהלת הוועדה, לשושי ולכל הבנות, באמת תודה רבה לכם על כל מה שעשיתם, כמובן לעוזרים שלי, נמרוד, יפית ודוד עמר, שזו גם הזדמנות בשבילי לאחל לך רפואה שלמה והחלמה מהירה. אנחנו מתגעגעים אליך פה, וכמובן לצוות האוצר, ערן ניצן וצוותו, אודי אדירי וכל הצוות שלו, אנשים נפלאים באמת, וכמובן, גם לצוות המשפטי של משרד המשפטים, ארז קמיניץ ובת-אור, באמת, וכל החבר'ה שלהם. הייתה פה באמת עבודת חקיקה מאוד אינטנסיבית, מאוד טכנית, קשה. באמת שאפו לכם על כל העבודה שאתם עושים.

תודה רבה לחבר הכנסת דוד אמסלם. אני מבקשת לברך את תלמידי "עינות ירדן" מהגליל העליון שנמצאים אתנו היום, על-פי בקשתה של השכנה שלכם, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, חברתי היקרה.

אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' 6), התשע"ז 2017, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת ניסן סלומינסקי.

אדוני, עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני רוצה להביא לפניכם הצעת חוק ראויה וטובה של חברת הכנסת יעל גרמן, עם הרבה מחברי סיעתה וחברים אחרים מחברי הכנסת.

מתשס"ה, 2014, מעניק לבית-המשפט סמכות להגביל בצו אדם שביצע עבירת מין בהיותו בגיר והורשע בה. החוק אומר, באופן הגיוני, שמאחר שהמפגש בין הפוגע לנפגעת יכול ליצור נזקים נפשיים גדולים לנפגעת, אם בית-המשפט חושב כך, אז במקומות שבהם יש שהות רבה, והחוק תמיד מדבר על שני מקומות שבהם תמיד אדם שוהה הרבה זמן: מקום מגוריו ומקום עבודתו,

החוק מתייחס לזה ואומר שעבריין שהורשע לא יוכל לעבוד או לגור במקום שקרוב למקום שבו הנפגע גר או עובד. זה בסדר. באה חברת הכנסת יעל ובצדק אומרת: רגע, יש עוד מקום אחד שבו נמצאים הרבה זמן, וזה סביבת הלימודים. גם שם יכול להיות מפגש שייצור את אותו נזק. לכן הצעת החוק באה ואומרת להוסיף לחוק הקיים גם את סביבת הלימודים. פירוש הדבר שהעבריין לא יוכל לא לגור, לא לעבוד ולא ללמוד קרוב למקום למגורים, עבודה או לימודים של הנפגע.

מוסיפים את סביבת הלימודים בשני האגפים, ובזה באמת מונעים את המפגש. זה נכון וזה ראוי. בכוונה לא הגדירו מוסד לימודים בהגדרה מדויקת. הוסיפו שזה יהיה מוסד להכשרה מקצועית, אבל לא הגדירו את זה עד הסוף, כדי לתת לבית-המשפט את היכולת,

לפי העניין, לדייק עד הפרט האחרון. אני חושב שהצעת החוק הזאת היא הצעה מאוד ראויה.

ואני קורא לחברי להצביע בעדה בקריאה שנייה ושלישית.

אני רוצה להודות לחברת הכנסת יעל ולכל חברי הכנסת שהצטרפו אליה.

תודה רבה לחבר הכנסת ניתן סלומינסקי. להצעת החוק הזאת לא הוגשו הסתייגויות ואין בקשות דיבור, לכן מייד נגיע להצבעה. כעת נצביע על הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' 6). מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

37 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' 6),

כעת נצביע על אותה הצעת חוק בקריאה השלישית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' 6), התשע"ז 2017, נתקבל. 38 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק מגבלות על חזרתו של

התשע"ז 2017, עברה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. לפרוטוקול, חבר

תיכון בשם הדר גיציס, בן 17 מנהריה, כך: רציתי לשתף אותך בהרגשה מדהימה שהייתה לי כאשר ייצגתי ביום הפתוח של הכנסת את החוק שלך. הוא ייצג את החוק וכל המליאה המדומה הצביעה בעד החוק. אז הדר גיציס, אני רוצה להודיע לך שהחוק עבר בקריאה שנייה ושלישית. אני רוצה להודות. ראשית לכול, אני רוצה להודות למי שהשתתפו ויזמו את החוק: חיים ילין, עליזה לביא, מיקי לוי, קארין אלהרר, יואל רזבוזוב, יעקב פרי, עיסאווי פריג', מיכל רוזין, מירב בן ארי, עודד פורר, אורי מקלב, יחיאל חיליק בר, דב חנין, אוסאמה סעדי, עבדאללה אבו מערוף, סתיו שפיר, אילן גילאון, אלי אלאלוף, יפעת שאשא ביטון, יוסי יונה, תמר זנדברג וטלי פלוסקוב. תודה לכם. תודה גדולה ליושב-ראש הוועדה ניסן סלומינסקי ולמי שעומד מאחורי הוועדה בשקט, בשקדנות ובחריצות, אסף פרידמן. תודה, אסף. תודה לייעוץ המשפטי, לעורכת-הדין נעמה מנחמי, לעורכת-הדין ליאנה בלומנפלד-מגד ולעורכת-הדין קשת יונה פיינברג. אני רוצה להודות באופן מיוחד לליאת קליין ואיילת רזין, שהן היועצות המשפטיות של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, שליוו לאורך כל הדרך את החוק. אני רוצה להודות לשדולת הנשים בישראל, לנעמ"ת, להתאחדות הסטודנטיות, וליקרים לי מכול, לשני היועצים לחקיקה הנפלאים שלי: ליועץ שלי לשעבר, שהיום הוא בניו-יורק, אסף וייס, שהוא למעשה ניסח את החוק, וליועצת המשגעת שלי, דניאל שמר, שקידמה את החוק. תודה רבה. החוק הוא נקודה קטנה בספר החוקים אבל הרבה נקודות יוצרות את הקו, הקו יוצר את הפסקה והפסקה, את הפרק. מי ייתן ונרבה פרקים בספר החוקים של מדינת ישראל. תודה לחברת הכנסת יעל גרמן. ברכות, כמובן. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק בתי-דין רבניים (קיום פסקי-דין של גירושין) (תיקון מס' 8), התשע"ז 2017, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת ניסן סלומינסקי.

אדוני, עד עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת היא פרי עבודתה ומחשבתה של חברתנו חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, ואולי הצטרפו גם חברי כנסת אחרים. המהות שלה זה סרבני הגט. זה אחד הדברים הנוראיים שקיימים. אחד מבני-הזוג, בדרך כלל הבעל, מסרב לתת גט. הוא יושב כבר במאסר על-פי החלטה של בית-הדין בגלל סירובו לתת גט, ויש סמכות לבית-הדין להרחיב. החוק הזה בא לתת אפשרות נוספת,

גם כשהוא יושב במאסר ועדיין הוא מסרב, יש אפשרות, החוק מבקש לתת סמכות לבית-הדין לקנוס אותו בדברים נוספים, ואולי הם יהיו הקש שישבור את גב הגמל ובגין זה הוא כן ייתן את הגט. הדברים שבהם מדובר, ההגבלות שבית-הדין יהיה רשאי להוסיף ולהטיל זה שסרבן גט לא ישתתף בשום מסגרת לימודית בבית-הסוהר.

אגף שבו אתה יכול לשבת וללמוד כל הזמן, ללמוד תורה וכדומה. אומרים שאם אתה מסרב להחלטות של בית-הדין ואתה לא נותן את הגט, אל תהיה פתאום צדיק ותלך ללמוד. הוא גם לא יוכל לשהות באגף התורני. מוצע גם שבית-הדין יוכל להורות שאם יש כשרות ברמה רגילה, נניח, בבית-הסוהר, והוא דורש כשרות מהדרין, שזה זכות של אסיר, כאן, מכיוון שאתה סרבן: אדוני, אל תהיה צדיק פתאום באוכל. כשמדובר על האישה אתה מסרב להחלטות של בית-הדין ופתאום באוכל אתה נעשה צדיק, אז גם כאן יוכלו לשלול ממנו את הכשר המהדרין. דבר נוסף, שהיה צורך גם בבדיקה של רשות בתי-הסוהר, שאם הוא לא אסיר פלילי, הוא לא לובש בהכרח מדים של אסיר.

גם כשהוא יצא הוא ילבש, כמו אסיר פלילי, את בגדי האסיר. כמובן, גם זה דבר שאולי יגרום לו כן לתת את הגט, ובכל אופן יעניש אותו. דבר נוסף הוא שאם יחליטו לשים אותו, יש סמכות לשים אותו בבידוד לתקופה מסוימת, ואז גם בבידוד, פרט לסידור תפילה אפשר למנוע ממנו אמצעי כתיבה או חומר קריאה. שוב, זה לא הטיפול, צריך לעשות טיפול הרבה יותר יסודי בסרבנים, אבל זו תוספת חשובה, שאולי, אולי לאותו סרבן גט שיושב בבית-הסוהר, אולי הדברים האלה יגרמו לכך שבסופו של דבר הוא כן ייתן גט וישחרר. אני חושב שהצעת החוק היא ראויה, ואני מבקש מחברי לתמוך בה בקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה לחבר הכנסת ניסן סלומינסקי. להצעת החוק הוגשו שש הסתייגויות של חבר הכנסת אלעזר שטרן.

אני כמובן מזמינה אותך להנמקת ההסתייגויות. לרשותך עד 30 דקות. תודה, גברתי היושבת בראש. הנאום הזה מיועד בעיקר לחברי ביש עתיד ובמחנה הציוני,

השמאלי שלי אין לי ציפיות. אני רוצה להגיד לכם שפורים עבר, ומה שהבית החרד"לי מזמין אתכם כאן, לתת סוג של גיבוי למערכת דורסנית שמתעללת בנשים. ואתם, אם אתם תומכים בהצעת החוק הזאת, שאולי תפתור בעיה של מסורבת אחת, אתם קוברים באותו זמן מאות מסורבות גט שמתחננות כל רגע שיכניסו את הבעלים שלהן לבתי-הכלא, והסמכות שנתונה לבית-דין רבני היום, הם לא מפעילים אותה. ועכשיו מה הם באים ואומרים לכם, לנו? הנה, תראו, התקדמנו. מה לקחנו? לקחנו אחת או שתיים, שאולי יהיה סרבן גט שמשפיע עליו משהו, שייקחו לו את הגלאט-כשר, גם הדאגה הזאת היא כאילו למסורבת חרדית, חרד"לית. זה הכול בתוך המשחק שלהם. אבל אנחנו נתעלם באותו זמן ממה שבית-הדין יכול לעשות. הרי חברתי ציפי לבני זוכרת כמה התחננו כשהייתה שרת משפטים לבית החרד"לי על ביטול מרוץ הסמכויות, כמה אמרנו להם: תפסיקו להתעלל בגרושות. מה אתם נותנים חינם הישג לבית החרד"לי, שכאילו, כאילו, הם עוזרים למסורבות גט? אם תיפתר פה אחת, בסדר, אבל חברתי זהבה גלאון,

את יודעת כמה כאלה יש שגמרו את הדיונים בבית-הדין הרבני והם לא מכניסים אותם לכלא? על מי החוק הזה בא לעשות?

אם אתן רוצות לתת משהו לחברת הכנסת שולי מועלם, שכאילו תלך ותתהדר עכשיו בעזרתכם, בעזרת יעל גרמן: עזרנו למסורבות הגט, מה עזרתם? למסורבת אחת חרד"לית אולי, או חרדית, שהבעל שלה מקפיד,

לא עזרתם. זה שווה. נכון, אבל באותו זמן קברתם, אחת, אחת. לא אחת.

הרי אין דיון, אל תמכרו לי את זה שאני לא רוצה לעזור למסורבת אחת. ודאי שאני רוצה לעזור למסורבת אחת. מעולה. אבל את נותנת לגיטימציה,

למערכת מתעללת, שכל יום יש לה לפני העיניים התעללות במסורבות.

בוא נגיע לזה, בואי אני אגיד לך מה ההבדל בינינו. אני אגיד לך מה ההבדל, ששולי מועלם ומרב מיכאלי וציפי לבני, להבדיל ממך, יושבות פה כנסת אחרי כנסת. תגידי משהו, אם היית עושה אתה משא-ומתן ואומרת לה: בואי תקלי את מרוץ הסמכויות, עשית את זה? מחאנו כפיים לבית-דין שנותן לשתי נשים חרדיות, אולי מקל עליהן את הגט. לא איזו אופוזיציה זאת, איזו דאגה לנשים זאת? זאת דאגה לנשים? מה אתן אומרות? המערכת הזאת, מגיע לה, ביטן, אתה יודע שאני מדבר אמת כמוך. אומרים מה אנחנו חושבים, זה המחיר שלך, זה המחיר שלי. ועכשיו, אני אומר, בוא נסתכל על נתונים: לפי בתי-הדין הרבניים, יש 382 מסורבות גט בישראל, סרבני גט. מה אתם אומרים לי: גם אם נפתור אחת, דיינו. ואני אומר לכם שאתן תפתרו אחת, אתן קוברות בין 380 ל-1,400 מסורבות גט, זה לפי ארגוני הנשים. ומתוך כל הסרבנים האלה, כמה אתם חושבים יושבים בכלא? כמה יושבים בכלא? כמה בית-הדין החליט לשלוח לכלא? חברתי חברת הכנסת סויד, אני שואל אותך: את יודעת כמה? אתה יודע מצוין שאני יודעת כמה. יש לנו הבדל גדול מאוד בתפיסה.

אז עכשיו מה נגיד? שהבית החרד"לי עזר לאחת.

זה נקרא עבודה בכנסת? אם היא כל כך רוצה את הנוצות האלה, חברתי שולי מועלם, אז למה לפחות לא אמרת לה: בואי נלך על מרוץ הסמכויות? אבל אין מרוץ סמכויות, מפני שאם בית-הדין, כי לא נותנים לקדם את זה. היא התנגדה לזה, והיא מתנגדת לזה,

עליזה לביא, נותנת יד לקבורה של 380 מסורבות גט, שבמקום להגיד לבית-הדין: 100 ימים לפחות אחרי שכבר הוצאתם פסק-דין, תכריח את בית-הדין הרבני לשלוח לכלא.

שולחים חמישה ו-14.

צריך לשנות את המצב הזה, זה לא משנה, להפך. בא מנכ"ל בתי-הדין,

אני אגיד לך מה קורה,

תראי, אני אגיד לך: בא מנכ"ל, אתה לא רואה מה אתה עושה? אחת. אישה אחת, אתם לא עוזרים אפילו

אל תצעקו לי "אחת". בואו ואני אגיד לכם.

אני אגיד לך מה אני אומר, תשמעי: כשבא מנכ"ל בתי-הדין הרבניים, שהוא אחראי לזה ש-382 מסורבות גט, הסרבנים מסתובבים בחוץ, ובמקום להגיד לו: אנחנו מוכנים ללכת אתך, לקחת את הגלאט-כשר, אבל תכניס 300 לכלא, מה אתן אומרות לו? מחיאות כפיים לבית-הדין הרבני, שסוף-סוף עשה משהו. אז מחיאות כפיים. אני אמחא אתכם כפיים. אני אגיד לכם מה יש לו שהם לא משתמשים. שייקחו להם את רישיון הנהיגה. שייקחו להם את רישיון הנהיגה, אתן לא מטפלות. כי זה בחוק. לא,

זה לא פה. אבל הם לא, רגע. הם יכולים, הם לא עושים את זה. הם גם יכולים,

להכניס אותם לכלא, והם לא עושים את זה. והחוק הזה, מה אומר לאותו מנהל בתי-דין רבניים? כל הכבוד לך שאולי עזרת לאחת או שתיים. ככה מנהלים,

שמעתי את זה.

הם יכולים כמובן לעכב יציאה מהארץ.

הם יכולים לחסום את חשבון הבנק שלהם. אני לא יכולה להבין אותך. אתה מסוגל בכלל להבין מה זה אישה שעומדת והבעל לא נותן לה גט? אתן רוצות להקשיב? הם לא עובדים,

אתן לא גמרתן,

לא גמרתן להקשיב. זהבה, את מקשיבה. נראה לי שאת מקשיבה, הן סתם צועקות, אז אני מדבר אלייך. לדוגמה, יש חוק שאומר, לדוגמה, אני לא אומר לך כמה ארגוני נשים תומכים: החליט בית-הדין להכריח מישהו לתת גט, שאוטומטית יכניס אותו לכלא. הרי עד שהם מחליטים הם מתעללים בנשים שנים. אם כבר בית-הדין החליט, אותו רב שבא כמנכ"ל בתי-הדין הרבניים ואומר לכם: תראו כמה אנחנו טובים, תגידו לו: בבקשה, תיקח 300, תכניס לכלא. הוא לא מכניס. עד שהוא מכניס אותם ממשיכות מסורבות הגט להיות "מתעוללות" על-ידם. כשעושים משא-ומתן עם הבית החרד"לי ואומרים לו: תשמע, ניקח לו את הגלאט-כשר, אבל אם אתה רוצה שנתמוך, זה לא כמו שעכשיו השתמע ברחוב, וזה מה שאתן עושות, שאתן תמכתן בחוק הזה בלי שקיבלתן כלום, בגלל שאת נשף הורדת המסכות הזה אתן אלה שמונעות. אתן עוזרות לשים מסכה. אתן עוזרות לשים מסכה: הנה, אנחנו מתקדמים, אנחנו בית-דין של מתקדמים. ואתם יודעים שהבית החרד"לי עם שולי מועלם מונע מנשים ללכת לבית-דין לענייני משפחה. מה ביקשנו בהפרדת הסמכויות, בצמצום מרוץ הסמכויות? כל מה שביקשנו, אפילו הסכמנו שמעשה הגט יישאר בבית-הדין הרבני, אבל לפחות שייתנו לנשים לבחור את הכסף, את משמורת הילדים, ללכת לבית-דין לענייני משפחה. היא יכולה,

חברת הקואליציה האיומה הזאת, שמתעללת בנשים קבוע. אתן דרשתן את זה?

אתן יכולות להציג ולצעוק והכול, ואתן נותנות יד, המשך ותעודת כבוד. הרי אני שמעתי אתכן מדברות: כל הכבוד לבית-הדין שהציל, איך אני אגיד לכן? אולי מסורבת גט אחת. אבל אני אומר לכם שאם אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, אחרי שבית-הדין גמר את הדיון על המעשה הדתי ואומר לו: לך תיתן גט, מאותו רגע צריך לקחת ממנו את המושכות, לעבור לבית-משפט של מדינת ישראל ולהגיד לו: אדוני, מה לעשות, המדינה, בטעות או שלא בטעות, נתנה לבית-הדין הרבני את כל הסמכות הזאת, אבל אם את סרבן הגט אתה לא מכניס עכשיו לכלא, תעביר את הדיון לבית-דין לענייני משפחה, ואנחנו נדע מה לעשות אתו. מה הם עושים? הם הרי יודעים ש-85% מסרבני הגט שכרגע עצורים בכלא הם חרדים. השאר מסתובבים בחוץ, מאות מסתובבים בחוץ. אז מה הם אומרים? ניקח להם את הגלאט-כשר. כאילו שמי שלא נשמע לבית-דין רבני, הרי בית-דין רבני אמר לו: תן גט, כאילו הוא, יהיה אכפת לו אם לוקחים את הגלאט-כשר או לא. ואיך מדינת ישראל נותנת עדיפות בחוק לבד"ץ על-פני כשרות רבנות? את זה אנחנו צריכים לעשות בחוק, לתת אולי פעם ראשונה את סוג העדיפות הזאת לאותם אנשים? אני אומר לכם, אני בטוח שלא. אני אגיד לכם מה אמר בישיבת הוועדה הרב של שירות בתי-הסוהר. לימודים, רוב סרבני הגט אינם לומדים. סרבן גט אזרחי נמצא באגף אזרחי, אסור לו להיות, משכך, נמצאים אולי 11 במעשיהו. מה אכפת לך? אני אגיד לך מה אכפת לי.

סליחה, מפה לא שומעים טוב. אני שואלת אותך, מה זה מפריע

אני אגיד לך מה. להפך, אני רוצה שיורידו לו. אני אומר לך שהם לא לומדים בכלל. אני אומר לך שמה שקורה כאן זה שבמקום להכריח, ואת חברת קואליציה, תני לי להגיד לך.

תני לי, שאלת, אני אענה לך. אני חושב שלא צריך לתת להם אוכל כשר בכלל, בסדר? לא צריך לתת להם אוכל כשר, וודאי שאני חושב שהם לא צריכים ללמוד. אני שמח שהתקבלה הסתייגות או רעיון תוך כדי הדיון, כשהחוק כבר היה חתום, להלביש אותם בבגדי אסיר, אבל אני חושב שהבעיה היותר-גדולה, שאתם לא רוצים לפתור אותה בקואליציה הנוראית הזאת מהבחינה הזאת, ואין לה שום קשר,

שנייה. אין לה שום קשר להלכה, יש לה קשר לכוח, לג'ובים בבתי-הדין הרבניים. מה שאני אומר, שאם הייתם באמת, בתוך הקואליציה, לא עסוקים בקבלנות העברת חוקים, אז הייתם אומרים לבית החרד"לי: תעצור. אנחנו מוכנים לתמוך, מפני שיש היגיון בחוק הזה, יש היגיון, אבל, אבל בתנאי שאם כנים דבריכם ואתם באמת כואבים את מצוקתן של מסורבות הגט, אז בואו נעשה עוד משהו, לא שיעזור לשתי נשים, שיעזור ל-30 נשים, שיעזור ל-100 נשים.

אין את זה. להגיד לכם שאני מתפלא? אני לא מתפלא. אני אומר לכם שהמספרים שאמרתי לכם כאן, אתם יודעים שאני מתחייב עליהם. אבל אני רוצה להגיד יותר מזה: גם בארגוני הנשים, ודיברתי אתם גם לפני רבע שעה, יודעים שהחוק הזה, זהבה, חברת הכנסת גלאון, יש לי עוד רעיון מאותה משפחה. חבר הכנסת סמוטריץ הניח הצעה שאישה מסורבת גט בתוך התהליך, עוד לפני הכלא, תוכל לשאוב ביציות, והביציות האלה, בית-הדין הרבני ייתן לה רשות להשתמש בהן.

שמעת? ואז נגיד: הנה, בית-הדין הרבני הנהדר, הנהדר,

אתה מערבב מין בשאינו מינו. רגע. סליחה, סליחה. אתה מערבב מין

זה תחת הכותרת של כמה בתי-הדין הרבניים הם ערים ומתקדמים אתו. ומה שאני אומר, הדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות. אלעזר, זה מה שאתה עושה. אני אומר שמאחזים את העיניים שלנו בהקשר הזה, של הציבור. אני אגיד לכם מה קורה בבתי-הדין שאתם מוחאים להם כפיים: אחת מכל חמש נשים שבאות להתגרש נסחטת בידי בעלה. סרבן גט שנשלח לכלא, הסכים לתת גט, אבל בתמורה לחצי מיליון. אב בית-הדין פסק לפני חמישה חודשים, לא לפני הרבה זמן, שאם האבא של האישה יכול לתת חצי מיליון שקל, את שומעת? אז הוא לא יכריז עליו כסרבן גט. אני אתך בעניין הזה. מה עניין שמיטה להר סיני?

אני נלחם אתכם כל הזמן. מה שאני רוצה לומר, אין שום קשר. אני אגיד לך מה אני רוצה לומר.

אני אגיד מה אני רוצה לומר: אני יכול להילחם אתכן כמה שאתן רוצות, לצדכן,

אל תגידי לי למה אתה לא, את יודעת שאני לפחות כמוכם, כדי להוציא לו עין,

יעל, שנייה. יעל, תני לי להגיד לך משהו. זה מה שאתה עושה, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה: מפני שאם אתם רוצים שלבית החרד"לי יהיו הישג שכאילו הוא עוזר למסורבות, יכולתם להגיד לו: אנחנו בעד, אבל באותו זמן בואו נעזור לעוד 30 מסורבות. יכולתם ולא רציתם, מה הקשר? את זה צריך לעשות ואת זה צריך לעשות. מפני שהשתכרתם מזה שייקחו לו את הגלאט-כשר. בגלל זה אתה רוצה לאפשר להם ללמוד, אלעזר? תסלחי לי, אני אפילו לא רוצה לענות על זה. אני חושב שבדיון דיברנו מספיק. אם נדבר על זה פה, זה לא יוסיף כבוד לאף אחד מאתנו בהקשרים האלה. אבל כשאני אומר לכם שבבתי-הדין אחת מכל חמש נשים נסחטת על-ידי הבעל שלה, אני חושב שלפני שנותנים להם את הזכות הזאת, אז היה כדאי, אני רוצה להגיד עוד משהו: לפני שבועות עמדנו כאן ודיברנו על בית-דין, שאישה התלוננה שהבעל שלה מכה אותה. אמר לה בית-הדין הרבני, שעכשיו אולי ייקח לו את הגלאט-כשר אבל הוא עוד לא ייקח לו: אם הוא הכה אותך, כנראה הייתה לו סיבה. עכשיו הוא מוכן שלא להכות אותך, אז אני לא מוכן לתת לך גט. מה יגיד לנו בית-הדין עכשיו? יגיד לנו שבחסות יש עתיד או המחנה הציוני, ניקח לו את הגלאט-כשר. ואם ניקח לו את הגלאט-כשר אז תראו כמה בית-הדין מתקדם. אנחנו לא נגיד שבית-הדין מתקדם, אלעזר, סליחה, אני שמעתי בדיוק. אני הייתי בדיון ואני אומר לך שמה שכן תגידו זה שהתחילה התקדמות,

מה שאת אומרת, ואני אומר לך, זה מה שבעצם רמזת לי, שהדרך או לגיהינום או הפוך, יש בה כוונות טובות. אבל זהבה, את יותר זמן ממני בבית הזה. את יודעת שאין ספק שכשאתה אומר "בית-הדין מתחיל להתקדם", יש בזה משום הקטנת הלחץ עליו. אני לא אמרתי, רגע, סליחה, סליחה. אני אומר, אני אומר, אני אומר.

כשאתה אומר: הנה תראו, בית-הדין עושה משהו, יורד ממנו הלחץ. אין ספק. אני הייתי בוועדה. כמעט הם קיבלו, לא רוצה להגיד לך ממי, אפילו הרבנים קיבלו מחמאות.

אבל על זה אנחנו נדבר במקום אחר. ממני הם לא יקבלו מחמאות.

אני אמרתי אתמול גם: בואו נגיד, אני הולך רחוק, שאחרי שנתיים של דיונים בבית-דין רבני, יעבור הדיון בכריכה לבית-דין לענייני משפחה. לא מוכנים.

אני יודע שאת חושבת שאני צודק בכול, חוץ מכאילו בדבר אחד. ואני אומר לך, כמי שחי פה פחות ממך,

וגם חי בתוך הציונות הדתית יותר ממך, אני מכיר את החגיגה הזאת שכאילו הולכת להיות,

על: הנה, תראו איך עשינו, מה הצלחנו, כמה קידמנו. זה ימנע אולי את האפשרות, אוקיי. לא נתתם כלום. אמרתי לכם את, העצוב. שיחגגו, מה אכפת לי. חברתי באמת, חברת הכנסת גרמן, בתוך עמי אני יושב, תאמיני לי, קצת יותר ממך, בהקשרים האלה, ואני הרי יודע איך זה מתפרש. ומחר גם אומרים: אפילו יעל גרמן תמכה בזה, ואלעזר שטרן, אני גאה בזה, תקשיבי לי, תקשיבי לי.

אלעזר שטרן, אפילו את יעל גרמן לא הצלחת לשכנע. זה לא אכפת לי. זה לא אכפת לי. את נהנית מזה, תיהני.

אוקיי, אין לי בעיה. עזבי, אבל אמרתי לך. הרב אלי בן-דהן נהנה, בגלל שהרב אלי בן-דהן חסם, הוא יודע את זה, את מרוץ הסמכויות, חסם כל אפשרות לנושא של הקידום, ועכשיו, הנה אנחנו מצליחים.

בסוף אגיד להם תודה על זה שאולי יתירו לנו אחד. אלעזר, אנחנו נגיד לך תודה אם תתקדם. אלעזר, אני אגיד לך מה ההבדל. לא הבדל, אלעזר, כמו שאומרים אצלנו, הלאה,

אלעזר, דבר כמה שאתה רוצה. זה מעניין לשמוע אותך, אז אני מתקדם. תראו, הרי בואו נגיד את האמת, מאיזה בית-מדרש זה בא, לא, לא הבנת הכול. מבית-מדרש שבו שרת המשפטים של מדינת ישראל פוסלת פעם אחרי פעם צירוף נשים לגוף הבוחר של הרבנות. למה? מפני שנשים שוות פחות. למה? בגלל זה בבתי-הדין הרבניים מותר להתעלל בהן ואנחנו לא נגיד כלום, אנחנו אומרים. מפני שנשים שוות פחות. אתן לא מאמינות לזה? תסתכלו לא רק על פסקי-הדין, תסתכלו כמה נשים יש באותו גוף שבוחר את הרבנים הראשיים. ומה עושה אותו רב ראשי שנבחר בחסות אותו חוק? אני אגיד לכם מה הוא עושה. מה, מה, מה הנושא? גפני, מבטל, אתם לא שומעים להם ממילא, לבתי-הדין,

אני אומר לך. תן לי, אני אגיד לך. לא הייתי עד עכשיו.

מה הנושא? אני יודע, גפני, זה גם לא קשור אליך. זה גם לא קשור אליך.

אני אגיד לך. מה עושה אותו בית-דין, אתם יודעים, שנבחר אחרי ששרת המשפטים איילת שקד מנעה אפשרות לצירוף נשים לגוף הבוחר של נשיא אבות בתי-הדין? הוא מבטל, מנסה לבטל, היתר עגונה אחרי שבע שנים וחצי. ולמערכת הזאת, שאני חושב שאסור לתת לה, אלעזר, אני רוצה, גפני, ניפגש בוועדת הכספים. הכול כסף. תן לי. מתי אתה מסיים,

אני אגיד לך. חברי חבר הכנסת גפני, אתה צודק שאתה יוצא החוצה, אלה בתי-דין שממילא לא קשורים אליכם. אתם רק דואגים להחיל אותם עלינו, כמו את הכשרויות. ככה יש לכם בית-דין ששם מתגרשים, ויש לכם מקומות ששם מתחתנים. אני רוצה להגיד לך, יש לי שמונה דקות, אני אנצל אותן. אל תהיו במתח אם זה ייפסק. אני רוצה להמשיך, עם מה זה הולך? זה הולך עם אותם בתי-מדרש ששם החיילות חמות, זה אותו בית-מדרש. כמה שמעתם, כמה שמעתם את החברים בבית היהודי, אני, דרך אגב, שמעתי היום ששר החינוך שלל כנראה את האפשרות מגרבוז לקבל את פרס ישראל, דרך אגב, צדדים לכאן ולכאן. למה לי להיכנס לדיון? אמרתי: צדדים לכאן ולכאן. אבל באמת, הרב אלי בן-דהן, כסגן שר הביטחון, אתה חושב, לא באקדמיה, לא בפרס ישראל, במכינה שכל מטרתה להכין את הנוער לשירות טוב יותר לצה"ל, שר הביטחון צריך לפעול כדי להגיד לרב יגאל לוינשטיין: במחילה, המכינה הזאת יותר חשובה ממך, תצעד הצדה? אני שואל אותך. זו הרי לא ישיבת מרכז-הרב ולא הר-המור וגם לא הר-עציון, זה מקום שמכין לצה"ל. למה חברתי חברת הכנסת שולי מועלם או אתה, הרב אלי בן-דהן, או שר החינוך לא אומרים לרב יגאל לוינשטיין: של נעליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא? זאת מכינה קדם-צבאית, שם לא יהיה מי שיגיד "נשים חמות"; לא תהיה ההשפלה הזאת. זה לא עולם האקדמיה, שגם שם שר החינוך רוצה להגביל את חופש המידע.

יש נזקים יותר גדולים שאתם עושים. אני אוהב אותך, אתה יודע, אבל זה מה יש לנו. לא קיבלתם אותנו לקואליציה.

לא, אני מקבל, לא, אז אנחנו ננצל את הזמן.

תוסיפי לי את הזמן, בבקשה.

ביטן, עכשיו לדבר על הרב לוינשטיין? לא, על נשים. אני מדבר על נשים בהקשרים האלה, ואני רוצה להמשיך. אני, דרך אגב, חושב שחלק מהסיפור של נשים הולך גם לסיפור של המתווה בכותל, שנתן מקום מסוים לנשים ביהדות.

יש דברים יותר חשובים משדה-דב.

אני מפסיד שניים. אז מה אם אנחנו בעד? יש דברים יותר חשובים

עגונה, אמרת לי את שעגונה אחת יותר חשובה מהכול.

נו, אז אתה בעד? הלאה.

אני חושב ש-300 עגונות יותר חשובות מעגונה אחת. זה מה שאני חושב. בסדר, אני יודע את זה. בסדר, בסדר. ואני רוצה להגיד כאן עוד משהו.

רוצה לנצל את ההזדמנות, אחרי זה אם יהיה לי זמן אני אחזור, לברך את שר החינוך על שני פרסי ישראל שהוא כן נתן, וברכותי מעומק הלב, הלוואי שהגישה הממלכתית הזאת והיהודית הזאת והישראלית הזאת תנוח בכל החלטה שלו: הראשון זה צביקה לוי מיפעת, אבי החיילים הפצועים, שבזכותו זכינו גם אנחנו לארח בבית שלנו יותר מפעם אחת חיילים בודדים, שבאמת אין להם בית אחר, השני זה דוידל'ה הנדלר, דוד בארי, מעיר-דוד. למה מגיע לו פרס ישראל, אתה יכול להגיד לי? מגיע לו פרס ישראל, ואני אסביר לך למה.

והלוואי שהיהדות הזאת תהיה אצל כולם. לי אין ספק,

אז זהבה, מה לעשות? כבר הגענו למסקנה שלא בכול אנחנו מסכימים. אני אתן לך דוגמה.

אני אגיד לך למה אני חושב שלדוד בארי מגיע פרס ישראל על פרויקט עיר-דוד, שאני צריך להגיד, את "חטאי" אני מזכיר היום, אני חבר שם בעמותת הידידים. בסדר. אני רואה בזה זכות גדולה. אבל רק אספר לך, לדוגמה, שאחרי שהתחלנו להביא לשם מאות חיילים, שברוך השם הגיעו לעשרות אלפים, באתי לדוד הנדלר ואמרתי לו, דוד בארי: אני מבקש שיחזיקו תנ"ך ביד. והוא אמר לי: אלעזר, אתה יודע. אמרתי לו: אני יודע. הוא אומר לי: אבל אתה יודע. הוא אומר לי: למה זה חשוב לך? אמרתי: אני רוצה, כי יש לנו חיילים שהרבה זמן לא החזיקו תנ"ך, במקום שהמדריכה תקריא להם, אולי כשהיא תקריא להם הם ידפדפו ליחזקאל ויעברו בדרך את יהושע,

מלכים, ואולי זה ייגע בהם. ואולי אחרי שהיא תגמור להקריא הם יישארו במתח ויוכלו לדפדף יותר. הוא אומר לי: אבל אתה יודע. אמרתי לו: מה אני יודע? הוא אומר לי: אתה יודע, יגידו:

דוד בארי הוא עם כיפה על הראש, אלעזר שטרן הוא עם כיפה על הראש, עושים לנו כפייה דתית. אמרתי לו: דוד, בוא אגיד לך מה יגידו,

זאת האמת, אלה יגידו: תראה את שטרן, קצין חינוך ראשי, עושה לנו כפייה דתית, ואלה יגידו: תראה, שטרן משחק לנו אותה דתי, נותן להם להחזיק תנ"ך בלי כיפה על הראש. אמרתי לו: כשאלה ואלה, אני מסודר. עיר-דוד לא שייכת לא לדתיים ולא לחילונים ולא לשמאל ולא לימין. עיר-דוד, לא, שייכת רק לימין. זהבה, במחילה. שייכת לכולנו. ולכן, אני חושב שהחיבור הזה שבין צביקה לוי, שנאבק במחלה קשה, ולמרות המחלה משרת כל פעם את החיילים הבודדים, אבל הוא מקיבוץ יפעת, ודוד בארי מעיר-דוד, השילוב הזה, הסובלנות הזאת שבהתנהגות של כל אחד לחוד, וגם כשהם שניהם יחד,

יש דברים שבהם אנחנו לא מסכימים, אני אומר לך את האמת. אבל אני חושב שהשילוב הזה של שניהם יחד הוא תעודת כבוד למדינת ישראל, ולשר החינוך שתמך בזה או שבישר על זה, אבל בכל מקרה זו גם עדות ליהדות נורמלית, מקרבת, ששייכת לכולם, ולא שייכת לא לשמאל ולא לימין, ולא לדתיים ולא לחילונים, ולא מפלגת, לא קמה כל בוקר לשאול איך יוצרים שנאה ופירוד, אלא מחברת. ובערב חג הפסח, תראו, אנחנו חוגגים חג שבו אנחנו מצווים, אחמד, בטח תשמח לשמוע את זה, יותר מכל אומה אחת על היחס לגר, שיש לנו במה להשתפר, וגם על הגר התושב שחי אתנו, ואנחנו צריכים לזכור. אבל אין ספק שהוא גם חג חירות. ואנחנו, שלושה שבועות אחר כך, נחגוג עוד חג חירות, חג העצמאות, ועוד פעם נרים לחיים, חברי חבר הכנסת בגין. אבל מה נצטרך לשאול את עצמנו? למה יש לנו שני חגי חירות, ונזכור שלא ידענו לשמור על חג חירות אחד. ושנאת אחים, והתעללות באנשים שעמדנו מהצד, כמו שישבו גדולי ישראל קמצא ובר-קמצא ולא מיחו בידו, מכלל דניחא ליה. אני מבקשת לסיים, אדוני. ומה שאנחנו צריכים לומר: שנזכור שיש לנו שני חגי עצמאות, שני חגי חירות, אבל באמצע יש לנו המחיר, תודה. כשלא ידענו לשמור על חירות אחת, באמצע יש לנו יום השואה. שיהיה חג חירות שמח לכולם.

תודה רבה לחבר הכנסת אלעזר שטרן. רבותי, אנחנו כרגע עוברים לבקשות דיבור, רגע, עוד לא אמרתי שעוברים להצבעה, למה אתם בלחץ? יש לנו בקשות דיבור מכמה חברי כנסת. ראשונת הדוברים,

אני מושך את ההסתייגויות. אתה מושך את כל ההסתייגויות?

צריך לעלות משם? לא, מספיק שאנחנו שומעים ממך ככה.

אני שמח שהתקבל הנושא של בגדי האסיר, ואת שאר ההסתייגויות אני מושך. חבר הכנסת אלעזר שטרן כרגע הודיע על משיכה של כל ההסתייגויות?

כל שש ההסתייגויות נמשכו.

כולל לחלופין. כל ההסתייגויות. אז אנחנו עוברים לבקשות דיבור, ואחר כך תהיה הצבעה רגילה, ללא ההצבעה על ההסתייגויות. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת רויטל סויד, בבקשה.

חברות הכנסת מיכל רוזין וזהבה גלאון, ושולי מועלם-רפאלי,

בבקשה, גברתי, עד חמש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, קול אחיותינו זועק אלינו, קול אחיותינו שנמצאות בכלא, במאסר, לא מאחורי סורג ובריח, לא בבית-הסוהר, במאסר של החיים. הן הולכות מתות-חיות. הן לא נישאות שוב, הן לא יולדות ילדים, הן לא זוכות לנכדים,

אין להן למה לקום בבוקר. אלה מסורבות הגט, אלה העגונות, אלה הנשים שעומדות מול עינינו, לא הממסד הרבני, לא הדיינים, לא הרבנים, האחיות שלנו הן אלה שעומדות מול עינינו. כל אחת כאן יודעת בדיוק מה היא הייתה מרגישה אם איזה גבר היה כובל אותה אליו ולא מאפשר לה להמשיך לחיות באיזה אופן. אני לא בטוחה, חבר הכנסת שטרן, שאתה יכול להבין, ואפילו לא לשנייה, מה מרגישה אישה כזאת. אז אל תטיף לנו, שיושבות כאן ונאבקות שנים למען העגונות, ונאבקות שנים בממסד הרבני, ונאבקות שנים בוועדה למינוי דיינים, ששם אני חברה, למנות דיינים מתונים, ראויים, אוהבי אדם, שמתייחסים בשוויון לנשים וגברים. זה חלק מהמאבק שלנו, לעקור מן השורש. ויש לנו הרבה עבודה והרבה מה לעשות, ולצערי, הדרך עוד ארוכה. אבל אם בדרך נקרתה לנו הזדמנות, ויש לנו היכולת לבוא ולסייע ולו לאישה אחת, לא נעשה את זה? ואם אפשר לקחת הרחקות וביושים וחרמות, ולגרום לכך שכשיושב סרבן גט והוא אסיר אזרחי, ויש לו זכויות, לשלול אותן ממנו: שיעלה עם המדים הכתומים, שילך לבית-הדין עם המדים הכתומים, שיקבל את המשפחה שלו עם המדים הכתומים, לא נעשה את זה? לא ניתן לו את הכשרות שהוא רוצה, בשם מה? בשם מי? למה? ועכשיו זו החלטה שאנחנו צריכים לקבל. והיא צעד קטן, היא צעד כל כך קטן; כל כך הרבה עוד יש לנו לצעוד וללכת ולהתקדם. אבל זה צעד אחד, וכולנו חייבים להצביע עליו. בשנה האחרונה נוקט בית-הדין הגדול גישה שונה. הרב דוד לאו, אב בית-הדין, נוקט גישה חדשה, והוא התחיל להטיל חרמות אזרחיים, סנקציות שלא קבועות בדין ובחוק. ד"ר עודד גז, ד"ר באוניברסיטה, שהצטייר כאחד שבא מתוך הקהילה שלו, הרב לאו כאב בית-הדין הכריז עליו שהוא לא יוכל לעבור לפני התיבה, וקרא לבייש אותו ולא להזמין אותו הביתה, ועוד אב של סרבן גט, הוא הורה להכניס אותו למאסר. אז אנחנו נבוא ונחליש את העמדה של בית-הדין הגדול? בית-הדין הגדול משנה גישה, אנחנו נשים לו מקלות בגלגלים? ונכון שזה דיין אחד וזה צעד אחד. היה דיון בבג"ץ לפני כחודש, עתירה של חמישה, שלושה מול שניים. אמר בית-משפט העליון, הוא דחה עתירות של שני סרבני גט שאמרו: מה זה החרמות האלה? אין אותם בחוק. דעת המיעוט אמרה שאם אין סנקציות בחוק, אי-אפשר להטיל אותן. אז כשבית-המשפט העליון בא ואומר לך בדעת מיעוט: תחוקקו חוקים, תטילו סנקציות בחקיקה, אנחנו לא נעשה את זה? פרקליט המדינה שי ניצן הורה בנובמבר 2016, עכשיו, לאחרונה, להעמיד סרבני גט לדין פלילי. זאת אומרת, כשיישמו את ההחלטה הזאת בתי-הסוהר יתמלאו בסרבני גט. ופה מגיעה הצעת החוק הזאת, ולזה היא תיתן מענה, ופה יחילו עליהם את כל הסנקציות שאנחנו רוצים. אז חבר הכנסת אלעזר שטרן, עם כל הכבוד, אתה יכול להטיף לבית היהודי מה שאתה רוצה, אל תטיף לנו, חברות הכנסת, שנאבקות שנים למען נשים עגונות. אנחנו פה בשביל האחיות שלנו, אנחנו זועקות את זעקתן, וזו התרומה שאנחנו יכולות לתרום למאבק.

תודה רבה לחברת הכנסת רויטל סויד. חברת הכנסת מיכל רוזין, עד חמש דקות, גברתי, לרשותך. חברות וחברי הכנסת, צר לי, אבל בחוק הזה אני נגד, ואני רוצה לנמק ולהסביר מדוע, משלושה טעמים ברורים: קודם כול, הטיעון הבסיסי ביותר, מדינה דמוקרטית יכולה להעניש איש,

במצב הכי גרוע, בהרחקתו מהחברה, בכליאתו. יש הרבה מאוד עבירות נוראיות שאני מתעסקת אתן מבוקר ועד ליל, קשות מאוד, והיו פה גם הצעות לדין מוות למחבלים והיו פה כל מיני דברים. יש הרבה מאוד עבריינים קשים, ועדיין מדינה דמוקרטית בוחרת בכך שהעונש הגרוע ביותר הוא הרחקתם מהחברה. מהרגע שהוא כלוא, מהרגע שהוא בכלא, להתחיל למנוע ממנו את חופש הדת שלו, להתחיל להתעסק עם מה מותר לו לאכול, מה אסור לו לאכול, מה מותר לו לקרוא, מה אסור לו לקרוא, אני חושבת שזו התערבות מוגזמת, מוגזמת, בעניין הזה.

פרקטית, אני לא חושבת שאותם חמישה עבריינים, אותם חמישה גברים שמונעים מנשים את החירות שלהן, משהו ישתנה מכך שהם לא יקבלו אוכל גלאט-כשר. הם כבר בכלא, נמנעת מהם חירותם. בגלל זה הם ייתנו גט? באה לפה חברת הכנסת שולי מועלם, שאני לא חושדת במניעים שלה, אבל גם היא וגם הבית היהודי וגם חבר הכנסת, סגן השר בן-דהן, שהיה מנהל בתי-הדין הרבניים, ושנים עבדתי מולו כמנהל בתי-הדין הרבניים, לא פותרים את המצוקה האמיתית של 200,000 נשים עגונות ומסורבות גט. את העניין הזה הם לא פותרים. את 53 ההיתרים לפוליגמיה שנתנו לגברים, שנתנו לגברים מכיוון שהנשים לא רצו לתת להם גט, פה אין שוויון, רק גברים יכולים לקבל היתר לפוליגמיה. במדינת ישראל, מדינה דמוקרטית, כשהאישה לא נותנת להם גט, אז מותר להם לשאת אישה שנייה. זה בסדר. לא ראיתי אתכם מגיעים לוועדה, חברת הכנסת מועלם-רפאלי, ויוצאים נגד התופעה הזאת. לא ראיתי אותך מדברת עם נציגי הרבנות שמצדיקים את העניין הזה. איפה השוויון בדבר הזה? אני יודעת שאת נלחמת למען מסורבות גט ועגונות, אבל כל עוד אתם ממשיכים להצדיק את המערכת כמו שהיא, כל עוד אתם ממשיכים להצדיק את מערכת בתי-הדין הרבניים, שמחייבת כל אדם בישראל להתחתן ולהתגרש אך ורק על-פי דין ההלכה, ולכן יש 200,000 עגונות ומסורבות גט וחצי מיליון ישראלים שלא יכולים להתחתן במדינת ישראל במדינה שבה הם אזרחים ואזרחיות, כל עוד הדבר הזה, אז אתם מביאים לנו איזה חוק שמונעים גלאט-כשר מאדם שכבר כלוא בכלא לעשר שנים, וזה יגרום לו לתת גט? זה מה שיגרום לו לתת גט? הבן-אדם, נשללה ממנו חירותו. אני חושבת שההצעה הזאת היא מוגזמת, היא לא ראויה. אני מציעה שבקונטקסט הרחב תטפלו בסיפור של עגונות ומסורבות גט ותמצאו את הדרך להפוך את בתי-הדין הרבניים לשוויוניים יותר, פתוחים יותר. תמצאו את הדרך.

מדינת ישראל צריכה להפריד בין דת למדינה ולייצר פה מצב שיש פה נישואים וגירושים אזרחיים. לכן הצעת החוק הזאת היא פלסטר, אבל היא גם פלסטר גרוע.

תודה רבה לחברת הכנסת מיכל רוזין. חברת הכנסת זהבה גלאון, ואחריה, חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, אחרונת הדוברים. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, הדברים שלי מופנים אל חברי הכנסת שולי מועלם, אלעזר שטרן וחברי ממרצ, וכמובן כל השאר. לצערי, היום אני בת-פלוגתא של חברותי הטובות מיכל רוזין ותמר זנדברג. אני חושבת שהסנקציה של לשבת בכלא, שהיא סנקציה קשה, של שלילת חירות, היא לא הסנקציה הכי קשה שאפשר להטיל על סרבני גט. כי מי שחירותו נשללת, והן בכלא, ואומנם הן מחוץ לכלא, אבל הן בכלא כי הן מסורבות גט, אלה אותן חמש נשים שכרגע מדובר בהן, שבני-הזוג שלהן לא סופרים את עצם ישיבתם בכלא. זה לא עונש עבורם. אומנם חירותם נשללת. אז עומדת שאלה נכונה על הפרק, חבר הכנסת שטרן: האם אנחנו צריכים להפוך את הכלא למושבת עונשין?

זה צריך להיעשות במשורה, אבל זה צריך להיעשות באופן מדויק. וכשגבר, סרבן גט, ששייך לעדה החרדית או לעדה החרד"לית או לכל עדה אחרת, יצטרך לבוא לבית-המשפט כשהוא לובש מדי אסיר כתומים,

וכשתישללנה ממנו זכויות שהן זכויות בדין, אז הוא יחשוב פעם שנייה על אשתו שבכלא, אומנם היא מחוץ לכלא. אני רוצה לומר את הדבר הזה: אני שותפה למאבק הכולל שלך לביטול מעמדם וסמכויותיהם של בתי-הדין הרבניים. בצדק סקרת, בצדק, את ההתעללות בנשים, את הסחטנות כלפי נשים כדי שהן תוותרנה על מזונות ורכוש. הן מוכנות לעשות את זה רק כדי לקבל את הגט המיוחל. זה מאבק ארוך, וזה מאבק שצריך להתמיד בו, זה לא עומד בסתירה למאבק נקודתי, ליוזמה שהביאה לכאן חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, מפני שלהציל נפש אחת זה עולם ומלואו.

אותן חמש נשים שנמצאות מחוץ לכלא, ואני חוזרת ומדגישה: הן בכלא. אותן חמש נשים, כשהן תדענה, וכשבני-הזוג שלהם שבכלא, שדואגים לכל מחסורם שם,

כשהם ידעו שיפגעו בזכויות שחשובות להם, חשובות להם מעצם הישיבה מחוץ לכלא, הם יחשבו פעמיים לפני שהם עושים את הדבר הזה. זה לא מתקבל על הדעת שאנחנו נותנים להם פריבילגיות, הטבות, אף שהם בכלא. ואני חוזרת ומדגישה, חשוב לי להגיד את זה: אני לא רואה בכלא מושבת עונשין, אבל לא יכול להיות שהם יחזיקו את הנשים האלה שלהם בנות-ערובה, עם הילדים שלהם, אומללות לכל החיים. הן משלמות את המחיר של גברים חצופים, אותו דוקטור לפיזיקה, שיש לו ממון ויש לו כסף ויש לו עורכי-דין, והנשים זרוקות ברחוב, ואין להן רכוש ואין להן סיוע. אז האם לא, אתם אומרים, אפילו בשביל נפש אחת בישראל שאנחנו נציל? להציל נפש אחת בישראל זה להציל עולם ומלואו. אז אל תספר לי עכשיו, חבר הכנסת שטרן, שצריך להיאבק במונופול של בתי-הדין הרבניים. אני שותפה למאבק הזה שלך, אבל בוא נחשוב על הנשים שכרגע עניינן עומד על הפרק.

אני אומר זאת כי בין השאר ניהלתי את הדיון, את אחד הדיונים בשאלה זו. הייחוד של האסירים האלה הוא בכך ששוללים את חירותם, והמפתח לחירותם מצוי בידם: תסכימו לגט, תשתחררו. אין אסירים אחרים כאלה, ולכן זו שלילת חירות קשה, אבל מוגבלת בפגיעתה. תודה.

אני חושבת שהייתה כאן הערה מאוד חשובה של חבר הכנסת בגין. למי שלא שמע: שלילת החירות של אותם אסירים בעצם נמצאת בידם, ולכן הוא רואה בזה פגיעה קשה.

ברגע שהם יחליטו שהם מוכנים לתת גט לבנות-זוגם, לנשים שלהם, בניגוד לאסיר פלילי, בניגוד לאסיר פלילי. עכשיו, הם בכלא, אבל יש להם פריבילגיות שאין לאסירים. חברת הכנסת סויד, יש להם פריבילגיות שאין לאחרים: הם אינם מסתובבים בבגדי אסיר כתומים, לא שוללים מהם זכויות, ולכן זו הערה חשובה. כלא זה שלילת חירות קשה, אבל הנשים שנמצאות מחוץ לכלא, שלילת חירותן קשה לא פחות, ובמאזן הזה של פגיעה בזכויות, הרי אתה לא רוצה לתקן עוול בעוול, אבל שאתה עושה את המאזן הזה של שלילת זכויות, אני חושבת שהדרישה לפגוע באותם גברים גוברת. אני רוצה להודות לכם, חברי חברי הכנסת. תודה רבה לחברת הכנסת זהבה גלאון. כאמור, אחרונת הדוברים, חברת הכנסת מועלם-רפאלי, שהיא גם היוזמת של החוק. עד חמש דקות, גברתי, לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חברי וחברותי השרים וחברי הכנסת, האמת היא שהתלבטתי רבות אם לענות לחבר הכנסת שטרן על אותו נאום חוצב להבות, אבל כיוון שבידוע מלאכתם של צדיקים, ואני לא כזאת צדיקה, נעשית בידי אחרים, וחברותי חברות הכנסת גרמן ולביא וזהבה גלאון ענו לו, לעניות דעתי, וכבר נתנו לו מספיק במה ורויטל סויד. אז בואו רק נתרכז באמת בחקיקה.

הצעת החוק הזאת, בניגוד למה שאמר חבר הכנסת שטרן וניסה להסביר לנו שהיא איזה פלסטר, או כמו שאמרה חברתי מיכל רוזין, פלסטר גרוע, היא חלק ממאבק גדול בנושא סרבנות הגט, וככה צריך להסתכל עליה. כל המחשבה הבאמת-הזויה, חברי חברי הכנסת, שעכשיו חברת הכנסת רוזין, וחבר הכנסת שטרן יובילו פה איזה מהלך,

הכנסת שטרן ידבר על הבית החרדי והבית החרד"לי וישאל שאלות שהוא יודע עליהן כבר את התשובות, וחברת הכנסת רוזין שוב ושוב תשאל: איפה היית ביום ראשון, למה לא באת בשעה 14:00? חברים, תתרכזו בחוק.

החמרה של תנאי מאסרם של סרבני גט היא צעד נוסף, חשוב ומשמעותי במאבק הכולל בסרבנות גט, ככה צריך להסתכל על זה. זה מאבק גדול. הוא לא התחיל היום, והוא לא ייגמר, לצערי, היום. הלוואי שהייתי יכולה לתת לכם את הקרדיט לעמוד פה, ובפתוס להגיד שנגמר הדבר הזה, אבל לצערי, גם אתם וגם אני יודעים שרק שילוב כוחות כמו שראינו בוועדה, וכמו שאנחנו רואים בוועדה למינוי דיינים, וכמו שאנחנו רואים בבחירת הדיינים, רק שילוב כוחות יניע את הסירה הזאת לכיוון שאליו אנחנו שואפים. בג"ץ אמר דברים ברורים ביחס לסרבני גט, אז פתאום אבירי הדמוקרטיה ושלטון החוק לא שמעו מה אמר בג"ץ לפני שבועיים, חבר הכנסת בגין? לא שמעו שבג"ץ, כששני סרבני גט מטורללים הגישו בג"ץ על פגיעה בזכויותיהם, הודו לה' כי טוב, בג"ץ זרק אותם מכל המדרגות? אבל פה, בקרב חברי הכנסת שטרן ורוזין,

הצעד הזה הוא גם משמעותי כלפי הסרבנים שנמצאים בבתי-הכלא וגם הרתעתי ביחס למי שחלילה מעלה את זה בדעתו. אני רוצה להוסיף על מה שאמרה חברת הכנסת זהבה גלאון: שוב ושוב אמרנו בוועדה שמפתחות הכלא בידיו של סרבן הגט. ייתן את החופש לאשתו, את החופש לחיות, את החירות להינשא למי שהיא רוצה, את החופש ללדת ילדים, פשוט לעשות מה שהיא רוצה, ישתחרר מהכלא, ולא יוטלו עליו הסנקציות האלה. ומכאן אני קוראת לבתי-הדין הרבניים, לרבנים הראשיים, לדיינים ולמי שמעמיד את עצמו לבחירה: ההלכה היהודית נותנת כלים אדירים, אדירים, להתמודד עם התופעה הזאת. חייבים להשתמש בכל הכלים האלה, חייבים להשתמש בכל כלי הלכתי וחוקתי כדי להביא לשחרורן של כל הנשים. ודבר אחרון, גברתי, שאני רוצה להגיד: עומד פה חבר הכנסת שטרן ועומדת חברת הכנסת רוזין ומדברים על זה שאולי החוק יעזור לחמש נשים. ריבונו של עולם, חמש נשים. האם קל הדבר הזה בעיניכם? שזה לא יעזור. סליחה, אז חבר הכנסת שטרן. לא אמרתי שזה לא יעזור. סליחה, חברת הכנסת רוזין. חמש נשים, חמש נשים שאנחנו נשחרר אותן מעגינותן. אל תשקרי.

חבר הכנסת שטרן עומד פה ואומר: מה זה יעזור? חמש נשים.

הלוואי, חברי וחברותי, הלוואי שאצליח, בזכות החוק הזה,

ובזכות פעולות נוספות לשחרר אפילו אישה אחת מתוך הנשים שחיות בכלא הכי נורא שאפשר להעלות על דעתנו, הכלא של סרבנות הגט והעגינות. תודה רבה לכולכם על התמיכה. תודה רבה לחברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. כאמור, כל ההסתייגויות הוסרו.

אנחנו נצביע עכשיו שתי הצבעות רצופות, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית, על הצעת חוק בתי-דין רבניים (קיום פסקי-דין של גירושין) (תיקון מס' 8), התשע"ז 2017. קריאה השנייה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיפים 1 2 נתקבלו. 49 חברי כנסת בעד, שישה מתנגדים, נמנע אחד, אני קובעת כי הצעת חוק בתי-דין רבניים (קיום פסקי-דין של גירושין) (תיקון מס' 8),

כעת נצביע על אותה הצעת חוק בקריאה השלישית. מי בעד? מי נגד? בבקשה להצביע. חוק בתי-דין רבניים (קיום פסקי-דין של גירושין) (תיקון מס' 8), התשע"ז 2017, נתקבל. 44 חברי כנסת בעד, שישה מתנגדים, נמנע אחד. אני קובעת כי הצעת חוק בתי-דין רבניים (קיום פסקי-דין של גירושין) (תיקון מס' 8), התשע"ז 2017, עברה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, בבקשה. זכותך לברך.

ברוך אתה

שלנו להביא לחירות של נשים שאסורות בכבלי סרבנות הגט והעגינות. אני מבקשת להודות לתנועת "אמונה", ליושבת-ראש ליאורה מינקה, לעורכת-הדין ציפורת שימל, לחברי סגן השר, הרב אלי בן-דהן, על תמיכה ועשייה בלתי פוסקת במאבק בכלל ובחוק הזה בפרט, לנשיא בית-הדין, הראשון-לציון הרב יצחק יוסף, לרב הראשי, הרב דוד לאו, למנכ"ל בתי-הדין הרבניים, הרב שמעון יעקבי, לאנשי שירות בתי-הסוהר: הרב יהודה יקותיאל ויזנר, הרב הראשי של השב"ס, ירון שלמה, ראש ענף ניהול ורישום בשב"ס, ועורך-הדין בן ציון, ראש תחום חקיקה בשב"ס, לנציג משרד המשפטים יעקב פרידברג, לחברת הכנסת רויטל סויד, על דרך משותפת שלא נגמרת עדיין,

במאבק בסרבני הגט ובשינוי תפיסת העולם של הוועדה למינוי דיינים, ואת ממשיכה אותנו

לחברת הכנסת יעל גרמן ולחבר הכנסת בני בגין,

משמעותי,

לצוות ועדת החוקה,

ליושב-ראש ניסן סלומינסקי,

ועדת הכנסת קבעה את הוועדות הבאות לדיון בהצעות החוק כדלקמן, לשם הכנתן לקריאה שנייה ושלישית: ועדת הכספים תדון בהצעת חוק בנק ישראל (תיקון מס' 4) (הוועדה ליציבות פיננסית),

מ/1112, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 239),

מ/1116, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 56), התשע"ז 2017,

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, פיצול דירות), תדון בהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון מס' 4),

מ/1127. כמו כן החליטה ועדת הכנסת כי ועדת הכלכלה תדון בהצעה לסדר-היום של חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין בנושא: מחדל הבנקים במקרה של פישמן.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת יואב קיש. אנחנו עוברים לסעיף הבא: החלטת ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר תיקון טעויות בחוק שירות הציבור (הצהרות הון), התשע"ז 2016. יציג את ההחלטה יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, ומייד לאחר מכן תתקיים הצבעה. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, על-פי פנייתו של היועץ המשפטי של הכנסת איל ינון לתיקון כמה טעויות שנפלו בחוק שירות הציבור (הצהרת הון), התשע"ז 2016, אני מקריא: ועדת החוקה דנה ואישרה תיקון טעויות בחוק שירות הציבור (הצהרת הון) התשע"ז 2016,

10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח 1948: בחוק שירות הציבור (הצהרת הון), התשע"ז 2016, 1. בסעיף 3(א)(3), במקום "שירות" צריך להיות "זה, חוק שירות"; 2. בסעיף 8(1), במקום "(מינויים)" צריך להיות "(משמעת), התשכ"ג 1963"; 3. בסעיף 19, בסעיף 21א לחוק בתי-המשפט , התשמ"ד 1984, המובא בו, בהגדרה "שופט", במקום "בסעיף 84(ג)" צריך להיות "בסעיף 84(ג), ולמעט שופט עמית". אני מבקש מחברי לאשר את זה בהצבעה.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. אנחנו כרגע נצביע על החלטת הוועדה. מי בעד? מי נגד? בבקשה להצביע. החלטת ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר תיקון טעויות בחוק שירות הציבור (הצהרת הון), התשע"ז 2016, נתקבלה. 31 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים, אני קובעת כי החלטת ועדת החוקה, חוק ומשפט אושרה. לפרוטוקול, חבר הכנסת איתן ברושי גם הוא תומך, וגם איימן עודה ודב חנין.

אנחנו עוברים להצעת חוק שירות אזרחי, התשע"ז 2017, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת העבודה הרווחה והבריאות, חבר הכנסת אלי אלאלוף. שינוי קטן והחוק חוזר לוועדה. בבקשה, אדוני. גברתי יושבת-ראש הישיבה, חברים, חברי חברי הכנסת, לפי סעיף 91 לתקנון הכנסת, אנחנו מציעים להחזיר את סעיף 48(ב)(1)(ב) להצעת חוק השירות האזרחי, התשע"ז 2017, לדיון בוועדת העבודה הרווחה והבריאות כדי לאפשר לוועדה לתקן את הסעיף בטרם נמשיך בקריאה השנייה. אני מבקש את אישור חברי הכנסת.

תודה רבה, אדוני יושב-ראש ועדת העבודה,

חבר הכנסת אלי אלאלוף.

אנחנו צריכים להצביע על החזרת הסעיפים שהוא הקריא כרגע לוועדת העבודה והרווחה לדיון חוזר. לכן אבקש מחברי הכנסת להצביע. מי בעד? מי נגד? בבקשה חברים, נא להצביע. ההצעה להחזיר את סעיף 48(ב)(1)(ב) להצעת חוק השירות האזרחי, התשע"ז 2017, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.

בעד, שני מתנגדים, אחד נמנע. הסעיף חוזר, לפי בקשתו של יושב-ראש הוועדה,

הרווחה והבריאות. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק שדה-התעופה דב הוז (הוראות מיוחדות), התשע"ז 2017, לקריאה שנייה

חברי הכנסת, אדוני ראש העיר, באמת, כפי שציינה היושבת-ראש, אתה כבר שלושה ימים נמצא כאן במשכן.

בהתחלה חשבתי לארגן לך גם איזה כרטיס,

אבל שאפו על הנחישות.

היה חלק מהצוות הזה.

ולכן נאלצנו לעשות את החקיקה הזאת. אני מתכבד להביא לפניכם את הצעת חוק שדה-התעופה דב הוז (הוראות מיוחדות), התשע"ז 2017, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. בראש היוזמים של הצעת חוק פרטית זו היו חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ ואיציק שמולי, ואליהם הצטרפו עוד 71 חברי הכנסת, כמעט מכל סיעות הבית. ביום 28 באוקטובר 2012 החליטה הממשלה, בהחלטה מס' 5188, שעניינה פינוי שדה-התעופה בתל-אביב על-שם דב הוז, לקדם את פינוי שדה-התעופה ובמקביל להנחות את שר התחבורה והבטיחות בדרכים לפעול להוספת שדה-התעופה עין-שמר לתוספת לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז 1977, שעניינה שדות-תעופה של רשות שדות-התעופה, ולפעול לקידום התכנון המפורט של שדה-התעופה עין-שמר כשדה-תעופה אזרחי פנים-ארצי. החלטה מס' 5188 היוותה יישום של אחת מההמלצות הכלולות בדוח המסכם של הוועדה הציבורית לבחינת תוכנית אב לשדות תעופה בישראל שהוגש בנובמבר 2008 לסגן ראש הממשלה ושר התחבורה והבטיחות בדרכים דאז, שלפיה שדה-תעופה קיים שיש כוונה להעתיק ממנו פעילות אווירית לאתר אחר ייסגר רק לאחר גמר ההקמה של שדה-התעופה החלופי והעברתה המסודרת של פעילות התעופה מן השדה הישן אל השדה החדש, הכוונה לפעילות אזרחית בנושא הזה. בהתאם להחלטה מס' 5188, הפעילות האזרחית בשדה-דב הייתה אמורה להיפסק ביום 30 ביוני 2016. ואולם, במסגרת פסק-דין של בית-המשפט העליון נדחה מועד הפסקת הפעילות האזרחית כאמור ליום 30 באפריל 2017. עד היום, ועל אף החלטה מס' 5188, טרם החל תכנון שדה-התעופה עין-שמר או כל שדה-תעופה חלופי אחר לתעופה האזרחית המתפנה משדה-דב. על-פי החלטת ממשלה מס' 2392 מיום 4 בינואר 2015, בעניין פינוי שטחי מחנות צה"ל מאזורי ביקוש והמשך מעבר אמ"ן ותקשוב לנגב, מועד הפינוי של שדה-התעופה הצבאי בשדה-דב נקבע לחודש ינואר 2019. מכיוון שעל אף החלטה מס' 5188 טרם קודמה הקמת שדה-תעופה בעין-שמר, אין מקום להפסקת פעילות התעופה האזרחית בשדה-דב לפני שתופסק פעילות התעופה הצבאית בו. הצעת חוק זו נועדה לעגן את המשך פעילותו של שדה-דב כשדה-תעופה אזרחי עד להפסקת פעילותו כשדה-תעופה צבאי. לפי המוצע, שדה-דב ימשיך לשמש כשדה-תעופה אזרחי, ושירותי התעופה האזרחיים הניתנים בו בהתאם לצו רשות שדות-התעופה (מתן שירותים בשדה-התעופה דב הוז (תל-אביב)), התש"ן 1989, כנוסחו היום, ימשיכו להינתן כל עוד מתקיימת בשדה פעילות תעופה צבאית. שר הביטחון יודיע לשר התחבורה לפחות 60 ימים מראש על מועד סיום פעילות התעופה הצבאית בשדה-דב, כדי לאפשר היערכות מתאימה לסיום הפעילות האזרחית בד בבד עם סיום הפעילות הצבאית. סמוטריץ, יש לנו, אני יכול להמשיך? תן שתי, בסדר. על-פי המתווה המוצע בהצעת החוק, מייד לאחר פרסומו ובכפוף להוראות הדין, כמובן, תתחיל בנייתו של הטרמינל הזמני, שיחליף את הטרמינל הקיים, ובנייתו תסתיים בדצמבר 2017. במועד זה תועבר הפעילות מהטרמינל הקיים לטרמינל הזמני, שיוקם בתחום המוחזק כיום בידי הצבא, והטרמינל הקיים ייהרס. מועד המעבר נקבע בהצעת החוק אך ניתן יהיה לדחותו בצו של שר התחבורה ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. עוד מוצע שאותם שטחים הדרושים להקמת הטרמינל הזמני והפעלתו יסומנו במפה המופיעה בתוספת לחוק, על-פי הסכם בין המדינה לבין גורמים פרטיים שונים שהיו להם זכויות בעלות בחלק משטחי שדה-התעופה, הבעלות בשטחים אלה הועברה למדינה, אך נשמרו לבעלים זכויות כנהנים בקרקעות אלה. לא אכנס כאן לפרטי ההסכם והשתלשלות העניינים בעניין זה, אך השורה התחתונה של הדברים היא שהוסכם בהסכם, שקיבל תוקף של פסק-דין בבית-המשפט העליון, כי המדינה תוכל להמשיך להשתמש באותן קרקעות עד ליום 30 באפריל 2017. עתה, כשנוצר צורך בהמשך השימוש בקרקעות אלה לתקופה נוספת, ניסתה המדינה לבוא לידי הסכמה עם בעלי הזכויות הפרטיים בקרקעות הנדונות, כדי לאפשר את המשך השימוש בתמורה לתשלום דמי שימוש ראויים. למרבה הצער, המאמצים הכנים שעשתה הממשלה בעניין זה לא צלחו, לנוכח דרישות מופרזות שהציבו בעלי הזכויות הפרטיים בתמורה להסכמתם להמשך, אני חייב לקרוא את הכול, להמשך השימוש בקרקעות. על רקע זה הכנסת נאלצת להתערב בעניין ולהקנות למדינה את הזכויות הנדרשות, וזאת אף ללא הסכמת בעלי הזכויות. ההקניה של זכויות השימוש וההחזקה, וכן של זכויות הנאה אחרות הנדרשות לשם הבטחת המשך הפעילות האזרחית בשדה-דב, נעשית בהוראת החוק. נקבע גם שבעלי אותן זכויות יהיו זכאים לפיצויים בהתאם לכללים הנהוגים לפי הדין הנוהג להפקעת זכויות במקרקעין. אני רוצה להדגיש כי קיימת תמימות דעים כמעט מוחלטת לגבי האינטרס הציבורי החשוב בהמשך הפעלתו של שדה-דב כשדה-תעופה אזרחי, בעיקר כדי למנוע פגיעה אנושה בעיר אילת ותושביה העלולה להיגרם עקב סגירתו של שדה-דב.

לא היה מנוס מהתערבות חקיקתית בעניין עוד לפני המועד שבו היה על המדינה להפסיק את השימוש בקרקעות שיש בהן זכויות לגורמים פרטיים. עוד אני רוצה להדגיש שלא מדובר כאן בהפקעת זכויות בעלות בקרקע או בפגיעה בזכויות הגורמים הפרטיים להנאה מהקרקעות הנזכרות, שכן אלה ימשיכו לעמוד לזכותם של אותם גורמים לאחר המועד שבו תסתיים הפעילות בשדה-דב. בתקופת הביניים בלבד המדינה תוכל להמשיך ולהשתמש בקרקע זו, תמורת תשלום פיצוי כדין על כך. מדובר בפגיעה המזערית הנדרשת כדי להבטיח את האינטרס הציבורי החשוב שבהמשך הפעלתו של שדה-דב.

אוסיף כי במהלך דיוני הוועדה הקשבנו בקשב רב לנאמנים המייצגים את הגורמים הפרטיים שיש להם זכויות בקרקעות הנדונות ושמענו את טענותיהם, אך שוכנענו שאין מנוס מהתערבות של הכנסת בעניין באמצעות חוק מיוחד, על רקע העמדה הנוקשה והבלתי-מתפשרת שהציגו הנאמנים, אשר לא אפשרה הגעה להסכם עמם. אני מקווה שהחוק המוצע יביא לתוצאה המבוקשת של המשך הפעילות האזרחית בשדה-דב, שהכנסת מעוניינת בה לטובת הציבור בכלל ותושבי אילת בפרט. הצעה זו הוגשה ללא הסתייגויות. אבקש כי הכנסת תתמוך בהצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח המוצע על-ידי הוועדה.

תודה רבה לחבר הכנסת דוד אמסלם. יש שתי בקשות רשות דיבור: חבר הכנסת סמוטריץ, מוותר, וחבר הכנסת שמולי, מוותר. לכן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. כעת נצביע על הצעת חוק שדה-התעופה דב הוז (הוראות מיוחדות) התשע"ז 2017,

בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? בבקשה להצביע. סעיפים 1 7 נתקבלו. בעד, 71 חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק שדה-התעופה דב הוז (הוראות מיוחדות),

כולל לוח התיקונים, עברה בקריאה השנייה. כעת נצביע על אותה הצעת חוק בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? בבקשה להצביע. חוק שדה-התעופה דב הוז (הוראות מיוחדות), התשע"ז 2017,

בעד, 71 חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק שדה-התעופה דב הוז (הוראות מיוחדות) התשע"ז 2017, כולל לוח התיקונים, עברה בקריאה שנייה וקריאה שלישית ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. לפרוטוקול, חברת הכנסת מרב מיכאלי וחבר הכנסת אמיר אוחנה גם הם תומכים בהצעת החוק. ברכות לראש עיריית אילת והמון הצלחה בהמשך העבודה המוצלחת. הודעה למזכירת, רגע. הודעה למזכירת הכנסת, ולאחר מכן חבר הכנסת שמולי מבקש לברך.

ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 51),

2017, שהחזירה ועדת הכלכלה. תודה, גברתי המזכירה. אני מזמינה את חבר הכנסת איציק שמולי לברך, בבקשה, על הצעת החוק שאושרה כרגע. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. רבותי השרים, חברי וחברותי חברי הכנסת, אחרי מאמצים מאוד מאוד מאוד גדולים של הימים האחרונים, אני חושב שחוקקנו חוק חשוב מאוד,

גם של הכנסת,

של כל סיעות הבית שהתגייסו למאמץ הזה, של יושב-ראש ההסתדרות אבי ניסנקורן, וכמובן של ראש העיר אילת, שנמצא אתנו כל רגע ורגע בימים האחרונים. בזכות כל המאמצים האלה הצלחנו ברגע האחרון ממש להוריד את החרב מהצוואר של אילת והפריפריה. אני באמת מאמין וגם מקווה שיבוא היום ובעלי הקרקע יצליחו בסופו של דבר לקדם את התוכניות במקום, אבל השדה הזה יוכל להתפנות אך ורק כאשר תהיה חלופה. עד אז, אנחנו לא ניתן בשום פנים ואופן לרסק את הפריפריה עבור עוד מגדל פאר מול הים בתל-אביב. אני באמת רוצה לברך, קודם כול, הראשון שאני חושב שבזכותו יש חוק פה היום, חברי ושותפי להובלת הצעת החוק בצלאל סמוטריץ. אתה יודע, אנחנו חלוקים ב-95% מהנושאים, לא, לא, לא ב-95% 90% מהנושאים. אבל אם יש, אם אפשר, היום, אם אפשר אחת לכמה זמן להתאחד סביב סוגיות כמו הצלת העיר אילת והפריפריה, כמו ביטוח סיעודי ממלכתי, כמו קידום העסקה של אנשים עם מוגבלות, צריך לעשות את זה. ובאמת כל הכבוד לכנסת שהתעלתה כולה מעל הרגע הזה. אני רוצה להודות לך, דוד ביטן, יו"ר הקואליציה. אילולא אתה לא היינו פה, והעיר אילת חייבת לך חוב גדול, גם לך וגם ליו"ר ועדת הפנים דודי אמסלם, וכמובן, לצוות הוועדה. אני רוצה להודות לך, אדוני ראש העיר, על הרבה לילות מורטי עצבים שעברנו בזמן האחרון, וכמובן לכל השותפים שלך בהובלת העיר. הובלת מאבק חשוב מאוד עבור התושבים שלך,

גם סימה נמיר, שהייתה הראשונה שיידעה אותי על המאבק הזה, וכמובן ליו"ר ההסתדרות במרחב אבי אזולאי, וכמובן, לתושבי העיר כולה. אני באמת רוצה להודות לכנסת. זה באמת רגע של התעלות, ואני מאוד מאוד שמח שהצלחנו להוריד את החרב מעל הצוואר של הפריפריה. נותר לי רק להצטער על שהממשלה לא תמכה בהצעת החוק. הממשלה אומנם מאוד מאוד רצתה לקדם את הסכם הפשרה, אבל אני חושב שמה שהיה מאחורי הקלעים זה לא פחות מניסיון סחיטה של בעלי הקרקע, שרצו לסחוט עוד ועוד כספים, עד כדי רבע מיליארד שקל, ואני שמח שהלכנו לאפיק של החקיקה. אמרנו כל הדרך: אם לא תהיה הסכמה, תהיה חקיקה. אנחנו לא ניתן לפגוע בפריפריה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת איציק שמולי, וכמובן,

ברכות לראש עיריית אילת והמון הצלחה בהמשך דרכך. אנחנו עוברים להצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 51), התשע"ז 2017, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת איתן כבל. בבקשה אדוני. חבר הכנסת איתן כבל, אני מבינה שזה ריאיון לרדיו לגבי החוק שלך.

אדוני, עד עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, שרים נחבאים אל הכלים, רשמות פרלמנטריות, חברותי וחברי חברי הכנסת, איפה נמצא יעקב אשר?

זה הבר-מצווה שלך. יעקב אשר. אני הולך להקריא את מה שמכונה "החוק הליטאי". על החוק חתומים יעקב אשר, מקלב וגפני, וברשותכם, חוק חשוב: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 51) (חובת עוסק להציב מכשיר שקילה במכר טובין לפי משקל), התשע"ז 2017, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. ברשותכם, אני רוצה להקדים ולספר לכם על מה הצעת החוק החשובה הזאת, שיעקב אשר הגיש. כולנו מכירים את המרכולים, בעיקר הגדולים, בהצעת החוק הגדרנו את זה בשטח של למעלה מ-300 מ"ר, שיש מקום השקילה של הירקות, ולאחר מכן אתה מגיע לקופה, וקורה לא פעם, או יותר מפעם אחת, שאתה מגיע לקופה ואתה מוצא את עצמך או במצב שלא התכוונת לקחת את כל הכמות, או לפעמים אתה מוצא את עצמך אפילו נבוך ונעלב כשמסתבר לך שאתה צריך להוציא כמה עגבנות, מלפפונים או ירקות או עניינים אחרים, וכל זה נעשה לעיני הציבור ובקופה. לעתים זה גם הלבנת פנים. הציע חבר הכנסת יעקב אשר, גם אני רוצה להזכיר לכם את זה: אחרי שאנחנו, במקומות הגדולים בעיקר, אנחנו מסתובבים בכל הסופר, עושים את כל הסיבוב, ובסופו של עניין מוצאים את עצמנו רצים כדי להוסיף או כדי להוריד, ומה גם שיש כאלה שקונים מוצרים ורוצים לדעת בדיוק, לעניין מסוים, את הכמות הנדרשת. אחרי שאמרתי לכם את כל זה, ישבה הוועדה ושקלה באמת, שקלה באמת, בצורה משמעותית ורצינית ומדויקת עד כמה שניתן, כדי לא להוציא חוק שיפגע סתם בכל חנות מכולת. לכן הגדרנו שזה לא יפחת מ-300 מ"ר. ובמקומות כאלה, אחרי שגם התייעצנו עם גורמים מקצועיים, כולל, אוקיי, אז אני בכל זאת אקריא את הדברים כמו שצריך: בהתאם להצעת החוק, עוסק שהוא קמעונאי גדול, כהגדרתו בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד 2014, דהיינו עוסק המוכר מזון ומוצרי צריכה המחזיק לפחות שלוש חנויות והוא בעל מחזור מכירות משמעותי כמפורט באותו חוק, אשר מציע למכירה טובין לפי משקל שלא ניתן לגביהם שירות שקילה לפני התשלום בעדם, יהיה חייב להציב מכשיר שקילה תקין אחד לפחות בכל חנות ששטחה הוא לפחות 300 מטרים רבועים. לפי המוצע, מכשיר השקילה יוצב במקום גלוי ונגיש לצרכן וסמוך לטובין הנמכרים לפי משקל. עוד מוצע לקבוע כי מכשיר השקילה יהיה מכשיר שקילה אלקטרוני שהמפקח על המשקולות והמידות במשרד הכלכלה והתעשייה נתן לגביו אישור דגם, והמכשיר אינו מיועד לשימוש אישי או ביתי לפי האישור שניתן. בעת הדיונים שקיימה ועדת הכלכלה להכנת הצעת החוק, הן לקריאה הראשונה והן לקריאה השנייה והשלישית, התלבטנו בשאלת התחולה של התיקון המוצע. נציגי הממשלה ביקשו לסייג את תחולת הצעת החוק כך שיחול רק על בתי-עסק גדולים, הן מבחינת שטח המכירה שלהם והן מבחינת מחזור המכירות שלהם. אודה כי סברתי שלשם הגשמת תכלית הצעת החוק, שנועדה כאמור להקל על הצרכן בבואו לרכוש טובין לפי משקל, ובהתחשב בכך שאני מקבל את טענות העוסקים, שלפיהן הצבת מכשיר שקילה בחנויות קטנות דוגמת מכולת שכונתית או חנויות נוחות עלולה להכביד יתר על המידה על התנהלותם, היה נכון להחיל את התיקון המוצע על בתי-עסק ששטח המכירה שלהם גדול יחסית, 300 מטרים רבועים לפחות, ללא קשר למחזור המכירות השנתי שלהם.

ובהתאם להסכמות שאליהן הגיע חבר הכנסת יעקב אשר עם משרדי הממשלה, ובפרט עם משרד הכלכלה והתעשייה ועם שר הכלכלה והתעשייה, הסכמתי לסייג את תחולת התיקון המוצע גם בהתאם למחזור המכירות הכולל של העוסק, כלומר שהוא יחול רק על קמעונאי גדול כאמור. בהצעת החוק מוצע להסמיך את שר הכלכלה והתעשייה, באישור ועדת הכלכלה, לקבוע סוגי עוסקים נוספים שתחול עליהם חובת הצבת מכשיר שקילה כאמור, וכן לקבוע הוראות לעניין סוגי מכשירי שקילה שיוצבו. אני רוצה להדגיש, לעניין תחולת הצעת החוק, כי נציגי משרד הכלכלה והתעשייה התחייבו בשם השר בדיון בוועדה, על דעת השר, כי עד לכניסתו לתוקף של התיקון המוצע, בתוך שישה חודשים מיום פרסומו ברשומות, יבחן המשרד אם יש צורך להרחיב את תחולתו לסוגי עוסקים נוספים. אני בטוח שזה יוחל גם על עוסקים נוספים, כי אין שום סיבה להחריג אותם אם גודל העסק שלהם הוא מעל 300 מטרים רבועים. חברי הכנסת, להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, ואני מבקש מכם להצביע בעד הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. אני רוצה להודות לעורך-דין איתי עצמון מהלשכה המשפטית, איתי עצמון, התותח שלנו, על הצעת החוק שהוא הניח בפנינו, וכמובן תודה למנהלת הוועדה המיתולוגית שלנו לאה ורון. בבקשה, אודה לכם על האישור. תודה רבה לחבר הכנסת איתן כבל, יושב-ראש ועדת הכלכלה.

להצעת החוק הנ"ל לא הוגשו הסתייגויות ואין בקשות דיבור, ולכן אנחנו נצביע כעת על הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 51), התשע"ז 2017, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? בבקשה להצביע. סעיפים 1

בעד, 42 חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 51), התשע"ז 2017 עברה בקריאה השנייה. כעת נצביע על אותה הצעת חוק בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 51), התשע"ז 2017, נתקבל. 43 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 51), התשע"ז 2017, עברה בקריאה שנייה וקריאה שלישית ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. לפרוטוקול,

אתה רוצה,

אפשר לברר גם אחרי ההודעה של סגן המזכירה. קודם כול, לפרוטוקול, חבר הכנסת עמר בר-לב, חבר הכנסת יוסי יונה וחברת הכנסת יעל גרמן מבקשים לצרף אותם כתומכים. אז, בבקשה, חבר הכנסת יעקב אשר, אתה יכול לברך. אומנם אפשר לברך גם אחרי ההודעה, אבל היות שהיית כבר שם, בבקשה, אדוני.

גברתי היושבת-ראש, החוק הזה הוא גם בשבילכם.

במיוחד לנשים ששולחות את בעליהן לקנות, והם אחר כך מפספסים את הכמות. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, זהו עוד חוק קטן שחשוב לאזרח, חשוב לצרכנות נבונה, חשוב לאי-הוצאה מיותרת על דברים. מכשיר השקילה הזה הוא לא דבר שיכריע,

אף רשת גדולה. הוא ייתן הרבה מאוד עזרה לאותם אנשים שרוצים לדעת לפני שהם מגיעים לקופה כמה הם לקחו, כמה הם צריכים לקחת. אגב, יש גם מבצעים למיניהם שהולכים לפי משקל, ואדם לא יודע אם הוא כבר הגיע למשקל הזה או לא, ולכן ההצעה הזאת היא חשובה וטובה. אני רוצה להודות לשר הכלכלה, מר אלי כהן, שבאמת עוד הלילה היינו בשיחה וסוכמו הדברים, והעביר את העמדה שלו ליושב-ראש הוועדה, יושב-ראש הוועדה הכי ענייני שראיתי מהאופוזיציה מעודי, באמת.

יושב-ראש שהוא חבר פעיל מאוד באופוזיציה, שיודע לנשוך, חבל על הזמן, אבל עם אחריות ציבורית, ולא רק על החוק הזה, על חוקים גדולים של מדינת ישראל. ואני חושב, איתן, אני מקווה שיחול עלי הדבר כלפיך, מבחינתך, שאין אדם מתקנא לא בבנו ולא בתלמידו, אבל אני תלמיד שלך, אני לומד בשקיקה בוועדה, ואני רוצה להודות לך, למנהלת הוועדה הגברת לאה ורון, באמת על המאמצים ועל ניהול הוועדה בצורה יוצאת מן הכלל, לעורך-דין איתי עצמון, היועץ המשפטי, אז איתן כבר אמר שהוא תותח, אבל אני אוסיף משהו: התותח השקט, ומים שקטים חודרים עמוק. אני רוצה להודות לך,

גם על העומק של הדברים וגם על הזריזות שלהם. אני מודה לך מאוד, ולכל צוות הוועדה, ועדת הכלכלה, וכמובן, לחברי הכנסת שהגישו אתי את הצעת החוק: יושב-ראש המפלגה שלי, חבר הכנסת הרב גפני, הוא לא רק יושב-ראש ועדת הכספים, הוא גם היושב-ראש שלי, ידידי הרב מקלב ושאר חברי הכנסת שעזרו לנו בעניין, ולסיום, לעוזרי, דודי זלץ, ליהודה כהן ולאבי רבינא. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הודעת השר להגנת הסביבה זאב אלקין על מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון בהצעתם של חברי הכנסת יעל כהן-פארן,

תמר זנדברג ויעקב מרגי בנושא:

הודעת שר החינוך נפתלי בנט על מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון בהצעתם של חברי הכנסת מירב בן ארי, זוהיר בהלול וג'מאל זחאלקה בנושא: תלמידי התיכונים בישראל במקום האחרון מבחינת היקף הפעילות הגופנית שהם עושים לפי ארגון הבריאות העולמי. תודה רבה, אדוני. אנחנו עוברים להצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 49), התשע"ז 2017, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. תציג את הצעת החוק יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן.

אני מתכבדת להביא לפני הכנסת לקריאה השנייה

49), התשע"ז 2017. הצעת חוק זו מקורה בהצעות חוק פרטיות שיזמו חברות הכנסת זהבה גלאון ועליזה לביא וחברי כנסת נוספים. סעיף 2 לחוק הבטחת הכנסה קובע את תנאי הזכאות לקבלת גמלה להבטחת הכנסה. לפי החוק, אישה ששוהה במקלט לנשים מוכות תקופה העולה על 30 ימים תהיה זכאית לגמלה אם בחודש שקדם לכניסתה למקלט היא הייתה זכאית לגמלה. נשים ששוהות במקלט לנשים מוכות נאלצות לעזוב את סביבת המגורים שלהן, את ביתן, ולעתים אף את מקום עבודתן.

נוסף על הקשיים הרבים שהן חוות, הן נאלצות להתמודד עם קושי כלכלי וקשיי פרנסה. לעתים בשל המצוקה הכלכלית נשים עוזבות את המקלט וחוזרות לביתן, ולעתים אף לגבר האלים שאתו הן התגוררו. הרעש באולם בלתי נסבל. רבותי, הרעש מפריע לנואמים, ואני מבקש שקט מכולם, או לצאת החוצה לדבר. גם השרים בצד שמאל מתבקשים להקפיד על כללי הכנסת.

גם אתה, אדוני, מר ברושי היקר. אתה יכול לשבת ולדבר בשקט.

בהצעת החוק שלפניכם אנו מציעים לסייע לאותן נשים ולבטל את התנאי שלפיו אישה השוהה במקלט תהיה זכאית לגמלה רק אם היא הייתה זכאית לה בחודש שקדם לכניסתה למקלט. כלומר, אישה שעומדת בתנאי חוק הבטחת הכנסה או שוהה במקלט לנשים מוכות תהיה זכאית לגמלה ללא תלות בזכאותה לגמלה לפני כניסתה למקלט. נוסף על כך, במהלך דיוני הוועדה התברר שמקלטים לנשים מוכות נאלצים לקזז מגמלת הבטחת הכנסה של נשים ששוהות במקלט סכום מסוים למימון שהיית האישה במקלט. ברור כי מדובר בדרישה בעייתית שמקשה מאוד על המקלטים. לפיכך, במהלך הדיונים דרשה הוועדה ממשרדי הממשלה לפתור את עניין הקיזוז ביניהם בנוהל פנימי על מנת שההתחשבנות לא תצטרך להיות בין המקלט לבין האישה. על מנת לאפשר למשרדי הממשלה זמן היערכות, מוצע כי תחילתו של החוק תהיה ביום

ביוני 2017. מדובר בהצעת חוק חשובה מאוד, שמסייעת במעט לנשים שנתונות בתקופה קשה ונאלצות להתמודד עם קשיים רבים. להצעת חוק זו לא הוגשו הסתייגויות, ואני פונה אל חברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח שאישרה הוועדה. אבל לפני כן, ברצוני גם להודות לחברות הכנסת שהגישו ויזמו הצעה זו, חברת הכנסת זהבה גלאון, חברת הכנסת עליזה לביא. כל הכבוד. אני חושבת שעליתן על בעיה, והחוק הזה יפתור אותה, ההצעה הזאת תפתור אותה ותעזור להרבה נשים. אני מודה גם לעורכת-דין ענת מימון, היועצת המשפטית של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. תודה רבה, גברתי. אין הסתייגויות, אך יש בקשות דיבור.

חברת הכנסת זהבה גלאון, ואחריה, חברת הכנסת עליזה לביא. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות ליושבת-ראש הוועדה למעמד האישה, שלקחה על עצמה לקדם את הצעת החוק הזאת בספיד, הייתי אומרת, ולהודות ליועצת המשפטית של הוועדה, למנהלת הוועדה, ובעיקר לחברי עליזה לביא ודב חנין. ההצעה הזו נכתבה על-ידי "ויצו". צריך להגיד תודה בהזדמנות הזאת לארגונים, למקלטים, ולא מובן מאליו שאנחנו עומדים פה ומשבחים את משרד הרווחה ואת הביטוח הלאומי, ואפילו את משרד האוצר, גם בקדנציה הקודמת, הלפני-קודמת, של יובל שטייניץ בהיותו שר האוצר, וגם עכשיו, של משה כחלון. והסיבה שאני מציינת את זה היא שקצבת הבטחת הכנסה או גמלת הבטחת הכנסה ניתנת בדרך כלל לאנשים מוחלשים, ובמקרה הזה לנשים מוחלשות ביותר, שכשהן בורחות למקלט כדי להימלט ממעגל הטרור, בעצם, מה שהיה עד 2012 הוא שהיו מבטלים להן את הקצבה, והרבה מאוד נשים העדיפו להישאר במעגל הגבר המכה, כי הן כבר תכננו על הקצבה הזאת, הן חשבו איך הן קונות ספרים לילדים ואיך הן עושות טיולים שנתיים. אני שמחה שבזמנו הצלחתי לשכנע את השר שטייניץ, שאומנם במקלט דואגים למחסורן ואין לכך השלכות רוחב, בהחלט, מילה טובה גם מגיעה. בפעם הראשונה ב-2012, גם עליזה וגם אני תיקנו את התיקון לחוק, שנשים, בזמן שהותן במקלט, הקצבה שלהן נשארת. וזה יצר מצב מעוות משהו, שכל הנשים במקלט הן נשים מוכות, ואין הצדקה שרק אותן נשים שקודם לכן קיבלו קצבת הבטחת הכנסה תקבלנה אותה. האוצר הסכים הפעם להתייחס לאותן 700 נשים, פחות או יותר 700 נשים, שנמצאות בכל שנה במקלטים לנשים מוכות כאל נשים שזכאיות לקבלת קצבת הבטחת הכנסה, כי זה המעט שבמעט שהן יכולות לעשות לחיים שלהן, שהן לא תצטרכנה לחשוב איך הן חיות את החיים ומה עם הילדים, וכדי שהן לא תחזורנה למעגל הגבר המכה. אז אני רוצה להודות לממשלה על התמיכה. אני רוצה להודות לחבר הכנסת דוד ביטן, שהחליט, אחרי שנה שהחוק הזה היה תקוע, להעביר את זה לוועדה לקידום מעמד האישה, ולחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שלקחה את זה על עצמה. ותודה לחברי הכנסת, שאני יודעת שיתמכו בהצעת החוק,

בקיצור. תודה רבה, אדוני.

גברתי חברת הכנסת עליזה לביא, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חברותי וחברי חברי הכנסת, חברת הכנסת יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי עאידה תומא סלימאן, כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא, והעבודה של הוועדה בראשותך ושל היועצת המשפטית ענת מימון ושל חבר הכנסת ביטן, שהתגייס לסייע בידינו, למרות הכשלים שהיו כאן,

לצערי הרב, אל מול משרד האוצר, וכל מיני כשלים ביורוקרטיים שביקשו להזיז את החוק, העובדה שאנחנו ביום האחרון למושב הזה מעבירים את החוק הזה נותנת תקווה לנשים שגם כך סיפור החיים שלהן הוא לא קל. מדינה וחברה נמדדות ונבדקות ביחס שלהן למוחלש, למי שהגורל לא האיר לו פנים. יש שלבים בחיים שבהם זקוקים לסיוע ולעזרה. המוסר של חברה והאחריות החברתית נמדדים בדיוק, אבל בדיוק ברגעים אלו, ואני מאוד מאוד מודה על העבודה שהייתה כאן, על החוק הזה. חברתי זהבה גלאון, זו לא פעם ראשונה שאנחנו נפגשות בסיוע לנשים במקלטים. מקלטים נותנים מענה למצוקות קיימות, וגם כאן, לצערי הרב, החברה האזרחית מקדימה את המדינה. נשים יקרות הקימו את המקלטים, ורק לאחר מכן המדינה באה ומסייעת.

לא במקרה, חברי היקר, אדוני מאיר כהן, אני לא אשכח את הסיור שקיימנו כשהיית שר הרווחה, ובאתי אליך בדמעות ואמרתי לך: בוא תראה מה קורה במקלטים, שנשים עם ילדים מעל גיל 11 לא יכולות להיכנס עם הילדים כי לא נותנים לבנים להיכנס. בו ביום, בו ביום באת ואמרת: לא ימשיך להיות כך. ומייד באמת נמצאו שני פתרונות נקודתיים והתחיל מערך שלם. אני בטוחה שאתה זוכר את היום הזה, כי זה היה היום שאמרנו לעצמנו: איך יכול להיות שאישה צריכה לבוא ולהחליט אם היא נכנסת עם הילדים או חוזרת, כי לא מכניסים למקלט ילדים מעל גיל 11. חברים וחברות יקרים, זה חוק כל כך חשוב, כי הוא בעצם נותן הזדמנות לנשים לפתח את העצמאות הכלכלית שלהן, ולא לחזור למעגל האלים שממנו הן ברחו, שממנו הן יצאו. עברנו כברת דרך במודעות, בהבנה שזאת לא בושה, שלהיות אישה מוכה זה לא ברירת מחדל,

גם במשטרה, כשבאות היום נשים להתלונן,

אנחנו רואים שינוי מהותי וגם תמיכה של שוטרים, ולא אחת ליווי עם ניידת אל המקלט. אבל זה לא מספיק. אנחנו כולנו צריכים למנוע את האסון הבא ולא לחזור אחורה, אלא את הכלים שהן מקבלות במקלט לבוא ולהטמיע, לתת להן את האפשרות הזאת.

התיקון שאנחנו עושים פה יאפשר לכל אישה ששוהה במקלט לנשים מוכות את הבטחת ההכנסה, לא בתנאי כזה ולא בתנאי אחר, לכולן זה מגיע. זאת הדרך להעצים אותן, זאת דרך שנותנת להן את האפשרות להמשיך הלאה בחיים שלהן. התיקון הזה יאפשר לנשים היקרות הללו, שעברו מסכת ייסורים נוראה, לפתח, אולי בפעם הראשונה, עצמאות כלכלית, אחרי לימוד וכלים שהונגשו להן,

למנוע את האסון הבא, את החזרה חלילה למקלט, ויותר מזה, את היכולת שלהן לגדל את הילדים שלהן בבטחה. וזאת החובה של כולנו כחברה, הבסיסית. היה פה דיון קודם, דיון קשה ונוקב, על הצעת חוק אחרת בעניין של כן,

או אם את הכול אנחנו עושים בנושא של הדיינים. אז בטח שלא, זה כן פלסטר, אבל פלסטר עוצר דימום. וגם כאן, מקלטים הם לא מספיקים, ואני הולכת להניח הצעת חוק בנושא של אזיקים אלקטרוניים, שתבוא, תראה ותסמן איך אפשר לסייע לנשים. מקלטים זה חשוב מאוד, אבל לא רק, יש היום הרבה מאוד טכנולוגיות, כמו הצמידים האלקטרוניים, ואני שמחה שהשר ארדן מוביל ותומך בהצעת החוק, שתהיה גם ממשלתית, וגם הפרטית שלנו. יש עוד פתרונות, ואנחנו כולנו כחברה צריכים לבא ולראות איך אנחנו מורידים את מפלס האלימות, איך אנחנו מסייעים. נשים מוכות זה לא משהו טבעי, זה משהו שאסור שיהיה פה במדינת ישראל. אבל חלילה זה קרה, יש לנו המענה גם במקלטים,

אני מקווה עוד מעט, באיזוק אלקטרוני וגם כמובן בסיוע כלכלי, כדי למנוע את האסון הבא. אז אני רוצה להודות לחברים, חברי הכנסת דב חנין, זהבה גלאון,

חבר הכנסת ביטן, וכמובן לכל מי שתמך, לעאידה תומא סלימאן שהובילה ולענת מימון, היועצת המשפטית. תודה רבה, אדוני. תודה רבה, גברתי. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה, ברשותכם. אני מבקש לשבת. אנחנו מצביעים בקריאה שנייה על הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 49), התשע"ז 2017. בקריאה שנייה. סעיפים 1 3 נתקבלו. 44 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אנחנו מייד ניגשים לקריאה שלישית, בבקשה. חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 49),

נתקבל. 41 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 49), התשע"ז 2017, עברה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. אני מוסיף לפרוטוקול את חבר הכנסת אראל מרגלית. ברשותכם, האם שר הפנים נמצא פה? חברת הכנסת גלאון, את רוצה להגיד תודה למישהו?

יופי, תודה רבה לך. שר הפנים נמצא כאן, או מישהו מטעמו? בבקשה, אדוני.

אנחנו עוברים להצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 10), התשע"ז 2017, לקריאה ראשונה. יש רשימת דוברים, אבל יציג את הצעת החוק סגן שר הפנים משולם נהרי.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מועד הבחירות הכלליות למועצות האזוריות חל, בהתאם למצב המשפטי הקיים, במועד שונה ממועד הבחירות הכלליות לעיריות ולמועצות המקומיות.

למשל, הבחירות הכלליות הקרובות למועצות האזוריות צפויות להיערך ביום ט"ו בסיוון התשע"ח, 29 במאי 2018, ואילו הבחירות הכלליות הקרובות לעיריות ולמועצות המקומיות צפויות להיערך ביום כ"א בחשוון התשע"ט, 30 באוקטובר 2018. יש כחצי שנה הבדל בין שני המועדים. הצעת החוק מבקשת לאחד את מועדי הבחירות לכלל הרשויות המקומיות ולקבוע תאריך אחיד. המועד לבחירות הכלליות למועצות האזוריות יהיה במועד הבחירות הכלליות לעיריות ולמועצות המקומיות. כמו כן, הצעת החוק מבקשת להחיל את ההסדר הקיים היום בקשר לכוחות הביטחון,

אנשי שירות בתי-הסוהר, גם ביחס לבחירות האזוריות, שזה אומר לתת להם את האפשרות וגם יום שבתון החל היום בבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות. האיחוד הזה חשוב. אין טעם לפצל בין שני המועדים, זה מעסיק את הרשויות וגוזל את האפשרות לתפקוד שוטף, מתי המועד הקבוע, אדוני סגן השר? כתוב לך בהצעה. תודה. אני מבקש לתמוך בהצעה.

יש רשימת דוברים. עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח, אראל מרגלית, אדוני, אתה מוותר? אתה רשום כדובר. מוותר, מסעוד גנאים, חוק המועצות, מוותר, חברת הכנסת תמר זנדברג אינה נוכחת, חברת הכנסת זהבה גלאון, אינה נוכחת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אה, חברת הכנסת גלאון, את נמצאת כאן, מוותרת, עאידה תומא סלימאן, מוותרת, חברת הכנסת רוזין, לא נמצאת כאן, אינה נוכחת. אוסאמה סעדי. שלוש דקות לכל אחד, ואנא להקפיד על הזמנים,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

אם הכוונה היא באמת לאחד את כל הבחירות של המועצות המקומיות, של העיריות וגם של המועצות האזוריות, ואין בעצם דחייה של המועד הקבוע בחוק למועצות האזוריות, אז אני חושב שכולנו נברך על כך, ובאמת טוב שאנחנו מאחדים ושהבחירות תיערכנה. בשמי ובשם כל חברי מהרשימה המשותפת, אדוני היושב-ראש, חברי מהרשימה המשותפת,

מסעוד,

אני מברך את כל הסטודנטים לרפואה. היום התפרסמו התוצאות של מבחן הרישוי של משרד הבריאות, ורבים רבים מהרופאים שלנו בחברה הערבית הצטרפו לעוד אלפי רופאים שעושים את עבודתם נאמנה, וזו הזדמנות לברך את כל הרופאים. חשוב מאוד גם לזכור, עכשיו קיבלו טלפון מד"ר שנון, אני וחברי טלב אבו עראר, ומגיעה לו ברכה מיוחדת, לחברנו טלב אבו עראר, שהבן שלו חודיפה כבר עבר את הבחינה ועכשיו הוא רופא מן המניין בישראל. מגיעות לו כל הברכות. סליחה שאני מפריע לך. הייתי בערערה בנגב, יש 100 סטודנטים לרפואה ביישוב. 100 סטודנטים לרפואה.

איפה הם לומדים?

אני יכול להגיד לך, אדוני היושב-ראש, שאני בא מהיישוב עראבה, שבו יש יותר מ-200 רופאים, חוץ מעוד מאות סטודנטים. אנחנו במקום הראשון לא רק בישראל,

אדוני השר איוב, במדינות ה-OECD, אלא בעולם. אנחנו במקום הראשון מבחינת מספר הרופאים למספר נפשות. עכשיו קיבלנו טלפון, לפני שעה קלה, אני וחברי טלב,

סח'נין אחרי עראבה. קיבלנו טלפון מד"ר שנון, זה חשוב לכל הסטודנטים, שישאלו שאלות, קיבלנו טלפון מד"ר שנון בעקבות השאילתות שהגשנו בשם הרשימה המשותפת, אני וחברי טלב אבו עראר, שבעצם היו עשר שאלות שסומנו בשפה העברית ולא בשפה הערבית עם תשובות נכונות, ועכשיו אמרו לנו ששקללו את זה ובעצם נתנו בונוס לכל הסטודנטים, ולכן אנחנו (אומר בערבית: מברכים את כל הבוגרים שהצליחו במבחן הרפואה ואומרים להם: אלף מזל טוב, בשמי ובשם הרשימה המשותפת. אלף מזל טוב. עלו והצליחו.) תודה רבה.

אינו נוכח. איתן ברושי, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אנחנו דנים פה באירוע מאוד חשוב בחייהם של אזרחי המדינה תושבי המועצות האזוריות, ובאתי לומר שיש תמיכה של המועצות, אבל צריך לראות בזה מהלך מוגבל, צריך לראות שאין בזה טשטוש של המעמד המיוחד שיש למרחב הכפרי בישראל. אנחנו מדברים על 54 מועצות אזוריות, שיש בתוכן כ-1,000 יישובים כפריים, מושבים, קיבוצים, יישובים קהילתיים וגם כפרים ערביים בחלק מהמועצות האזוריות, שהם פרוסים על 85% מקרקעות המדינה, ויש בהן 9% מהאוכלוסייה בישראל. אני לא בטוח שיש פה איזה רעיון גאוני לצרף ולהפוך את הבחירות האלה לפוליטיות, לתת בהן גם יום שבתון ולהחיל את זה בבת-אחת על כל המדינה. אלה ניסיונות שבעבר כבר דחינו אותם, וכראש מועצה אזורית לשעבר, אין בזה בשורה גדולה. אבל נאמר שזה בסדר ואנחנו תומכים, וגם אני אצביע בעד, וזה גם על דעת ראשי המועצות. אני קורא פה לשר הפנים, שהוא כידוע לא חבר כנסת, ואני קורא לשרים, לשים לב שלא לנצל את האירוע הזה כדי לפגוע במועצות או לפגוע בתחומים הייחודיים שלהן. זה לא רק שיש בחירות למועצות האזוריות, יש גם בחירות לוועדים ביישובים, וזהו שלטון דו-רובדי, שיש גם מועצה אזורית וגם הנהגה או ועד של כל יישוב ויישוב, עם האוטונומיה של כל יישוב והייחוד שלו.

הסטארט-אפ הראשון של ישראל, שלא נס ליחו, זה המושב והקיבוץ. עכשיו ראש הממשלה יחזור מסין, הוא בטח לא יפסיק להתפעל מההתיישבות והחקלאות, מה שקורה לנשיא בווייטנאם, מה שקרה גם לאחרים בהודו ובסין, וגם באפריקה. ואנחנו צריכים לומר פה שאין לראות בבחירות האלה ניסיון לטשטש את המגזר הזה, את המרחב הכפרי, את הפריסה הארצית, את הייחוד שיש לכפר בישראל, שהוא דבר שנוצר בטרם הקמת המדינה והוא היום חלק מהתשתית לקיומה, כולל מימוש הריבונות, כולל הפריסה מגבול ה"חיזבאללה" מנרה ודפנה בצפון,

נחל-עוז וכפר-עזה בדרום, בואכה אילת והערבה הדרומית. לכן, צריך לתמוך בחוק הזה, אבל לא להפוך אותו למה שהוא לא מתכוון. ואני לא בטוח שבמשרד הפנים מבינים את מה שאני אומר. זהו תיקון טכני, ואסור להפוך אותו למשהו שהוא יותר מטכני, כי יש זכות קיום למרחב הכפרי בתנאי שהוא שומר על הייחוד שלו. אם הוא יהיה כמו כל מה שמסביב, לא צריך אותו. רק בשביל להוציא את האשפה לא צריך מועצה אזורית, בטח לא רק בשבי להסיע לבית-ספר. יודע את זה ראש העיר דימונה, ויש חיבור בין המרחב הכפרי לעירוני, יש את ההשלמה ביניהם ואת החיבור ביניהם.

אנחנו תומכים בחוק, אבל לא כדי למחוק את המרחב הכפרי והמועצות האזוריות. תודה, כבודו, תודה רבה. ישראל אייכלר, חבר הכנסת אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת עמר בר-לב, מוותר, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח, חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר,

חבר הכנסת יוסף ג'בארין. הרשימה סגורה. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רציתי להתייחס, חבר הכנסת פרי. רציתי להתייחס בשלוש דקות לכך שאנחנו כנראה נסיים את המושב הזה, ולשמחתי התיקון לחוק התכנון והבנייה, תיקון 109, מה שקרוי אולי בשפה שלנו "תיקון קמיניץ", לא יובא להצבעה ולא יאושר במושב הזה. אני אומר שזה לשמחתי, כי מדובר בתיקון שאמור לפגוע באופן קשה בעיקר ביישובים הערביים, על-ידי כך שהוא יאיים בהריסתם של, אני לא אגזים אם אני אומר, של עשרות-אלפי בתים. אני יודע שלא הממשלה הזאת ולא ממשלה אחרת יכולה להרוס עשרות-אלפי בתים, אבל עצם העובדה שמחוקקים חוק שמגדיר את הבתים הללו כלא חוקיים ומנסים לשלול את האופציות של הסדרת הבתים הללו, גם אם האופציות הללו עד היום היו חוקיות דרך בתי-המשפט, הסכנה שאני רואה בחוק הזה עדיין טמונה בו גם אחרי כל הריכוך, היחסי,

שהחוק הזה עבר בדיונים בוועדת הפנים בתקופה האחרונה. הפגיעה העיקרית שאני רואה היא בשלילת הסמכויות שהיו לבתי-המשפט עד היום להאריך, להאריך את הקפאת צווי ההריסה כדי לאפשר הסדרה של הבתים הללו. מה שמצער הוא שהממשלה הזאת אינה, היא מצהירה בעצם שהיא אינה בוטחת בבית המשפט, היא אינה בוטחת בשופטים שיסתכלו בכל תיק ותיק, יראו את הנסיבות של בעלי-הבית, ואם יראו שזה מוצדק, יוכלו כמובן לתת לבעלי-הבית אפשרות להסדיר את הבית או לסיים את התהליכים התכנוניים הנדרשים.

אני אומר שאנחנו שמחים על כך שהחוק הזה לא בא לאישור, ואנחנו עדיין מקווים שהוא בכלל לא יגיע להצבעה במליאה, חוק שפוגע באופן קשה בציבור הערבי, באזרחים הערבים, בהיעדר תוכניות מתאר מאושרות או אפילו מופקדות, בהיעדר תוכניות מפורטות שיאפשרו את הסדרת הבנייה, שהיא קרויה לא חוקית, אבל היא לא חוקית בגלל שהממשל לא התייחסה אליה באופן הוגן ושוויוני.

תודה רבה, אדוני.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 10), התשע"ז 2017. אנחנו מצביעים בקריאה ראשונה, בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 10), התשע"ז 2017, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 23 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. נוסיף לפרוטוקול את חבר הכנסת רוזנטל. הצעת חוק המועצות האזוריות עברה בקריאה

תזכיר חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 4) (סיום פעילות החברה והעברה לאפוטרופוס הכללי), הוצע כחלק מהליכי ההיערכות לסיום פעילותה של החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה עם פירוקה וקליטת הנכסים שלגביהם זוהו יורשים באפוטרופוס הכללי. עיקר התיקון עוסק בהסדרים המשפטיים שיחולו בתקופת הביניים, שבמהלכה ינוהלו הנכסים על-ידי האפוטרופוס הכללי,

ככל שנכסים ייוותרו בידי האפוטרופוס הכללי או ככל שתגיע בקשת השבה ביחס לנכסים. מוצע להסדיר במפורש את ההוראות שיחולו ביחס להעברת הנכסים לאפוטרופוס הכללי והמידע לגביהם: אופן ניהול הנכסים, איתור בעלי הזכויות בהם, העברת נכסים למטרות סיוע לניצולי השואה הזקוקים לכך ולהנצחת זכר השואה, סיום תקופת הביניים והטיפול בבקשות השבה עתידיות שיוגשו לאחר מכן. בתיאומים שהתקיימו התגלו פערים מסוימים לגבי החומרים הארכיוניים שיהיה צריך לשמור בארכיון המדינה לאחר פירוק החברה להשבה. סוכם להמשיך ללבן פערים אלה בין משרדי הממשלה הרלוונטיים, משרד ראש הממשלה, המשרד לשוויון חברתי ומשרד המשפטים, בהתייעצות עם החברה להשבה. לאור האמור ובכפוף לסייג, הממשלה מבקשת לתמוך בהצעת החוק, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, אדוני. תודה רבה, אדוני השר. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים: עבדאללה אבו מערוף,

אראל מרגלית,

מסעוד גנאים, אינו נוכח, תמר זנדברג, גברתי. לא, הם פה.

לא, אני, תפאדל. עלה נא. אמרת: אתה מוותר, אבל בסדר. מסעוד, בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, האמת, אני עליתי כדי לדבר, להצטרף לברכות, משום שאנחנו התבשרנו באמת, אני לא יודע עד עכשיו מה המספר, אבל נדמה לי שהפעם זה המספר הכי גבוה של אלה שהצליחו לעבור את המבחן הרפואה של משרד הבריאות בחברה הערבית. אני מצטרף לברכות בשם הרשימה המשותפת לכל הרופאים, בכלל, שהם הצליחו ועברו את הבחינה הזאת. ואולי יש כאלה שמתפלאים ואומרים: מה פתאום? מה מברך?

עובר או משהו. לא, זה לא פשוט. המבחן הזה, חברים, המבחן הזה לא פשוט. וגם הדבר האחר שצריך לעורר את תשומת הלב, ושצריכים לפעול כדי לתקן אותו,

הוא שרוב, לא רוב, כולם, כולם למדו מחוץ לישראל, באוניברסיטאות ברומניה או במולדביה או בירדן או אני לא יודע איפה. או בג'נין.

אין רפואה, יש רפואת שיניים שם.

כן, כן. באל-קודס יש, נכון, נכון. בא-נג'אח יש. בשכם, בא-נג'אח, נבלוס. בנבלוס יש. וזו שאלה למשרד הבריאות ולמל"ג, אולי: ריבונו של עולם, מי שמצליח במבחן רפואה, יש כאלה שבפעם ראשונה, הוא לא כל כך מצליח בתנאי הקבלה לאוניברסיטאות בישראל? זה אבסורד. הסטנדרטים של גרמניה, של איטליה, הם פחות מהסטנדרטים בישראל? אז זה לתשומת לבם של מי שמעוניינים שבאמת הסטודנטים האלה ילמדו בארץ.

חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, זהבה גלאון,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, דב חנין, בבקשה. הרשימה סגורה. אמרתי שהרשימה סגורה. דב, אתה נראה כמו תלמיד שמשנן את השיר בדרך לכיתה.

אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה לברך על הצעת החוק הזאת ואני רוצה לברך על הרציונל שעומד מאחוריה. הנכסים של נספי השואה, כמובן, צריכים לחזור למשפחות הנספים, אם ניתן לאתר אותם. אבל בסדר העדיפויות הערכי הנכון, המהותי, צריך להעדיף את העזרה שאנחנו נותנים לניצולי השואה, לשורדי השואה, על המשך חיפוש חסר תוחלת וחסר תכלית של אותם נספים שהנכסים אולי שייכים לבני משפחותיהם שאנחנו מנסים לאתר. לכן, המהלך הזה של סיום הפעולה של החברה לאיתור והשבת הנכסים של נספי השואה והעברת הנכסים האלה, קליטתם והפניית המשאבים האלה לטובת ניצולי השואה זה מהלך נכון, זה מהלך ראוי, זה המהלך שצריך לקדם אותו ברמה הערכית, ולכן אני מברך עליו.

חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, מוותר, חבר הכנסת אחמד טיבי. שנפעיל שעון, אחמד טיבי?

בבקשה, אדוני. תודה,

אנחנו תומכים בחוק, כפי שעשינו תמיד בכל הנושאים הקשורים לניצולי שואה, לקצבאות ניצולי השואה. העמדה המוסרית שלנו הייתה והנה שיש לעשות הכול כדי להעלות את רמת החיים. חלק מהמשפחות האלה והסיפורים שאנחנו שומעים הם מסמרי שיער, גם פה, מהסבל מהביורוקרטיה במשרדי הממשלה. אני גם רוצה, כמו חברי מסעוד גנאים ואוסאמה סעדי, לברך מכאן את כל אלה שהצליחו היום בבחינות ההסמכה למקצועות הרפואה. אנשים היו סטודנטים במשך שש שנים, עמלו, עבדו קשה, בוגרי חו"ל, והיום הם רופאים. למעשה הם עברו מתואר סטודנט בוגר לרופא. לכן מגיע להם מברוכ, (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: לכל הבוגרים והבוגרות שהתבשרו היום על הצלחה לאחר כל השנים האלה של העמל, המאמץ והלימודים ולעתים עליות ומורדות. התוצאה הזאת, ההצלחה, משמחת אותם, את משפחותיהם ואת כולנו. הם היו סטודנטים ובוגרים, ועכשיו, עם התוצאה הזאת, הם

ואלה שלא, צריך לעשות למטרות סיוע והנצחה. לגבי מטרות סיוע, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של קמחא דפסחא, סלי מזון. אתה היית שר הרווחה בשנת 2013, העלית את התקציב של סלי המזון ב-50 מיליון. בשנים האחרונות הסל הזה הולך ומצטמק. השנה, רק השבוע, גם ב-2014 אנחנו העלינו. כן, אבל זה ירד ל-38. הבנתי שהעלו את זה חזרה. לא. אז 18 מיליון, זה ירד בשנה שעברה. השנה, בינתיים האוצר העביר רק 14 מיליון. הם רוצים שמשרד הרווחה יוסיף עוד 4 מיליון כדי שיהיה לפחות כמו בשנה שעברה. דיברתי עכשיו עם שר האוצר בעניין הזה. אני חושב שעצם העובדה שיש כל כך הרבה אנשים, לא רק ניצולי שואה אלא גם דור נוסף של עניים, שצריכים להגיע לסלי מזון, מדינת ישראל שולחת אנשים לעמותות שמחלקות סלי מזון. היא דורשת מהן שסל מזון יהיה 150 שקלים מינימום, וזה צודק, אבל ההשתתפות של המדינה היא פחות מ-15 שקלים, ואם יקצצו את זה עוד יותר זה יהיה 10 שקלים, ממש לעג לרש, תרתי משמע. זה בעניין של הסיוע. לגבי ההנצחה, אדוני היושב-ראש, כשהביאו את זה לפני,

ההשתתפות של המדינה הייתה 8 שקלים. לפני שאתה הוספת.

ב-2014, כשבדקנו את זה, ההשתתפות של המדינה הייתה 8 שקלים, והתחלנו להעלות את זה. עכשיו אני רוצה שזה לא ירד, לפחות. זה מה שאני מבקש וביקשתי משר הרווחה ומשר האוצר. מעות חיטים זה מנהג ישראל, יהודי, כבר אלפי שנים, שדואגים לעניים שיהיו להם מצות ויין ומשהו לאכול לפסח. זה לגבי הסיוע. לגבי ההנצחה. אני רוצה לשאול את עצמי: מה להנציח? להנציח שהיו אנשים שגרו בפולניה, בהונגריה, באוסטריה ורוסיה? זאת נקראת הנצחה? למה האנשים האלה נהרגו? בגלל שהם היו יהודים, הם לא עשו שום דבר רע אחר. אז אם רוצים להנציח, לא להנציח את מותם אלא להנציח את חייהם. בחייהם ובמותם לא נפרדו מהאמונה שלהם, מהיהדות שלהם. זה מה שצריך להנציח, וזה מה שאנחנו עושים בכל יום ויום, שיהודים הולכים בדרכם של האבות, שומרים את התורה שהם שמרו, אומרים "שמע ישראל" שהם קראו, מניחים תפילין שהם הניחו ומחנכים דורות נוספים. נותנים את השמות שלהם, יש ישיבות ומוסדות ועיירות שנקראות על-שם העיירות והמוסדות ובתי-המדרש שהיו שם והישיבות שהיו שם. זאת ההנצחה האמיתית. אנחנו צריכים להנציח את המורשת שלהם, את המסורת שלהם, את האמונה שלהם, שהיא שהחזיקה אותם בגלות והיא מה שתחזיק אותנו עד לגאולה השלמה.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת עמר בר-לב, מוותר, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, לא נמצא, חבר הכנסת איציק שמולי, אחרון הדוברים, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חברי וחברותי חברי הכנסת, אני כמובן תומך בהצעת החוק, הצעת חוק טובה וחשובה, אבל יש פה הזדמנות להפנות מבט, בזכות הצעת החוק הזאת, ליחס הכולל שלנו כחברה לאזרחים הוותיקים שלנו, לקשישים. בוודאי הרוב פה זוכרים את המראות הבאמת-קשים שהתגלו באותו בית-אבות בחיפה. זה לא היה המקרה היחידי, כי התגלתה פה תרבות של התעללות, אבל אחת השאלות שעלו עם הזמן היא למה במשך כל כך הרבה זמן קרתה אותה התעללות ואף אחד לא קם ודיווח. אף אחד לא קם ודיווח בגלל הדילמה, אדוני היושב-ראש, בין הפרנסה לבין הצו המוסרי, בין היכולת שלך לקום ולדווח על כך שיש התעללות באנשים חסרי ישע לבין הרצון שלך לשמור על הפרנסה שלך ולהמשיך להביא אוכל ומשכורת הביתה לילדים. ודווקא בדילמה הזאת קם גיבור ישראלי, שהייתה לנו היום זכות, לחברי חבר הכנסת איימן עודה, לארח אותו היום בכנסת, את דאוד ותד מחיפה, שאתם יודעים, במדינה מתוקנת הבן-אדם הזה, חברי חבר הכנסת עודה, היה מקבל היום את פרס ישראל. היו נותנים לו להדליק משואה ביום העצמאות, חברי זוהיר בהלול. אבל האמת היא שבמקום לשאת אותו על כפיים, הוא הפך להיות בן-אדם מצורע ומופקר. הוא חשוד במשטרה.

שיגידו לו תודה, הוא הפך להיות חשוד במשטרה על זה שהוא צילם את בית-האבות, את ההתעללות.

הוא חשוד בזה שהוא צילם באופן לא חוקי. לבני-ערובה, חלם זה כאן. הבן-אדם הציל עשרות קשישים מהתעללות, וכפי שראינו, גם ממוות, והוא עכשיו נחקר במשטרה. תגידו, זה לא חלם? הבן-אדם, אני הייתי אצלו בבית, שֹם וילונות וקרשים משוריינים עם מסמרים, כי הוא פוחד שמישהו יעבור ליד הבית וירסס את הבית. תגידו, אנחנו מטורפים? למה שהבן-אדם הבא שיראה משהו כזה בבית-אבות יקום וידווח?

אם אני רואה שמתנהגים ככה למישהו שמדווח, אני אגיד לו: אל תדווח, למה יידפקו לך החיים. הבן-אדם בחובות אדירים. הבן-אדם בכה לי בדמעות שהוא לא היה מסוגל לחגוג לילד שלו,

בן שלוש, יום הולדת. הוא לא היה מסוגל להביא מתנות לגן. אתם קולטים? בחודשיים התפרקו לבן-אדם החיים. ואני חושב שאנחנו ככנסת, כל אחד ואחד מאתנו חייבים להתגייס לטובת הדבר הזה. גם לדבר עם כבוד השר לביטחון פנים ולשאול אותו על פשר הדבר הזה, וגם, כמובן, למרות שלנו באופן אישי כחברי כנסת אסור לעסוק בגיוס תרומות, אז אני לא מציע לאף אחד פה לעבור על החוק,

אבל מותר לנו לבקש עזרה מחברים, ואני מבקש מכם, אדוני היושב-ראש, ומכל אחד ואחד מהאנשים פה, להירתם ולעזור לו לצאת מהמשבר הכלכלי.

תודה רבה, אדוני. אכן ראוי. אני מבקש מכולם לשבת. אנחנו רוצים לעבור להצבעה בקריאה ראשונה. הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע) (תיקון מס' 4)

התשע"ז 2017. אנחנו מצביעים בקריאה ראשונה. מרב, אנחנו בדרך הנכונה, בעזרת השם.

יתברך. ההצעה להעביר את הצעת חוק נכסים של נספי השואה

(תיקון מס'

התשע"ז 2017, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 38 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

חוק ומשפט.

חוב' מ/1124); נספחות.] אנחנו עוברים להצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 54), התשע"ז 2017, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק, בשם שרת המשפטים, השר התורן, השר איוב קרא.

בשונה משאר החובות הקיימים בהוצאה לפועל, אם אדם צבר חוב במזונות, הרשם אינו יכול לפרוס את החוב לתשלומים והוא נדרש להפנות אותו לבית-המשפט. ההפניה נעשית רק אם מדובר במקרה מיוחד. התוצאה היא שהצדדים צריכים לנהל דיון כפול בשאלות דומות, פעם אחת לפני רשם ההוצאה לפועל ופעם שנייה לפני בית-המשפט. על מנת לייעל את ההליכים, התיקון מבקש להקנות לרשם ההוצאה לפועל סמכות לפרוס לתשלומים חוב עבר במזונות אם החייב עומד בתנאים מסוימים. בין היתר יבחן הרשם אם פריסת המזונות מוצדקת בהתחשב בפגיעה האפשרית בזוכה. תרומתו של התיקון באה לידי ביטוי בכמה היבטים: הוא מייעל את ההליכים וחוסך לצדדים את הצורך לנהל הליך נוסף, אשר עלול לעכב את תשלום החוב, הוא עשוי לחסוך לצדדים את העלויות של ניהול ההליך ושל תשלומי האגרה. יתר על כן, המנגנון המוצע מתמרץ חייבים לשלם את תשלומי המזונות השוטפים, מכיוון שתשלום שוטף של המזונות מהווה תנאי לפריסת חוב העבר.

כי ההסמכה לרשם ההוצאה לפועל היא רק לפרוס את חוב העבר לתשלומים, ואין בה כדי לשנות את שיעור החוב או לשנות את צו התשלומים השוטף שנתן בית-המשפט. במסגרת הצעת החוק נכלל תיקון נוסף, בנוגע לתביעות על סכום קצוב. לפי תיקון זה יידרש התובע בתביעה על סכום קצוב לפתוח תיק בהוצאה לפועל בתוך תשעה חודשים מהיום שהומצאה ההתראה מטעמו לנתבע. אם חלפו תשעה חודשים ממועד המצאת ההתראה ולא נפתח תיק בהוצאה לפועל, התובע יידרש לשלוח התראה חדשה לנתבע. מטרת התיקון היא, אדוני היושב-ראש, לתמרץ תובעים לפעול למימוש החוב בהקדם, וכן למנוע מצג שווא כלפי הנתבע על ויתור לכאורה על פתיחת תיק בהוצאה לפועל. לאור האמור, הממשלה מבקשת לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה, אדוני השר. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים: עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח, אראל מרגלית, אינו נוכח, מסעוד גנאים, מוותר, תמר זנדברג, אינה נוכחת, זהבה גלאון, אינה נוכחת, עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, מיכל רוזין, חברי הכנסת, אינה נוכחת, אוסאמה סעדי, אינו נוכח, אחמד טיבי, אינו נוכח, איתן ברושי,

ישראל אייכלר, אינו נוכח, עמר בר-לב, אינו נוכח, ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח. אם כן, אני מבקש מכולם לשבת. אנחנו רוצים לעבור להצבעה. אנחנו מצביעים על הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 54), התשע"ז 2017, בקריאה ראשונה.

ההצעה להעביר את הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 54),

23 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ותעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט. נוסיף לפרוטוקול את חברת הכנסת יעל גרמן, חברת הכנסת זהבה גלאון, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, חברת הכנסת עליזה לביא וחבר הכנסת דב חנין, ונברך את כולם.

אנחנו עוברים, ברשותכם, להצעת חוק רואי-חשבון (תיקון מס' 9), התשע"ז 2017, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק, בשם שרת המשפטים, השר איוב קרא. בבקשה, אדוני. להצעה הזאת רשימת הדוברים סגורה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת חוק רואי-חשבון (תיקון מס' 9), התשע"ז 2017, מאגדת בתוכה תיקונים שונים לחוק רואי-חשבון, התשט"ו 1955, במטרה להסדיר מחדש את נושא השיפוט המשמעתי של רואי-חשבון.

דיונים משמעתיים נידונים על-ידי הרכבה המלא של המועצה, שמורכבת מ-14 חברים, באופן המקשה על קיום דיונים מעמיקים. נוסף על כך, ריכוז סמכויות החקירה, ההחלטה והאכיפה בידי גוף אחד יש בו כדי לפגוע במראית פני הצדק. מודל זה מיושן ומעורר קשיים.

למשל, אין גורם שישמש כתובע ויביא בפני המועצה את הטיעונים נגד טיעוניו של רואה-החשבון הנילון ובאי-כוחו. מודל זה אינו תואם את החקיקה המודרנית של שיפוט משמעתי. במודל המודרני, שיפוט משמעתי נעשה בידי טריבונל מעין-שיפוטי עצמאי. ההליך נפתח ביוזמת תובע, ומתנהל באופן דומה להליך הפלילי. הצעת החוק, אדוני היושב-ראש, מבקשת לשנות מצב זה. מוצע לבטל את ההסדר הקיים ולקבוע במקומו הסדר חדש, שבו השיפוט המשמעתי של רואי-חשבון ייעשה בוועדת משמעת במקום במועצת רואי-חשבון. ועדת המשמעת תורכב משלושה חברים: משפטן הכשיר להתמנות לשופט בית-המשפט המחוזי, אשר יהיה יושב-ראש הוועדה, ושני רואי-חשבון, האחד עובד מדינה והשני אינו עובד מדינה. הוועדה תתמנה בידי שר המשפטים. רואי-החשבון יתמנו בהתייעצות עם המועצה. עוד מוצע למנות תובע וחוקר שיהיו אחראים להבאת ההליכים אל ועדת המשמעת. הצעת החוק קובעת את סמכויותיהם של הגופים החדשים, דרכי הדיון בוועדת המשמעת ואמצעי המשמעת שהוועדה תוסמך להטיל. תפקיד המועצה בתחום המשמעת יהיה לתת חוות-דעת מקדימות בענייני כללי התנהגות ואתיקה של רואי-חשבון. אכיפת הדין המשמעתי בתחום ראיית-החשבון היא בעלת חשיבות רבה, אדוני היושב-ראש, מאחר שהציבור בכללותו מסתמך על הבקרות והאישורים שרואי-חשבון עורכים ונותנים. לאור האמור לעיל, הממשלה מבקשת לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה, אדוני.

לאיזו ועדה זה הולך?

אנחנו עוברים לרשימת הדוברים: עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח, אראל מרגלית, אינו נוכח. מסעוד גנאים,

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לפנות בברכה, בערבית הפעם, אחרי שבירכנו בעברית, לכל הסטודנטים והסטודנטיות הערבים שעברו את מבחן הרפואה: (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: ברצוני למסור את מיטב הברכות והאיחולים לכל הבוגרים והבוגרות בתחום הרפואה שהצליחו לעבור את מבחן הרפואה. הם הצליחו לעבור את המכשול הזה,

והוכיחו שהם מסוגלים להתבלט ולהצטיין. ההצלחה הזאת זוקפת את הראשים של כולנו. ההצלחה הזאת היא מקור גאווה ונחת לכולנו. אנו מאחלים לכם הצלחה. כל הכבוד וההערכה גם למשפחותיכם, אבותיכם ואימהותיכם, שעמלו ימים כלילות כדי שתגיעו לדרגה הזאת ותצליחו במבחן הזה. ברצוני למסור כמובן גם ברכות לעמיתנו חבר הכנסת טלב אבו עראר לרגל הצלחת בנו חוד'יפה במבחן הרפואה. אני מאחל לכולם שיהיו חברים מועילים בחברה שלהם. אנו גאים בכם.) תודה רבה, אדוני.

חברת הכנסת תמר זנדברג, זהבה גלאון. עאידה תומא סלימאן, בבקשה, גברתי. תודה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, בשבוע הבא, בשבוע הראשון של הפגרה הזאת, נציין באוכלוסייה הערבית את יום האדמה, את יום האדמה שהתחולל ב-1976. זה היה היום שבו יצאה האוכלוסייה הערבית, אולי בפעם הראשונה, על כל גווניה, והכריזה שביתה

בגלל ההחלטה הממשלתית אז להפקיע כ-15,000 דונם של אדמות באזור בית-נטופה, בארד אל-מאל, באל-נטוף. באותו יום היסטורי, מכונן, בחיי האוכלוסייה הערבית, נפלו שישה אזרחים, ובהם אישה אחת, אשר נהרגו באש חיה של כוחות המשטרה שהגיעו כדי לדכא את ההפגנות שיצאו בכלל הכפרים והערים הערביים. באותו יום הבינה האוכלוסייה הערבית שבכל פעם שננסה להרים את הראש, כנראה נצטרך לקבל מכה מאוד קשה מידי הממשלות השונות במדינת ישראל. אבל זה לא הוביל אותה, את האוכלוסייה הזאת, להמעיט מהרמת הראש או להמעיט מכוחה במאבק. השנה זו השנה ה-41 ליום האדמה, לאותו יום אדמה. השנה יכול להיות שלא נשארו הרבה אדמות להפקיע. 1941? 1976. נשארו רק האדמות בנגב, וכנראה נצטרך להיאבק שלא יפקיעו גם את האדמות בנגב. השנה נציין את יום האדמה בצל הוראות ההריסות אשר מרחפות מעל 50,000 בתים בכפרים ובערים הערביים. פעם זה היה המאבק על האדמה, על המקום שאפשר עדיין לעמוד עליו בגאווה, היום זה המאבק גם על קורת גג שאפשר לחיות מתחתיה בגאווה. מעל האדמה, מתחת לקורת הגג, זה כנראה מאבק שיימשך כל עוד הממשלות לא יבינו שאנחנו אזרחי המדינה השווים לכולם.

חברת הכנסת מיכל רוזין, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, לא נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת איתן ברושי, אינו נוכח, חבר הכנסת אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת עמר בר-לב אינו נוכח, חבר הכנסת זחאלקה,

חבר הכנסת מיקי לוי, שלוש דקות, בבקשה, ולאחר מכן נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, גברתי שרת המשפטים, עוד שנייה, זה משהו שקשור אלייך, תודה לך, חברי חברי הכנסת, אכן התיקון המוצע הזה, לעשות ועדה בראשות שופט שתאכוף את כלל הנושאים על לשכת רואי-החשבון, מבורך הוא ומתחייב מהעניין. התיקון שמבקשים להעביר, את הדיון המשמעתי בראיית-החשבון, בדומה לדיון המשמעתי במקצועות אחרים, מבורך אבל לא מושלם, כי ההצעה אינני יודע אם של משרד המשפטים או של מאן דהוא אחר, מדברת על שופט בדימוס, שני רואי-חשבון חברי הלשכה ורואה-חשבון אחד עובד מדינה. חסרה לי כאן בהצעה הזו הסמכות המשפטית. מה שאני מציע הוא, ואני אטרח להגיע גם לוועדת החוקה, חוק ומשפט, שימונה עורך-דין שהוא גם רואה-חשבון, והוא יכול לקחת ולבצע את האיזון בין שני הדברים, מכיוון שהוא גם רואה-חשבון והוא גם עורך-דין. יש היום כ-30%, 35% מחברי הלשכה שהם גם עורכי-דין. התיקון הזה שאותו אני מציע יביא ליותר שקט, והדרישה הזאת, שמי שיהיה שם יהיה גם בעל השכלה משפטית וגם בעל השכלה חשבונאית, תמצה את התהליך ותמנע בעתיד ערעורים נוספים. את הנושא הזה שאמרתי עכשיו הבאתי גם בפני הלשכה עצמה, והם אמרו שזה בהחלט עושה שכל. הם מבחינתם יסכימו שיהיה גם רואה-חשבון, אדם אחד, שהוא גם עורך-דין בהשכלתו. התיקון הזה יהיה מבורך. אני אגיע לשם אם זה יגיע איכשהו לשולחנך. אני חושב שזה עושה שכל, זה ייתן "פוש" לכל המהלך הבהחלט-מבורך הזה, שיעשה סדר בנושא לשכת רואי-החשבון.

תודה רבה, אדוני.

אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו מצביעים בקריאה ראשונה על הצעת חוק רואי-חשבון (תיקון מס' 9), התשע"ז 2017. בבקשה, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק רואי-חשבון (תיקון מס' 9),

13 בעד, אין מתנגדים. הצעת חוק רואי-חשבון (תיקון מס' 9), עברה בקריאה ראשונה.

נוסיף לפרוטוקול את חבר הכנסת אבו מערוף, את חבר הכנסת יוסף ג'בארין, את חבר הכנסת חיים ילין ואת חברת הכנסת מרב מיכאלי. תודה רבה. הוועדה המוסמכת לדון בהצעת החוק הנה ועדת החוקה.

אנחנו עוברים להצעת חוק תיירות מרפא, התשע"ז 2017, לקריאה ראשונה. להצעה הזאת הוצמדה הצעת חוק פרטית. יציג את הצעת החוק הממשלתית שר התיירות חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה. רשימת הדוברים סגורה. מי הגיש, מי הגיש הצעה, מרב מיכאלי. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני באמת שמח להביא לפני הכנסת את הצעת החוק להסדרת נושא התיירות הרפואית, הצעת חוק שמוביל משרד הבריאות, חברי השר יעקב ליצמן, יחד עם משרד התיירות. כבר בפתח הדברים אני רוצה להודות גם לשר ליצמן, גם למנכ"ל משרדו וכמובן גם לעוזרו מוטי בבצ'יק, וכמובן גם לצוות שעמל על הנושא הזה במשרד התיירות בראשותו של המנכ"ל אמיר הלוי, הייעוץ המשפטי של המשרד בראשותו של עורך-דין עובד קדמי, וכמובן הצוות שלי שמלווה את כל העבודה שלי, לרבות את הנושא החשוב הזה, ובפרט בעניין הזה, לילך שלי וליאור פרבר, שעסקו בנושא הזה הרבה מאוד. אדוני היושב-ראש, הפוטנציאל של ענף התיירות הרפואית הוא ענק, ויש בו כדי להרים תרומה עצומה גם לתיירות ולמשק בכלל וגם למערכת הבריאות. לצערי הרב, היינו עדים, בעיקר בקדנציה הקודמת לשיח, בעיני פופוליסטי, לא אחראי וגם לא נכון, שהביא לתוצאה עגומה שהענף הזה כמעט נמחק. ישראל הייתה מדינה שנחשבה בעולם כמובילה בתחום של התיירות הרפואית, מערכת הבריאות שלנו נהנית משם מצוין, ובצדק, מכיוון שהיא באמת מערכת בריאות מצוינת, ובהחלט הייתה עבודה משותפת, גם של סוכני תיירות, גם של בתי-החולים, גם של רופאים, שהביאה לכך שהייתה תנועה משמעותית של תיירים רפואיים לארץ מכל העולם. הדבר הזה בעצם נגדע כמעט לחלוטין כתוצאה ממדיניות מכוונת, צריך לומר, שהייתה כאן בעבר, שראתה בעניין הזה כאילו הוא בא על חשבון הרפואה לאזרחי ישראל, כאילו הוא פוגע בשירות הרפואי שמערכת הבריאות מחויבת לתת לכל אזרח כאן. התוצאה של הדבר הזה הייתה שמערכת הבריאות לא הרוויחה דבר אלא רק ניזוקה, והתיירות הרפואית נסוגה לאחור עד כדי היעלמות כמעט מוחלטת.

בהחלט מודה לחברי השר יעקב ליצמן, שהבין את הפוטנציאל שיש בעניין הזה ובא והוביל ביחד אתי את היוזמה הזאת לעשות כאן אחת ולתמיד סדר בנושא הזה, להסדיר אותו, ולעשות את זה באופן כזה שאנחנו נביא להגדלה משמעותית של תנועת התיירים הרפואיים שמגיעים לארץ. היתרונות של התיירות הרפואית הם חדים וברורים, ראשית, עבור מערכת הבריאות עצמה. אני חושב שמערכת הבריאות כאן, כמו בכל מקום, היא מערכת שזקוקה למשאבים אדירים, והמשאבים האלה רק הולכים ונהיים דרושים יותר ויותר, משום שככל שהטכנולוגיה מתפתחת ושיטות הטיפול מתפתחות והאוכלוסייה גדלה, כך גדלים הצרכים וגדלות העלויות, והעלויות האלה הן עלויות אדירות. יש גבול עד כמה אפשר לשאת בעלויות האלה גם ממימון של המדינה וגם ממימון של מיסוי, ואני חושב שהאפשרות לייצר למערכת הבריאות מקור הכנסה משמעותי נוסף, שיאפשר לה לרכוש ציוד ולשלם משכורות טובות יותר למי שעובד במערכת הזאת, ולשפר את איכות השירות שהיא נותנת, הדבר הזה הוא חיוני, הוא ילך ויהיה יותר חיוני ככל שהזמן יעבור, והוא יקנה לאזרחי ישראל בסופו של דבר שירותי בריאות הרבה יותר טובים. אני חושב שבמציאות של היום, כאשר שירותי הבריאות, מערכת הבריאות שלנו יכולה לתת שירותים נוספים, זה הרי לא סוד שלמשל חדרי ניתוח, רובם סגורים בשעות משמעותיות של היום, צוותים רפואיים, חלקם בהחלט מקבלים הצעות מפתות מחוץ-לארץ לעבוד ולקבל משכורות הרבה יותר גבוהות, ואנחנו רוצים להשאיר אותם כאן ורוצים לאפשר להם להעלות את שכרם ולעשות את זה בדרך שלא באה על חשבון הקופה הציבורית, אני חושב שהתיירות הרפואית פותחת פתח גם לדבר הזה. אני חושב שהתיירות הרפואית מאפשרת למערכת הבריאות לתת טיפולים חדשניים ולרכוש מכשור חדשני שמשמש את התיירים הרפואיים ונקנה בכסף שמגיע משם, וכמובן ישמש גם את אזרחי ישראל שמגיעים לבתי-החולים.

היתרונות בעניין הזה למערכת הבריאות הם יתרונות ברורים והם יתרונות מובהקים,

יתרונות שבהרבה מאוד מדינות בעולם, מדינות מובילות ומתקדמות בתחום הבריאות, גרמניה, ספרד ואחרות, הכירו בנם ומנצלים אותם. לעניין הזה יש כמובן יתרון עצום גם בצד התיירותי והמשקי. אדוני היושב-ראש, תייר רפואי שמגיע למדינת ישראל על-פי רוב לא בא לבד, הוא מגיע עם ליווי, מתגורר, גם הוא וגם בוודאי מי שמלווה אותו, פרק זמן לא מבוטל בבתי-מלון, צורך כאן כמובן את כל השירותים שצורך תייר, מהסעות ודרך מסעדות ודברים דומים. הוא גם בדרך כלל תייר שחוזר ומגיע כמה פעמים, כי הוא מגיע אחר כך לביקורות ולבדיקות נוספות. הוא גם השגריר הכי טוב שיכול להיות למדינת ישראל. הרי אין שגריר טוב למדינה מאדם שזכה בה לטיפול רפואי, אדם שאולי חייו ניצלו או שאיכות חייו הושבה לו, ומספר על כך בכל מקום. ויתרון אחד נוסף, והוא חשוב: בניגוד לתיירות במובן הקלאסי שלה, שהרבה פעמים היא תלוית עונות ותלוית תקופות, ולכן יש עונות עמוסות יותר ועונות פחות עמוסות, התיירות הרפואית יכולה לבוא, ואכן מגיעה, גם בתקופות שהן תקופות שפל מוחלט בענף התיירות הכללית, שהרי תייר רפואי, כשהוא מגיע לעשות ניתוח, לא משנה לו אם מדובר בחודש ינואר או בחודש יולי.

התוצאה של העניין הזה הוא שהתיירות הרפואית תורמת תרומה מאוד חשובה לענף דווקא בחודשים שהם החודשים הקשים יותר, שהם החודשים הבעייתיים יותר מבחינת היקף התיירים, מבחינת תפוסות בתי-המלון ומבחינת כלל השירותים שנצרכים על-ידי תיירים בארץ. אני חושב שהתיירות הרפואית היא גם גורם שיווקי מאוד חשוב. כפי שאמרתי, זה לא רק שגרירי רצון טוב, אלא אני חושב שהתיירות הרפואית היא בהחלט בהחלט גורם שמסייע לנו לשווק את ישראל, להציג את הצד היפה של מדינת ישראל, את הצד המתקדם שלה, להסיר כל מיני חששות וכל מיני תדמיות שלפעמים יש כלפי ישראל בעולם. ולכן, אני חושב שמכל היבט ומכל זווית שלא מסתכלים על העניין, מדובר בנכס גדול מאוד. עם זאת, ואת זה צריך לומר, יש בתחום הזה גם סיכונים לא מבוטלים.

יש בהחלט חשש שיגיעו לכאן תיירים שלא יקבלו את השירות המגיע להם, יגיעו לכאן תיירים שחס וחלילה יובאו על-ידי כל מיני חאפרים וכל מיני מאכערים, שיוטעו בקשר לטיב הטיפול שהם יכולים לקבל, בקשר לעלות שלו וכן הלאה.

הצעת החוק הזאת, לא רק שהיא מסדירה את האופן שבו בתי-החולים יוכלו לטפל בחולים האלה, ועושה את זה באופן שמבטיח את זה שלא ייפגע השירות לאזרחי ישראל, וכפי שציינתי, דווקא ישתפר, היא גם מקפידה ומסדירה בפעם הראשונה את כל עולם סוכני התיירות הרפואית,

תורמים תרומה הכרחית לענף הזה, כי הם הכוח המניע שמביא לכאן את התיירים. היא מסדירה את פעולתם, מסדירה פיקוח מסוים עליהם, מבטיחה את זה שאם חס וחלילה דברים ייעשו שלא כפי שצריך תהיה לאותו חולה, לאותו תייר, דרך לקבל את הפיצוי או דרך לקבל את הטיפול והוא לא ייוותר חסר אונים. היא מסדירה נורמות אתיות לאופן עבודתם של הסוכנים האלה, והופכת שוק שעד היום היה פרוץ לחלוטין לשוק שהוא באמת מוסדר, מסודר, ויוכל באמת לפעול ולעבוד כפי שצריך.

הסדרת הנושא תאפשר גם לנו במשרד התיירות לסייע לסוכנים האלה בפעולות שיווק, לעשות את זה באופן שאנחנו יכולים לסמוך עליו את ידינו, ובכך להעצים ולהרחיב את התחום הזה. אדוני השר, אפשר רק שאלת הבהרה? בבקשה. נראה לי שהחוק מבורך. האם הוא יחול גם על פלסטינים תושבי איו"ש? האם הם נחשבים תיירי מרפא? תראה, על פניו, לפחות להבנתי, התשובה היא לא. אני חושב שהדבר הזה בוודאי צריך יהיה לקבל חידוד והבהרה בהכנת החוק לקריאה השנייה והשלישית. לא זו הכוונה של החוק, ואני מניח שאתם תשכילו בכנסת, בהכנת החוק לקריאה השנייה והשלישית, גם להבהיר את זה, אם הדבר הזה דרוש הבהרה. אני במפורש אומר: המטרה היא להביא תיירים, ומי שמתגורר ביהודה ושומרון, חבר הכנסת מיקי רוזנטל, מי שמתגורר ביהודה ושומרון, בוודאי לשיטתי, לא יכול להיות תייר בארץ-ישראל ובמדינת ישראל.

כך שבעניין הזה אין לנו מחלוקת.

לפעמים יש בינינו הרבה יותר הסכמות ממה שנדמה. ואיך אומרים, רגע, אתה צריך לבנות עוד לפחות שני בתי-חולים שם. אדוני, חברים, זמנו של השר נגמר.

חבר הכנסת ילין, אנחנו בנושא של סיפוח בסך הכול מממשים את תנועת מפא"י, אתה יודע, זה בסדר.

אני אסכם, אדוני היושב-ראש, ואומר: אני חושב שהצעת החוק הזאת הוכנה גם בשיתוף פעולה, אדוני עולה להשיב על הצעה מוצמדת,

עם סוכני התיירות. עשינו באמת מאמץ ללמוד גם מהם על אופן העבודה. אני חושב שסוכני תיירות המרפא אפילו,

וזה לזכותם, התארגנו ובאו וביקשו שתהיה הסדרה של הענף תודה רבה. כדי שהם יעבדו בצורה מסודרת, ואני חושב שזה בהחלט עומד לזכותם. אני בהחלט מקווה שנשלים את המהלך הזה במהירות, ונעשה דבר שהוא טוב למערכת הבריאות, תודה רבה. טוב לתיירות וטוב לכלכלה הישראלית.

תודה, אדוני. תעלה חברת הכנסת מיכאלי להציג את הצעת החוק המוצמדת: הצעת חוק להסדרת התיירות הרפואית בישראל, התשע"ו 2016. בבקשה, גברתי, שלוש דקות לרשותך. מה, באמת, רק שלוש? אוי ואבוי, זה כל כך מעט.

טוב, אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד מתרגשת. זאת הצעת חוק שהנחתי כבר בכנסת הקודמת, ואני מאוד מאוד שמחה שהממשלה מקדמת סוף-סוף את הסדרת תחום התיירות הרפואית. מכיוון שאדוני שר התיירות הסביר באריכות את יתרונותיה ואת חשיבותה של התיירות הרפואית ואת פוטנציאל התרומה שלה למדינת ישראל, אז אדבר על הצד השני, והוא החשיבות לשמור על כך שהתיירות הרפואית אכן תתרום למדינת ישראל ולא תבוא על חשבון הרפואה הציבורית במדינת ישראל, ובעיקר כמובן על חשבון המטופלות, המטופלים, כל אחד ואחת מאתנו,

אנחנו אזרחיות ואזרחי המדינה, ואנחנו הראשונות, איך לומר, בתור לרפואה הציבורית בישראל. ולכן, צד אחד של הצעת החוק, כמובן, ועל זה צריך להגיד: לשמחתי, ולכן הצעתי מוצמדת להצעה הממשלתית צד אחד הוא כמובן הסדרת התיירות הרפואית באופן שיהפוך אותה לאפקטיבית ולמתפקדת כמו שצריך. אבל הצד השני חשוב לא פחות, חברות וחברים, והוא הסדרתה באופן שלא רק שלא יפגע ברפואה הציבורית בישראל, אלא אף יעצים ויחזק את הרפואה הציבורית בישראל. ואני רוצה להזכיר לאדוני השר לוין, שבאמת בישראל, פעם זאת הייתה גאוותנו, הייתה לנו מערכת רפואה ציבורית ראשונה מסוגה בעולם באיכותה וביכולת השירות שהיא נתנה. לצערי, אחרי באמת עשרות שנות שלטון ימין, המערכת הזאת מיובשת, מצומצמת ולא מסוגלת לשרת כראוי את כלל אזרחיות ואזרחי ישראל. אין ספק שהכנסות מתיירות רפואית ושימוש בכל הידע והכישרון האדיר שיש בתחום הרפואה במדינת ישראל יכולים וצריכים, והצעת החוק הזאת חייבת לוודא, להעצים את הרפואה הציבורית ולשמור על הזכויות של כל אחת ואחד מאזרחיות ואזרחי ישראל בתוך המערכת הזאת,

שאף תייר רפואי לא בא קודם בתור, שהוא לא מקבל שימוש ברפואה דחופה, זאת אומרת שהטיפולים הם טיפולים אלקטיביים, ואילו הרפואה הדחופה באמת נשמרת באופן כמעט בלעדי למי שעלול או עלולה,

להזדקק לה באופן דחוף. זה אומר שצריך שבתי-החולים ינהלו רישום מדוקדק, שנדע באמת מה הולך לתיירות הרפואית, ונוכל לדעת כמה כסף נכנס ממנה, ובאמת לשמור על זה שהיא לא תרמוס, בשימוש בעזרים, בכוח-אדם, בחדרים, בתרופות וכל דבר אחר. אבל כאמור, משום שאני מאמינה גדולה שהשלם במקרה זה יכול להיות גדול בהרבה מסכום חלקיו, אני מאמינה שההצעה הזאת, שההצעה הממשלתית וההצעה שלי יכולות לעשות את זה, ואני מאוד שמחה שאנחנו עומדות לקדם את זה.

תודה רבה, גברתי. ישיב אדוני השר. ובינתיים, הודעה לסגן המזכירה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק שירות אזרחי, התשע"ו 2017, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

בבקשה, אדוני השר. תודה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, חברת הכנסת מיכאלי, אני בהחלט מסכים בעניין הזה, זו בדיוק הכוונה. אני רק אומר דבר אחד, וחשוב לומר אותו: אפשר לקיים בעניין הזה אין-ספור דיונים, ולחפש כל הזמן איפה ומה לא בסדר, ולא נגמור אותו אף פעם. אני חושב שצריך להגיע לכאן לאיזושהי מסגרת,

אם נראה שמשהו לא בסדר נוכל אחר כך לתקן, אבל צריך להשלים את העניין. וצריך לזכור דבר אחד: בסוף זה צריך לעבוד לשני הכיוונים, במובן הזה שזה גם צריך להשאיר מספיק מרחב לתיירות הרפואית כדי שהיא תהיה אטרקטיבית ובת-ביצוע. אם זה הוסדר, אין סיבה שתהיה בעיה.

ולכן אני אומר שאני בהחלט חושב שהכנסת בוודאי תתקן דברים, תכניס כאן את התוכן שלה, כך זה צריך להיות, כך זה נעשה תמיד. אני רק אומר, יש לי שתי בקשות: האחת, תעשו את זה מהר, כי צריך לגמור את העניין ולצאת לדרך, והדבר השני, שהוא חשוב, תזכרו שצריך למצוא מקום כזה שבסוף, מרוב רצון להעמיס על גב התיירות הרפואית הזאת את הרפואה הציבורית, לא נגיע למצב שהעניין יהפוך ללא כדאי ואף אחד לא יבוא, כי אז לא עשינו בזה שום דבר.

אדוני ממליץ לתמוך בהצעת החוק הפרטית המוצמדת. תודה רבה. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. אני מבקש להקפיד על שלוש דקות. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. אני מפעיל את השעון, חבר הכנסת דב חנין. בהצעה שלי זה כתוב בצורה מפורשת בבקשה.

אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, אדוני השר, אני רוצה לפתוח ולברך את מאות הצעירים והצעירות שעברו היום בהצלחה את הבחינה ברפואה בערבית. מי שנכנס לפייסבוק בערבית, אומרים לי שאלה התמונות המובילות, ואלה תמונות אופטימיות, של אנשים שהצליחו, עברו דרך ארוכה. אני מברך אותם ואני מברך את מערכת הבריאות שלנו, שתתברך בעוד מאות רופאים. צריך אותם. מערכת הבריאות יודעת לייצר עבודה משותפת ליהודים ולערבים וליצור אופטימיות במקום שצריך את האופטימיות הזאת. עמיתי חברי הכנסת, יש להם, בהחלט. עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה לומר לכם שבהצעות החוק האלה יש שני עקרונות חשובים, ולכן אנחנו נתמוך בהצעות האלה: העיקרון הראשון אומר שקודם כול אנחנו נותנים טיפול לחולים ולמטופלים שלנו, העיקרון השני אומר שאת ההכנסות אנחנו ניתן לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית. אלה שני עקרונות חשובים ומהותיים. אני, אדוני שר התיירות, לא מתנגד לכך שיגיעו מחוץ-לארץ לקבל רפואה בישראל, אני שמח שמערכת הבריאות שלנו היא כזאת שכדאי לאנשים להגיע מחוץ-לארץ ולקבל טיפול אצלנו, ואנחנו בעד זה. אבל אנחנו כמובן, ואני מניח שבזה אנחנו כולנו מאוחדים, לא נרצה שזה יבוא על חשבונם של החולים ושל המטופלים בישראל. לכן ההסדרה הזאת כל כך חשובה, ולכן כל כך חשוב להקפיד ולוודא שהמנגנון הזה, שבסופו של דבר יוצר רווחים למערכת, לא יבוא על חשבון מי שאיננו יוצר רווחים למערכת. והחולה הישראלי איננו יוצר רווחים, הוא איננו תייר מרפא, הוא בסך הכול אזרח שרוצה לקבל טיפול ראוי. אני רוצה גם לחזור ולהדגיש, כמו שגם אמרה חברת הכנסת מיכאלי, היא לא הספיקה להגיד את זה מעל הבמה, אבל אני אומר את זה גם כאן בשמה, אני חושב שגם הדבר הזה מוסכם ומקובל על כולנו, שהמערכת הזאת לא צריכה לבוא על חשבון ההסדרים הקיימים היום עם חולים ומטופלים משטחי הרשות הפלסטינית, מהשטחים הפלסטיניים. ההסדרים האלה הם הסדרים שצריכים להמשיך ולהתקיים לתועלת מטופלים מהאזורים האלה ולתועלת האנושיות של כולנו. עמיתי חברי הכנסת, זו ההזדמנות לומר: מערכת הבריאות בישראל היא מערכת מצוינת, עם רופאים נהדרים, עם אחיות מסורות, עם עובדים טובים, אבל המערכת הזאת צריכה הרבה מאוד חיזוק, הרבה מאוד תגבור. צריך לחזק את הרפואה הציבורית בישראל, שעברה לאורך שנים דיאטה רצחנית. הדרך לעשות את זה, עמיתי חברי הכנסת, היא לתת למערכת הזאת הרבה יותר כסף, קודם כול מתקציב המדינה.

תודה רבה לך, אדוני. חבר הכנסת אראל מרגלית, חבר הכנסת מסעוד גנאים,

חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת. חברת הכנסת יעל גרמן. אדוני היושב-ראש, נכבדי השר, חברים וחברות, למי שלא זוכר, ודווקא חשוב לי להזכיר, בוועדה לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית שעמדתי בראשה הייתה תת-ועדה שנקראה "הוועדה לתיירות מרפא". בראש הוועדה הזאת עמד יוג'ין קנדל, אני חושבת שאתה בוודאי יודע, ויש לה מסקנות מפורטות, ואני פשוט מבקשת שבאמת גם אתה,

אני חושבת שאתה קראת את זה, אבל גם בוועדה שבה יעבור החוק, כדאי לקרוא את המסקנות של יוג'ין קנדל. בוודאי אף אחד מהיושבים כאן לא חושד בו בחוסר מקצועיות. הוא אדם מקצועי, שקול. הוא דיבר, ואנחנו דיברנו, בוועדה שלנו, על שלושה עקרונות:

העיקרון הראשון שהנחה את תת-הוועדה היה שתיירות מרפא זה דבר מבורך, אבל שלא יבוא על חשבון החולה הישראלי, שלא ייווצר מצב שיש תורים בבתי-החולים לניתוחים, אבל אותו ניתוח שתושב ישראלי מחכה לו חצי שנה, אם יבוא תייר מרפא הוא יקבל אותו תוך שבוע. זה דבר שאסור לעשות. עכשיו, כדי שזה לא יהיה, דיברנו גם על כך ששר הבריאות יוכל לדעת בכל עת את כל התורים, אורך התורים, בכל בתי-החולים. ואז, חבר הכנסת ברושי, מה, הכול בסדר? ואז אפשר לווסת, ובהחלט אפשר להעביר תייר מרפא למשל לפריפריה, ששם אין תורים. זה העיקרון הראשון. העיקרון השני הוא אותו עיקרון שאומר שהרווחים מתיירות מרפא צריכים להישאר באמת בתוך בית-החולים. העיקרון השלישי הוא להסדיר את כל הנושא של הסוכנויות למיניהן, אני אומרת את זה במפורש:

היום יש מקרים שבהם סוכני תיירות מרפא מביאים הנה את תייר המרפא, והסוכן, שמקבל את החשבון בשקלים, מעביר את זה, וראינו לכך הוכחות, לתייר בדולרים. יש מקרים כאלה, עם הוכחות בוועדה. אני חושבת שהסדרת הנושא, ואתם נתתם את דעתכם, אני קראתי גם את הממשלתית וגם זו של מרב, אין ספק שהצעת החוק הממשלתית נותנת דגש בהסדרת הנושא, וזה מאוד מאוד חשוב, כי אני מאמינה שאם תיירי ידעו שלא מסדרים אותם, יהיו לנו יותר תיירי מרפא, והם יהיו גם הרבה יותר מרוצים, ובאמת אנחנו נפעל בהוגנות. אבל מה שחסר בהצעה הממשלתית, ומצאתי בהצעתה של מרב מיכאלי, זה ההסתייגות, הסייג המוחלט, שתייר מרפא לא יקבל טיפול על חשבון חולה ישראלי. אם באמת זה יתווסף, אני חושבת שההצעה הזאת מבורכת וטובה. תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת זהבה גלאון, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. כבוד היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, כבוד השר יריב לוין, הצעת החוק טובה מאוד. אומנם אנחנו, מבחינה כללית, אידיאולוגית, עם רפואה ציבורית כללית חינם, ומובן שמדובר כאן על תיירות מרפא, אבל זה לא קשור. העניין הזה, הנושא הזה מוכר לי טוב מהעבודה שלי, וכשראיתי את הצעת החוק הזאת, אכן אמרתי שטוב מאוחר מאשר בכלל לא. אני לא אחזור על הדברים שקודמי אמרו, חברת הכנסת גרמן ודב,

טוב שמתקנים. המצב עגום ביותר, וזה אפילו לא לכבוד מדינת ישראל והרפואה בישראל שהמצב הקיים יימשך. אני נתקלתי בהרבה דברים שהם ממש לא לכבוד הרפואה בישראל. לכן, העקרונות שאנחנו נשמור עליהם, ואני בטוח שבוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשותו של חבר הכנסת אלי אלאלוף נעשה את הדבר הנכון ביותר. גם הצעת החוק הכללית מאוד טובה, בוודאי בהשתתפות חברת הכנסת יעל גרמן, שיש לה תרומה חשובה ביותר לעניין. גם מסקנות יוג'ין, נתייחס אליהן בוועדה, כדי שיצא חוק שאכן ייתן את המענה הנכון, לא רק בעניין התיווך וצורת התיווך והסוכנים, אלא מעבר לזה, וכן לשמור על העקרונות החשובים ביותר לטובת הרפואה הציבורית: שהכסף אכן ייכנס לבתי-החולים, לחיזוק המערכת הציבורית,

לא על חשבון התורים של האזרח הישראלי שמחכה לתורים, ובהזדמנות הזאת נשפר את המערך של תיירות המרפא בצורה הנכונה, שתתאים, תיתן לנו כבוד מבחינה מקצועית, וגם מבחינת השוק השחור, וכל הדברים האלה שישנם, שיחוסלו לחלוטין, ונעשה את הדבר הנכון, שאכן מערכת הבריאות תתגאה במשהו שיתאים לה.

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת מיכל רוזין מוותרת, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח. אחמד טיבי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מכובדי, ממלא-מקום ראש הממשלה, זה אתה, לא?

עכשיו סיבכת אותו. עכשיו סיבכת אותו. יואל, יואל, אתה מפריע לי עם מ"מ ראש הממשלה. זאת הזדמנות שלא חוזרת כל יום. יש לו, אגב, תכונה חיובית אחת ויחידה. אוהד הפועל. אוהד הפועל תל-אביב, זה הכול. בזה זה מתחיל ובזה זה מסתיים. עכשיו הרסת לו את

לא, הוא מודה בזה. הוא מודה בזה. השבוע הייתה לו סוף-סוף,

דמוקרטיה אמיתית. אדוני, זמנך, השעון מתקתק.

האמת היא שהשבוע הפסיק זמן הפועל תל-אביב לתקתק. הם ניצחו ניצחון יפה.

אוקיי.

תיירות מרפא. אין ספק שרמת הרפואה בארץ היא מהטובות, גם מערכת הרפואה הציבורית. יש הרבה ביקורת, יש הרבה מה לשפר: מספר מיטות, תקנים, שעות עבודה, תורנויות של רופאים,

של צוות רפואי, יחידות לטיפול נמרץ. צריך לשפר. אבל יש רושם שסוכני תיירות המרפא, ותיארה את זה חברת הכנסת גרמן, חלקם מנצלים את המצב. לעתים רואה חולה, אזרח רגיל, שלידו מישהו מקבל טיפול סוּפּר, ואז יש פער. אנחנו רוצים שהדבר הזה יימשך, זה לגיטימי,

יש לנו מדינה שכנה,

שהיא הטובה ביותר בעולם הערבי בתיירות מרפא, ויש גם את גרמניה, יש שם תיירות מרפא, אבל אסור שיהיה פער, לא בשירותים ולא ברמת הטיפול. הוזכר לפני כן הטיפול הרפואי בחולים מהרש"פ, בעיקר ילדים. חלקם מקבלים טיפול, חלקם, נמנע מהם לקבל טיפול כי הם חשופים ללחץ של המינהל האזרחי וגורמים נוספים. כדי לתת להם את אפשרות לקבל טיפול יש לחץ על ההורים, על המשפחה: תעשה א', תעשה ב' סחיטה ברורה. זה דבר לא מוסרי. כל העמותות המטפלות בנושא כבר הציגו מקרים, נתנו עדויות, נתנו הוכחות. זה דבר לא אנושי. זה דבר לא אנושי. מי שזקוק לטיפול רפואי חייב לקבל את הטיפול הרפואי. הוא גם משלם הרבה כסף

הרשות משלמת הרבה כסף לאוצר המדינה. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות לך על רוחב לבך.

חבר הכנסת איתן ברושי, לא נוכח, חבר הכנסת אייכלר, לא נוכח. חבר הכנסת בר-לב. אדוני היושב-ראש, לפני שהגעתי לכנסת הייתה לי חברת סטארט-אפ בתחום הרפואי, בתחום הקרדיולוגי, חברה מאוד מצליחה. אני יכול לומר לכם שקרוב לעשר שנים לפני שהגעתי לכנסת, עיקר ההסתובבות שלי הייתה בבתי-חולים, בכנסים בין-לאומיים רפואיים, בבתי-חולים בארץ, בחו"ל וכן הלאה. מדינת ישראל, רמת הרפואה בה היא מהגבוהות בעולם, ובוודאי בתחומים הקרדיולוגיים היא מובילה, אני חושב, בהחלט בגאון, וגם בתחומים אחרים. אנחנו רואים, שומעים על חברות הסטארט-אפ הישראליות שנרכשות על-ידי חברות בין-לאומיות. אני חושב שתחום הרפואה יכול להיות מקור הכנסה וגאווה גדול למדינת ישראל, יכול וצריך. אבל כמובן, זה לא יכול להיות במצב שהתורים במדינת ישראל כל כך ארוכים, שיש מחסור ברופאים בגלל מחסור בתקנים ומחסור באחיות, כשרופאים, סטאז'רים ואחיות צריכים וצריכות לעבוד במשמרות ארוכות, אפשר לומר כמעט לא אנושיות.

אם החוק הזה, אני לא בקיא בפרטיו, אבל אם החוק הזה באמת ימצא את האיזון איך ראשית לשפר לא רק את רמת הרפואה בארץ, כי אם את רמת השירותים הרפואיים לאזרחי מדינת ישראל, ובמקביל לפתח את ישראל כמקור רפואה לכל הנצרכים ברחבי העולם, אם אפשר יהיה לעשות את זה, אז כמובן אני בעד לעשות את זה. כמובן, בראש ובראשונה זה אזרחי מדינת ישראל, ואני חושב שצריכה להיות תוכנית ארוכת טווח, כי אין לי ספק שבטווח הקרוב זה בלתי ניתן לעשייה. זה בלתי ניתן לעשייה, כי כפי שאמרתי, התורים בלתי נסבלים, המשמרות שהרופאים והאחיות והאחים והרופאות צריכים לקיים בלתי אפשריות. אני חושב שגם מספר המתקבלים ללימודי רפואה קטן מהצורך של מדינת ישראל לתת שירותים לעצמה ובאמת לרפואה תיירותית, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני בהחלט בעד חקיקת חוק בכיוון הזה, אבל בפירוש אסור שזה יהיה על חשבון אזרחי מדינת ישראל.

חבר הכנסת זחאלקה, לא נמצא. חבר הכנסת פורר, בבקשה. תודה, אדוני. רק בפתח הדברים, חבר הכנסת טיבי, חשוב לציין שמערכת הבריאות בישראל מטפלת במאות ילדים ופצועים מסוריה, בעלות של מאות-מיליוני שקלים, על חשבון משלם המסים הישראלי, שעושה את זה במה שנקרא לב פתוח ונפש חפצה. אני חושב שמדינת ישראל ראויה לציון בטח על הפעילות הזאת, בהקשרים האלה, אבל זאת לא התיירות הרפואית שעליה אנחנו מדברים ואותה אנחנו רוצים. אדוני השר, החוק הזה דרוש ונחוץ כדי לעשות סדר בענף. עם זאת, אני אומר את זה לחברים שלי שיושבים פה,

חברת הכנסת מיכאלי: צריך לזכור שזה עולם תחרותי, ויש תחרות במובנים האלה של תיירות רפואית, וכבר היום עולם התיירות הרפואית בישראל, בגלל כל הרגולציה והקשיים שמערימים עליו עוד בלי שיש חוק, כבר הולך ונעלם.

אפשר היום כבר לסגור את הענף מבחינת המצב שלו. המתחרים שלנו, שזה טורקיה, גרמניה ואפילו קוריאה, הרבה יותר מתקדמים מאתנו, וכדאי ללמוד מהרגולציה שם. אנחנו נתמוך בחוק, כי אני מסכים אתך: צריך לצאת לדרך ולהתקדם. יש כמה דברים וכמה נושאים שיצטרכו לבוא לידי ביטוי בחקיקה ושבחוק המנוסח הם בעייתיים. האחד זה הנושא של הסוכנים, שהפכו אותם לאיזשהם אויבי העם והמדינה. אז כמו שאתה יודע, גם כשאתה רוצה להביא תיירים לישראל אתה צריך להפעיל משרדי שיווק שישווקו. בלעדיהם לא תהיה פה תיירות.

ואם לא יהיו סוכנים שיפעילו את המשרדים האלה בחו"ל גם לא תהיה פה תיירות רפואית. צריך לאפשר להם את זה, ובשביל זה גם צריך לאפשר להם להרוויח.

אם המדינה תתחיל לפקח על כמה מרוויח כל אחד מכל אחד וכמה הוא גובה או לא גובה, לא שם צריך לעשות את הסדר בתיירות הרפואית. לא שם צריך לעשות את העניין. מבחינתי, מי שרוצה לבוא לפה, לשלם הרבה מאוד כסף, שישלם הרבה מאוד כסף, אין לי שום בעיה. צריכה להיות רגולציה של השירות שהוא מקבל. אני צריך להיות בטוח שהוא יקבל שירות טוב, אני צריך להיות בטוח שלא ירמו אותו, שלא יגנבו אותו ושלא יספרו לו סיפורים. אבל אם הוא משלם יותר כי הוא רוצה לקבל שירות יותר טוב, אם הוא ישלם יותר, לפעמים הוא רוצה לשלם יותר כי הוא רוצה גם מלון יותר טוב, ולפעמים הוא גם מביא את המשפחה שלו יחד אתו לאותו עניין. לא על זה הרגולציה. בדיוק על זה הרגולציה, כי זה חלק מהעניין.

יותר מזה, קובעים שהיום, יוצרים מצב עוד יותר גרוע מבחינת הסוכנים, כשאומרים: אתה, בשביל להיות סוכן כל מה שאתה צריך זה תעודת זהות ולהיות מעל גיל 21. צריך למצוא את הדרך הנכונה, בשיתוף משרד הבריאות, במובן הזה,

שאין לך רישום פלילי, זהו, שום הכשרה, שום ידע. דווקא בסיפור הזה אנחנו נפתח את הפתח לכל מיני בעיות. צריך למצוא הכשרה מסוימת שמישהו עובר לפני שהוא מוכר את המוצרים האלה, אני לא יודע למכור אותם, אין לי אפילו הידע המינימלי הפארה-רפואי הדרוש בשביל למכור את המוצרים האלה, ואז גם נמצא את עצמנו עם פחות בעיות. אני כן חושב, ואני שוב אומר: ההתערבות של הממשלה צריכה להיות מידתית וכזאת שלא הורגת את הענף. מהענף הזה נהנים גם אזרחי ישראל שמקבלים שירות בבתי-החולים. תודה רבה לך. אנחנו עוברים לשתי הצבעות. ההצבעה הראשונה תהיה על הצעת חוק תיירות המרפא, התשע"ז 2017, הצעה ממשלתית,

אני מבקש מכולם לשבת.

ההצעה

30 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק תועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. ומייד אנחנו עוברים, ברשותכם, סתיו שפיר, להוסיף אותך לפרוטוקול? בעד. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק להסדרת התיירות הרפואית בישראל, התשע"ו 2016, של חברת הכנסת מרב מיכאלי. בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק להסדרת התיירות הרפואית בישראל, התשע"ו

אדוני. אדוני יושב-ראש הישיבה חברי היקר מאיר כהן, שהוא אחד מיוזמי החוק שאנחנו הולכים לדון בו,

אפשר, אני מבקש שקט. חברים, אומנם יוצאים לפגרה, אבל,

תודה. כל כך סמלי לסיים את המושב הזה בחוק על שירות אזרחי. אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד מתרגש. קיימנו הרבה מאוד דיונים בחוקים בוועדה שלנו, ועדה שיש בה שיתוף פעולה אדיר בין כל חברי הכנסת, אבל החוק הזה הוא מאוד מאוד מיוחד במינו. לפני החוק הוא כבר שינה את החיים למאות-אלפי צעירים מתנדבים ששוחרו מצה"ל ותרמו למדינה ותורמים למדינה בבניית התדמית שלה, החום שהיא צריכה להקרין, על השירות שהיא נותנת לכל אוכלוסיית המדינה, במיוחד לשכבות החלשות. אני חייב להגיד שזה מרגש להציג חוק שהיה בדיון כמעט עשר שנים. אדוני יושב-ראש הקואליציה, ידידי דוד, אם הגענו לרגע הזה, זה בזכותך, דוד ביטן, אז בוא תקשיב, כי מגיע גם לך קרדיט. אני רוצה להגיד לכם שאנחנו מביאים הצעת חוק מאוד מאוזנת, שדרשה הרבה פשרות, הרבה דיונים. גם העימותים היו ענייניים. סליחה שאני מפריע לך,

אני שוב חוזר ומבקש שקט. סליחה, זו שבצד שמאל עם הטלפון,

יש שם אנשים שמפריעים יותר מחברי כנסת. מה קורה? מה זה? אז אני באמת מתכבד להביא לפני הכנסת, לקריאה שנייה ושלישית, את הצעת חוק שירות אזרחי, התשע"ז 2017, שהגישה הממשלה, ועמה התמזגה הצעת חוק עם תיקון נקודתי, של חברי הכנסת אמיר אוחנה ודוד ביטן,

ראויה וטובה. הצעת החוק הזאת הוגשה לראשונה, כפי שאמרתי, בכנסת השמונה-עשרה, ב-2008, בדיוק לפני תשע שנים. אנחנו בוועדה השקענו כמעט שנה של עבודה אינטנסיבית. חברי מיקי לוי ספר את השעות של הדיונים, כמעט 200, חלק בזכותו, וחלק בזכות העבודה המאוד-מושקעת שלו, אני חייב לומר, כמעט 200 שעות, אם אני לא טועה, הוא אמר לי לפני כמה דקות. 189. חברים, אני חוזר ומבקש שקט. רגע, רגע, נכנס אורן. ירום הודו.

אתה כבר לא יכול להתקבל לשירות האזרחי, זה אבוד בשבילך. אתה כבר לא בגיל. אני רוצה להגיד שהדיונים היו אינטנסיביים, ענייניים, עם מתחים, וחלקם, אני מודה גם למי שאני לא אציין, כי היו הרבה מאוד התייעצויות בין לבין, בצורה אינטימית וחברית, לפעמים גם קשים. הצעת החוק הזאת מסדירה את המצב הקיים בשירות שמתקיים כמעט 20 שנה, ביוזמה של יהודי יקר, אדם נפלא, שחשב על הבנות הדתיות ששוחררו משירות צבאי, הרב צפניה דרורי, לא במקרה איש הפריפריה, מקריית-שמונה, ויחד אתו צוות מקצועי, שעובר כרגע רגעים לא נעימים, ואני מאחל להם רק טוב בסוף התהליך. אני שוב חוזר: זה רק עבור אנשים שצה"ל שחרר אותם משירות צבאי. אורן ידידי, אני יכול לבקש ממך טובה? אני חושב שהחוק הזה כל כך ראוי, שאני צריך שקט. please, ברשותך. השירות הזה, עם הזמן, הפך למאוד משמעותי בחברה הישראלית, ובמיוחד הציפיות החברתיות והאידיאולוגיות של הצעירים שהתנדבו לשירות הזה. הוא כבר לא אך ורק עבור הבנות הדתיות, משרתים בתחום הזה כל הפלגים, כל הצעירים, מהחברה הישראלית בכללותה. כיום השירות האזרחי הוא אחד המפעלים החשובים ביותר של המדינה, הלוואי שילך ויגדל, ואחד הכלים המשמעותיים ביותר לשילוב אוכלוסיות של צעירים בחברה ושיפור תדמיתנו. היום משרתים בשירות הזה כ-17,000 צעירים. הרשו לי לציין במיוחד את ה-4,500 שבאים מהחברה הערבית, מהמגזר הערבי, איך שכל אחד מהחברים יחליט להציג את זה, 1,500 צעירים שבאים מאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, ועוד כמה מאות אנשים מהמגזר החרדי, שיש להם חוק נפרד, שתוקן במהלך החוק הזה. הצעת החוק הזאת מסדירה את הפעילות של השירות הלאומי-האזרחי. היא מתווה את הפעילות, מגבירה את הפיקוח על המערכת ושל המערכת על המתנדבים בכלל, וקובעת כללים ותנאים לאופי השירות. במסגרת הצעת החוק תוקם מועצה ציבורית, מועצה שתייעץ לשר הממונה ולשירות, אשר תמליץ על מדיניות הרשות ותתווה מדיניות הנוגעת לגופים המפעילים והגופים הנותנים את השירות למיניהם. לא אסתיר שרציתי שהשירות האדיר הזה, שעבר בשנים האחרונות כמה משרדים, אם אני לא טועה, שמונה, יגיע לנחלה ולמקום הקבוע שלו. לצערי, נאלצנו להתפשר, וזה לא יהיה לא במשרד ראש הממשלה ולא במשרד קבוע לשנים הקרובות. לרשות של השירות האזרחי נקבעו גם סמכויות והנחיה לגופים המוכרים והמפעילים לפיקוח על הפעולות ועל המתנדבים, כפי שאמרתי. הוועדה עשתה מאמצים, כפי שאמרתי, לקבוע משרד קבוע, או משרד ראש הממשלה או משרד אחר, ראינו לנכון שמשרד החינוך או משרד הרווחה והשירותים החברתיים הם הרלוונטיים ביותר, אבל כפי שאמרתי, לצערנו לא הגענו להסכמה, הסכמנו שלא להסכים, רק שתבינו, כי היום השירות הוא מאוד מוצלח, הוא מתפקד, ולכן ויתרנו על הנקודה הזאת, כי בכל דבר שעושים בגדול, יש נקודות שצריך להתפשר עליהן. הרשות תכווין את תוכניות הפעולה השנתיות בהתאם לסדר העדיפות של הממשלה, סדר עדיפות ממלכתי, שתקבע הממשלה אחת לחמש שנים, והשר הממונה יקבע את תוכנית העבודה לארבע שנים. השילוב הזה של ארבע וחמש שנים זה עניין שמתאים מבחינה כרונולוגית להתפתחות התוכניות האלה. נקבע כי הגופים המוכרים יהיו רשאים לבצע פעולות נוספות, תשימו לב טוב, כי זו נקודת המחלוקת שדנו בה והיא מאוד חשובה, והיא נובעת מבדיקות שנעשות כרגע על קבוצה מסוימת מהשירות האזרחי, וזו השלכה תוך הפרדת החשבונות, ובלבד שהשירות האזרחי יהיה בעיקר בהיקף של 82% מהפעילות שלהם. אבל גם ה-18% האחרים בסוף, הרווחים שיהיו, יהיו לטובת השירות האזרחי. דהיינו, אלה דרכים שונות, אבל שמחייבות בסוף אך ורק את טובת השירות האזרחי, המתנדבים

חשוב היה בוועדה, בכל סעיף שעלה, לשמור על הבכורה והעדיפות של השירות הצבאי על השירות האזרחי. זה מאוד מרכזי. אין תחרות ביניהם, ההפך, יש השלמה. זה מאפשר לאזרח, בכל מקרה, לא חשוב מה מצבו, לתרום לחברה ולמדינה בשירות שהוא מוכר כשירות לאומי וכשירות בהתנדבות לקהילה. בנוסף, הוועדה עמדה על כך שהשרים יחויבו לקבוע יעדים לייצוג הולם של אנשים בעלי מוגבלויות וילדים ונוער בסיכון, ולדאוג במיוחד לעולים החדשים שיגיעו כמתנדבים בודדים ולשמור על השירות שיקבלו ועל התרומה שלהם. במטרה לשמור גם על סדרי עבודה תקינים וגם על יעילות השירותים קבעה הוועדה כי המתנדבים לא יבצעו מטלות כמו עבודות ניקיון, לא שזה חס וחלילה לא טוב, אבל לא בשביל זה הם רצו להתנדב, ולא ימלאו את מקומות העבודה של אנשים בעלי משרה שיצאו מסיבה זו או אחרת, זמנית או קבועה, ממעגל העבודה, זה לא במקום עובדים שנמצאים במערכת. ופה הזהרנו, אורן, הבטחת לי משהו.

יאללה, תשמור על מה, אני מבקש. זה מאוד חשוב. אלאלוף, זה לא מכובד, מה שאתה עושה.

זה מאוד מכובד, כי אני מכבד אותך, אתה יודע. הוא השקיע, אני מבקש. שנה שלמה, אורן, בחוק הזה. הוא השקיע שנה.

אתה היית, הופעת לפעמים וראית, ומאוד חשוב שכל נקודה תהיה מובנת לכולנו, כי זה חוק שהיה יכול להיות במחלוקת רבה, ולשמחתי, אני חושב שהגענו להבנה מסוימת.

זה מאוד חשוב שנבין שאין פה החלפת עובד במשרה בהתנדבות של מתנדב. חשוב שילמד בהתנדבות שלו, אבל שלא יחליף אדם עובד. בניסיון לקבוע את תחומי הפעילות הממלכתיים שלא שנויים במחלוקת קבעה הוועדה כי משרדי הממשלה והרשויות המקומיות יפעילו מתנדבים במגוון של תפקידים שייקבעו בוועדה משותפת של הרשות, של המשרדים או של הרשות המקומית, בהתאם למקום ההתנדבות. הפיקוח יהיה מאוד מדוקדק במקומות האלה, כדי שהפעילות והעיסוק של המתנדבים יהיו מאוד משמעותיים, גם לטובתם וגם לטובת המערכת. בעקבות הצעת חוק של חברי חברי הכנסת אמיר אוחנה ודוד ביטן, נקבעה הוראה המחייבת אישור של השר לעניין מימון התקנה, בהתאם למשרדים השונים, שגוף מפעיל שעיקר מימונו בא מהמשרד, שיקבל אישור על השירות או על תמיכה מגופים זרים. אני חושב שזאת נקודה מאוד מרכזית. אנשים שמתנדבים, מתנדבים כישראלים. ואני פה מרשה להפליג ולהגיד: לא בא בחשבון שנבקש ממדינה כלשהי, זרה, כמובן, ודאי מבחינה גיאוגרפית, או בכלל, שנבקש ממנה להשתתף בהחזקה של חייל זה או אחר. זו אחריות של המדינה.

ואני באמת מודה על ההערה הזאת, וזה תוקן בהתאם, בהמשך לדיונים בינינו, שהיו לפעמים מתוחים. לסיכום, הצעת החוק מעגנת את השירות הלאומי-האזרחי תוך שמירה מדוקדקת על השירות הצבאי והבטחת זכויות המתנדבים, וחתירה לשירות מועיל לתועלת הציבור באמצעות גופים מפעילים, ראויים ומוכרים. הצעת החוק, כפי שאמרתי, גם אפשרה תיקונים של השירות של החרדים במסגרת החוק המיוחד שנקבע ב-2014, חלק מהחוק הזה תוקן, שמאפשר לאוכלוסייה החרדית להתנדב, והיא היחידה שגם יכולה להתנדב בארץ ובחוץ-לארץ, ואנחנו מכירים בזה. הייתה לי הזכות, רק לפני, יחד עם חברי מאיר, לראות מתנדבים בחוץ-לארץ, באדיס-אבבה, בזכות קהילת חב"ד. אני רוצה להודות.

באמת תרשו לי שלא להתחיל בשר, שבאמת פעילותו הייתה אדירה, ובחברי כנסת. אני רוצה להודות דווקא לצוותים המקצועיים, ובראש ובראשונה לעובדי הרשות שמנהלת את השירות האזרחי, לשר-שלום ג'רבי, שיסלח לי, מדי פעם התנהגתי אליו כמו אבא לבן, ולפעמים העמדתי אותו על דברים בצורה לא הכי עדינה, אבל הוא קיבל את זה תמיד בהבנה, לו ולכל הצוות, אבל במיוחד אני רוצה לציין את היועץ המשפטי שלו, יואב ארבל, שידע כל פסיק, כל סעיף, וידע להשוות, ועשה דיונים בלתי רגילים, בלתי פוסקים, עם הייעוץ המשפטי של הוועדה. אני רוצה להודות גם לנציג משרד המשפטים עורך-דין דרור גרנית, שגם חטף, סליחה על הביטוי, אבל אני אומר את זה בחברות מלאה ובהערכה אדירה על היכולת המקצועית, על הידע, על היושר האינטלקטואלי שלו ושל האחרים. אני רוצה להודות, וסלחו לי, כדי שהפעם לא אפשל, לצוות של הוועדה, ובשבילי הצוות זאת גם מנהלת הוועדה, ממלאת-מקומה היום, היועצת המשפטית האדירה, אין עלייך, אי-אפשר פחות מזה,

אני יודע שאני מביך אותך, היועצת המשפטית שלנו, והצוות שלה, שעשו עבודה אדירה. עכשיו אגיע באמת לשר, מגיע לך, התעקשת, עודדת אותי. אני אגיד מה שנראה לי נכון. אני אומר שזה נפלא להרגיש ששר עומד מאחוריך כשאתה מתמודד עם אתגר לא קטן של חקיקה. אנחנו צריכים להגיד לכם שאלו הנקודות הכי משמחות, ודאי חבר כנסת, אני בטוח שגם יושבי-ראש ועדה אחרים מרגישים כך, כשאתה מתמודד עם אתגר בסדר גודל כזה. באמת תודה לך.

כי הנגישות וההבנה שלך והפשטות בהתנהגות שלך כלפינו, בראבו לך. תמשיך כך, אם מותר לי. בגלל הגיל אני מרגיש שמותר לי לתת לך המלצה. לחברי הכנסת, באמת כולם, את חלקם אני לא אציין, כי היו התייעצויות שקטות, ואני לא אוכל לציין אותם כי זה ההסכם בינינו, והם יעשו מה שהם רוצים. הם יושבים פה. אבל אני רוצה במיוחד לציין את חברתי מירב בן ארי,

חושבת שאני עוזר לה, והיא כל הזמן מצילה אותי ממצבים קשים, שולי מועלם, שאני לא יודע מאיפה את מוציאה אנרגיה,

ביל-חמסה עלייכּ. five עלייך, בעברית פשוטה, לא? למיקי, באמת, שעשה שיעורי בית, ניצל את הידע מתפקידו הקודם כסגן שר, ורצה שהשירות האזרחי יהיה אחר ממה שהיה לפני שהוא הכיר אותו,

זה בא מביקורת אמיתית, שהייתי רוצה שתמיד תהיה, שאנשים בעלי מקצוע, עם הידע המקצועי הנדרש,

והוא עשה את זה עם ההתלהבות שאתם מכירים, עם תנועות הידיים שאתם גם מכירים, אבל בחיבה מדהימה. עובדה שהצביע כמו כולנו בסוף בעד החוק. יש לו זכות לערעור, וניתן לו בשמחה, והוא יעשה את זה. אני רוצה להודות, בפעם הראשונה אני עושה את זה, אבל אמרו לי שאני אפשל, זה כל הזמן, מהבית, אימא שלי אף פעם לא נתנה לנו מחמאות. היא אמרה: בני, אתה לא צריך שאני כל הזמן אגיד לך שאני אוהבת אותך ואני זקוקה לך. אז מנהלת הסיעה שלי, ז'קלין: את המשפחה שלנו, אז אני לא מודה למשפחה בדרך כלל, אבל מגיע לך, באמת, לך וללימור ולכל הצוות של סיעת כולנו. אתם יודעים שאנחנו מפלגה מוזרה אבל מעניינת מאוד, ואני שמח להשתייך אליה, כמובן. אני רוצה להודות, אמרתי את זה גם לחברים, אני רוצה להודות לצוות של הקואליציה. דוד, מגיעות לך ברכות. אני לא ידעתי כמה תפקידך קשה ודורש סבלנות ואורך רוח.

אם אתה משקיע כמו שהשקעת בחוק הזה כדי שנוכל לדון ולסיים את המושב הזה, בזכות החוק הזה שהמתין כל כך הרבה, אז בראבו לך. אז ראיתם שלפני כמה דקות אנחנו תיקנו את סעיף 48, וזה תוקן גם בוועדה, ולכן בנוסח הסופי הוא מגיע אליכם. יש פה עוד הסתייגות של חברת הכנסת מיכל בירן, שזכותה לעשות את זה. היא גם הייתה פעילה בחלק מהדיונים. בגאווה גדולה אני בא לפה להודות לכולם, ובעיקר לבקש את אמון הכנסת ולאשר את זה בקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה. לפני שעוברים להסתייגויות, הודעה למזכירת הכנסת ירדנה מלר,

ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הגליל (תיקון מס׳ 12), התשע"ז 2017, שהחזירה ועדת הכספים. כמו כן, הונחו מסקנות ועדת המדע והטכנולוגיה בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת עמר בר-לב בנושא: הצורך בפרסומו של דוח המו"פ בעניין מכון וולקני.

תודה רבה. אנחנו עוברים להסתייגויות ולבקשות רשות דיבור. לסעיפים 1 41 אין הסתייגויות. לסעיף 42, חבר הכנסת יאיר לפיד, אינו נוכח, חברת הכנסת יעל גרמן, מוותרת? סיעתית שמי שמייצג אותנו זה מיקי. מיקי. מיקי, כמה זמן אתה הולך לדבר? חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה.

לא עושה פיליבסטר. מיקי, עשר דקות?

תודה. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני עומד כאן ובהחלט מתרגש, ואני שמח שלאחר המשבר של 24 השעות האחרונות הצלחנו להגיע להסכמות אשר יסדירו בחוק את פעילות העמותות שמפעילות את בני ובנות השירות הלאומי-האזרחי. התיקון העיקרי שביקשתי להכניס, אשר עניינו עיסוקן העיקרי של עמותות השירות הלאומי, הנו 82%, דהיינו, 82% כל עיסוקם. 18% מהתקציב, החלק הנותר, הניתן על-ידי המדינה, ישמש רק כמפתח לעיסוק מחוץ לעמותה, דהיינו עיקר עיסוקם. לדוגמה: אם התקציב הממשלתי הנו 100 מיליון שקל לאותה עמותה, 18%, שהם המפתח, יוכלו העמותות לקיים פעילות עסקית חיצונית בהיקף של 18 מיליון שקלים. זה ההסבר הפשוט מאוד מאוד, מובן לכל בר-דעת, לא צריך להיות כלכלן. החשוב הוא, אדוני יושב-ראש הוועדה, שהרווחים ילכו לטובת העמותה עצמה, לטובת בני ובנות השירות הלאומי, ואני בהחלט מברך על כך. למרות הדרמה שהתחוללה בבית הזה, אני מבקש להצהיר ולהביע, אני בעד השירות הלאומי-האזרחי. זהו מפעל ראוי, שמהווה גשר בין האוכלוסיות השונות במדינה ומהווה פתרון הולם לאלה אשר אינם מתגייסים לצה"ל. החוק בא לעולם לאחר ארבע שנים שהוא נדון בוועדה, ולאחר כמעט עשר שנים מהיום שהוא הוצע. גם כאשר ישבתי באוצר כסגן שר פעלתי לחקיקה והסדרה, מכיוון שהנושא היה פרוץ ונטול פיקוח. כולנו יודעים זאת. אדוני היושב-ראש, אדוני יושב-ראש הוועדה, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, מדובר בתקציב של 800 מיליון שקלים, כסף ציבורי, וראוי כי הוא יהיה נתון לפיקוח ולהסדרה. בסופו של דבר, החוק אשר יצא מתחת לידיה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות הנו חוק טוב, שעונה כמעט על כל הנושאים. לא תמיד קיבלה הוועדה את דעתי, אבל הצלחתי להכניס כמה וכמה שינויים מהותיים, אשר יאפשרו פיקוח ובקרה, כמו פתיחת השוק לתחרות וכניסת שחקנים נוספים, מינוי חשב לרשות השירות הלאומי-האזרחי מטעמו של החשב הכללי באוצר, כפי שנהוג במשרדי ממשלה, ובעניין הזה נחה דעתם של כלל חברי חברי הכנסת ויושב-ראש הוועדה, והם נתנו ידם לנושא הכל-כך חשוב הזה, וימונה חשב מטעם החשב הכללי באוצר, לקצוב את כהונת ראש הרשות לשירות לאומי לחמש שנים, סכום עיצום כספי של 3,000 שקלים על אירועים ואי-הסדרה נכונה ואי-תשלום לבנות השירות הלאומי-אזרחי של כסף שמגיע להן, חברתי מירב, זה בשבילך, דירותיהן של בנות השירות ישמשו אך ורק למגורי בני ובנות השירות הלאומי, ולא נמצא אותן ישנות על חוף הים בתל-אביב, הפרדה חשבונאית מלאה בין העיסוקים השונים של העמותה, שיוגבלו ל-18% מהיקף התקציב הממשלתי, שזה אומר שכל האירועים הכלכליים, כל ה"ביזנס", בלשון העם, שייעשה מחוץ למסגרת העמותות, ינוהל במסגרת חשבונאית נפרדת, למען תהיה שליטה על החשב הכללי באוצר על הכסף הזה, התעקשות על 12 חודשי שירות מלאים, כי מצאנו שבמקומות מסוימים לא מקפידים על העניין הזה, תהליך מוסדר לכניסת שחקנים חדשים. נכון, חלק מהבעיות וחלק מהדרישות שלי וההסתייגויות שלי לא התקבלו, אבל זה כמו בכל מאבק פוליטי בבית הזה, וזה בסדר, פעם מפסידים ופעם מנצחים, כמו הגבלת שכר, כמו הגבלה של 3,000 מתנדבים לכל עמותה, לכל עמותה, אמרתי: בואו נגביל ל-3,000 מתנדבים, למען ייכנסו עמותות חדשות. היום הנושא הזה פתוח. יש עמותות שהיקף פעילותן 5,600 מתנדבים. זה מונסטר ענק, ואין לי בכלל ספק שבעתיד נצטרך לתת את דעתנו לעניין הזה. אתם צריכים להבין,

שהתקציב ל-3,000 מתנדבים הוא 80 מיליון שקל. לקבוע בחוק לאיזו משרה תשויך מינהלת השירות האזרחי כדי למנוע פוליטיזציה, לא הצלחנו. אני מצר על כך. חבל. אני ביקשתי להצביע על איזה משרד שרוצים: חקלאות, אזרחים ותיקים,

מה שרוצים, אבל לשייך אותו למשרד מסוים, ושהשירות הלאומי-האזרחי לא ינדוד ממשרד למשרד. וזה פוליטי לחלוטין, חברים. ביקשתי למנוע את הפוליטיזציה ולהשאיר את השירות ממלכתי לחלוטין, ואני מודה שלא הצלחתי. אלה הם חלק מהנושאים שלא הצלחתי להביא להכנסתם בחוק, כל אלה, משיקולים כאלה או אחרים, פוליטיים בחלקם. למרות זאת, אני אומר, למרות זאת אני מרוצה מהתוצאה, אם כי היא חלקית, ואני אמשיך לעקוב אחרי הנושא למען שקיפות וניקיון כפיים. אני מבקש להודות,

עכשיו אתה השחקן הראשי. גברתי, איפה יש סדרנים? אני מבקש שתשמע מה אני רוצה להגיד. אני רוצה להודות לחברי הכנסת, חברי גם למריבות וגם לחגיגות.

זה הלב הנושם של הבית הזה, פעם מתרגזים, פעם שמחים, פעם מתחבקים. תודה רבה לכם, חברי חברי הכנסת, שפעלתם בנושא הזה, תודה רבה, ענקית, ענקית, ליושב-ראש הוועדה חבר הכנסת אלי אלאלוף. אני מתנצל מעומק הלב ומבקש סליחה על הצרות שעשיתי לך. לא פשוט לסבול אותי, אני יודע את זה. אני מבקש סליחה מעומק הלב, זה רק מתוך אהבתי והערכתי אליך, אז אני מבקש להתנצל בפניך, ליועצת המשפטית נועה, שעשתה עבודה מדהימה, גם את סבלת אותי, לא תמיד בשעות העבודה, לפעמים גם שלא בשעות העבודה, לאתי, מרכזת הוועדה, לכל עובדי הוועדה הנפלאים, אני פעם ראשונה משקיע מעל 200 שעות בוועדה הזאת, שאני לא חבר בה, מתוך רצון לשנות וכו'; ולמרכז הקואליציה, לדוד ביטן,

ללא התערבותו החוק הזה לא היה בא ויוצא לפועל. לא נותר לי אלא באמת מכל הלב לברך על המוגמר ולהודות לכולם. תם ולא נשלם. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת מיקי לוי. חברת הכנסת מיכל בירן, בבקשה, אינה נוכחת. אנחנו עוברים לרשימת בקשות הדיבור. חבר הכנסת איימן עודה, חמש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת וחברות הכנסת,

אני יודע שאתה ניסית לדבר אתנו, ואני מעריך את זה, אבל אני חושב שהדנ"א של ההתנדבות הוא ההסכמה: בלי הסכמה, אין התנדבות. אני חושב שזה מאוד ברור ומאוד משכנע. אנחנו, הרשימה המשותפת, שקיבלה יותר מ-85% מהציבור שלנו, אנחנו אומרים לך שאנחנו לא מסכימים לנוסח. האם זה נכון לבוא על אפנו ועל חמתנו ולהביא חוק ברוב אוטומטי מקרב הכנסת? זה אקט לא דמוקרטי. זה אקט לא נכון. אתה רוצה ליהנות רק מהזכויות בלי לעשות צבא. אכן, זה,

אני מבקש שתשמרי על, חברים, תנו לו לדבר, בבקשה. אני מבין שזה תהליך מייגע, קשה מאוד, אבל אני חושב שמי שחותר לבנות התנדבות, צריך ללכת במסלול הזה עד הסוף, אחרת, סליחה, זו לא התנדבות, כי אין בה את ממד ההסכמה, שהוא הממד העיקרי בכל התנדבות. איך יכול להיות שאנשים שהם בעד התנדבות, בעד התנדבות ממוסדת, והם גם אנשים שלא מפנים עורף לאזרחות, והם חברי כנסת בכנסת ישראל, איך זה יכול להיות שהם מתנגדים? אנחנו התנגדנו לפוליטיזציה של ההתנדבות. כלומר, אחרי ועדת אור הוקמה ועדת לפיד, השמאלנים בוועדת לפיד היו צחי הנגבי וגדעון עזרא, והיא החליטה בסעיף 2 שעל הצעירים הערבים לשרת שירות לאומי, צעד ראשון בכיוון המשטרה, הצבא ומסגרות ביטחוניות נוספות. העבירו את זה לשאול מופז, שר הביטחון דאז. אמרנו: מה לביטחון ולשירות אזרחי? אמרנו: אנחנו מתנגדים. אנחנו התנגדנו לקשר בין הזכויות לבין החובות, כי זה לא נכון מבחינה אזרחית, מבחינה תיאורטית, וגם מבחינה מעשית זה לא נכון. וביחס בין מי נתן ומי לקח בינינו לבין המדינה, מספיק לדבר על 5 מיליון דונם אדמה שהמדינה גנבה מאתנו משנת 1951 עד שנת 1966, אבל לא רק. מדי שנה אנחנו משלמים מסים בסך 36 מיליארד שקלים. וגם מדברים על חובות. המדינה חייבת לנו. חייבת לנו. אבל התפיסה הערכית הבסיסית היא שהזכויות הן מוחלטות, ובמדינת חוק מענישים בן-אדם שעבר על החוק בהתאם, לא מענישים אנשים שלא עברו על החוק. גם מבחינה כלכלית, מבחינה מעמדית, מי יודע אם בעלי הון, אבל אתם כל היום עוברים על החוק. כל היום אתם עוברים על החוק ולא מענישים אתכם.

וכך יגדילו את האבטלה בקרב הצעירים הערבים. שהילדים שומרים עליך מפני החברים שלך בסוריה,

חבר הכנסת עודד פורר, גם בישראל.

אני לא רוצה לקרוא אותך בקריאה ראשונה.

אני מבקש גם לשמור על הזמן שלי, בבקשה. אני אוסיף לך כמה שתצטרך. תודה רבה. הוא גם לא מספיק מוסלמי, חברים. הוא בכלל לא מוסלמי, חבר הכנסת אורן חזן, מספיק. סליחה, אני מבקש שתשמרי לי על זכות הדיבור, בבקשה.

הוא בא ומחלק ציונים, חברי הכנסת עודד פורר ומסעוד גנאים,

חבר הכנסת עודד פורר, אני קוראת אותך, הוא נהנה מההגנה של המתנדבים פה, ששומרים עליו, חבר הכנסת עודד פורר, אני קוראת

אין לנו כל בעיה לא עם התנדבות ולא עם נתינה.

זה ערך. המורשת התרבותית והדתית שלנו מלאה בערכים כאלה של נתינה ושל התנדבות. יש לנו מסורת בעל-פה של הנביא מוחמד. הוא אמר: (אומר דברים בערבית ומתרגם:) אם בא יום הדין וביד שלך אתה יכול לזרוע משהו, תעשה את זה,

כל דבר אחר שהוא טוב,

אפילו אם יום הדין קם ולא יהיו חיים בכלל. הנביא מוחמד גם אמר: (אומר בערבית ומתרגם:) על כל בן-אדם מאמין, צדקה. (אומר בערבית ומתרגם:) אם הוא לא מצא (אומר בערבית ומתרגם:) שילך לעבוד וייתן לאנשים. (אומר בערבית ומתרגם:) ואם הוא לא עשה את זה, אמר להם שיעזור למישהו שזקוק לעזרה. (אומר בערבית ומתרגם:) אמרו לו: ואם לא עשה? (אומר בערבית ומתרגם:) יעשה ויגיד דבר טוב. אמרו לו: ואם הוא לא רוצה לעשות? אמר: שלא יעשה רע. וזאת היא צדקה. אז יש לנו את הערכים האלה, אבל איך להוציא את זה? יש לנו בעיה עם התוכנית, עם הפרויקט של השירות הלאומי, וחברי איימן עודה דיבר על כל הדברים האלה. יש לנו חשדות, יש לנו חששות. אין לנו בעיה לא בנתינה ולא בהתנדבות, ויש פתרון לזה, אם אתם רוצים באמת. עוד דבר: יש שקר גדול שכמה חברי כנסת חושבים: אתם לא נותנים. סליחה, תלמיד ערבי שמסיים תיכון, דבר ראשון הוא הולך לעבוד בעבודה שחורה, כדי להתפרנס, כדי לממן את הלימודים שלו. הוא לא יושב באיזה בית-קפה על הנרגילה או לפצח גרעינים.

הוא נותן מהחיים שלו, הוא נותן מהזמן שלו.

שיתגייס לצבא, או, אני הייתי כזה, וגם כל חברי. עבדנו בשפריץ, בטיח, בבניין, בריצוף, מה לא? שיבוא לשרת בצבא, שישרת.

יש לנו פתרון, יש לנו פתרון, יש לנו מה להציע, אבל אתם לא רוצים. אנחנו הצענו פעם, אני אישית. אני אישית הצעתי פעם: יש תקציבים,

חבר הכנסת אורן חזן, מספיק.

יש תקציבים, אוסקוט. יש תקציבים של השירות הלאומי, יש לנו פורום רשמי, שהוא הוועד הארצי לראשי רשויות, ואלה בני-אדם שהם רציניים,

נבחרו,

וגם מקבלים תקציבים מכל המשרדים. הוועד הארצי לראשי הרשויות, בבקשה, תיתנו לו את התקציב הזה, אנחנו נעשה איזה ועד ופורום, הוא ישים את היעדים, את המטרות, יחלק את התקציבים, ובבקשה, כמו שאתם, המשרדים, מבקרים את התקציבים שמגיעים לרשויות, תבקרו גם את התקציבים האלה. אנחנו אמרנו: יש לנו חשדות, יש לנו חששות מהפרויקט שלכם. ייתנו לנו את זה,

אנחנו ננהל אותו, נשים את היעדים שאנחנו יכולים לשים, וגם את המטרות שעונות על הייחוד הלאומי והתרבותי שלנו.

תודה רבה. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אין רשימת דוברים.

אין רשימה. אחד אחרי השני מדברים שטויות, חמש דקות לרשותך. לכו תעשו שירות אזרחי.

שומעת מה, מה הוא אמר?

טוב, חברים. חבר הכנסת אורן חזן, מספיק. אורן, חבר הכנסת חזן, תחזור בבקשה למקום שלך. למה עדיין לא קריאה ראשונה? כל הצעקות האלה, לפחות קריאה ראשונה. חמש דקות לרשותך. בואו נתחיל. כל חברי הכנסת, כל חברי הכנסת שעכשיו מדברים על חובות שוות לכולם, אני רוצה לשמוע אתכם מדברים על זכויות שוות לכולם. אני רוצה לשמוע אתכם פעם אחת מעל הדוכן הזה מדברים על זכויות שוות לכולם במדינה הזאת. מה עם חובות? מה עם חובות?

לפחות פעם אחת. כל אלה שמדברים על חובות, אף פעם לא שמעתי אתכם מדברים על זכויות, זו מדינה יהודית ודמוקרטית,

האדון פורר. זה מתחיל מטובת המדינה. עודד פורר, אני קוראת אותך לסדר פעם שנייה. משם מתחילים, משם מתחילים. חבר הכנסת אורן חזן. מתחילים מהשאלה האם זו, האם זו גם המדינה שלי, או שהיא שלך. זאת השאלה. זאת מדינת ישראל. ארץ-ישראל לעם ישראל חבר הכנסת עודד פורר,

אני לא רוצה לקרוא אותך פעם שלישית ולהוציא אותך. ארץ-ישראל לעם ישראל, חבר הכנסת עודד פורר, מספיק. מה מספיק? מה מספיק? כי אני מנסה להעביר ישיבה בלי להוציא אף אחד, אז תתנהגו בנימוס. והוא כאן, והוא כאן, חבר הכנסת אורן חזן, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. איזו קריאה? ראשונה. בוא מהתחלה, חמש דקות. מעניין למה הדוברים מהצד הזה של הכנסת, כשמדברים על המולדת, אומרים בריש גלי מעל הדוכן הזה שהיא מולדת משותפת, של אזרחיה הערבים והיהודים, ואנחנו, כשכתבנו בחברה הערבית את מסמכי החזון העתידי של המדינה הזאת, דיברנו על מולדת משותפת, אבל מישהו כאן מתעקש שזו תהיה מולדת רק לקבוצת הרוב, וככה להנציח מעמד נחות, אבל של מי? דווקא של בני הארץ המקוריים. איזה בני ארץ מקוריים? באיזה סרט אתה חי? חבר הכנסת אורן חזן, אני, פעם שנייה.

סתם קריאת ביניים,

בואו נסיים את הכנס הזה בצורה

אם את מדברת על הכנס, אם את מדברת על הכנס, אני רוצה להגיד לכם שבדרך כלל, בדרך כלל אנשי האופוזיציה רוצים שהכנסת תמשיך ותמשיך בדיונים, כי הם רוצים לפקח,

על עבודת הרשות המבצעת: להביא דיונים מהירים, הצעות לסדר-היום, שאילתות וכדומה. אבל אני רוצה להגיד לכם שאנחנו ברשימה המשותפת דווקא שמחים שהכנס הזה נגמר, כי הכנסת הזאת לא מפסיקה לחוקק חקיקה פוגענית, וחקיקה גזענית, וחקיקה אנטי-דמוקרטית. אני רק חושב על הכנס האחרון. אי-אפשר לזכור אותו בלי לזכור את חוק הגזל, חוק ההסדרה, חוק שכולם יודעים שהוא גוזל את האדמות הפלסטיניות ורוצה בעצם לגמור, כאילו לגמור, את הסכסוך הזה על-ידי סיפוח השטחים הכבושים למדינת ישראל, ככה שתהיה מדינת אפרטהייד אחת. אני חושב על החוק שביקש לתת מעמד משפטי לפסקי-הדין הצבאיים במשפט הישראלי. זה חוק מבית היוצר של חברת הכנסת ברקו. אני חושב על החוק החדש, לכאורה, החוק שאוסר כניסה לישראל של אנשים שקוראים לחרם, הם או הארגונים שלהם, חברי הנהלה של ארגונים, כאילו אי-אפשר לבקר את מדינת ישראל. מי שקורא לחרם, אסור לו להיכנס למדינה. טמטום, טמטום אחד גדול, טמטום אחד גדול. אנשים לא יודעים, חבר הכנסת עודד פורר, אני קוראת אותך פעם שלישית. (חבר הכנסת פורר יוצא מאולם המליאה.) שרוב העולם מתנגד, רוב העולם מתנגד, ודוחה, לשליטה הישראלית בשטחי 67', ולכן רוב העולם גם מוכן לקרוא לחרם על ההתנחלויות מ-67'.

כי זה כולל את החרם על ההתנחלויות. כי זה כולל את החרם על ההתנחלויות, שאני אישית תומך בו וחברי תומכים בו. מה זה קשור? אני חושב על המשפט האחרון, ואני חושב על החקיקה בעניין שלילת, הסמכות לשלול אזרחות גם שלא בנוכחותו של מי ששוללים את אזרחותו, אני חושב על אותו תיקון חוק שחבר הכנסת עודד פורר, שבדיוק הוציאו אותו מהאולם,

שמרחיב את העילות לפסילת חברי הכנסת או לפסילת מועמדים לבחירות לכנסת. על מה פוסלים מועמדים? על התבטאות, התבטאות ששוללת את אופי המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית. מפחדים אפילו, מפחדים אפילו מהתבטאויות. זה חוק של סתימת פיות. ואחר כך אומרים: מדינה דמוקרטית וזכויות אדם.

אני לא יכול להביע דעה דמוקרטית? אני לא יכול להביע דעה דמוקרטית בעניין הזה? אתה יכול להביע,

אתה אל תקליט את הנאומים שלי כאן ותגיד לי: אני צריך לפסול את חבר הכנסת הזה כי הוא מביע דעה דמוקרטית. ולפני שלושה שבועות, אם היה חסר,

חקיקה כאן, הייתה קריאה טרומית של חוק המואזין, החוק שסימל שפל חדש בעבודה של הכנסת הזאת ובחקיקה שלה, אנשים שמעזים לחשוב על קריאות תפילה כרעש שצריך לאסור, קריאות של תפילה, כרעש. הגענו לשפל. ולכן, אני אומר לכם שאני שמח שהכנס הזה מסתיים. אני מתנחם בכך שהכנס הזה לא הספיק להמשיך בחקיקת עוד חקיקה גזענית, ואני רוצה רק לקוות שכשנחזור במאי, האנשים כאן יתעשתו ויהיו יותר שפויים, ואולי פעם אחת יהיו גם אנשים דמוקרטיים.

תודה רבה. חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, חמש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש,

חברי וחברותי חברי הכנסת,

נורית, תני לי רגע לדבר אל חבר הכנסת אלי אלאלוף, חברי היקר אלי אלאלוף, אני רוצה לבקש ממך סליחה, לבקש ממך סליחה על זה שלמרות כל העשייה הבלתי-פוסקת שלך לטובת ההצטרפות לשירות, ההליכה הבלתי-פוסקת שלך לקראת הציבור הערבי, כי גם אתה וגם אני מאמינים שהם חייבים להיות חלק מזה, צפינו עכשיו באיזה מין מחזה שפשוט לקח את החוק המצוין הזה, את ההסכמה שלך להוריד את הגדרות החוק הזה, לאפשר אמירה ביחס למשרתים הערבים, שיקראו לזה התנדבות קהילתית, אני שמחה, כי גם אתה וגם אני יודעים שרוב הציבור לא אומר את מה שאמרו הדוברים האחרונים, רוב הציבור רוצה לשרת, רוב הציבור הערבי רוצה להצטרף, והעשייה שלך בעניין הזה לקחה אותנו צעד אחד קדימה. חברי וחברותי, 40 שנה אחרי שהרב דרורי הקים את השירות הלאומי, שבאמת התחיל מלהיות מענה לבנות הציונות הדתית שקיבלו פטור מצה"ל, אנחנו זוכים היום, כמעט עשר שנים אחרי, בעצם ליום חג, יום חג שבו מדינת ישראל הופכת את השירות הלאומי מדבר קטן, אולי מקומי, אולי מגזרי, מגדרי, למפעל לאומי, מפעל לאומי שנוטלים בו חלק כל החלקים של החברה הישראלית, מפעל לאומי שמאפשר שירות משמעותי, שירות משמעותי של כל צעיר וצעירה, לא במקום הצבא, חזרנו ואמרנו וחזרנו בוועדה שהשירות הלאומי הוא רק למי שקיבל פטור מהצבא, או שהצבא לא קיבל אותו. לכן, היום, חברים, בשירות הלאומי-האזרחי, 40% הם בנות הציונות הדתית, אבל 60% הם חרדים, בני מיעוטים, צעירים בסיכון וצעירים עם צרכים מיוחדים. אנחנו זוכים, בהצעת החוק הזאת, לתת גם מקום גדול לבנות שירות לאומי בודדות, בנות מחו"ל שרוצות לשרת במדינת ישראל, במקביל לדבר הגדול שאנחנו רואים בצבא, חיילים בודדים, אנחנו מאפשרים כניסה של בנות שירות לאומי בודדות שמחוברות לארץ ולמדינה, ובעזרת השם עולות ומביאות את משפחתן לארץ. בשבילי, ארבע שנים אחרי שנבחרתי, אני חושבת שזה חג כפול. מהיום הראשון שהגעתי לבית הזה הצטרפתי לתהליך החקיקה של החוק הזה. אני חושבת שמכל מי שיושב כאן, חבר הכנסת מיקי לוי ואני נכנסנו לזה בכנסת הקודמת וזוכים היום להביא את זה לידי סיום. אני רוצה להודות מאוד מאוד מאוד לכל האנשים החשובים שכבר עשר שנים הובילו אותנו ליום החג הזה, יום החג, שירות לאומי-אזרחי כמקום של שירות משמעותי במדינת ישראל. החוק הזה מסדר את כל התומכות, וכל התומכות, וכל הכללים, וכל ההחלטות החשובות שהעברנו, המטרה שלהם היא המתנדבים והמתנדבות: איך המתנדבים והמתנדבות מביאים לידי ביטוי את השירות הלאומי שלהם באופן המיטבי, מה אנחנו עושים כדי שהשירות הזה, שהוא משאב יקר למדינת ישראל, ימוצה וייתן את הדברים הטובים הן למדינה והן למשרתים ולמשרתות. אני רוצה מאוד להודות לשר אורי אוריאל, שבזכותך, בזכות הגב הגדול, כולנו הגענו הנה, ליושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, שבאמת הצלחנו, בזכות נועם הליכותיך, ראייתך את החברה הישראלית, הניסיון האדיר שלך בעמותות.

אני מכירה את חבר הכנסת אלי אלאלוף בזכות המבנים האדירים שהוא עשה בשבילנו,

כשהוא עמד בראש קרן רש"י, ועוד הרבה דברים, והבית הזה לא יודע עליו מספיק. אדוני חבר הכנסת אלאלוף, הרבה מאוד ממה שיש בחוק הזה זה בזכותך. הרבה מאוד. ראיית כלל החברה הישראלית היא משהו שכולנו אוחזים בשולי גלימתך בחוק הזה, לחבר הכנסת מיקי לוי, שיחד עם הוויכוחים, ההתנגדויות וההתנגשויות, שנינו ראינו בשירות הלאומי-אזרחי את המשאב הלאומי היקר ביותר, שאליו אנחנו מתייחסים בהצעת החוק הזאת, חברת הכנסת מירב בן ארי, שהביאה לחוק הזה את הנוער בסיכון, שבו היא עוסקת שנים רבות. אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים ביותר, בזכות תהליך החקיקה, הוא שהחוק הזה נפתח,

והכניס לעצמו עוד ועוד חלקים בחברה הישראלית. אתם לא יודעים איזו משמעות גדולה יש לשירות במדינת ישראל. אתם לא יודעים איזה מחיר,

עוד דקה, גברתי. איזה מחיר גדול משלמים אלה שלא זכו אף פעם להיות מסוגלים לשרת בצה"ל, והיום מוצאים את מקומם בשירות הלאומי-אזרחי. לוועדת העבודה הרווחה, לענת ולאתי, ובעיקר בעיקר, ובזה אני רוצה לסיים, ליועצת המשפטית הפלאית של הוועדה, הגברת נעה בן-שבת, שכל מה שיש בחוק הזה זה זכות גדולה בשבילך, העשייה שלך, הרוח שלך, המוכנות שלך, היכולת שלך להביא את כולנו בדיוק מוחלט אל המילים הנכונות שמובילות את החוק הזה אל סופו. תודה רבה לכולכם. חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח. חבר הכנסת אורן אסף חזן, מוותר? חמש דקות לרשותך. הייתה לי התלבטות אם לוותר, כי אני בלי ז'קט. אמיתי לגמרי. חברתי היושבת-ראש, כבוד השר, חברותי, חברי, חברי הכנסת, אני רוצה להתחיל דווקא מהאורחים, יותר נכון, האורחות היקרות, ביציע. חיילות צה"ל, ברוכות תהיו. תראו חברים, הגיע לפה חוק חשוב. על חשיבותו, על הדרך שהוא עבר, דיברו פה רבות. אני רואה שהזכירו פה הרבה חברי כנסת, ואני רוצה דווקא להזכיר את חבר הכנסת אמיר אוחנה,

פעם אחר פעם, דובר אחר דובר מודה לכולם, אבל שוכח להגיד שגם הוא היה שם. אז חבר הכנסת אוחנה, אני רואה אותך מתרגש כמו חתן ביום חתונתו, ומי כמוני יודע, זה היה לא מזמן, אני רוצה להגיד לך בשם כולם: תודה רבה. בזמן שהודיתי לך הספיקה חבורת הפחדנים לברוח מהמליאה.

יש להם שיטה, לחברי הרשימה המשת"פית הפלסטינית יש שיטה: או שהנציג שלהם פה מעל דוכן הכנסת, ברגע שאני מתחיל לדבר ואומר את האמת בפנים, מוריד אותי מהבמה, מנצל סמכות שלא קיימת, סוגר לי את המיקרופון ומבקש להוריד אותי בלי סיבה, או שהם בורחים החוצה. בהתחלה הם עוד היו קוראים קצת קריאות ביניים, הם חשבו שיש להם סיכוי להתמודד, אבל ההתמודדות שלהם היא לא מולי, היא מול האמת, ואת האמת אי-אפשר לנצח. מי שמך?

הנה, תסתכלו, יש פה מורה שהפכה להיות הנציגה שלהם. עכשיו אני משדרג אותה,

זה עורכת-הדין. היא מייצגת את הרשימה המשת"פית. אתה לא מייצג את האמת. אתה מייצג שנאה, הסתה וגזענות, אנחנו כבר התרגלנו לחברי כנסת שמוכנים לשבת עם הגדולים שבאויבנו,

זה מה שאתה עושה, גזענות.

שמוכנים לעשות הכול כדי לוותר על המדינה הזאת. מי שמכם אתם? מי שמכם אתם?

הוא, אני אספר לך, אני רואה שזה מוציא אותך מדעתך. אני מבין, האמת כואבת גם לך. אני מבין. יש אמת אחת: ארץ-ישראל לעם ישראל ולא לישמעאל, בזה זה מסתכם. ירצו להיות פה לצדנו, תפאדלו, ניתן להם בכיף, עם הנרגילה, בלי הנרגילה, עם פתרונות,

ניתן להם. לא ירצו, הופה, קישטה, נראה להם את הדרך החוצה. איזה גזענות, עם הנרגילה. אני אסביר לך מה זה עם הנרגילה. עולה לפה חבר כנסת, משתמש בקודש הקודשים של הדמוקרטיה, שמסמלת יותר מכול את ריבונותו של העם היהודי על ארץ-ישראל,

כשהדגל המהמם הזה מאחוריו, כשהתמונה של הרצל, חוזה המדינה,

ומספר סיפורים על כך שאנחנו לא היינו פה, באנו וגזלנו את אדמתם, ולא רק שגזלנו את אדמתם, גם לקחנו להם את כל הפתרונות לסיכוי אמיתי וצודק. מה זה השטויות האלה, רבותי? על מי הוא עובד? למי הם משקרים? שיתגייסו לצבא. הם צועקים לי: אתה רוצה שנתגייס? כן, שיתגייסו לצבא. הם רוצים להיות חלק מהמדינה הזאת, אבל לא עושים מאומה בשביל לשרת אותה. במקום ללכת ולפעול נגד החוק הזה הם היו צריכים לעשות הכול כדי למצוא, דרך חוק הזה, בית חם ומקום חם לערבים בעלי אזרחות ישראלית. הם עושים עוול לציבור הישראלי שחי שירות מלא, משותף, עם ערבים שחיים פה. אין ויכוח שמדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי. 80% יהודים, אולי קצת יותר. יש פה מיעוט ערבי-מוסלמי, ערבי-נוצרי, דרוזי, צ'רקסי, ארמני. יש מיעוט, אנחנו רוצים לחיות אתם יחד, לנו אין בעיה. הם אלה שמרחיקים, הם אלה שמפיצים שנאה. יושבת פה חברת כנסת מורה לשעבר, עורכת-דין לעתיד, המייצגת הרשמית של הרשימה המשת"פית המשותפת, ומספרת שאני מפיץ שנאה. אבל אחרים, שנאה וגזענות. שיושבים בצד הזה של הבמה מתעסקים יום-יום בהדרה.

אתה מבייש את הכנסת הזאת, חברת הכנסת גרמן, ביקשתם שאני אשתיק את האחרים. את עושה בדיוק אותו דבר. אני רק אגיד רק דבר אחד: כנראה המורה עדיין לא למדה איך להתנהג. היא יושבת פה מספיק זמן לדעת מתי לשתוק, ועכשיו זה הזמן לשתוק. עכשיו אני אגיד דבר פשוט, דבר פשוט: כואב להם. כואב להם שאני נלחם כאן בשם החיילות והחיילים, בשם הצעירים והצעירות שרואים עתיד במדינה הזאת, בשם אזרחי ישראל שגרים בנגב, בגליל, ביהודה ושומרון, בשם החקלאים, שהיו צריכים לירוק דם רק בשביל לשמור על עבודת האדמה, ואו-טו-טו יבוא החוק שלהם, וגם כאן נגיד תודה לחברי כנסת שזכו, שאילולא החקלאים ואילולא אנשי האדמה, אבדנו. אני אסכם ואומר דבר פשוט, בשניות האחרונות שנותרו לי בנאום הספציפי הזה: אם הם היו רוצים באמת להביא בשורה לערבים בעלי האזרחות הישראלית, רבותי, לא ערביי ישראל, ישראל זה אנחנו, ישראל זה העם היהודי. כשאנחנו קוראים "ערביי ישראל" אנחנו מבטלים את הזהות שלנו. לא רק חובשי כיפה צריכים להבין את זה, כל בר-דעת צריך להבין את זה. ערבים בעלי אזרחות ישראלית, הם היו חותרים לשיתוף פעולה, לשילובם בחברה, לשירות אזרחי שלהם, אם לא צבאי. אני אמרתי שאני רוצה שהם יתגייסו, אבל הבלוף שלהם ובזה אני מסיים, הבלוף שלהם, השקר, העבודה בעיניים מתגלה פעם אחר פעם, ואשרינו שזכינו לחברי כנסת וחברות כנסת שעומדים מעל הדוכן הזה ושמים את האמת בפנים, כי השקרים שלהם יביאו לכלום ושום דבר.

תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת.

כזאת קטנה, לא ראיתי אותך. חמש דקות, בבקשה. היא לא ראתה אותי. תודה. אדוני השר, חברי וחברותי חברי הכנסת,

אני פה, ואני פה כל הדיון, כי זה חוק שמהיום שנכנסתי לכנסת הצטרפתי אליו, הצטרפתי אליו בגלל הכובע שבו אני נושאת כבר עשר שנים, למען צעירים וצעירות בסיכון. כשאנשים שומעים שירות לאומי, ישר הם חושבים על המגזר הדתי, וזה נכון, אבל אליהם מצטרפים כל כך הרבה צעירים וצעירות בסיכון, ואותם חבר'ה בעלי מוגבלויות, שחשוב לומר, ואותם צעירים וצעירות שלא יכלו להתגייס לצבא, קיבלו פטור מהצבא, וכן רוצים לשרת את המדינה הזאת, בניגוד למה ששמענו, ואני לא אכנס לזה, כי זה בכלל לא מעניין אותי, מה שמעניין אותי הוא שאנחנו עושים היסטוריה היום. אתה יודע, אדוני השר,

בכנסת הזאת, אבל זה כבר עשר שנים. ואני חושבת שמי שהיה אתנו בכל הדיונים בוועדה, ואי-אפשר שלאף באמת, היו פה הרבה חברי כנסת שבאו והלכו, אבל היה הגרעין, שזה חברת הכנסת שולי מועלם, חברתי, באמת, עם כל כך הרבה רגישות, וכל כך הרבה כוח רצון, עמדה שם ובאמת הגנה פשוט להסתכל עליך ולהתפאר, וחבר הכנסת מיקי לוי, שאתה יודע, היו פה שותפות ואחדות.

היו לנו ויכוחים,

היו דברים שלא ראינו עין בעין. אבל הרגע המרגש בסוף, שבו הצבענו כולנו בעד החוק הזה, כי כולם מבינים כמה הוא חשוב למדינת ישראל ואיזה אירוע היסטורי פה. אז בעיני, קודם כול הייתה לי גאווה להיות כאן, וגאווה לשבת. ואני חייבת לומר משהו לחבר הכנסת אלאלוף. אני גם אתמול פרגנתי לו, אבל מי שלא יודע, אלי היה הבוס שלי עשר שנים, ואני זכיתי לעשר שנים להיות עם אדם שכל מה שהוא רואה זה את הציבור, וזכיתי במנהל שלמרות שהייתה לי תוכנית קטנה יחסית בקרן רש"י, היו לי בערך 150 נערים בסיכון, ולמרות שהיה לי את המרכז הקטן שלי בנתניה, והוא ניהל את קרן רש"י, ששולי דיברה, זו קרן שבנתה בריאות, רווחה, פרויקטים במיליונים,

מירב הקטנה, הייתי מתקשרת אליו, אומרת לו: אלי, אני צריכה עזרה בפרויקט. לא היה אדם יותר קשוב ממך.

אמרתי לך גם אתמול, ואני שמחה שאני יכולה לפרגן לך, גם אז וגם היום: ניהלת את החוק הזה,

אדוני השר, אני בטוחה ששמעת, וגם הייתי בחלק מהדיונים. גם חשוב לומר מילה, ראיתי את היועץ שלך, שכל הזמן היה שם, וחשוב לומר גם לו מילה טובה, שכל הזמן היה שם. באמת, יש ראשי ועדות נהדרים. אני חברה בשבע ועדות, אבל איך שאלי ניהל את החוק הזה זה פשוט לתפארת מדינת ישראל. ואני רוצה לומר לצוות הוועדה: נעה, אמרו עליך כל כך הרבה, אבל באמת תודה רבה. לא אחזור על הכול. מנהלת הוועדה. אני גם רוצה לומר תודה לענת, שהקדימה אותי וילדה לפני, שזה לא בסדר, היינו צריכות לתאם את זה. זה יגיע בזמן, אל תמהרי. נכון, נחמן, אתה צודק. אז גם לענת, שחשוב לומר שעשתה עבודה נהדרת. ומילה אחת אחרונה לסיום: בסופו של דבר באמת עשינו כאן אירוע היסטורי, אבל בסוף הכי הכי חשוב, גם אמרתי את זה אתמול בנושא אחר, על המאבטחים: מנהלי העמותות, אנחנו סומכים עליכם, אנחנו סומכים עליכם שאתם תיישמו את החוק הזה. ומבחינתי, אם אותה צעירה שהגיעה לוועדה וסיפרה שלפעמים בסופי-שבוע היא ישנה באוהל, וזה לא יקרה יותר, ואפילו חבר הכנסת מיקי לוי אמר על זה משהו, ואם בזכות החוק הזה צעירים וצעירות בסיכון, חוץ מכל שאר המגזרים שהחוק הזה עוזר להם, יזכו לתמיכה כזאת חשובה ממדינת ישראל, אז עשינו את שלנו. וכמובן, אני מאחלת לכל אותם צעירים וצעירות שהולכים לעשות: לכו, תעשו שירות לאומי-אזרחי. זה חלק מהחובות למדינת ישראל. זו לא בושה, זו גאווה אמיתית. ואני מודה לכולכם, וכמובן תומכת, וכמובן, תודה לחבר הכנסת איציק שמולי, שהוא חייב שאני תמיד אודה לו בסוף הנאומים שלי. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת יצחק הרצוג, אינו נוכח, חברת הכנסת ציפי לבני, אינה נוכחת, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, אינה נוכחת. חברת הכנסת סתיו ספיר, בבקשה, חמש דקות. תודה רבה. ראשית, גם אני רוצה להודות לחבר הכנסת אלי אלאלוף, שמעבר להשקעה המשמעותית ביותר בחוק החשוב הזה, הוא גם אחד מחברי הכנסת היותר-נאמנים ואמיתיים כלפי הצרכים של הציבור הישראלי, ובלי קשר לזהות פוליטית או לאינטרסים פוליטיים כאלה ואחרים, הוא עושה עבודה מדהימה, ותענוג לראות את זה פעם אחר פעם. חשוב לי להגיד כמה דברים בהקשר של השירות הלאומי והאזרחי שלא מופיעים בתוך הצעת החוק הזאת, ואני חושבת שהגיע הזמן שאנחנו כאן בכנסת נדון בהם, וזו המהות של השירות הלאומי והאזרחי, ולא רק המהות של השירות הלאומי והאזרחי כמו המשמעות שלו לעתידה של החברה הישראלית ולקשירת הקשרים בין מה שנקרא השבטים השונים בחברה הישראלית והיכולת לבנות מתוכו ובאמצעותו זהות ישראלית, שהיא כל כך חסרה כאן היום. עולות בשירות הלאומי הרבה שאלות מהותיות שפשוט לא נדונות באף פורום, ובראש ובראשונה, מה המשמעות של שירות לאומי היום לנשים הדתיות. הנתונים מוכיחים שמשנה לשנה יותר ויותר נשים דתיות רוצות ללכת לשירות צבאי מלא, בדיוק כמונו הנשים בכל הארץ, ורוצות לשרת את המדינה בצבא, כמו כולנו, ולהקריב למען המדינה, ולעשות שירות של שנתיים ושלוש ויותר ולהתקדם לתפקידי קצונה. אבל משום מה, עדיין כאן בתוך הפוליטיקה יש מי שעוצרים אותן מלעשות את זה, שמונעים מהן לעשות את זה, קודם כול באמצעות הפטור משירות לנשים דתיות, שהיום ב-2017 היה ראוי פשוט לסלק אותו מהדרך. אין שום צורך שנשים דתיות יצטרכו ללכת תחת הפטור הזה ולא לשרת בצבא, ויעברו לשירות לאומי ומקוצר, בדרך כלל פחות משנה,

עדיין רק רבע, ממשיכות לשירות לאומי של שנתיים. פשוט להפסיק עם הפטור הזה. מגיעות אלי נשים דתיות ומספרות לי לא פעם על איומים שהן מקבלות בתוך האולפנות מפני הליכה לשירות הצבאי. מדוע?

מדוע שיאוימו, במקום ללכת לשירות צבאי ולעשות שירות צבאי מלא, בדיוק כפי שהן רוצות?

אני שומעת שאתם מתרעמים שם. סליחה, גברתי, ההפרעות האלה לא מקובלות עלי. מספיק. תנו לה בבקשה להמשיך. אפשר גם להקשיב ולדבר, ולא רק לצרוח כמו משוגעים. אל תפחדו לדבר על התחומים האלה.

הגיע הזמן לדבר עליהם. הנתונים מראים שיותר נשים דתיות משרתות בצבא, עלייה מטורפת. היום זה כבר כרבע מהנשים הדתיות במחזור של חודש שירות צבאי. מדוע לעצור אותן? מדוע? הציבור נמצא תמיד, כמו בכל תחום אחר, אלף צעדים קדימה מהמערכת הפוליטית. אלף צעדים קדימה. אותו דבר בנוגע לציבור הערבי. גם כאן הנתונים מראים, בניגוד למה שנאמר פה קודם, שיותר ויותר מהצעירים הערבים בישראל רוצים לעשות שירות אזרחי, מבינים את המשמעות של זה לעתיד שלהם ולהשתלבות שלהם בחברה הישראלית, מכל הבחינות האפשריות. לפני עשר שנים 70%, לפי הנתונים, מהצעירים הערבים בישראל רצו ללכת לשירות האזרחי. אגב, הנתונים האלה מראים ירידה היום, אחרי עשר שנות שלטונו של נתניהו, וגם זה צריך לספר לנו משהו. אבל זה מה שהצעירים רוצים. ומה קורה? במקום לתת הכשרה רצינית למתנדבים לשירות אזרחי, ולהפוך את זה לשירות מלא של שנתיים, ויותר, למי שרוצה, עם הכשרה טובה שיכולה להיות פתח לשילוב תעסוקתי גם בעתיד, לא מתקדמים. זה תוקן.

ואכן שאלתי את אלי אלאלוף למה זה תוקן, ולמיטב הבנתי ומבדיקה בחוק מדובר בשבוע ומשהו של הכשרה, יותר ממה שהיה לפני כן,

לפני כן היה אפס הכשרה לערבים בשירות לאומי, לעומת הכשרה רק ליהודיות בשירות לאומי. זה תוקן לשבוע. אני חושבת שאפשר להתקדם עם זה ולהציע הכשרה שבאמת גם מהווה תמריץ להיכנס. הגיע הזמן לעשות את הדברים האלה. הציבור רוצה הסדר חדש של שירות. הציבור נמצא אלף צעדים קדימה מאיפה שנמצאים הפוליטיקאים, ובמקום שהפוליטיקאים יעצרו את הציבור מלהתקדם, הגיע הזמן לקחת את השאלות המהותיות האלה ולטפל בהן, ולהציע שירות באמת לכולם, והתנדבות לכולם, ושירות משמעותי, כזה שדואג כמובן לאוכלוסייה שזוכה לשירות הזה, אבל גם למי שנותן את השירות. וכל אחד מאתנו שיצא לו ללכת לשנת שירות לפני השירות הצבאי, כמוני, ראיתי כמה התובנות וההכשרה והלמידה בשנת השירות היו משמעותיות כל כך הרבה להמשך חיי, ועזרו לי אחר כך גם בשירות הצבאי שלי. ואנחנו רואים איך מתנדבים של שנת שירות מתקדמים אחר כך לשירות צבאי יותר משמעותי, ויותר נכון, ואנחנו מבינים כמה האוכלוסייה התורמת בעצם נתרמת. אבל בראש ובראשונה מה שנדרש כאן זה אומץ פוליטי, והאומץ הפוליטי הזה הוא האומץ להנהיג ולהגיד: חבר'ה, מספיק עם החלטות פוליטיות שנובעות אך ורק מאינטרסים מגזריים, כמו בתקציב, ככה גם בשירות. לא את האינטרסים המגזריים צריכים הפוליטיקאים לשרת, אלא את האינטרס של החברה הישראלית כולה, וככל שיותר ויותר פוליטיקאים ייפרדו מהפוליטיקה הקטנה הזאת לטובת פוליטיקה רחבה, שמשרתת את הציבור הישראלי בכלל,

אנחנו נראה כאן עתיד טוב יותר לכולם. אני רק במשפט אחרון, תסיימי, בבקשה. רק במשפט אחרון, כי הפריעו לי גם באמצע, אני מבקשת על זה את תוספת הזמן שלי. הגיע הזמן להפסיק עם ההפרעות המיותרות האלה פה,

זה לא מכבד את הכנסת. חברת הכנסת סתיו שפיר, עברת מזמן. כל פעם שאת עולה לדבר,

הפריעו לי, ואני מבקשת את הזמן שלי בחזרה. אני מצטערת. אני חושבת שקיבלת מספיק זמן. את חושבת, אבל הפריעו לי, ויש פה איזשהו הרגל שלא מוציאים חברי קואליציה מהדיון.

אני חושבת שאני מנהלת את המליאה ולא את, היום הזה. בבקשה. הצעקות האלה, מה שהצעקות האלה מבטאות יותר מכול, חברת הכנסת סתיו שפיר, תרשי לי דקה. אם את מתכוונת לעורר כאן פרובוקציה, וזאת הכוונה שלך, מי שמעורר פרובוקציה יושב שם, תסלחי לי. את עשית את זה בפעם האחרונה שעמדת, מי שמעורר פרובוקציה יושב שם, חברתי, ואני אלחם כרגע על

חברת הכנסת סתיו שפיר, אני מבקשת שתרדי מהדוכן. הוא דבר שהחברה הישראלית לא

ואנחנו ראויים,

להרבה יותר מזה. תרדי למטה כבר. אנחנו ראויים לפוליטיקה של אומץ, יש גבול. ושל מנהיגות, תרדי למטה

המהמם: ליועצות וליועץ הפרלמנטרי שלי, ניר רוזן, שקד חסון, אורלי לאופולד, ליבי צ'יפסר ונעמה שחר, שבחופשת היריון,

שקד חסון. שקד מה? נעמה שחר, שבחופשת היריון, והיועצת שלי, מיכל גרא מרגליות, שהיום היא מנכ"לית שדולת הנשים, אבל הייתה שותפה בכירה לניסוח ההצעה הזאת, וגם ההצעה שעברה מוקדם יותר, בשבוע שעבר, להמשך תשלום הקצבה לניצולות וניצולי השואה וסגירת החברה להשבת נכסים של נספי השואה. אז אחרי כנס ארוך, מייגע, מתיש, שבחלקו היה רצוף הישגים ובחלקו רצוף מאבקים, צריך להודות, חשוב מאוד להודות, ליועצות הפרלמנטריות שלי ושלנו בכלל. תודה, גברתי. תודה רבה. חבר הכנסת איתן כבל, אינו נוכח, חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, אינו נוכח, חבר הכנסת אראל מרגלית, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי רוזנטל, אינו נוכח, חברת הכנסת רויטל סויד, אינה נוכחת, בחר הכנסת זוהיר בהלול, אינו נוכח, חבר הכנסת איתן ברושי. מוותר. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה.

תודה, תודה רבה, גברתי. חברי, אני מתלבט אם להתחיל באורן, עם ההתנהגויות הבלתי-מרוסנות שלו. אני רוצה קודם כול להודות לחברנו אלי אלאלוף, שהוביל פה חוק בעל משמעות לאומית ארוכת טווח, ויש חוקים בודדים כאלה, רוב החקיקה היא פחות דרמטית, וכאן יש חקיקה שבאמת תטביע חותם ותסדיר נושאים שהרבה שנים נזקקו לחוק אחד, והמצב היה תלוי בכל מיני טלאים והדבקות. אז עכשיו,

זה משהו שהכנסת יכולה לרשום לעצמה בגאווה, וכמובן אתה, ידידי אלי. היו פה,

הצעקות הרגילות מימין לשמאל ומשמאל לימין. אני רוצה לומר לחברי חברי הכנסת הערבים, שהם כמעט לא נוכחים פה: אני מהקולות בכנסת הזאת וגם מחוץ לה שמאמינים שאנחנו אמורים לחיות פה יחד. אני לא מחליף עמים ואזרחים, אני מוכן להחליף שטחים, אני לא הולך להחליף אזרחים, ואני לא אכפה על אף אחד לצאת מתחומי הארץ הזאת, ואני מאמין שגם לאוכלוסייה, לציבור הערבי, יש זכויות באדמה הזאת ובארץ הזאת, וכך צריך לדעתי לחשוב. אבל גם מתוך הרעיון הזה, בעיני הרעיון הנכון, צריך לבוא שוויון במחויבויות, וצריך לחפש אותו, ואם החוק הזה החמיץ אותו, אז בואו נחפש עוד דרך, ועוד דרך ועוד דרך. זה צריך להיות האינטרס שלכם לא פחות מאשר האינטרס שלנו. יש מיליוני ישראלים, לא אחד ולא שניים, שרוצים לחיות פה יחד ומאמינים שאפשר לחיות יחד. אבל אם חיים יחד, העשייה צריכה להיות משותפת. אי-אפשר להחליט שחלק נושאים באחריות וחלק אינם נושאים באחריות. אני מדבר על בינינו לבינכם. יש גם בתוך המחנה היהודי מחלוקת. הצביעה על זה יפה מאוד חברתי סתיו שפיר, שדיברה על הדילמה שצעירות דתיות עומדות בפניה אם לשרת שירות לאומי או שירות צבאי. אני הייתי שמח אם הן היו משרתות שירות צבאי. חלק גדל והולך בהן,

קרב גדול מתנהל בתוך המחנה הזה, מה נכון לצעירות האלה לעשות. ורבנים אומרים כך ורבנים אומרים אחרת, ורק לאחרונה שמענו דברי הסתה מפיו של אחד הרבנים האלה. אני מאמין ששירות צבאי צריך לבוא לפני שירות לאומי, אבל אם אין שירות צבאי, ואם בכל זאת אותן צעירות, ולפרקים גם צעירים, מסיבה כזאת או אחרת אינם יכולים לשרת שירות צבאי, יעשו שירות לאומי. כל אחד צריך באיזושהי דרך, בפרק כזה או אחר של חייו, כל אחד ואחד, להיות משולב במערך הזה, אם זה שירות צבאי, ואם זה שירות לאומי, ואם זה שירות לאומי-אזרחי, תהיה ההגדרה אשר תהיה. ומילה אחרונה אני רוצה לומר על איזושהי תוספת שהוגנבה בדרך כזאת או אחרת לתוך החוק, וזו אותה תוספת שמנסה גם בהזדמנות חגיגית זו, כי הלוא לא נחמיץ הזדמנות חגיגית לתקוע עוד משהו בנושא של המימון הזר, הכספים הזרים שנכנסים, זורמים בעורקיה של החברה הישראלית ומשחיתים אותה. אז אם יש בושה גדולה שהכנסת רשמה לפניה בכנס הזה, שמסתיים עכשיו, זה אותם חוקים אנטי-דמוקרטיים שמוציאים את דיבתה של מדינת ישראל בעולם. וכל אחד מאתנו שמזדמן לו לדבר עם עמיתים או לבקר במדינות אחרות, אם זה באירופה ואם זה בארצות-הברית, מבין, מבין שאלה חוקים שמבאישים את ריחה של מדינת ישראל, כי בין הדברים שאנחנו יכולים להיות גאים בהם, העובדה שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית, ומדינה דמוקרטית חזקה יכולה לשאת גם מימון זר, גם למטרות שהן שנויות במחלוקת. ואין על זה, העולם לא יתהפך והמדינה לא תיפול, אני מבטיח לכם. והמעקב הזה, והכניסה הזאת, המדויקת, לחפש את הדולר או את האירו, לאן הוא נכנס ולאיזה ארגון ולחפש אותו, אם קוראים לו כך ואם קוראים לו אחרת, זה לא עוד קרתנות, זה בעיני שוחק ופוגע ומרסק את הדמוקרטיה הישראלית. השר ארדן, שעכשיו עסוק בשיחה מאוד חשובה עם שתיים מחברותינו, כך פורסם אתמול, עוסק עכשיו בריכוז מידע על אזרחים ישראלים שקשורים במעשי חרם וכן הלאה, אולי BDS, אולי אחרת, דבר שמייד נפסל, וטוב הדבר, על-ידי היועץ המשפטי לממשלה. ואני הייתי שמח אם השר ארדן, בתנאי שהוא כמובן יתפנה משיחותיו עם חברותי, שכנראה מדברות אתו בעניין הזה, כי אני חושב שזה חשוב להן כמו שזה חשוב לי, לא ירכז שום מאגר של אזרחים ישראלים שמדברים על חרם, שאולי מפעילים חרם, שקשורים לארגון ולא קשורים לארגון. יש רשויות במדינת ישראל שיש להן תפקידים לאסוף מידע, וזה גם נעשה מאוד מאוד בזהירות. זה לא תפקידו של שר המשטרה, וזה לא תפקידו של המשרד לעניינים אסטרטגיים. תודה רבה. תודה רבה. נחמן, יישר כוח על הדברים. נעבור לדובר הבא. חברת הכנסת קסניה סבטלובה, מוותרת. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, בבקשה. חמש דקות לרשותך. צהריים טובים, אחר-צהריים טובים. תודה רבה ליושבת-ראש ותודה לחברי חברי הכנסת. אני רוצה קודם כול להודות לחברי הכנסת שעשו במלאכה החשובה הזאת: גם לחברתי חברת הכנסת שולי מועלם, לחברתי חברת הכנסת מירב בן ארי, ליושב-ראש הוועדה,

וכמובן לחברי מיקי לוי, שלפעמים אני חושבת שההתעקשויות, חבר הכנסת אמיר אוחנה.

חבר הכנסת אוחנה.

אני חושבת שעשיתם מלאכה מאוד מאוד גדולה,

גם שכחתי את חברתי חברת הכנסת מיכל בירן. החוק הזה הוא מאוד מאוד חשוב בעיני, משום שאנחנו חייבים למסד פעילות אלטרנטיבית אזרחית-לאומית לצבא. בסופו של דבר, עם כל הכבוד,

חברי מהרשימה המשותפת, אני רוצה לומר לכם, אני חושבת שזהו המקום שבו אנחנו יכולים להוכיח שהחיים יחד הם אפשריים, שהחיים יחד זה לא איזשהו חזון רחוק שאי-אפשר להגשים אותו, חבר הכנסת גנאים. אני חושבת שאנחנו דרך הדבר הזה נוכל ונדע,

אני מקווה לפחות, ליצור את אותו מקום שבו יכולים לחיות בני-נוער, צעירים, ישראלים וערבים,

צ'רקסים, מכל מוצא, מכל עדה, יכולים להיות יחד. יש ערך מוסף בלתי רגיל בעולמות האלה של השירות האזרחי ושל ההתנדבות. אחת הבעיות שמציקה לי, מציגים את עניין השירות לאומי כאילו שהוא פותר את כל הבעיות,

ממש לא. חבר הכנסת גנאים, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה צודק, זה לא פותר כל בעיה, אבל את אחת הבעיות שיש לנו זה כן יכול לפתור, וזה העובדה שאנשים צעירים, ישראלים וערבים, לא נפגשים לעולם. ואם לא תינתן להם ההזדמנות, ולא תהיה הפלטפורמה המתאימה, הם ימשיכו לא להיפגש. ובעניין הזה, בבתי-המרקחת נפגשים. כן.

אני מרשה היום, חבר הכנסת נחמן שי קם היום במצב רוח ציני במיוחד, אז אנחנו נאפשר לו את זה. נכון, אני לא רוצה שזה יהיה ככה. זה לא אמור להיות ככה. זה המקום שבו אנשים צריכים להיות מסוגלים לפעול יחד. אני אומרת לך בכנות, דיברתי על זה גם עם חבר הכנסת יוגב לא מזמן. בעולם אידיאלי, אני הייתי רוצה שכל מי שאינו יכול לשרת בצבא יהיה חייב לעשות שירות אזרחי-לאומי. זה יכול להיות שירות אזרחי במגזר הערבי, אין לי בעיה עם זה, אני חושבת שזה הגיוני וזה נכון, אבל אני חושבת שאנחנו חייבים למצוא את המקום שבו המפגשים האלה זה באמת לא רק עניין של המגזר הערבי והמגזר היהודי. זה באמת מקום שבו אנחנו יכולים למצוא את הדרך לשלב הרבה יותר אנשים בפעילות שהיא חשובה, מהותית. ואתם יודעים מה? אם מותר לי לסיים את כנס החורף הזה בנימה קצת יותר אופטימית, קצת פחות אלים, קצת פחות אגרסיבי, קצת פחות שונא, עם קצת פחות הסתה,

כל מי שרואה את המתנדבים המדהימים האלה בשירות האזרחי והלאומי, גם בעמותות שאתה דיברת עליהן, חבר הכנסת נחמן שי, אלה ישראלים צעירים שהלב שלהם נמצא במקום הנכון, ואנחנו צריכים לעזור להם לעשות את זה.

תודה רבה. חבר הכנסת פרופסור יוסי יונה, מוותר, חבר הכנסת איל בן ראובן, מוותר. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, חמש דקות לרשותך.

גברתי היושבת-ראש, חברי, חברות וחברי הכנסת,

אני מברכת על הצעת החוק שמסדירה את הנושא הכל-כך חשוב של שירות אזרחי, שירות לאומי-אזרחי, אבל אני רוצה לדבר על משהו אחר, על משהו שיתקיים כאן בכנסת בדקה שאנחנו נסיים את ההצבעה. ואולי מרביתכם לא תהיו שם ולא כל כך שותפים לעניין, אז פשוט אני רוצה לספר לכם, יש לי כמה דקות: אחרי שנסיים כאן את ההצבעות היום אנחנו נתכנס בוועדת החוקה, בוועדה המשותפת בנושא המאגר הביומטרי, של היישומים הביומטריים, ואנחנו דנים בתקנות שנובעות מחוק המאגר הביומטרי, שעבר כאן בסוף חודש פברואר. עכשיו, כמו שאתם תמיד זוכרים, תמיד מגיע, מאז שהתחילו את הפיילוט של חוק המאגר הביומטרי, הגיע תמיד הרגע האחרון, תמיד ברגע האחרון, בדקה ה-99.5, העבירו את ההארכה של הפיילוט.

שלוש פעמים הארכנו את הפיילוט, כל פעם כי התחלף שר, העברנו את הפיילוט בדקה האחרונה. גם את החוק שאישרנו ב-27 בפברואר, כי ב-1 במרס היה פג תוקפו של המאגר הביומטרי אם הוא לא היה עובר. גם זה בלחץ,

חייבים לעבור, חייבים להעביר, דנים כמה שדנים וחייבים להעביר. ואותו דבר היום: לפני יומיים קיבלנו את התקנות, במקרה הטוב זה היה לפני יומיים, אולי זה אפילו היה רק אתמול, אבל בואו ניתן הנחה. לפני יומיים העביר משרד הפנים את התקנות לוועדה, קבעו היום בבוקר דיון בוועדה. מובן שהדיון לא מוצה, שהדברים עוד לא לובנו, ואנחנו ישבנו שעתיים ומי יודע כמה שעות עוד נשב כאן עד שנסיים את המליאה, ואז נשב שוב בוועדת החוקה, כי היום חייבים להעביר, לפני תום הכנס, את התקנות. למה הלחץ, לי זה לא ברור. יש זמן, לפי החוק, להעביר את התקנות עד תחילת יולי.

רוצים להעביר מהר מהר את התקנות,

אולי אתם יודעים משהו שאני לא יודעת, אם נחזור פה מהפגרה או לא, אבל יש איזשהו לחץ להעביר כמה שיותר מהר את התקנות. ואני אגיד לכם בצורה הכי ברורה: מה שהכי מפריע לי זה שאנחנו יושבים שם, ונציגי משרד הפנים לא שינו כמעט שום דבר בתקנות מנוסח החוק, ומה יוסבר לציבור, ומה יועבר לציבור, ואיך הציבור יקבל איזה מידע הציבור יקבל שיסביר לו את המשמעויות של כניסת טביעות האצבע שלו למאגר הביומטרי. את זה אנחנו נשאיר לפקידי המשרד, כי הם לא רוצים שום דבר שיהיה כתוב בצורה ברורה מדי בתקנות. אז מי שהדבר חשוב לו, ואני יודעת שגם הרבה מחברי הקואליציה לא ממש מתים על החוק הזה, אני מזמינה אתכם להגיע לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

תודה רבה. כפי שמסר לנו חבר הכנסת מיקי לוי, כל חברי סיעת יש עתיד הסירו את ההסתייגויות. חברת הכנסת מיכל בירן גם היא אינה נוכחת. אם כך, אין הסתייגויות, ואנחנו עוברים להצבעה על החוק,

מה עם השר?

בקריאה שנייה.

עוברים להצבעה על הצעת חוק שירות אזרחי, התשע"ז 2017. נא להתיישב במקומות, בבקשה. חברים, מי בעד? מי נגד? אמרו בלי שר.

אני מציעה שתצביע ואחרי זה אתן לך לדבר. אתה לא רוצה להצביע? אורי, התחלנו את ההצבעה. לא, תחזרי על ההצבעה.

לא הצבענו. סעיפים 1 113 נתקבלו. חברים, בעד הצעת החוק, 33, נגד, 11, נמנע אחד. תחזרי בבקשה על ההצבעה. לא יכול להיות שהשר, חברים, חברים, אבל למה אתם מפריעים לה בהצבעה? אבל היא אמרה חכי רגע, אז חיכיתי רגע. לא חוזרים על שום הצבעה.

אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית. הוא יכול לעלות בין

אריאל, בבקשה, יברך. בבקשה, אדוני השר. תוסיפי אותי.

חברי חברי הכנסת, אשתדל לעשות את זה בצמצום רב. אני מבקש, קודם כול, היות שאנחנו יוצאים לפגרה, להגיד תודה ליושב-ראש הכנסת, לסגניו ולכל עובדי הבית הזה,

אולי קרוב ל-1,000 איש. מגיע לכם כל הכבוד, חג כשר ושמח. בשופטים פרק ה' כתוב: "המתנדבים בעם ברכו ה'". המתנדבים והמתנדבות בשירות הלאומי הם בעצם הסיירת הלאומית של מדינת ישראל. נמצאים שם כל הגוונים, וגם אם חבר כנסת איימן עודה יתכחש, ויבזה את הסכמותיו ואת עצמו מול חבר הכנסת ידידי אלאלוף, שהוביל את החוק הזה בעבודה קשה אבל בשכל וברגישות שמתאימה לנושא כל כך חשוב, אני למדתי פרק על סיכומים עם חבר כנסת עודה ואחרים שדיברו אתם, והפנמתי את זה. כל אחד יעשה את שלו, אבל כנראה סיכום זה לא סיכום ומילה זה לא מילה. וזה בסדר, אפשר פעם אחת להתכחש, אפשר פעם אחת לבזות אותנו, פעמיים זה כבר לא עובד, כי אנחנו לא פראיירים.

אני חושב, לא הייתם מסכימים שיעשו לכם את זה. מעל הבמה הזאת כך לבזות את יושב-ראש הוועדה? זה דבר, בעיני, מבחינה אישית, פרלמנטרית, כלאם פאדי. מבחינה אישית זה חמור, לא ראוי.

לפני 40 שנה החל הרב צפניה דרורי, רבה של קריית-שמונה, שעושה שם מעשה חלוצי אדיר, חברתי, להקים את השירות הלאומי. התחלנו עם עשרות בודדות, והגענו היום לקרוב לח"י אלפים, 18,000, שמתנדבים. אני אומר לכם בצורה הכי ברורה: השירות הלאומי הוא לא פחות חשוב, לעתים גם יותר חשוב, מהשירות הצבאי. מדובר, כפי שכבר נאמר, באנשים שיש להם פטור. כל מי שיש לו חובת גיוס ודאי הולך קודם כול לצה"ל, אבל מי שלא הולך, ראוי שילך לשירות הלאומי, ויעשה שם עבודה חשובה מאין כמותה. השירות הלאומי הוא מזמן כבר לא של מגזר זה או אחר. יש בו בדואים, ערבים, מיעוטים, דתיים, חרדים וכן הלאה. זה הסימן העיקרי להצלחתו. אנחנו נגביר את זה, וניתן עדיפות לאנשים עם מוגבלות, כמו שעשינו כבר, ונביא את זה למקום עוד הרבה יותר טוב. לפני חודש עשינו טקס למתנדב ה-1,000 מהמגזר הדרוזי, וככה נמשיך עם כולם. אנחנו אומרים, בחוק הזה, בעצם מצדיעים לכל אלה שהיו בשירות לאומי. מדובר על כ-400,000 מתנדבים לאורך כל השנים האלה. זה הישג למדינת ישראל על כל מגזריה, על כל פלגיה. כן, יש פה דבר שבהחלט מאחד, מקרב, ועושה את הדברים נגישים לכולם ותורם לחברה הישראלית על כל חלקיה. על החוק הזה ישבו מאות שעות. ניהל את זה חברי חבר הכנסת אלאלוף. אני רוצה להודות לחברי הוועדה: חברתי יושבת-ראש סיעת הבית היהודי שולי מועלם, שנלחמה, פשוטו כמשמעו, ולא אאריך יותר, לבצלאל סמוטריץ, שאני לא אשכח פה, מירב בן ארי, חברי הכנסת אוחנה וביטן עם התוספת שלהם לקראת הסוף, שתרמה תרומה מיוחדת, ולמיקי לוי ואחרים, אם שכחתי מישהו, אתו הסליחה, וכמובן, למנהלת הוועדה וליועצת המשפטית, שניהלו את זה והביאו אותנו עד לרגע זה. נזכיר גם את השרים. תדעו, החוק הזה מתגלגל בכנסת עשר שנים, ולכן עמדנו על זה שהוא יעלה עכשיו וייגמר. נעזרנו ביושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת ביטן, והשרים שטיפלו בזה עד עכשיו היו השר דניאל הרשקוביץ, שר החינוך הנוכחי נפתלי בנט והשר המנוח חברי אורי אורבך, זיכרונו לברכה. תודה מיוחדת לאנשי השירות הלאומי-אזרחי: המנכ"ל שר-שלום ג'רבי, מוטי אלימלך ויואב, היועץ המשפטי. יש לנו עוד משימות רבות. אנחנו נכפיל את מספר המשרתים, את מספר המתנדבים בשירות הלאומי-אזרחי, ונביא אותו לטובת מדינת ישראל, לתפארת מדינת ישראל. חג כשר ושמח.

תודה רבה, אדוני השר. הודעה למזכירת הכנסת. בבקשה, ירדנה מלר. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לוח תיקונים לדף נלווה ולוח תיקונים להסתייגויות ולבקשות רשות דיבור להצעת חוק הגליל (תיקון מס' 12), התשע"ז 2017. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת אמיר אוחנה יעלה לברך. תודה, גברתי. אנחנו שומעים ברגעים אלה על פיגוע מחוץ לפרלמנט הבריטי, פיגוע משולב, דריסה ודקירה.

שהפרלמנט מושבת, וראש הממשלה תרזה מיי פונתה מהמקום. אני כמובן רוצה לאחל החלמה מהירה לפצועים ולקוות שחברינו בפרלמנט הבריטי כולם בסדר. למדתי היום שדמוקרטי זה רק מה שחבר הכנסת איימן עודה מסכים לו. גם אם תהיה פה הסכמה על החוק הזה גם מהאופוזיציה, מחלקים מהאופוזיציה, אולי אפילו רוב האופוזיציה, ובוודאי מהקואליציה, עדיין זה לא דמוקרטי, כי דעתו לא התקבלה. עוד דמוקרט. גברתי היושבת-ראש, אדוני שר החקלאות, הממונה על השירות האזרחי, סוף-סוף עשינו את זה. חברי יושב-ראש הקואליציה איפה דוד?

שחתום אתי יחד על החוק, שעזר להעביר אותו,

גם על החוק הזה אתה חתום, וידידי היקר יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה חבר הכנסת אלי אלאלוף, וחברתי חברת הכנסת שולי מועלם, אני רוצה להודות לכולכם. אני רוצה להודות גם לדרור גרנית ממשרד המשפטים, שגם אם לפרקים נראה לא מאוד נלהב מהצעת החוק, מצא את הדרך לסייע להכניס אותה לספר החוקים ולכבד בכך את החלטות הממשלה ואת הכנסת. אני רוצה להודות לתנועת "אם תרצו", שהיו הראשונים שחשפו בפני את האבסורד הזה שבמסגרתו מדינת ישראל מספקת תקני כוח-אדם באמצעות מערך השירות הלאומי גם לגופים הפועלים נגד מדינת ישראל. לדבר הזה אנחנו עושים היום סוף. לא יהיה יותר שירות לאומי למי שיוצא בעת לחימה ומכנה את מדינת ישראל וחיילי צה"ל "פושעי מלחמה"; לא יהיה יותר שירות לאומי למי שמפעיל טלוויזיה שבה הוא קורא לסרבנות בצה"ל או משתף פעולה עם מי שקוראים לחרם על מדינת ישראל. לא יהיה יותר. לא יהיה יותר שירות לאומי למי שפועל כדי לעודד את המסתננים הלא-חוקיים שממררים את חייהם של תושבי דרום תל-אביב כבר עשור להישאר ולהשתקע כאן, כי עניי עירנו קודמים. רוצים כוח-אדם? שילכו למועצת הביטחון של האו"ם. ההפקרות נגמרה. אני רוצה להודות ליאיר אלטמן מ"ישראל היום", שליווה את שלבי החקיקה, ולבסוף, לכם, חברי הכנסת, שהצבעתם בעדה. הצעת החוק הזאת היא רק אחת ממארג כולל של חקיקה שנמשיך לקדם, ואומרת את הדבר הזה: מי שיפעל נגד מדינת ישראל, ייפגע, מי שיסייע למדינת ישראל ירוויח. אני רוצה לאחל לכם, חברי וחברותי באופוזיציה ובקואליציה כאחד, שסוף המושב הזה והתקופה שעד למושב הבא ימלאו אתכם באנרגיות טובות, רעיונות חדשים ויוזמות שיהפכו את מדינת ישראל למקום טוב יותר וישפרו את חיי אזרחיה כולם.

תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה, יש לך דקה להגיב. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת וחברות הכנסת, חבר הכנסת אלאלוף, עמד פה השר אורי אריאל, אני לא יודע איפה הוא נמצא, וטען שכאילו דיברנו, התקדמנו. אני לא דיברתי כלל וכלל עם השר אורי אריאל בנושא הזה. אנחנו דיברנו יחד, וניסית לשכנע אותי להשתתף בישיבות הוועדה. בסופו של דבר דיברנו יחד והחלטנו שלא להשתתף בישיבות הוועדה.

ששיקר באום-אלחיראן רק לפני חודש וחצי, ממשיך בשקרים שלו. תודה רבה לכם. תודה רבה. אנחנו עוברים להצעת חוק הגליל (תיקון מס' 12), התשע"ז 2017, לקריאה שנייה ובקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני. הונח לוחות תיקונים. חבר הכנסת גפני, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, רבותי, אדוני השר, איפה השר? הנה השר לביטחון פנים. יש כמה אנשים שכנראה במסגרת הנאום שלי יצטרכו הגנה של השר לביטחון פנים. אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הגליל (תיקון מס' 12), התשע"ז 2017. הצעת חוק זו היא מיזוגן של הצעות חוק פרטיות של חברי הכנסת יצחק וקנין ויפעת שאשא ביטון, ועוד רבים מחברי הכנסת חתומים על הצעת החוק. חבר הכנסת וקנין הוביל להצעת חוק אחת ויפעת שאשא ביטון הובילה הצעת חוק נוספת, והן כאמור מוזגו. חוק הגליל, התשנ"ח 1988, קובע עדיפות ליישובים מסוימים בגליל לקיום משק הלול, לרבות סובסידיות למי שהוא בעל מכסה לייצור ביצי מאכל ופטמים. שאל אותי יושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת דוד ביטן, למה החוק הזה לקח כל כך הרבה זמן, עם כל כך הרבה בעיות. הבאנו שלשום חמישה חוקים, משמעותיים, של ועדת הכספים, שהיא העבירה אותם, אומנם בדיונים ארוכים ורציניים, אבל הביאה את זה, ולא היו כל כך הרבה בעיות. למה לחוק הזה היו כל כך הרבה בעיות? אני רוצה לומר לכם: החוק הגיע עם שורה אחת,

הוא עבר בקריאה ראשונה, הממשלה אישרה אותו, והשורה אומרת שמאריכים את חוק הגליל בעשר שנים.

ועדת הכספים, כמו ועדות אחרות, אבל אצלנו בוודאי, אנחנו יושבים לדון במשמעות של העניין שמאריכים את החוק בעשר שנים: יש כאלה שלא מגדלים, יש כאלה שכן מגדלים ולא כלולים בחוק, יש דברים שצריך לשנות. אי-אפשר לשחק עם החוק ולומר: מאריכים, וזהו. זה תפקידה של הכנסת.

התקיימו דיונים בינינו לבין עצמנו, בין חברי הוועדה לבין עצמם, בינינו לבין הממשלה ובינינו לבין גופים חיצוניים שאני לא בדיוק יודע מה מעמדם. אני גם דיברתי עם יושב-ראש הכנסת. אנחנו ועדה שמקבלת ארגונים ציבוריים מחוץ לכנסת, שומעת את דעתם, דנה בדברים שלהם, משנה פעמים רבות על-פי זה, וזה נוהג יומיומי בוועדת הכספים. עד שהגיע מצב שבו, למשל, טענו שזה נושא חדש, זאת אומרת, כל עבודת הוועדות, על-פי הטענה שלהם, מיותרת לחלוטין. מה זה נושא חדש? תיקחו את החוק, כמו שהממשלה החליטה, תאשרו את זה, ובזה ייגמר העניין. וטענו: נושא חדש, באמצעות אחד מחברי הכנסת, ושלחו לי מכתב, וליושב-ראש הכנסת, שזו בכלל הצעה תקציבית. אני רוצה להגיד לכם: 28 שנים אני בכנסת. אני לא זוכר מקרה אחד שבו הייתה הסכמה של הממשלה, או לפני הדיון, או במהלך הדיון, או בסוף הדיון, שנדרשנו להביא מכתב ממזכיר הממשלה שמדובר בהצעה לא תקציבית. בשבוע שעבר העברתי את החוק של בתי-המדרש. הממשלה לא אמרה על זה שזה תקציבי, וזה עבר. מעולם לא הייתה בכנסת דרישה להגיד שזו הצעה תקציבית אלא אם כן מזכיר הממשלה בכבודו ובעצמו ייתן מכתב שזה כתוב שם. וזה התעכב, ושלחו מכתב ליועץ המשפטי של הכנסת שהחוק שעבר בקריאה ראשונה הוא לא חוקי, כי הוא לא תקציבי. מה הם חושבים לעצמם, שהם באים לכנסת ואנחנו נעשה מה הם חושבים לעצמם, אנחנו נעשה מה שהם רוצים? אנחנו שומעים את כולם, אנחנו דנים בכול, אנחנו משנים פעמים רבות, כפי שאמרתי. להחליט פתאום על נוהג חדש בכנסת שמדובר בהצעה תקציבית אם מזכיר הממשלה לא נתן מכתב? אנחנו מקיימים דיונים עם הממשלה, אנחנו משנים דברים עם הממשלה, לפעמים בלעדיה, זה התפקיד שלנו. הממשלה יכולה לטעון שזה תקציבי. באחד הימים היא טענה לגבי אחד מהחוקים שלנו, ואנחנו גייסנו 50 חברי כנסת שהצביעו בעד. אם הממשלה הייתה אומרת לנו שזה תקציבי, היינו מביאים גם בקריאה הראשונה 50 חברי כנסת וגם עכשיו. אני רוצה, אולי לא כל חברי הכנסת בקיאים בעניין, אנחנו מדברים על הצעת חוק שאם היא לא מתקבלת והיא מתבטלת, אנחנו פוגעים פגיעה אנושה בחקלאים בגבול הצפון, בחקלאים בגליל, במגדלי כל הדברים שעליהם אנחנו מדברים בחקלאות, ואנחנו אומרים: לא מעניין אותנו מכם, מעניין אותנו רק מרכז הארץ, לא מעניין אותנו גבול הצפון, לא מעניין אותנו הגליל, לא חשוב לנו שום דבר שנעשה שם. לבוא ולהכריח את חברי הכנסת ולנסות ולהגיד לכולם: או שזה תקציבי, או שזה לא בסדר, זה נושא חדש, היינו צריכים לקבל את החוק בקריאה ראשונה, מאריכים בעשר שנים עם מעשה שהוא כמעט על הגבול הבלתי-חוקתי. אני פניתי ליושב-ראש הכנסת: אני לא מתכוון כך לנהל חקיקה. אי-אפשר כך לנהל חקיקה. זה לא לסתום פיות, זה לא לא לתת לאנשים לדבר, להפך. אמרתי, ואני חוזר ואומר: הארגונים השונים, הגופים הציבוריים, באים ואומרים את דעתם, ופעמים רבות אנחנו משנים את דעתנו, ופעמים רבות אנחנו משנים סעיפים בחקיקה. לבוא ולהכריח, ומאיימים בבג"ץ, למה אנחנו צריכים בכלל להיות פה? נקבל משכורת, נלך הביתה, יחוקקו התנועות האלה את החוקים דרך בית-המשפט. בשביל מה אנחנו נמצאים פה? נושא חדש, תקציבי, כמה זעה הורדנו כדי לנהל את המשא-ומתן העלוב הזה עם משרד האוצר?

כדי לקבל את ההסתייגות של חבר הכנסת מיקי רוזנטל, שכולנו רצינו שזה יהיה, כולל היוזמים, רבע שעה, אני מקבל הודעה מרפרנטית באוצר: קיבלנו את ההסתייגות, אחרי רבע שעה: לא קיבלנו, אחרי 20 דקות: קיבלנו. אותו אדם כל פעם? אותו אדם. אחרי חצי שעה קיבלנו, זה כמו התאגיד. לא, אני הרגשתי מבוזה, מבוזה. בסוף, אנחנו מביאים לכאן את החוק עם השינויים שנעשו בו,

לא חשוב, אני לא מדבר לשון הרע בחודש אדר. בחודש הבא נדבר. ואז אנחנו מביאים את מה שדיברנו בהתחלה. בהתחלה אמרנו שזה החוק שצריך להיות על כל סעיפיו, עם כל מה שנלווה לעניין. את ההסתייגות של חבר הכנסת מיקי רוזנטל קיבלנו בהתחלה. היינו יכולים להכניס אותה לחוק, היא הייתה יכולה להיות חלק מהחוק, ולפי דעתי היא צריכה להיות חלק מהחוק. האוצר התנגד. האוצר התנגד, אז הצעתי,

כדי לסיים את זה, אני לא יכולתי שלא לאשר את החוק הזה עד סוף הכנס. אמרתי: תגיש הסתייגות. אמרתי למיקי רוזנטל: תגיש הסתייגות, עד שזה יעלה למליאה,

נגיע להסכמה. לא נגיע להסכמה, אז לא נוכל לאשר את זה, אבל הגענו להסכמה. אני מקווה שבעודי מדבר כאן לא קיבלה היועצת המשפטית של הוועדה טלפון שעכשיו לא מסכימים, אבל זה כבר לא משנה.

אני ידיד של אגף התקציבים במשרד האוצר.

אני מוחה. אני מוחה על ההערה אחרונה. תאמר לי מי ידידיך ואומר לך. לא, אבל יש גבולות גזרה שעל-פיהם פועלים בחקיקה. יש גבולות גזרה. יש חברי הכנסת, והם המחוקקים. עם כל הכבוד, אני אומר לכם, אני לא אומר לכם, אני אומר לציבור: חברי הכנסת, רובם המוחלט, כולל כאלה שכותבים עליהם בעיתונים שיש להם אינטרס טובת המדינה לנגד עיניהם. כל מה שהיה בחקיקה, כל מה שהיה בדיונים, כל אחד מנקודת ראותו, עניינה אותו טובת המדינה, עניינה אותו טובת החקלאים, עניינה אותו טובת הגליל. מה הסיפור הזה? הכסף שזה עולה? התקציב שמושקע בזה, מה זה התקציב? אנחנו מדברים על עודפי תקציב, על עודפי גבייה של יותר מ-10, אולי 15 מיליארד שקל. אנחנו מדברים על הסכם שנעשה בין "אינטל" לחברת "מובילאיי", שמדובר בו על רווח למדינה של 4.5 מיליארד שקל. אנחנו מדברים פה על חוק שהממשלה הסכימה לו, שמאריכים אותו בעשר שנים. אנחנו לא מציעים את זה עכשיו, אנחנו מבקשים עכשיו להאריך אותו לתקופה מוגבלת. אנחנו שמים הגבלות חוקתיות לצורך העניין הזה. גפני, על מי אתה מלין?

על מי אתה מלין? אני לא מבין שר האוצר הסכים. מבחינת שר האוצר הכול היה בסדר. לא שייך לחוק.

חבר הכנסת כהן, שר האוצר הסכים.

היה ויכוח, לא יודעת, נו, ש-? היה ויכוח על סעיף של חלף פטם, שביקשה מהוועדה, והציע את זה חבר הכנסת רוזנטל. השר אפילו לא יודע מזה. זה תהליך שנעשה עם פקידים במשרד האוצר, ולא בדרג הבכיר ביותר. אז אולי אפשר לפנות אליו, אפשר,

אבל אני שואל אותך מה אתה מעדיף: האם אתה מעדיף שאני אפנה אליו ונגיע לדיון כלשהו, או שנביא את זה לחקיקה כמו שהכנסת צריכה לעשות, שזה מה שאנחנו עושים? זה הכול. אני לא, היה שלב, יעידו לך גם חברי הכנסת, יעידו לך גם חבר הכנסת מיקי רוזנטל וגם חבר הכנסת יצחק וקנין, הגיע שלב שאמרתי: לא מקיים יותר דיונים, אני מביא את זה לכאן. יעבור, טוב, לא יעבור, לא צריך. בוא ננסה לפני כניסת השבת. אני אומר לכם: אנחנו מגיעים לקו, אני אומר את זה לא לחברי הכנסת, אני אומר את זה גם לחברי הכנסת, אנחנו מגיעים לקו שצריך לעשות חשבון נפש מה מערכת היחסים בין הממשלה לבין הכנסת, בעיקר ועדת הכספים ומשרד האוצר: האם מותר לנהל פינג-פונג כזה, שאנחנו עכשיו מאשרים ועכשיו לא מאשרים, ועכשיו מאשרים ועכשיו לא מאשרים? אני לעצמי עושה את חשבון הנפש הזה, ואנחנו צריכים לעשות גם, אמרתי ליושב-ראש הכנסת: מה מעמדה,

מגיע "פורום קהלת", התנועה לאיכות השלטון, הוא מגיע ומבקש מחבר כנסת, תטען: נושא חדש. אני אומר לו: אסור לך לדבר באמצע הדיון בוועדה. מה זה, הלשכות של עורכי-הדין, של רואי-החשבון, של יועצי המס, גם מתנהגים ככה? של סוכני הביטוח? ודעתם נשמעת בוועדה בכל דיון שנוגע בהם. רוצים לנהל את הכנסת, שינהלו את הכנסת, שילכו לפריימריז. אני לא אצביע בשבילם, כי לפי דעתי הם לא מבינים על מה מדובר.

אז שיבואו לגדולי

אני כל כך רוצה. את יכולה. כמה פעמים אני ביקשתי ממך? על כל פנים, גבירותי ורבותי, גברתי היושבת-ראש, אני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק הזאת.

הצעת החוק הזאת עברה, מבחינת החקיקה, את כל השלבים האפשריים, המקצועיים והרציניים, והיא הצעת חוק טובה, במערכת הנסיבות שעליהן אנחנו מדברים, שהחקלאות בקריסה גדולה, והחקלאות בגליל על אחת כמה וכמה. אני מבקש מחברי הכנסת לאשר רק את ההסתייגות של חבר הכנסת מיקי רוזנטל, שאנחנו כולנו היינו מכניסים אותה בוועדה אילולא התנגדות האוצר. היינו שמים את זה. זה לא היה נכנס כהסתייגות, זה היה נכנס כסעיף בתוך החקיקה. מכיוון שהתנהל הדיון כפי שהתנהל, כפי שתיארתי אותו, ותיארתי רק את חלקו, הייתי יכול לעשות את זה יותר ציורי, אנחנו נאלצים עכשיו,

להעביר את זה כהסתייגות, ואני מבקש לתמוך בהסתייגות. אני מבקש, אני הודיתי כבר שלשלום לייעוץ המשפטי של הוועדה, שעשה לילות כימים, ולמזכירות הוועדה, שעבדו מאוד קשה כדי להעביר את זה, אבל שכחתי להודות לאמילי, בתה של שגית אפיק. אני מבקש תמיכה בחוק.

תודה רבה לחבר הכנסת גפני. נעבור למסתייגים. לסעיף 1 אין הסתייגויות. לסעיף 2, חבר הכנסת מיקי רוזנטל, בבקשה. חמש דקות לרשותך. קודם כול, תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חברי חברי הכנסת, כבוד השר, אני רוצה להגיד לכם שבמהלך חקיקת החוק הזה כמעט כל הפגמים שאפשר לחשוב עליהם בציבוריות הישראלית התגלו, והם לא מתחילים בממשלה. חבר הכנסת וקנין, אני מבקש את תשומת לבך. אני רוצה לומר משהו עליך, וחשוב שתקשיב.

השימוש הנלוז שעושים בעיתונות, ואני אוהב עיתונות, ואני מוקיר עיתונות, ועיתונות זה דבר חשוב מאוד בחברה דמוקרטית, אבל הסיקור של החוק הזה היה מנוול, נבזי, וברמות שאני לא מכיר. כאילו חבר הכנסת וקנין הסתיר את זהותו, בא באיזו תחפושת לוועדה, אמר שהוא בכלל סנדלר בשעה שיש לו לול בצפון. מה, לא יודעים את זה? הוא אמר את זה עשרות פעמים בעשרות דיונים.

בתיאור בעיתונים מסוימים כותבים: חבר הכנסת וקנין, שהוא בניגוד עניינים ומקדם את עצמו. זה היה נבזי, זה היה מנוול. חבר הכנסת וקנין הוא מהח"כים ההגונים שיש בבניין הזה.

ואני לא רוצה להכביר מילים על הדרך שבה זה נעשה. אבל אני הייתי בכל הדיונים בחוק הזה, והכתבת הספציפית הזאת, שכתבה את מה שכתבה,

לא יודע, אולי היא עקבה אחרי השידורים. אם היא עקבה אחרי השידורים אז היא לא מבינה מה שהיא שומעת, ואם היא לא עקבה אחרי השידורים ומישהו תדרך אותה בצורה כל כך מגמתית ועקומה, אז יש בעיה שבעתיים בתקשורת הישראלית. ראוי שעיתונאים יבקרו את השלטון, את הכנסת, את כל מה שנראה להם לא נכון, אבל שזה ייעשה באופן הגון, ובמקרה הזה זה היה לא הגון, ופגעו לשווא בשמו של חבר הכנסת וקנין, ואני מצטער על כך. זה לא עיתונות, זו הייתה נבזות. זה דבר אחד. הדבר השני שעולה מן החקיקה של החוק הזה הוא כמובן תפקוד הממשלה, וזה עולה בחוק אחרי חוק, ואני אומר לכם, מה שאני אומר לכם עכשיו זה לא ביקורת פוליטית. זה לא, כי זאת הממשלה הזאת והקואליציה הזאת. זה חוק אחרי חוק אחרי חוק שהממשלה מגיעה לא מוכנה, לא מוכנה לה, לחקיקה. היא לא יודעת מה עמדתה. מעלים סוגיות, היא לא יודעת מה לענות.

עבודה לא רצינית. אפשר להגיד על המפא"יניקים מה שרוצים, אבל הם ידעו לנהל מדינה. הממשלה הזאת לא יודעת לנהל מדינה. זה מתחיל בלולים וזה נגמר ב"צוק איתן". ככה זה נראה בהרבה מאוד עניינים, וזו לא ביקורת פוליטית.

זו ביקורת, חברים, אנחנו בצרות, וצריך לקחת את זה לתשומת לבנו. הממשלה צריכה לבוא מוכנה. היא לא יכולה לבוא, ביטן, אתה יודע את זה כמוני, ואתה מסכים אתי,

חבר הכנסת ביטן, חבר הכנסת ביטן,

תקשיב לי, אתה יודע שזה מהלב מה שאני אומר לך עכשיו. הממשלה לא יכולה לבוא לוועדה של הכנסת כשמשרד אחד אומר ככה, המשרד השני אומר דבר אחר, המשרד השלישי אומר: נראה, והמשרד הרביעי אומר דבר הפוך. אתה מסכים שזה לא יכול להיות, ואתה יודע שזה מתקיים כל הזמן. אתה יודע את זה.

אסור שזה יהיה, זה בושה. ועכשיו לעצם החוק, אני רוצה להגיד עוד כמה מילים.

אני בעד תמיכה בחקלאות, רק שהמדינה גם בעניין הזה מגמגמת. היא לא יודעת אם היא רוצה לסבסד את החקלאי, היא לא יודעת אם היא עוד רוצה לסבסד את המוצר. אין לה מדיניות ברורה. אבל בכל מקרה, חקלאים בכל מדינה מתוקנת, ומדינת ישראל לא מסייעת לחקלאים, ב-OECD אנחנו מדשדשים בשולי הרשימה בסיוע לחקלאים. חקלאות זה דבר חשוב: חקלאות זה ציונות, חקלאות זה תפיסת שטח, חקלאות, בעיקר בצפון, בגבול, זה מיטב הציונות שאני יכול לחשוב עליה.

אבל, אבל, בדרך, כן? הארכת החוק בנוסח שהובא על-ידי החברים הנכבדים שהציעו את הצעת החוק הפרטית הזאת, סבלה באמת משתי בעיות עיקריות: האחת, שהחוק לא היה שוויוני. מאז שהוא חוקק, לפני 20 שנה, נוספו עוד חקלאים ובעלי לולים בצפון, והחוק לא עזר להם. איך אפשר לעשות בידול, או הבדלה, או אפליה בין מגדל אחד למגדל אחר שהם שניהם נמצאים על גבול הצפון? ואת הדבר הזה תיקנו בתוך החקיקה, וטוב שעשינו את זה. ההסתייגות השנייה שלי, שאני שמח שהממשלה קיבלה אותה, נוגעת בדבר שנקרא "חלף פטם". תראו, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל רבים מהחקלאים שלא ראו תרנגול אלא בצלחת כבר 20 שנה, קיבלו סובסידיות מהמדינה על זה שהם לא מגדלים. עכשיו, זה לא יכול להיות. תכלית החוק היא לעודד חקלאות בצפון, ולא לעודד רמאים בגבול. ואת הדבר הזה היה צריך לעקור מהחוק. אנחנו יודעים מהדוחות של החשב הכללי, ממבקר המדינה, מפסקי-דין של בית-המשפט,

שיש עשרות אנשים, עשרות אנשים בשנה, שתפסו אותם שהם לא גרים בצפון, הם לא מגדלים יותר תרנגולות, והם ניצלו את הפרצה בחוק וקיבלו כספים.

אני מסיים, אדוני. ואת הדבר הזה אנחנו עכשיו מבקשים לבטל, את ההסדר הנורא הזה, שנקרא "חלף פטם" והוא בעצם ישראבלוף. אנחנו צמצמנו את זה. נתנו, באמת, למי שמגיע, תקופת הסתגלות, וכל היתר, שלא מגיע להם, לא יקבלו יותר. תודה רבה, אדוני.

חבר הכנסת יהודה גליק, בבקשה, מסתייג אחרון, ויש עוד שתי בקשות דיבור, ונעבור להצבעה. למה התחלפת? אני כתבתי "גברתי היושבת-ראש", ואז אתה פתאום מתחלף.

אני בעד מגדריות. אתה יכול לקרוא לי "גברתי", אין בעיה, עיוני. מה שעושה לך טוב. אדוני היושב-ראש המתוק, חברי וחברותי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה, בראשית דברי אני מבקש להצטרף לדברים שאמר חברי מיקי רוזנטל על אודות יוזם החוק, חבר הכנסת וקנין, על כל מה שנאמר עליו בעיתון כאילו יש בו איזשהו רבב.

אני אומר את הדברים האלה בצורה הכי ברורה: לא ממני ולא מחברי ולא מאף אחד בסביבתי יצא הדבר הזה. אני מודיע בזאת שלמיטב ידיעתי חבר הכנסת וקנין הוא איש ללא רבב, ישר דרך, ופעל באופן הכי למען הציבור בחוק הזה. עכשיו, אדוני יושב-ראש ועדת הכספים, סיפרת פה שהכול, והתערבו, והתנהל, ותמכתם, ושכחת להזכיר שבעקבות הדיון הנוסף שהיה צמחה ההסתייגות של חבר הכנסת רוזנטל. את זה לא אמרת. סליחה, אל תפריעי לי בבקשה.

עכשיו לעצם העניין. רבותי, חוק הגליל הוא חוק חשוב. מדינת ישראל צריכה לעודד את חקלאי הגליל. חקלאי הגליל, שנמצאים סמוך לגדר בצפון, חייבים לחזק אותם. אני לא מכיר דבר יותר ציוני מהם חוץ מההתיישבות ביהודה ושומרון. ודווקא בגלל החשיבות שבעידוד החקלאים, יש הסדר שגורם נזק לחוק הזה.

הוא עוף שמפטמים אותו כדי למכור אותו לאכילה. חלף פטם הוא עוף שלא מגדלים אותו, במסגרת מוסד "חלף הפטם" המופלא, ומאות חקלאים שכבר לא מגדלים עופות זכאים מכוח ירושת אבות לקבל סובסידיה מהמדינה בסך 33 מיליון ש"ח בשנה. מבקר המדינה והחשב הכללי באוצר ביקרו בחריפות את ההסדר. משרד החקלאות השיב בשנת 2014 למבקר המדינה שבסוף 2015 ההסדר יבוטל. אנחנו, למיטב זיכרוני, ב-2017. למרות ההצהרה הזאת, התשלומים הבלתי-חוקיים האלה המשיכו גם ב-2016 וגם ב-2017,

כשהכינו את החוק לקריאה שנייה ושלישית, לפתע הוכנס לתוך החוק סעיף 2(ד), שמכניס במחטף את חלף הפטם.

הרי אי-אפשר לתת אותו,

אז בואו נכניס לחוק את הלא-חוקי כדי שהוא יהיה חוקי, אף-על-פי שכולם יודעים שזה ישראבלוף. חברים, אני נהנה השבוע מזה שאני חבר בקופוזיציה, באופוליציה, לא יודע בדיוק מה.

אני יכול לדבר ולומר דברים ישרים. אני השבוע לא רובוט. אני לא אימפוטנט כמו באופוזיציה, אני לא רובוט כמו הקואליציה.

חברי חבר הכנסת, יושב-ראש ועדת הכספים, אני גם אזכיר לך מה עוד היה: כשאני ביקשתי נושא חדש, ואמרתם: הכול בסדר, יצאתי החוצה, ויושב-ראש הקואליציה אמר לך שהודעתי לך שאני מבטל. לא היה ולא נברא, וביטלת, ורק בלחץ שלי חזר הדיון.

ברור לכולנו שאם החוק יעבור ללא הסתייגויות, בעוד שלוש שנים, ב-2020, ימשיכו את הסיפור הזה. אני מקבל בלית ברירה את הטענות של החקלאים שדרושה תקופת הסתגלות להפסקת התשלומים הללו, שפרנסו מאות חקלאים, אף שבעיני היה להם כבר הרבה שנים, אבל סעיף חלף הפטם חייב לעבור מן העולם. עם זאת, רבותי, מכיוון שבוועדה הודעתי שאם תהיה אפשרות לקבל את הסתייגותו של חבר הכנסת רוזנטל הריני מסיר את הסתייגותי, על כן הנני עומד בדיבורי ומודיע בזאת, מכיוון שאני מאמין לדבריו של יושב-ראש ועדת הכספים, והכנסת תתמוך בהסתייגותו של חבר הכנסת מיקי רוזנטל, הנני מוריד בזאת את ההסתייגות, וכך חוסך לכם עוד דקה של הצבעה על ההסתייגות.

אם כן, ההסתייגות ירדה. אנחנו עוברים עכשיו לשתי בקשות דיבור. חבר הכנסת איתן ברושי, ואחריו, חברת הכנסת שאשא ביטון, אם תרצה. כמה כל אחד? עד חמש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה בראשית דברי, כמי שמלווה את הנושא החקלאי בכנסת ואת החוק הזה, להודות קודם כול לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון ולחבר הכנסת יצחק וקנין, שאני מצטרף לדברים החמים שנאמרו עליו, שהם היוזמים ומהמובילים, יחד עם קבוצת חברים נוספת, ודאי בוועדת הכספים, את החוק החשוב הזה, ליושב-ראש ועדת הכספים, חברנו גפני, שמאז שאני בכנסת אני מוצא בן-ברית לנושאים החשובים, ודאי להתיישבות ולחקלאות, למשרד החקלאות ושר החקלאות, לשר האוצר ומשרד האוצר, שבסופו של דבר מצאנו את הדרך, עם ההסתייגות שתמכנו בה, להביא את החוק הזה ממש בשעה האחרונה לפני תום כנס הכנסת. חברים, אולי יש פה משהו סמלי שהחוק האחרון של הכנס הזה, שהיה לא פשוט, הוא חוק שעוסק בדבר העיקרי: בהתיישבות, בחקלאות, בגבול לבנון. שמענו היום את הרמטכ"ל, עם כל התשובות על הביקורת על "צוק איתן", גם על האיום בצפון. אולי זה דבר שיצא כך, שהכנסת יכולה להתגאות שהחוק האחרון שהיא מעבירה, בהיקף של כ-100 ומעלה מיליון שקלים, שקודם כול הוא מאריך תוקף של חוק קיים, הוא לא חוק חדש, אבל בסוף 2017 מסתיים התוקף של חוק הגליל. חברי גליק, תשמע, אבל מה לא יסתיים בסוף 2017? לא הסתיימה המשימה של יישוב הצפון, של חומת המגן מול ה"חיזבאללה", של ההתיישבות לאורך גבול לבנון, של חקלאים שחלקם הגיעו על כורחם להיות חקלאים, והם לא האמינו שהמדינה תפגע בהם עד כדי כך. הביאו אותם בלילה אחד לגבול הלבנון, השאירו אותם עם תרנגולות, והפכו אותם למחוסרי כול כתוצאה ממדיניות שגויה של שנים על שנים, אבל הממשלה הזאת מחריפה אותה. חברים יקרים, יש רוחות רעות, יש רוחות רעות במדינה, אבל אני אומר לכם, גם בכנסת, גם באופוזיציה וגם בקואליציה, של עוינות ורצון לחסל את ההתיישבות ואת החקלאות בכל מקום. בכל מקום. ונגד הרוחות האלה צריך לצאת, כשבאגף התקציבים נותנים להן גיבוי.

אני חושב שהחוק הזה הוא חוק נכון, עם התיקונים שצריך לעשות בו. שמעתי שיש עצורים בפרשת התעשייה האווירית. לא שמעתי אף אחד שמציע לסגור את התעשייה האווירית. מעולם לא הציעו לסגור עירייה כשראש העיר הלך לבית-סוהר. רק, יש פה לא מעט ח"כים, גם בתקשורת, שיש להם קלות דעת ועט להשכיר נגד החקלאות וההתיישבות. ולכן, החוק הזה הוא חוק חשוב, והוא מזכיר, למי ששכח, שיש כאן מדינה ויש כאן ציונות ויש כאן התיישבות. אתמול ראינו בערוץ 2, שאשא, אני מדבר אלייך, שישמע גם וקנין.

אתמול ראינו בערוץ 2 איך המדינה, באישור משרד האוצר, מרעילה את אזרחי ישראל. היא מביאה תוצרת חקלאית מכל העולם, באיכות גרועה, עם חומרים מסוכנים, ונותנים לילדים שאת אחראית להם, חברתי, נותנים להם אוכל ומזון טרי שיכול לגרום למחלות,

וזה תוך כדי סיכון עצמאות קיומה של ישראל. לכן, באמת, גפני, הערכה גדולה. אנחנו בעיצומו של מאבק. חוק הגליל נגזר מלוח זמנים של תום ההסדר הקודם, אבל הוא חלק מהשליחות שלנו כאן, בכנסת, להבטיח את החקלאות ואת ההתיישבות, את הציונות, את האחיזה עד המטר האחרון, בוודאי על הגדר מול ה"חיזבאללה" בגבול לבנון. שום מנהרה לא הרחיקה את המתיישבים בעוטף-עזה, יגיד לכם חברי חיים ילין. שום "חיזבאללה" לא מפרק את היישובים,

מדיניות הרסנית של ממשלה שאיננה מבינה, ושל ציבור שהפך להיות מנוכר, ושל מדינה שנותנת לסוחר להדליק משואה, זה האיום על הציונות והחקלאות, יותר מכל גורם אחר. החוק הזה הוא חוק שנקדם בברכה, אבל הוא צריך להיות גם סימן דרך להתנהגות אחרת: להפסיק עם תופעות של פוסט-ציונות, לחזור לאדמה, לחיבור של אדם ואדמה, לחזור להתיישבות, לחזור לעצמנו, לציונות. תודה, תודה, חבר הכנסת ברושי. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, בבקשה, אחרונת הדוברים. לאחר מכן אנחנו עוברים להצבעות. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לפעמים נדמה לי שאנשים חושבים שאם עומדים במשבצת הזאת אז זה מכשיר את המילים שיוצאות גם אם הן לא מחוברות לאמת עד הסוף. אז קצת נדייק את התהליך שהיה כאן, וגם קצת קרדיט לחבר הכנסת רוזנטל, שהיה בעצם שותף מלא למן הרגעים הראשונים של הדיון והיה בקו עקבי בנושא של החלף פטם, נושא שכולנו העלינו וידענו שאנחנו צריכים להביא אותו לפתרון. אנחנו בעצם ביקשנו להאריך את החוק, חבר הכנסת וקנין ואני, וידענו שיש בו עיוותים שנידרש לתקן. וצריך לומר ביושר: הממשלה הזאת לא כל כך גרועה, כי עובדה, החוק הזה הוארך כבר כמה פעמים, ואנחנו, בפעם הזאת, אמרנו: אנחנו נכונים לתקן את העיוותים כדי שהוא יהיה שוויוני, כדי שאנחנו נוכל לכלול בו מגדלים חדשים, כדי שאנחנו נוכל לתקן את העיוות של החלף פטם, וחשוב לנו לעשות את זה, הכי נכון כדי שלא נבוא ונתקן עוול אחד ביצירת עוול אחר. ועל זה בעצם התקיימו כל הדיונים בוועדה. ונכון, חבר הכנסת גליק, מתוק, הגעת ברגע האחרון וצעקת: נושא חדש, ואני הסתכלתי עליך ולא הבנתי אם אתה יודע עד הסוף מה קורה כאן. חבר הכנסת גליק, מתוקים מקשיבים. אני מבקש מחבר הכנסת המתוק להקשיב בבקשה. ואני מודה שלא עד הסוף הבנתי מה אתה עושה,

הוא בטח לא יודע על מה אנחנו מדברים, ובסוף הסתבר שלחשו לך על האוזן את הדברים הלא-נכונים. אז אני רוצה,

גם בפניך, לפרגן לכל השותפים שהיו בוועדה, במיוחד לחבר הכנסת רוזנטל, על העקביות לאורך כל הדיונים, כדי שאנחנו נתקן את הנושא של חלף פטם, ואני שמחה שבסופו של דבר גם מצאנו פתרון שמוסכם על כולם. אני רוצה, ברשותכם, להודות בראש וראשונה לשר כחלון, על זה שהוא נתן את הגיבוי התקציבי מהרגע הראשון, ונתן לנו את האור הירוק לצאת לדרך, ואפשר לנו את המהלך הזה, לחבר הכנסת איציק וקנין,

על המלחמות המשותפות, על השעות הלא-פשוטות ועל הנחישות לאורך כל הדרך, ועל זה שעוד לפני שאני בכלל הגעתי הנה אתה הוא שדאג שהדברים יקרו מפעם לפעם, ליושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת גפני. לא היה פשוט אתנו, אני יודעת, אבל היה שווה כל רגע, כי עשינו את זה באמונה שלמה, וידענו שאנחנו כולנו רוצים לכוון למקום הנכון ביותר, כמובן, לצוות הוועדה, לשגית, לטמיר,

לצוותים המקצועיים של משרד האוצר, החקלאות והמשפטים. עשו לנו חיים לא קלים, אבל בסופו של דבר, בזכות ההתעקשויות, הצלחנו להגיע לניסוחים שיהפכו את החוק הזה לטוב יותר. לכל החקלאים, ויש לנו כאן נציגים של החקלאים מהגליל שיושבים כאן מהבוקר כדי לוודא שהדבר הזה קורה, אבל זה לא רק בשעות האלה, זה בכל הדיונים בוועדות, זה בפגישות הליליות בגליל. כל הכבוד על הנחישות שלכם,

ראיתם בעצמכם, כנסת שלמה כאן בשבילכם ולמענכם ולמען כל תושבי הגליל. לחברי הכנסת מסיעות הבית, זה פשוט היה מחמם את הלב לראות את כולם מתגייסים בוועדה ונחושים יחד אתנו להעביר את החוק ולתקן את כל מה שצריך ולא לוותר, אפילו לא לרגע, על הארכת החוק. וכמובן לצוות המדהים שלי, נעמה, אביטל, ליאור, ריאל, על זה שהם רצים אתי כל הזמן, אתם בטח רואים גם במסדרונות, ועוזרים לי לעשות את כל השליחות החשובה הזאת. אז תודה רבה, ואני קוראת כמובן לכולם לתמוך בחוק, ולתמוך גם בהסתייגות של חבר הכנסת רוזנטל. תודה, גברתי. אנחנו נעבור עכשיו להצבעה על החוק בקריאה שנייה, כולל לוחות התיקונים.

אה, סליחה, ראשית, סיכום. סיכום, או לא? לא, אז בבקשה. ביטן צעק "לא", אז התבלבלתי.

יסכם חבר הכנסת גפני, ואז אנחנו נעבור להצבעה.

אדוני היושב-ראש,

אני גוללתי כאן בפני חברי הכנסת את הדיונים שהתקיימו, אבל אני מבקש להודיע, שלא יהיה בעניין הזה ספק. בסופו של דבר, כשאני הבאתי את זה לכאן, זה היה בהסכמת משרד האוצר, וההסתייגות, שאני מקווה שתתקבל, היא בהסכמת הממשלה. שלא יבוא מישהו ויגיד: לא הייתה הסכמה ואני לא אמרתי הסכמה. הייתה בסוף הסכמה, וזה מובא, אחרת זו תהיה הצעת חוק תקציבית. ולכן אני מודיע שזה בהסכמת הממשלה וזו לא הצעת חוק תקציבית. ואני רוצה לומר לחבר הכנסת גליק, אני רוצה לומר לך: לא היית בתחילת הדיונים, הגעת בסוף. ההסתייגות של חבר הכנסת רוזנטל הייתה בתחילת הדיונים. התקיימו על זה הרבה דיונים,

אני מבקש, אני מבקש מחברי,

הצבעתי כדי להגיד, בסדר. אני מבקש מחברי הכנסת, אני מבקש מחברי הכנסת, חבר הכנסת גליק. לתמוך בחוק ולתמוך בהסתייגות היחידה שנותרה, של חבר הכנסת מיקי רוזנטל, לאחר שחבר הכנסת גליק הסיר את הסתייגותו. תודה רבה. תודה, אדוני. חברות וחברי הכנסת, שבו, מי שלא יושב. אנחנו עוברים עכשיו להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק הגליל (תיקון מס' 12), כולל לוחות התיקונים. ולכן אנחנו,

עוברים ומצביעים על הסעיפים עם ההסתייגויות. לסעיף 1 אין הסתייגויות, ולכן אנחנו נצביע על סעיף 1 כנוסח הוועדה. נא להצביע.

זה הגליל? זה הגליל, אכן.

רגע. נו, יואל, מה? תוסיף אותי.

בעד, 36. אני מוסיף את יואל חסון לפרוטוקול, וסעיף 1 עבר. ונמנע אחד. סליחה, נכון. סעיף 1 התקבל, נמנעת.

סעיף 2, יש את הסתייגות מס' 1, של חבר הכנסת מיקי רוזנטל. אנחנו מצביעים עליה? אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 1, לסעיף 2. נא להצביע.

2

40 בעד, ללא מתנגדים. אני קובע כי ההסתייגות עברה. ולכן אנחנו נצביע עכשיו על סעיף 2, כולל ההסתייגות. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? סעיף 2, כהצעת הוועדה ועם ההסתייגות שנתקבלה, נתקבל. 36 בעד, נמנע אחד, נוכח אחד. אני קובע כי סעיף 2 עבר, עם ההסתייגות של מיקי רוזנטל. לסעיפים 3 6 אין הסתייגויות, לכן אנחנו נצביע על סעיפים 3 6, כולל ההסתייגויות, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד?

אין, סליחה. על הסעיף.

ההצבעה החלה. זה על הסעיף כנוסח הוועדה, סעיפים 3 6 כנוסח הוועדה. סעיפים 3 6

38 בעד, נמנע אחד. אני קובע כי סעיפים 3 6 התקבלו כנוסח הוועדה, ולכן החוק התקבל בקריאה שנייה. אדוני, התקבלה ההסתייגות. האם אתה מבקש להמשיך לקריאה שלישית?

כולל ההסתייגות. אנחנו עוברים עכשיו להצבעה על הצעת חוק הגליל (תיקון מס' 12) בקריאה שלישית, כולל ההסתייגות ולוחות התיקונים. מי בעד? מי נגד? בבקשה. חוק הגליל (תיקון מס' 12), התשע"ז 2017, נתקבל. 39 בעד, נמנע אחד. אני קובע כי הצעת חוק הגליל (תיקון מס' 12) עברה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. חברות וחברים, אנחנו עוברים לסעיף הבא. הצעת חוק, רגע. רגע, רגע.

תן לו לדבר, סליחה. חבר הכנסת וקנין מבקש לברך. מגיע לו.

תגיד, רק כמה מילים. כל החברים המושבניקים זה מלח הארץ, רק שתדע. אתה אומר לי? חברים, אני רוצה לומר משהו. מכיוון שחלקכם ראו את הכתבה שבה דיברו עלי, אני רק רוצה לומר משהו,

ההסתייגות של מיקי רוזנטל הייתה לגבי הפטם. הייתה לגבי, חלף פטם.

אני, בתוך הוועדה, העליתי את המוקש הלא-פחות גדול מהחלף פטם: הסובסידיה שניתנת לביצים, ואני מגדל ביצים,

לאותם אלה שלא מגדלים. מיקי, היה או לא היה?

מי קפץ עלי? כל הטייקונים, וזה הלך ל"דה-מרקר". ואת כל מה שאמרתי כבר אמרתי לעיתונאית, לצערי הרב. אני אומר לכם: האמת בדור שלנו תהיה נעדרת, נעדרת ברמה כזאת שאפשר להכפיש ולמר ולכתוב את כל מה שבא לך, כאילו אני זה שהבאתי את חוק הגליל לעולם עוד לפני שהייתי בבית הזה. אבל בסופו של יום, אם אני מעלה דבר שאף אחד לא היה לו אומץ להעלות אותו, שגם מגדלי הביצים מקבלים סובסידיה, חלקם, ונקבתי במספר המדויק, שמתוך 2,000, 800 מקבלים, אז זה גרם לאותם אלה לקפוץ ולומר את מה שהם אומרים. ואני אומר: אני תמכתי מהרגע הראשון במה שמיקי רוזנטל הביא, כי אני חושב שחקלאי שלא מגדל, לא מגיע לו. את זה אמרתי בוועדה בלי כחל וסרק. לא הסתרתי את פני, ושמתי את זה על השולחן. אבל מה שהם מפרסמים, מפרסמים. בסופו של דבר, אני רוצה לומר משהו, באמת להודות לכל מי שהיה שותף. על הצעת החוק הזאת חתמו קרוב ל-59 חברי כנסת, מכל סיעות הבית, שזה מראה עד כמה יש תמיכה בדבר הזה. והחוק הזה מוארך כבר 28 שנים בצורה קבועה, בלי הרבה מאמץ. שר האוצר, כשבאו ואמרו לו,

פה אני אומר את המספר, מדובר פה שנותנים לענף הפטם בגליל, ליישובי קו עימות ולענף ההטלה, שזה קיבוצים ומושבים, קרוב למיליארד שקל בעשר שנים, כל שנה 100 מיליון. והחוק הזה מוארך. גם אם לא היה יצחק וקנין בעולם, אז היה החוק הזה. אבל בסופו של יום צריך לומר תודה לידידי, ליושב-ראש ועדת הכספים, שאני אומר לכם, עשה עבודת קודש בדבר הזה ואמר את הדברים ושם אותם על השולחן, לכל מי שהיה שותף: יושב-ראש הקואליציה, רבותי, היו דיונים מאוד קשים וויכוחים מחוץ לוועדה, ובלי סיועו של יושב-ראש הקואליציה דוד ביטן, וחברי הכנסת מיקי זוהר, נורית קורן וחברתי יפעת שאשא ביטון, שהייתה גם שותפה מלאה בהצעת החוק,

תודה לכולם. אני מודה לשגית אפיק, היועצת המשפטית של ועדת הכספים, ולאייל לב ארי, ולשירי שפר, שגם היא מהייעוץ המשפטי של ועדת הכספים, לשירה ברגמן מאגף התקציבים, לאודי אדירי, ולכל חברי הכנסת שתמכו. אני רוצה לומר פה על פקיד במשרד החקלאות, אסף לוי, שהוא סמנכ"ל גורמי ייצור. אני אומר לכם, הבחור הזה עשה עבודת קודש בחקיקה הזאת. מגיעה לו הרבה תודה, מגיעה לייעוץ המשפטי של משרד החקלאות. ותודה לכל חברי הכנסת על שאנחנו מסיימים את המושב הזה עם החוק הזה.

תודה לך.

חבר הכנסת וקנין, כיליד בירת הגליל,

אני מודה לך גם בראש כולם. חברות וחברים, אנחנו עוברים להצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון מס' 9), של חברי הכנסת יוסי יונה וקבצת חברי הכנסת. יציג את החוק חבר הכנסת יונה. יש רשימת דוברים. בבקשה, אדוני.

אדוני. עד עשר דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מביא לפניכם הצעת חוק לקריאה ראשונה, הצעת חוק האדריכלים והמהנדסים. הצעת החוק הזאת באה לעולם מהשטח, כמו שרבות מהצעות החוק שאנו דנים בהן ומעבירים אותן כאן באות מהשטח. בעצם, היא באה ממצוקה, מצוקה של האדריכלים הצעירים, והיא באה לתת מענה למצוקה הזאת. אני רוצה לציין כבר בתחילת הדברים שהצעת החוק, כאשר היא עברה בקריאה טרומית, קיבלה את התמיכה של שרת המשפטים איילת שקד, ואז קיימנו דיון, והבטחתי לה שכל שינוי שייעשה בהצעת החוק בתהליך הניסוח שלו ייעשה בשיתוף פעולה עם הצוות המשפטי של משרד המשפטים.

עבדנו בשיתוף פעולה מלא עם הצוות המשפטי של משרד הכלכלה, גם כאשר היחידה שהייתה אחראית לתחום הזה של ההסדרה של האדריכלים והמהנדסים עברה למשרד העבודה והרווחה. נעשתה עבודה אינטנסיבית, ממושכת, קיימנו למעלה מ-12 מפגשים במהלך השנה האחרונה, והגענו לנוסח שעדיין קיימות בו בעיות כאלה ואחרות, אבל כשהוא יבוא או כשהוא יובא בפניכם לקריאה שנייה ושלישית, הרי שאנחנו נטמיע את השינויים הללו בתוכו. אני רוצה גם, לפני שאציין כמה מאפיינים של הצעת החוק הזאת, כבר עתה להודות לאיתן כבל, יושב-ראש ועדת הכלכלה, שפעל נמרצות ובמהירות רבה כדי להכין את הנוסח שמובא בפניכם לקריאה ראשונה, וכן ליושב-ראש הקואליציה דוד ביטן, שגם הוא, באמת בדומה לכבל, הבטיח, וקיים, שאכן הצעת החוק הזאת תבוא לפני שהמושב הזה מתפזר. ואני רוצה להגיד לך באמת תודה על שעמדת במילה שלך, וגם בוודאי לגברת שעל כתפיה נפל הנטל של להכין אותו בזמן מאוד מאוד קצוב, והיא עשתה עבודה נהדרת ומהירה, וזו מירב תורג'מן מהצוות המשפטי של ועדת הכלכלה. כפי שאמרתי, אני אומר לכם כמה מילים לגבי החוק ולגבי התיקונים שערכנו בו, בחוק, שקיים מאז 1958. כפי שאולי חלקכם יודעים, עד לזמן שבו אנחנו החלנו לפעול כדי לשנות את החוק, רק סטודנטים שסיימו את לימודיהם בטכניון יכלו להירשם באופן אוטומטי בפנקס המהנדסים והאדריכלים, וזה היה העיוות, הייתה לקות מאוד מאוד בסיסית. אפשר שבעבר הייתה הצדקה לכך שרק בוגרי הטכניון יכלו להירשם באופן אוטומטי בספר,

האדריכלים והמהנדסים. ברגע הזה, זאת אומרת, לפני כמה, למעשה לפני שנה באו אלינו החבר'ה מהאדריכלים הצעירים, מארגון האדריכלים הצעירים, ואני אמנה את שמותיהם של שלושה אנשים: ויקטור אבקסיס, נדב הייפרט ורונה אורובנו, שהם אלה שבעצם הביאו לפתחי את הנושא הזה, וביקשו את הסיוע שלנו כמחוקקים לתת מענה למצוקה הממושכת שהם חשו כאדריכלים צעירים לנוכח החוק, שבעצם קבע גם את האופן שבו נרשמים בפנקס שבו בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה נרשמים בפנקס האדריכלים או המהנדסים. כפי שראינו בהמשך העבודה, היו עוד סעיפים שיכולנו לתקן,

כפי שאמרתי לפני כן, בשיתוף פעולה מלא עם הצוות המשפטי של משרד המשפטים ועם הצוות המשפטי של משרד הכלכלה,

כל הכבוד להם על המסירות ועל העבודה שהם עשו בשינויים הללו בחוק הקיים. אני רוצה למנות שניים או שלושה שינויים חשובים שנערכו. מעבר לכך שכיום, על-פי הנוסח של החוק, שהוא עוד יובא לכאן לקריאה שלישית, מעבר לכך שהאדריכלים מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה, כל אלה שמוכרים על-ידי המל"ג יוכלו להירשם באופן אוטומטי בפנקס האדריכלים והמהנדסים, יש עוד כמה שינויים מאוד מאוד חיוביים. לדוגמה, ההתמחות, על-פי החוק הקיים, רק לאחר שאדם מסיים את לימודיו במוסד להשכלה גבוהה הוא מתחיל את תהליך ההתמחות. חשבו על החבר'ה הצעירים הללו. הם מבלים חמש שנים, לומדים חמש שנים אדריכלות, ולאחר שהם מסיימים את לימודיהם הם צריכים להתמחות עוד שלוש שנים, ורק לאחר מכן, כשהם מגיעים לגיל 30, ואפשר שהם כבר נשואים ויש להם ילדים, רק אז הם מתחילים להשתכר באופן שיכול להבטיח להם קיום הוגן ובכבוד. בנוסח שמובא בפניכם שינינו גם את הסעיף הזה, והאדריכלים יוכלו להתמחות מאמצע השנה הלפני-אחרונה של לימודיהם, כך שאנחנו מצמצמים את תקופת המעבר של הלימודים וההתמחות והכניסה לשוק העבודה. דבר נוסף ששינינו, והוא נמצא גם בהצעת החוק שמובאת לפניכם, זה דבר שקשור למה שאנחנו מכנים "לא משנים את המשחק", או "לא משנים את הכללים באמצע המשחק". ולמה הכוונה? היו מקרים שבהם, למעשה לאורך כל השנים, סטודנט מתחיל את לימודיו, סטודנטית מתחילה את לימודיה במוסד להשכלה גבוהה בתחום האדריכלות, היא לומדת שנתיים-שלוש, ואז החליט מי שהחליט, גם אם יש טעמים טובים וסבירים, לשנות את תוכנית הלימודים, ומשהו אולי חשוב נוסף לתוכנית הלימודים, ואולי משהו אחר נגרע מתוכנית הלימודים, הרי שעכשיו הסטודנט צריך להתעדכן ואולי להוסיף עוד סמסטר או שניים כדי להשלים את לימודיו.

בנוסח הקיים הבטחנו שכאשר סטודנט מתחיל את לימודיו בתוכנית לימודים רב-שנתית, חמש שנים, לא משנים את הכללים באמצע המשחק,

אם שיש איזשהו שינוי דרמטי בהתפתחות טכנולוגית או אדריכלית שמחייבת עדכון. אבל לא משנים, לא משנים את הכללים באמצע המשחק, והסעיף הזה נמצא בהצעת החוק הקיימת. שינינו עוד כמה סעיפים אשר למתן הרישיון. אם עד כה המועד היחיד שבו אדם יכול לקבל רישיון זה חודש ינואר, סוף חודש ינואר, פתחנו קצת את המנעד של הזמן, והוא יכול לעשות זאת מינואר עד מרס, כך שלא יהיה מצב שהוא יצטרך לחכות כמעט שנה עד שהוא יקבל רישיון. ודבר נוסף שעשינו הוא שבשנה הראשונה הוא פטור, הסטודנטים פטורים מתשלום של האגרה. אני בטוח שהחוק הזה, לאחר שנביא אותו לקריאה שנייה ושלישית, לאחר שהוא יעבור בכנסת, יקל על חייהם של האדריכלים, ויביא מזור בחלק משמעותי מהבעיות שהיו כרוכות בתוך החוק כפי שהוא קיים עד היום. זו בשורה טובה, זו בשורה טובה לאדריכלים, זו בשורה טובה גם לתחום הנדל"ן. כי אחת מהבעיות המאוד-מבניות,

שכיום קיימות בשוק הזה זה גם מחסור של מספר משמעותי של אדריכלים בתחום הזה.

אם נגדיל את מספר האדריכלים, הרי אנחנו יכולים גם בדרך זו לעודד את המשך הבנייה בישראל.

אלה הם דברי עד כה. אנחנו יוצאים עכשיו לפגרה, אדוני היושב-ראש, נא לסיים רק, כדי שנצא. נגמר לך הזמן. אז אני מאחל לכולנו חופשה נעימה, ואני רוצה גם כבר בשלב הזה, כפי שעשתה ידידתי מרב מיכאלי, להודות לצוות שלי, שבאמת מלווה את העבודה שלי כאן, ואם אני מצליח להשיג הישג כזה או אחר, הרי זה בזכות עזרתם המסורה, המקצועיות שלהם, ואני רוצה לציין את שמותיהם: את שירן מאיר שאחראית לדוברות, את גיא עציון, היועץ הפרלמנטרי שלי, וכן את מנדי שקד, היועץ הפוליטי שלי. ולכל חברי הכנסת, שתהיה לנו פגרה נעימה ונחזור עם כוחות מחודשים למושב הבא. אני רוצה רק לתקן אותך: אתה נתת קרדיט לאדריכלית המוכשרת רונה אורובנו, אבל צריך להגיד רונה אורובנו-מזרחי, היא התחתנה, אז בכל זאת.

שאכן נישאה, והיום כבר, אתה לא יכול לקחת את ה"מזרחי" מרונה, אם אתה מכיר אותה. בבקשה, אדוני. והיא היום גם חובקת ילד, אז בוודאי.

אז כולנו בעד, ושתהיה חופשה נעימה. תודה רבה, יוסי, על הצגת החוק. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים: חברי הכנסת אראל מרגלית, מסעוד גנאים, תמר זנדברג, זהבה גלאון,

עאידה תומא סלימאן.

אלאלוף, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מנצל טכנית את הסעיף הזה שבחוק הזה, שאני מסכים לו עד הסוף, ואני אפילו חושב שהוא יבוא בסוף לוועדה שלי,

בדרך כלל כל הרישוי של המהנדסים הוא בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, אבל איפה שיהיה,

בוודאי אצל חברי יושב-ראש ועדת הכלכלה. ביקשתי את רשות הדיבור כדי להביע שתי נקודות: רציתי שחוק השירות האזרחי יעבור בהסכמה ובהבנה ללא הרבה התנגדות. אני מבין את התסכול הארוך, בחלקו אני מזדהה אתו, של חברי מהרשימה המשותפת, אבל אני רוצה להגיד בצורה הכי ברורה, למרות ההתנגדות: היחסים בינינו, בין הוועדה וביני לבין חברי מהרשימה המשותפת, נמשיך לעבוד ביחד. רק ככה נוכל לשפר את המצב, שהוא בוודאי לא לרוחי, אני אומר את זה בצורה מלאה. אבל תדעו שהיום השירות, על-פי מה שהבנתי משיחות שהיו לי, בזה שהכנסנו את המושג של ההתנדבות האזרחית, הייתם מקבלים טוב יותר את החוק הזה. אבל זה לא נגמר. כמו שאמר ידידי מיקי לוי: החוק הזה תם אבל לא הושלם. אנחנו נמשיך ונתקן אותו. דבר שני, לגבי הגליל. אני יודע שאני תמיד אוהב לדבר על אזור מגורי, אבל אהבתי לגליל לא פחות גדולה. אני כל כך שמח שעבר חוק הגליל, ואולי נוכל לתקן את העיוותים. הרבה שנים והרבה פעולות שלי בעבר היו בגליל, מתל-חי, דרך שלומי, צפת ועוד הרבה הרבה הרבה מקומות, ואני מאחל רק דבר אחד לחוק הזה: שהוא ייושם.

תודה, אדוני. אני ממשיך בשמות: חברי הכנסת רוזין, סעדי, טיבי, ברושי, אייכלר, בר-לב, מוותר, זחאלקה,

חאג' יחיא.

אתה רוצה? כן, בטח. יהודה, אומרים לך, שעת רצון, שעת רצון.

כן, מתוקתי, כן. בבקשה, עד שלוש דקות לאדוני. אדוני היושב-ראש, חברותי וחברי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה, אדוני סגן המזכירה, הרשמות, באמת, רגע לפני שאנחנו יוצאים לפגרה, אני רוצה קודם כול להודות לכל החברים שהיו אתנו פה, לכל עובדי הכנסת ועובדות הכנסת ואלה שעובדות בקבלנות, לבושתנו, ובעזרת השם, נקווה שזה ישתנה.

אתם עובדים עבודה יקרה וישרה והגונה, ולא תמיד הציבור יודע, ואני כן רוצה להודות לכולכם. אני רוצה לדבר על שני נושאים קצרים.

קראתי ששר הביטחון קרא היום לראשי מכינת עלי, והוא רוצה לעקור מהם את האישור לישיבת הסדר. אני קורא לשר הביטחון לחזור בו.

אף אחד לא מסכים לדברים הנבזיים שיצאו מפיו של הרב לוינשטיין, ואף-על-פי-כן אנחנו במדינה דמוקרטית, ויש לכבד את זכות הדיבור, ואין צורך להוריד אישור של ישיבת הסדר ממכינה קדם-צבאית. נקודה שנייה, ואולי לא פחות חשובה: אנחנו יוצאים לחופשת הפסח, בהרבה שמחה, בהרבה טוב, אבל גם בכאב גדול, והייתי אומר אפילו בחרפה. חג הפסח, אחד משלושת החגים, שלושת הרגלים שהיינו אמורים לעלות אל הר בית ה', לקיים מצוות עלייה לרגל. ברוך השם, בשנה האחרונה, נגד כל הציפיות, נגד כל הסיכויים, השר לביטחון פנים, שנמצא פה, הוביל מהלך של גירוש של כל הגורמים האלימים מהר-הבית, וייאמר לזכותו, יישר כוח עצום, שהוא הוביל פה מהלך שבהר-הבית יהודי יכול לבקר בשקט. אבל בניגוד לכל חוק, בניגוד לחוק החסינות, בניגוד לחוק חופש התנועה, בניגוד לחוק המקומות הקדושים, בניגוד לחוק חופש הדת, נאסר על חברי כנסת לעלות להר-הבית. זו חרפה שצריכה להתבטל. בעזרת השם, בשבוע הבא אני עותר לבג"ץ, אם לא יתבטל הדבר הזה. והחרפה הגדולה מזאת היא שיהודים אינם יכולים להתפלל במקום היחיד בעולם שהם מחויבים להתפלל בו. רבותי, אתם מדברים על דמוקרטיה, אתם מדברים על זכויות אדם, אתם מדברים על שוויון בפני החוק, החרפה הגדולה, כל יום ויום, היא שיהודי איננו יכול להתפלל במקום היחיד בעולם שיהודי מצווה להתפלל בו.

כנסת ישראל, מחויבת להוריד את החרפה הזאת אחת ולתמיד. תודה רבה. חג פסח כשר ושמח לכולכם,

ידידי גילאון, כל התחום שלי של שלום ואהבה ומאור פנים, הכול יונק מהקשר להר-הבית.

תודה, אדוני. חבר הכנסת חאג' יחיא, בבקשה. מה עשינו, מה עשיתם להר-הבית, דמוקרטיה, זכויות אדם,

הבעיה? עד שלוש דקות, אדוני.

כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, יש חפלה פה בצד? סליחה, חברי המחנ"צ, אתם מפריעים. הוא נעלב שזה בלעדיו.

זה לא מקובל, אתם תשלמו על זה ביוקר, בדקות דיבור. בבקשה, אדוני. גם אני נעלב שזה בלעדי, מה אתם חושבים? ככה זה סוציאליסטים, תמיד יש אחד שהוא הצדה,

נכון, אני תמיד הכבשה השחורה, מה לעשות. חבר'ה, אתם מפריעים לחבר הכנסת חאג' יחיא. לפחות תעשו את זה בשקט, נו, באמת. רציתי להתחיל בזה שאני אברך את חברי יוסי יונה אני בעד הסעודה האחרונה, מתוקים ומתוקות. חבר הכנסת יהודה גליק המתוק, אתה מסייע לדבר עבירה. צילמתי פה אוסף של מתוקים ומתוקות, זה הכול. אתה מתוק אמיתי. בבקשה. מה שנקרא: אווירת סוף קורס. אני מוסיף לך דקה. בבקשה, אדוני. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, אני אתחיל בזה שאני אברך את חברי יוסי יונה על הצעת החוק הזאת. אני בא מאותו מקום, כי כולם יודעים מה ההתמחות שלי ומה היה המקצוע שלי לפני שהגעתי לפה, ואני יודע שבמיוחד הרבה אדריכלים, לא מהנדסים אזרחיים אלא אדריכלים כמה קשה להם, ועם התיקון הזה זה מקל, אבל עוד לא פותר את הבעיות, כי עדיין חלק מהבעיות, לא התגברו עליהן. לא יכול להיות שמי שלומד חמש שנים, צריך להסתובב לפחות בין שלושה משרדים עם התמחויות שונות כדי לסיים את הסטאז' שלו. כי כל משרד, יש לו את ההתמחות שלו, ואתה לא יכול להתמחות במשרד אחד וללכת לבחינות ולקבל את הרישיון שלך. החוק הזה עוד לא תיקן את העוול הזה. ואז, אתה מסיים, ולפעמים אתה צריך סטאז' מסיים לימודים, מסיים סטאז' במשרד אחד, ואתה תחכה אולי חודשים ושנים עד שתמצא משרד אחר להתמחות השנייה, שתוכל לעשות בה סטאז', ובתום הסטאז' אתה תעשה את הבחינה. המצב הזה צריך להיפתר, לתת אפשרות, ואז מי שירצה להתמחות בעוד ענף, או מדור, קראו לזה, אפשר לעשות את זה אחרי שהוא קיבל את הרישיון. הוא יתחיל לעבוד בהתמחות הראשונה שהוא עבר, יעבור את הבחינה שלה, ואז הוא יהיה רשום ויהיה רישוי והוא יוכל לעבוד. בלי זה תהיה בעיה. זה, 1. 2. מי שרוצה לרשום את המהנדס גם רוצה לבדוק את המקצועות שהוא למד באותה פקולטה שנותנת לו את התעודה שלו, שהוא למד ובוגר והוא מהנדס. צריכים לבדוק איזה מקצועות הוא למד. והרשם שנמצא שם, איך הוא ידע? זה התפקיד שלו? הרי אותה פקולטה, הם מלמדים את המקצועות, ואז מי שקיבל את התעודה של אותה פקולטה יסיים את הסטאז' שלו, ילך להיבחן ויקבל את הרישיון. זה לא יכול להיות. בנוסף, אנשים שלומדים, סטודנטים שלומדים בחו"ל, יש אוניברסיטה, יש פקולטה, והן מוכרות,

אבל כדי לרשום אותו באים לבדוק את כל המקצועות שהוא למד ומה הוא קיבל ומה לא קיבל מבחינת ציונים, ולך תלמד את קורס א' וקורס ב'. תנו לו את האפשרות לגשת לבחינה. אם הוא לא עובר אותה, הוא לא יכול לקבל את הרישיון.

העוול הזה, אין סטודנט שהולך ובודק איזה מקצועות הוא נדרש ללמוד, ואם הוא נדרש הוא גם לא יכול להשפיע על הפקולטה שהוא לומד בה, אלה המקצועות שהם קבעו, זה הסילבוס. אז הנושא צריך להיפתר, נא לסיים. ואני חושב שבמצב הזה אנחנו גם, לקראת קריאה שנייה ושלישית אני מקווה שנצליח לתקן גם את העוול הזה, כי אני נמצא שם, זה בא לוועדת הכלכלה, ואני נמצא שם, ואני יודע שיש הרבה מה לשפר במצב הזה.

תודה, אדוני. חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי השר, חברי וחברותי חברי הכנסת.

חברת הכנסת, מי שעוד, את זכות הדיבור, השם יברך

אבל אולי אני אלמד אותה, אני רק ארבע שנים פה. חבר הכנסת יוסי יונה, אבל למדת את חוקי ההסדרה מצוין. את זה אני מסכימה לקבל. חבר הכנסת יוסי יונה, יישר כוח גדול על ההובלה, על העבודה המשותפת,

עם חבר הכנסת חאג' יחיא,

עם יושב-ראש הוועדה.

חבר הכנסת יוסי יונה הציג קודם,

את הנקודה המרכזית שבגללה אנחנו עוסקים בחוק הזה. זה חוק שנכתב ב-1958, ומאז, ראה זה פלא, לא השתנה שום דבר. ב-1958 באמת למדו אדריכלות רק בטכניון, ולכן עד היום רק מי שלמד בטכניון יכול היה באופן חופשי להירשם בפנקס, ואחרים תקועים, צריכים לעבור תהליכים. ב-1958 באמת לא כל כך היו נשים,

בטכניון, ובאדריכלות עוד פחות, ואז, למשל, אני אתן לכם דוגמה מזעזעת: סטודנטית לאדריכלות שהתחילה התמחות יצאה לחופשת לידה, וכל החלק של ההתמחות שהיא עשתה לפני הלידה, אדוני היושב-ראש, נמחק, נמחק מתקופת ההתמחות. זה כאילו מין הזיה, שלשמחת כולנו,

אנחנו כבר לא בתוכה. ודוגמה נוספת: אפשר היה להתחיל התמחות, וכמו שאמר חבר הכנסת יוסי יונה, מישהו החליט שזה צריך להשתנות, ועכשיו שינו, וכל מה שעשית קודם לא תופס. אני חושבת שאין מה להרחיב עוד ועוד בפרטים, רק להגיד שהצעת החוק הזאת היא שלב ראשון בדרך לטיפול במשבר התכנון והדיור בישראל. הצעירים, האדריכלים הצעירים, כמו שאר הצעירים במדינת ישראל, הם העתיד, וכאן הם העתיד של התכנון והאדריכלות הישראלית. גם אני רוצה, בסיום דברי, לאחל לכולנו פסח כשר ושמח, וחופשה נעימה לחברים שאינם חוגגים את חג הפסח. בעזרת השם, קחו כוחות גדולים מהחופשה, מהאביב, מהפריחה שבחוץ. אני רוצה להודות לעובדים האישיים של כל אחד ואחת מאתנו, אבל גם מאוד מאוד לעובדי הכנסת, לעובדי הוועדות, לעובדי המזנון,

ובראשן ציונה, אל תוך שעות הלילה, ומחיה נפשנו בקפה ובתה ובשוקו שהיא מביאה. אני רוצה, לסיום, להזמין את כל יושבי הבית הזה להגיע ביום ראשון הקרוב ולמשך השבוע הקרוב אל כיכר רבין, שם האחים והאחיות והבנים והבנות של חללי אסון המסוקים הקימו מיצג ענק שמדבר על חיבור שמסתמן בין 73 חללי אסון המסוקים, כל החיבורים של כל חלקי החברה הישראלית. ידריכו שם האחים והאחיות, הבנים והבנות, וביניהם גם בנותי נועם וניצן, וידברו באמת על מה שבעזרת השם,

מכיכר רבין, יגיע אלינו: על האחדות והחיבור שבחברה הישראלית. פסח כשר ושמח לכולם. תודה, חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. חבר הכנסת חזן, אינו נוכח. חבר הכנסת זוהר, בבקשה, מיקי מכלוף זוהר. אחריו, חברי הכנסת חסון וכהן. הרשימה נעולה, ואנחנו נעבור

החוק, אבל ראשית אני אברך אותך, חבר הכנסת יונה, על החוק החשוב. עליתי לדבר היום, דווקא בסיום המושב, על הוועדה שבראשותי, שהקמתי בכנסת, ועדה לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי. הייתה לא מעט ביקורת טרם הקמת הוועדה. אמרו: אולי זו ועדה מיותרת, אמרו: זו ועדה כדי לסדר ג'וב לחבר הכנסת זוהר, שהוא גם ככה מאוד עסוק בלרוץ אחרי מתפקדי הליכוד כדי שיצביעו לו. אבל, אתה מכחיש, אני מבין. לא, לא, לא מכחיש, אני רץ אחריהם כל הזמן. לא מכחיש בכלל, להפך, מודה וגם גאה בזה. אז הוועדה בראשותי לצדק חלוקתי ושוויון חברתי היא שיאנית הדיונים בכנסת לוועדות מיוחדות, 51 דיונים, שזה כמובן לא כולל חקיקה במושב האחרון. השתווינו ללא מעט ועדות קבועות בכנסת, כמו הוועדה לקידום מעמד האישה, ועדת החוץ והביטחון,

ואנחנו לא רחוקים אפילו מוועדת הקליטה. זה בעצם מסמל שהוועדה הזאת הגיעה לעבוד, ולא רק כדי לקבל את התואר, מה שנקרא. אז לפני שאני אסכם לכם כמה הישגים של הוועדה ובמה בערך היא עסקה, אני רוצה להודות באופן אישי למנהלת הוועדה אריאלה אהרון, תותחית-על, עשתה עבודה מדהימה. אני מודה לך על כל העבודה הנפלאה שלך. אני רוצה להודות למזכירת הוועדה חדוה נבון: יישר כוח על הסיוע ועל העזרה. את אלופה. אני רוצה להודות לעוזרים הפרלמנטריים שלי, לדבורה, להדר, לחן וסלבה. שמתם לב שהתחלתי בנשים, כן? קודם כול העוזרות ואחר כך העוזרים. ואני מודה גם כמובן לקדוש-ברוך-הוא על כל העזרה שעזר לי להגיע לרגע הזה. הוועדה הזאת עסקה בלא מעט נושאים שקשורים בצמצום פערים בחברה הישראלית. זו הייתה מטרת הוועדה: לבחון היכן יש פערים ולנסות ולמגר אותם. וזה המהלך שאני ביקשתי לעשות עם הוועדה הזאת, ובלבד שאני אוכל להצליח להגיע ללא מעט הישגים.

הישג חשוב: חוקקנו את החוק של המיסוי על הקיבוצים. עשינו דיונים מהירים במסגרת הוועדה על כל מה שקשור לפערי הבריאות בצפון, לצעדת השוויון; עשינו בנושא הזה דיונים מהירים. והגענו ללא מעט הישגים גם בנושאים ספציפיים: בנושא הבריאות הצלחנו להביא לשינוי בכל מה שקשור למיטות ב"סורוקה", ובקרוב יתווספו שם 91 מיטות. במסגרת דיון שלנו הצלחנו להוביל את זה לתהליך כזה. בכל מה שקשור לבית-החולים "נווה שבא", בית-חולים סיעודי שהיו בו הרבה בעיות, הגיעו לשם הביקורות, עשינו דיון בנושא הזה, קיבלנו תשובות, והמצב שם כבר משתפר. עסקנו בנושא תמריצים לאחיות, השירות המונע לילד ולתלמיד בפריפריה. השגנו שלושה מיליון שקל, שהולכים לכיוון הזה ועוזרים לייצר את זה. יצירת מנגנון מובנה לנושא טיפות-חלב. גם בנושא הזה עסקנו וגם בנושא הזה ישנה התקדמות. דיור ציבורי בפריפריה, הנושא הזה עבר לא מעט דיונים, ויש איזו אישה אפילו שהגיעה אלינו לוועדה, לא הייתה לה דירה, ובסוף הדיון כבר החליטו לייצר לה פתרון, והיא כבר נמצאת היום,

אני כבר מסיים, אדוני.

אני מתפאר בוועדה שאתה הקמת,

אתה תיתן לי עוד חצי דקה.

אני את שלי כבר עשיתי, הקמתי ועדה, אז נא לסיים. אוקיי. אז אני אומר שבסופו של דבר גם שם הגענו להישגים. לא היה חשמל בשכונה בצפת, עיר פריפריאלית, בעצם שכונה פריפריאלית שהוזנחה. חיברו לה את החשמל. גם זה הישג של הוועדה. זה הישג קטן, אומנם, אבל זה גם הישג חשוב. כל מה שקשור לסטנדרטים מקצועיים להרחבת השירותים הניתנים לבריאות הנפש, עסקנו בזה. יש עכשיו כבר איזשהו תהליך של התקדמות ואנחנו עוקבים אחרי זה. מחסור בכוח, אדוני. מסיים, אדוני. מסיים. מחסור בכוח-אדם רפואי, מחסור בפסיכותרפיה במגזר הערבי, הרבה נושאים של המגזר הערבי עלו אצלנו, וחלקם גם מגיעים לכדי טיפול. טיפלנו בצמצום פערים בחברה הישראלית גם בכל מה שקשור לנושא החינוך. אדוני. אני לא יכול להרחיב, כי אני צריך לסיים.

תכתוב פוסט, אני רק יכול לומר לכנסת שהוועדה הזאת היא ועדה חשובה, שקמה בקדנציה הזאת ואמורה להסתיים בתום הקדנציה הזאת. אני מאוד מקווה שאחרי, כי אני אסיים את הקדנציה הזאת כראש הוועדה ואני מקווה שאני אעבור לתפקיד

זהבה, את אשמה. חברי חברי הכנסת,

אנחנו ביום האחרון של המושב הזה, מושב ארוך, ואני חייב לומר, גם מושב לא פשוט. היו פה באמת רגעים דרמטיים, היו פה הרבה מאוד הצעות חוק שנויות במחלוקת, אדוני היושב-ראש. היו פה רגעים לא קלים. אבל ברקע הזה היו גם רגעים טובים, חשובים, לא רק לנו כמי שעוסקים בעבודת החקיקה והפיקוח אלא גם לטובת הציבור הישראלי. עברו פה חוקים רבים וטובים שהיטיבו עם הציבור הישראלי, עברו כאן או נדונו כאן נושאים שהיו חשובים, שידונו בהם בציבוריות הישראלית ופה בכנסת. יש פה חברי כנסת רבים שעשו את עבודתם באופן באמת ראוי, גם באופוזיציה וגם בקואליציה, ועל כך הם באמת ראויים. אני חושב שידוע, לפחות למי שהיה כאן מספיק זמן, שאתה צריך באמת לאהוב את העבודה הפרלמנטרית מבפנים כדי להיות פרלמנטר טוב וכדי למצות את הכלים הקיימים, אולי הלא-מספיקים אבל הקיימים, שיש בכל זאת לחברי כנסת במדינת ישראל, שאִתם הם יכולים לחולל שינוי ומהפך. וברקע הזה של הדברים שאני אומר, לפעמים קשה לי, באמת קשה לי, לראות את ההתנהלות של ראש הממשלה נתניהו, שבמושב הזה, תשימו לב, חברים, כמעט לא היה נוכח בכנסת, כמעט לא הגיע לשום ישיבה, כמעט תמיד קוזז. מי זה? ראש הממשלה שלנו, נתניהו. זוכר אותו? זה הזכיר לי עוד מישהו באותו מצב. כדי לראות אותו אתה צריך דרכון. צריך דרכון היום כדי לראות את ראש הממשלה.

מדינות, ארבעה שבועות,

הוא עושה ב-80 יום את כל העולם. אני פחות מבקר את הביקורים שלו בחו"ל. ברור, אני מתאר לי שהם חשובים. מה עם לפיד? אני לא מבקר נסיעות, אני לא מבקר את זה. לי לא הייתה ביקורת על זה, אם היית מקשיב לי,

אני ביקרתי נושא אחר, את זה שהוא לא מבקר פה. שיבקר בכל העולם, אבל הוא הגיע עד אוסטרליה, ולא מצא את הזמן לבוא אלינו,

לשבת לידך שם. כי אוסטרליה בסוף לא קנתה צוללות מ"טיסנקרופ". הוא היה צריך לדעת למה. הם קנו מהצרפתים, אז אני רוצה,

אדוני היושב-ראש,

להגיד,

ב"להב". יש כמה שישמחו אם תשלח אותו לשם. אדוני יסיים,

אז אני אסיים את דברי ואומר, מה עם התאגיד, אדוני השר,

אנחנו כרגע מבזבזים זמן,

אווירת סוף קורס, אדוני.

כן, בדיוק. חבר הכנסת מרגלית ישב, הוא,

יואל, ואנחנו נשמע את משפט הסיכום שלך. קודם לא רציתם שאני אעלה, ועכשיו אתם לא נותנים לי לרדת. תנו לרדת. לא, אל תרד, אל תרד.

לא תשאירו אותי בכוח. אבל אני רוצה לסיים ברצינות, באמת. אני אמרתי את הדברים האלה על ראש הממשלה, אדוני השר, לא רק כאיש אופוזיציה אלא כפרלמנטר שמאמין בחשיבות של העבודה של הכנסת עם הממשלה. וזה שהקואליציה צמחה בחמישה חברי כנסת נוספים, ראש הממשלה לא היה צריך לנצל את זה בלא להופיע פה כמעט אף פעם בשום דיון משמעותי או חשוב, אלא אם כן זה היה יום מיוחד. וזה דבר חמור, וזה מראה את היחס של ראש הממשלה לכנסת, וגם לחברי הכנסת, שבלי שום בעיה, בגלל כל מיני גחמות הוא גם מוכן לפזר את הכנסת, בניגוד לאינטרס ציבורי, וגם בניגוד לאינטרס של החברים שלו. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת יואל חסון. חברי הכנסת, אני מברך את אורחנו הנכבד ביציע, שר החקלאות של מדינת טקסס, Commissioner סיד מילר, ואשתו דברה, וכל חברי המשלחת. ברוך הבא, אדוני, לכנסת, לישראל, אתה ואנשי המשלחת. (מחיאות כפיים) Commissioner מילר מקיים סיורים מקצועיים בארץ. בין היתר, הוא אמור לחתום על הסכם לשיתוף הפעולה עם מועצה אזורית שומרון, ואנחנו שמחים לשיתופי פעולה בין מדינת ישראל לטקסס, בכל התחומים. ברוך הבא לכנסת, ברוך הבא לירושלים, ברוך הבא לישראל. חברי הכנסת, אחרון הדוברים הוא מאיר כהן, חבר הכנסת מאיר כהן, שאני לא רואה אותו כאן. לכן, אנחנו עוברים להצבעה: הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון מס' 9) (הוראות שונות), תשע"ז 2017, בקריאה ראשונה, של חבר הכנסת יוסי יונה וקבוצת חברי הכנסת. מי בעד החוק? מי נגד החוק? נא להצביע. קריאה ראשונה. ההצעה להעביר את הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון מס' 9) (הוראות שונות), התשע"ז 2017, לוועדת הכלכלה, נתקבלה. בעד, 29, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. חברי הכנסת, הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי שירות של קייטנה ציבורית), תשע"ז 2017, לקריאה ראשונה, של חברי הכנסת יפעת שאשא ביטון, דוד אמסלם וקבוצת חברי הכנסת. יציג את ההצעה חבר הכנסת דוד אמסלם, בבקשה, אדוני.

חברי הכנסת,

לגבי חוק הגליל אני רוצה להגיד שאפו גדול ליצחק וקנין, איש צדיק, באמת איש מיוחד, וכל החבר'ה שעזרו לו, גם גפני, גם ביטן, מיקי זוהר וקורן, וכמובן יפעת שאשא ביטון. באמת חוק חשוב. לגבי הנושא שלנו, בגדול, מדובר על מחירי הקייטנות. לא אלאה אתכם. אני עוסק בנושא הזה כבר למעלה משנה וחצי. עשיתי בוועדת הפנים,

קרוב לעשרה דיונים בנושא. בסופו של דבר הסתבר לי שנכון להיום אין אחראי לקייטנות במדינת ישראל. כשפניתי למשרד הפנים, באותה ישיבה הם אמרו לי: זה משרד החינוך. כשפניתי למשרד החינוך,

ושאלתי אותו: מה אתה אומר? הוא אמר לי: זה משרד הפנים. אמרתי לו: נראה לי שבקצב הזה אני צריך לפנות למשרד החקלאות כדי שיטפל בנושא של הקייטנות. ולכן, הבנתי שאין כתובת אחראית במדינת ישראל.

הצעת החוק הזאת אומרת ששר הפנים הוא בעצם הגורם שיוכל לקבוע את מחירי הקייטנות. רק כדי לסבר את האוזן, מחירי הקייטנות,

כשבדקנו את זה, בקייטנה שאנחנו מדברים עליה, אנחנו מדברים על קייטנות ציבוריות בלבד, שמתקיימות במתקנים הציבוריים: במתנ"סים, בבתי-ספר, של הציבור. אז הן נעות בין 1,400 ל-2,400 שקלים לילד. תעשו את הכפולות לשלושה ילדים, והגעתם כמעט ל-4,500 ש"ח, וזה רק הקייטנות לשלושה שבועות, עוד לא הגענו לקלמרים, לתיקים. בקיצור, האירוע של יולי-אוגוסט לטעמי מסתכם כמעט ב-20,000 שקלים. על-פי רוב ההורים לוקחים הלוואה, זוג הורים עובדים, הם משעבדים את השנה ועושים את זה בתשלומים, ברוב המקרים. זה לא עולה על הדעת שבמתקנים ציבוריים, שהציבור כבר שילם עליהם, אלה המחירים.

ישנן עיריות שיש להן,

מרכיב רווח בקייטנות, יש להן סעיף שנקרא "הכנסות מקייטנות". זה צריך להיעלם מהעולם. לכן אנחנו מציעים בהצעת החוק הזאת ששר הפנים יקבע את התקרה של הקייטנות. אני אגיד לכם,

לטעמי, בכלל לא ישתמש בסמכות. מעצם העניין שיש לו סמכות כזאת, אני לא רואה שום ראש עיר שאם שר הפנים אומר לו: תקשיב, המחיר הוא כ-825 שקלים,

המחיר של קייטנה של משרד החינוך היום לכיתות א' וב'; 825 שקלים עד שעה 13:00. אני לא רואה איזה ראש עיר אומר: אתה יודע מה? אני אגבה 1,400 שקלים.

כדי שלא יקרה מצב ששר הפנים בסוף יוריד את המחיר ואז תושבי העיר שלו יבינו ששר הפנים הוריד, הוא יגיד לו: עזוב,

אני אספר להם שזה אני.

עצם ההצעה תגרום לזה שראשי הערים יתיישרו סביב המחיר, בגלל שזה יהיה כדאי להם ציבורית.

אני חושב שבנושא הזה אנחנו בעצם נותנים את האחריות, מוסרים אותה לשר הפנים. אני דיברתי אתו, דרך אגב. הוא בשמחה אמר לי: דודי, אין בעיה, אני לוקח את הזכות הזאת עלי. אני רק רוצה לומר שלזוג צעיר במדינת ישראל זה נטל חסר תקדים. באמת, זה נטל עצום. ההורים פשוט קורסים מהדבר הזה. הם גם מרגישים שזה לא מוצדק. לכן, אני חושב שהגיע הזמן להוריד את החרפה הזאת. תוך כדי, או בהתחלה אפילו, גם חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון הגישה את ההצעה הזאת. אנחנו שידכנו את ההצעות בשמחה רבה. היא גם תדבר אחרי בנושא הזה, ושאפו לה על הרעיון.

אני מבקש כמובן מכל חברי הכנסת לתמוך בהצעה הזאת.

תודה לחבר הכנסת דוד אמסלם. קריאה ראשונה. אנחנו פותחים את הדיון. אכן, ראשונת הדוברים, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. אחריה, אראל מרגלית.

שאשא ביטון גם היא יזמה את החוק, אז אנחנו נשמע אותה.

כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני באמת אהיה קצרה. קשה להפריז בחשיבות של החוק הזה, וכמה סמלי שאתו באמת אנחנו נועלים את המושב. אנחנו יודעים שקייטנות היום זה לא מותרות, וזה בעצם חלק ישיר שנמשך מתקופת הלימודים אל תוך החופש הגדול, בעיקר ראשית החופש, כשההורים עדיין עסוקים בעבודותיהם וזאת עוד לא תקופת החופשה, גם לא עבור ההורים. מה שאנחנו באים ומבקשים זה לקחת אחריות כמדינה על מחירי הקייטנות. אנחנו חושבים שזה חלק מהשירותים הבסיסיים שצריכים להינתן במסגרת הרשויות המקומיות, כדי שנוכל להבטיח לילדים בחופש הגדול מסגרת שהיא מבוקרת, שהיא מפוקחת, ושנוכל להיות רגועים לפחות בשעות שבהן הם נמצאים בה. לכן אנחנו יוצאים למהלך הזה. אני רוצה להודות לחבר הכנסת דודו אמסלם, לא רק על כך שהוא שותף בחוק הזה, אלא גם על כך שהוא מוביל את דיוני הוועדה ועושה את זה בצורה יעילה ומהירה, כדי שנוכל להבטיח את החקיקה באופן כזה שנוכל ליישם את זה כבר בקיץ הקרוב. אני כמובן אודה על תמיכתכם. שתהיה לכולנו פגרה יעילה. אני מקווה שנצליח למצוא איזה רגע של מנוחה גם בתקופה הזאת. הכי חשוב, שיהיה חג שמח לכל עם ישראל.

תודה לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. אראל מרגלית, איננו, מסעוד גנאים, איננו, תמר זנדברג, יעל גרמן, זהבה גלאון, עאידה תומא סלימאן, מיכל רוזין, אוסאמה סעדי, אחמד טיבי, איתן ברושי, ישראל אייכלר, עמר בר-לב, ג'מאל זחאלקה, יוליה מלינוסבקי, אורן אסף חזן, מיקי מכלוף זוהר, יואל חסון. יואל חסון פה ומוותר.

אני מחכה לתגובות. זה לא אומר שכל אלה שאני קורא בשמם לא נמצאים. עבדאללה אבו מערוף, יהודה גליק. אתה רוצה לדבר, אדוני? בבקשה. יש התנגדות שאדבר?

אנחנו פועלים על-פי התקנון. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, כבוד השר ארדן, החוק הזה, התחילה עבודה עליו, שיהיה ברור, בחודש יוני 2015. בחודש יוני 2015 בוועדת הפנים התחלנו לקדם את העניין עם יושב-ראש הוועדה דוד אמסלם. הוא קידם את העניין באופן מאוד מהיר, אבל לצערנו הלא-מהירוּת הייתה החסמים גם במשרד החינוך וגם במשרד הפנים. סוף-סוף הגענו למצב הזה. זה לא חוק סמלי, זה מסר חברתי ממדרגה ראשונה. לא ייתכן שילדים לא יכולים להיות בקייטנה בגלל המצב הכלכלי של ההורים ויהיו נטושים ברחובות.

איחוד המחירים ומחירים נמוכים שיכולים להיות לכל הילדים ולכל התלמידים הם הדבר הבסיסי הקטן שהמדינה חייבת לילדים בחופשה. מדובר על שבועיים שלושה, ואני מקווה שגם יותר. זה דבר טוב, וזה מסר מאוד טוב שלנו,

שאנחנו סוף-סוף מחוקקים את החוק הזה, אחרי שעשינו מחקרים עצומים. אני רוצה להודות לדוד אמסלם, שעשה את המחקרים בכל הקייטנות, והמחירים, אנחנו לא נדבר עכשיו איך היה המצב, והגענו לחוק הזה המבורך מאוד. בהזדמנות הזאת, אני מנצל את החצי דקה. אני בדרך כלל לא מדבר על דברים אחרים. הוצע וחוקק חוק על מה שנקרא שירות אזרחי או שירות לאומי, לא יודע איך השם שלו. אני לא השתתפתי בדיון, והיו כאן דיונים, והיה כאן גם יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ודיבר על שיתוף פעולה. זה נכון. אבל אני חייב להגיד רק משפט: המדינה, הממשלה, המדיניות, חייבת כבר להפסיק את האמירה שאומרת: חובות, זכויות. הזכויות לא מותנות בחובות. סוף-סוף, אם אנחנו רוצים שוויון, ואכן שוויון, ונהיה הגונים, אין זכויות שמותנות בחובות. זה חוק בין-לאומי בכל העולם, ואני לא אתן דוגמאות. הרי בני העדה הערבית הדרוזית נותנים את כל החובות שלהם, ומה הם מקבלים? לכן, על זה היה צריך לחשוב. וכל הדיון וכל הצעקות שהיו, אין להם מקום, ומספיק עם הנוסחה הזאת, שהיא מעוותת, והיא אפליה, ואני אומר שהיא גם גזענית.

תודה לחבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה. מי שמעוניין להצביע, שישב. הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי שירות של קייטנה ציבורית), התשע"ו 2017, בקריאה ראשונה, של חברי הכנסת יפעל שאשא ביטון, דוד אמסלם וקבוצת חברי הכנסת. מי בעד? מי נגד?

המקומיות (פיקוח על מחירי שירות של קייטנה ציבורית),

אחרי קריאה שלישית אומרים תודה. אחרי קריאה שלישית אומרים תודה, ולא אחרי, 26 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. חברי וחברות הכנסת, בזאת אנחנו חותמים את כנס החורף. לפני שנתפזר, לא. אדוני, זאת הייתה קריאה ראשונה. אני אומר: תודות אומרים אחרי קריאה שנייה ושלישית. תבורך על ההצעה, אבל יש עוד עבודה. חברות וחברי הכנסת, בזאת אנחנו חותמים את כנס החורף. לפני שנתפזר לפגרת פסח, אני מבקש להודות לרבים שעסקו במלאכה הפרלמנטרית המקצועית והמאומצת, שהודות להם מתאפשר לנו לקיים כאן דמוקרטיה ישראלית למופת. ראשית, לכל סגני וסגניותי, שניהלו כאן ביד רמה אין-ספור ישיבות, מהן סוערות, והם כמובן שותפים מלאים לתכנון ולניהול סדר-היום של המליאה, ליושב-ראש הקואליציה ולמרכזת האופוזיציה, שלפעמים אפילו הצליחו להגיע להסכמות, והודות לכך קצב העבודה היה יותר טוב ממה שהיה קורה בלי ההסכמות האלה, למזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ ולסגן המזכירה נאזם בדר ולצוות מזכירות הכנסת, למנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ ולצוותו, ליועץ המשפטי לכנסת איל ינון ולכל צוות הלשכה המשפטית, לקצין הכנסת, ניצב יוסף גריף, למפקדי ואנשי המשמר, המעניקים לנו את הביטחון הנדרש 24/7, לאגף האירועים והטקסים בהובלת מירי יכין. תודה לכל העובדים והעובדים, מנהלות ומנהלי החטיבות והמחלקות, איש-איש בתחומו: לנשות ולאנשי מחלקת הפרוטוקולים המיומנים, לנשות ולאנשי מערכת "דברי הכנסת" אנחנו לא שוכחים את המלאכה השקדנית והמסורה שלכם, שהודות לה כל הנאמר ייכנס לספר דברי הימים של כנסת ישראל, כבוד היושב-ראש, כיוון שאמרת תודה לכולם, שכחת להגיד תודה לך על, חכה, עוד לא סיימתי. תפתח לו מיקרופון.

זה לא "שבתרבות",

חיליק, הוא רואה, תסתירו את המיקרופונים, תסתירו את המיקרופונים. בדיוק, תסתירו את המיקרופונים. לאנשי מחלקת הדפוס החרוצים, לסדרניות ולסדרנים, שכולנו רואים בכל מקום, גם כאן במליאה, אבל אני גם רוצה לציין שאתמול באו אלי חברי כנסת וביקשו להודות ספציפית לסדרנים בוועדות, כולל באחת הוועדות, שאמרו שבדיון מאוד רגיש אתמול הם עשו מלאכת מחשבת, למנהלי ועובדי הסיעות, ששום דיון מליאה אינו שלם בלעדיהם, ליועצים הפרלמנטריים, ליועצות הפרלמנטריות, שהם חלק בלתי נפרד מן הנעשה כאן, לעובדי המזנון, המחשוב, המשק, התחזוקה והגינון. לסיום, תודתי האישית ליועצי, לנשות ולאנשי לשכת היושב-ראש, המלווים את עבודתי במסירות ובתבונה רבה. תודה רבה לכם. גבירותי ורבותי, תם ונשלם כנס החורף של המושב השלישי של הכנסת העשרים. הודו לה' כי טוב. חברות וחברי הכנסת, אם יורשה לי, היה זה כנס אינטנסיבי ועמוס. הייתה בו פעילות פרלמנטרית ענפה ופורה, ועם זאת, לצערי, לא היה זה כנס לתפארת מדינת ישראל. גם כנס זה לא יירשם בדברי ימי הפרלמנט הישראלי כמופת של תרבות דיון ושל התנהלות ציבורית ראויה. זאת ועוד, לצד לשון בוטה ושיח פסול נעשה בכנס זה דבר חמור מאוד: ניצול של חסינות פרלמנטרית על-ידי אחד מחברי הכנסת לצורך סיוע במעשה טרור, כהגדרת לשון החוק. הוא יבוא בקרוב על עונשו, אך מקרה זה צריך להזכיר לכולנו שחסינות פרלמנטרית ניתנה לנו על מנת לשרת את הציבור, ולא על מנת להשתמש בה כדי לעבור על החוק.

יש בי תקווה שנצא עם תובנות לשיפור ונשוב בכוחות מחודשים, שהחדשות מן הכנסת יהיו מה שלחשה לי לפני כמה דקות מזכירת הכנסת. היא אמרה: אדוני, רק השבוע העברנו בקריאה שנייה ושלישית 33 הצעות חוק, וההצעות האלה היו הצעות, שכמו ההצעה האחרונה, אומנם זה בקריאה ראשונה, עסקו ממש בצורכי ציבור, באמונה, ולא בכותרות, לפעמים כותרות מיותרות. אנו יוצאים לפגרת הפסח ומועדי הזיכרון והעצמאות.

בעזרת השם, ונתכנס כאן בפתח כנס הקיץ ביום שני, י"ב באייר התשע"ז, 8 במאי 2017.